שאילתה דחופה של חבר הכנסת יואב סגלוביץ' לשר הרווחה והביטחון החברתי, השר יעקב מרגי, בנושא: הקמת מוקדים קהילתיים לצעירים

הערבית ולחיזוק חוסנה הקהילתי החלטת ממשלה 549. התוכנית ביקשה להתמודד עם התופעה המתרחבת של אלימות והתמכרות של צעירים ובוגרים החיים בחברה הערבית. במסגרת תוכנית זו, משרד הרווחה התבקש להקים ולהפעיל באמצעות רשויות מקומיות יחידות אמבולטוריות לטיפול בהתמכרויות ובאלימות. סטטוס הקמת המוקדים: על פי הקריטריונים הקיימים במשרד הרווחה נמצאו שבע רשויות

באקה, טורעאן, עכו, נצרת, ג'יסר א-זרקא ושפרעם.

שבהם הוקמו היחידות: בשנים 2023 2024 הוקמו ארבע יחידות טיפוליות ביישובים רמלה,

שפרעם ועכו. ביחידות האלה מתקיימת פעילות עם צעירים ובוגרים נפגעי התמכרויות ואלימות, הכוללת איתור,

ליווי ובניית תכנית טיפולית אישית, טיפול פרטני וטיפול קבוצתי, ניטור סמים ואלכוהול, התערבות משפחתית, שילוב תעסוקתי ומיצוי זכויות.

לשינוי החיובי שמוקדים אלה חוללו, העובדים הסוציאליים מדווחים על שינוי חיובי בקרב האוכלוסייה המטופלת, הכולל הפחתה או הפסקה של שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים והפחתת התנהגות אלימה. בנוסף, הרשויות המקומיות ג'יסר א-זרקא, טורעאן ובאקה מצויות בהליך איתור וקליטת כוח אדם ופתיחה קרובה של יחידות טיפוליות ביישוביהן. אנחנו עם האצבע על הדופק. הלכנו לאותם אלה שעדיין לא הוקמו. לא שמחכים שזה יקרה מאליו, אנחנו דוחפים ומלווים. יש קשיים אובייקטיביים, כפי שאתה מכיר, אבל אנחנו לא נעזוב את זה. כפי שהצלחנו בארבע הראשונות, נעשה הכול שכל השבעה יקודמו ויקוימו. אפשר רק שאלה טיפשית? כן, אפשר.

בתוכנית המקורית היו עשרה, ואני מבין שאתם בחנתם והחלטתם ששבעה ולא עשרה? לפי הקריטריונים.

נעשה גם 15. לפי הקריטריונים הטיפוליים, מיקוד של קבוצתיות ובחינת גורמי המקצוע, אם יהיה צורך אפילו יותר. נקווה שלא. האמת היא שיש צורך. זה כבר ידע אישי, יש צורך. כן, אבל יהיה לך תור איפה שזה קיים. איפה שזה לא קיים, כרגע אנחנו מחכים. עושים הכול כדי שזה יקרה וייפתח ואנחנו גם נדווח על זה בהמשך.

השאילתה הבאה היא שאילתה רגילה של חברת הכנסת נעמה לזימי לשר הרווחה, אז כבודו יישאר פה במקום. הנושא: סגירת הוסטלים של חסות הנוער. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה.

מספר הוסטלים לנערים ולנערות בסיכון לא הוגשו למכרז חסות הנוער וייסגרו החודש. לעובדים נאמר אתמול להתכונן לסגירת המקום ולפיזור הנערים. רצוני לשאול: 1. אילו הוסטלים לא הוגשו למכרז ולפי איזה קריטריון? 2. האם יש כוונה לפרסם מכרז נוסף או להאריך התקשרות ולכמה זמן?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים. תרשי לי להודות לך על השאלה. כפי שאני אומר, אני מזמין שאילתות בסוגיות רווחה. ברגע שיש קשב לסוגיות שעוסקות ברווחה, אני יודע שאנחנו בחברה בריאה. ברשותך, אשיב על שאלתך, אך אבקש לתת לך קצת רקע על הנושא, כי אם אין רקע, אני מבין את מקור השאלות. רשות חסות הנוער היא אחת מיחידות מנהל של"מ, של"מ זה שיקום, ליווי ומניעה במשרד הרווחה והביטחון החברתי, מה שהיה פעם תקו"ן. הרשות משמשת כגורם מרכזי במדינת ישראל, המומחה בפיתוח ובהפעלת רשת מענים ופתרונות מגוונים וייחודיים בחינוך וטיפול חוץ-ביתי סמכותי כופה בעבור בני נוער במצבי סיכון וסכנה, הנמצאים בקצה הרצף הטיפולי ומופנים על פי חוק או בצל החוק. רשות חסות הנוער שואפת שבוגרי ובוגרות החסות יהיו עצמאיים, בריאים, בעלי תחושת רווחה, איכות חיים ומסוגלות אישית, תוך שילובם בחברה הישראלית כאזרחים נורמטיביים ותורמים. הוסטלים המופעלים על ידי הרשות הם מענים פנימייתיים, קטנים יחסית, בתוך הקהילה, הנחלקים לשני סוגים: הוסטל שילובי, שבו בני הנוער משתלבים וצורכים שירותים בקהילה כגון בית ספר,

תעסוקה וכיוצא באלה, והוסטל כוללני, שבו הלימודים מתבצעים בתוך המסגרות כחלק מתוכנית היל"ה, כך שהשילוב מוגבל יותר.

אשיב על שאלותייך. מסגרת מסוג פנימייה היא מסגרת כוללנית סגורה הממוקמת בשטח כפרי, שלא בתוך עיר או קהילה. רשות חסות הנוער במשרד הרווחה והביטחון החברתי פרסמה שני מכרזים באותו יום ממש: מכרז להפעלת הוסטלים ומכרז להפעלת פנימיות ברשות חסות הנוער.

במכרז החדש להפעלת הוסטלים, הרשות מבקשת להפעיל 15 הוסטלים במכרז הזה. במכרז להפעלת פנימיות, הרשות מבקשת להפעיל 12 פנימיות. לבקשתך, להלן רשימת ההוסטלים אשר ייסגרו במסגרת המכרז החדש: 1. נווה גת, צפוי להיסגר, במקומו מקיימים פנימייה כוללנית בשטח כפרי בדרום על סך 30 מכסות, 2. בית אושרית, במקומו הוקם הוסטל בתוך מעון מסילה, 3. בית עלם, במקומו מקימים הוסטל מכינה קדם-צבאית בדרום לנוער עובר חוק,

הופך לפנימייה כוללנית בשטח כפרי על סך 36 מכסות, 5. אמאן,

קריטריונים: הרשות עוקבת ואוספת נתונים באופן שיטתי על ביצועי כלל המסגרות הפועלות תחת פיקוח הרשות. בין הנתונים שנאספים, תפיסה,

משך שהייה של המושם, אירועים חריגים, איוש כוח אדם בהתאם לתקינה, שימור הון אנושי ועוד. בהתאם לנתונים שנאספו, נראה כי צמצום מספר ההוסטלים הינה הכרח המציאות לאור ההקצנה בפרופיל המושמים ואחוזי התפוסה הנמוכים בהוסטלים, דבר המצביע על ירידה משמעותית בביקוש ובצורך, כפי שתופס זאת גם בית המשפט המפנה את הקטינים לרשות, זאת לצד אחוז נשירה גבוה.

סיכום תהליך אסטרטגי, תוצרי צוותי העבודה, אשר פורסמה ביוני 2022, ישנה התייחסות מפורשת לפרופיל האוכלוסייה המטופלת וגם לצורך בצמצום מסגרות מסוג הוסטל. כך רשום בעמוד 27 לחוברת על ידי צוות רב-תחומי ובין-משרדי, אשר כלל את מנהלי המסגרות: צורך בהידוק המענים והתאמתם לצורכי האוכלוסייה, ההקצנה בצורכי האוכלוסייה מחייבת יותר מענים קידומיים,

ממענים שילוביים, הוסטלים. כמחצית מההוסטלים השילוביים עומדים על תפוסה חלקית ביותר של 50% ואף פחות מכך. חריגים הם ההוסטלים הייעודיים המספקים מענה ממוקד לצרכים הייחודיים, כגון התנהגויות מיניות, מונמכות קוגניטיבית, גילי בגרות וכו'. לעומת זאת, הפנימיות הקידומיות המספקות לקטינים מרחב קידומי ושירותים בתוך המסגרת,

חבר הכנסת ולדימיר, זה מפריע לשר.

הפנימיות הקידומיות המספקות לקטינים מרחב קידומי ושירותים בתוך המסגרת, ואינן ממוקמות במרחב קהילתי עירוני, עומדות בתפוסה גבוהה, למעט פנימיות בודדות המתקשות בהכלת בני נוער בפרופיל המעודכן של חסות הנוער, קושי המביא לאחוזי נשירה גבוהים ולתפוסה ירודה, או בשל עודף מענים לפילוח אוכלוסיות ייעודיות, כמו החברה החרדית, הדתית. מצב שבו הוסטלים נמצאים בתפוסה נמוכה משפיע על חווייתם של בני הנוער בשהותם בהם ועל איכות הטיפול שהם מקבלים. חלק מהתהליך הטיפולי קשור בדינמיקה הקבוצתית המחייבת כמות מינימלית של בני נוער.

תפוסה נמוכה מביאה לידי כך שהמסגרות חוות מצוקה כלכלית, המתבטאת במצב מבני ההוסטלים ובנראותם. אין בכוונת המשרד לפרסם מכרז הוסטלים נוסף, כיוון שחלק ממטרות המכרז הנוכחי היו לפרסם מכרז אחוד, ובו תנאים שווים ותעריף משודרג לכלל המפעילים. אציין כי ישנה הארכת התקשרות לשנה נוספת או עד לסיום ההליך המכרזי, המוקדם מביניהם. בכל מקרה, האוכלוסייה לא תיפגע, ויינתן מענה הולם לכל אחד ואחת. תודה רבה. אפשר שאלת המשך? כן, שאלת המשך. תודה על התשובה. כמה עובדים מועסקים כעת בהוסטלים שעומדים להיסגר? האם המשרד עובד על תוכנית ליצירת רציפות תעסוקתית שתשלב את העובדים בהוסטלים שנסגרים במסגרות הקיימות במשרד הרווחה, ו/או במסגרות החדשות שעומדות להיפתח? יש עובדים שהוותק שלהם עשוי להתאפס בגלל זה, ותק שלא עם שכר מרגש במיוחד, שכר מינימום, במקסימום. ובכלל, כבוד השר, זאת ממש חובה לדאוג לרצף התעסוקתי של האנשים האלה, שעובדים עם האוכלוסיות שהכי זקוקות לנו. תודה על הרגישות ועל השאלה. קודם כול, צריך לזכור את הרקע. שירותי הרווחה במדינת ישראל הופרטו, הם מופרטים. אחד מהליך הביקורות שנעשה כלפי המשרד בשנים עברו, אין הליכי מכרזים מתקדמים ומפעילים לאורך זמן ומושמים, בניגוד לחוק המכרזים, ולכן זה לא פשוט. רק כדי לסבר את האוזן, משרד ממשלתי שיש בו כ-3,000 אירועי מכרז, מי שמבין במכרזים, 3,000 אירועי מכרז הם משימה ענקית, כמעט בלתי אפשרית, בתנאים של שירות המדינה. נעשו מכרזים, המכרזים כל הזמן מדויקים, והם מכווני מטרה לרמה הטיפולית. האתגר שלנו קודם כול, בראש ובתחילה, לדאוג לילד, לאותו נער חוסה או בצל החוק או בכפיפות לחוק, לקבל את המענה הטיפולי הכי טוב. כפי שאמרתי בתשובה, המאפיינים של המופנים אלינו הן מבתי משפט והן במסגרות אחרות נהיים יותר קשוחים, יותר קשים, ולכן היה חייב שתהיה התאמה של המסגרות. היו גם רשימות המתנה. האופי של ההוסטלים הביא למצב כזה שההוסטלים היו בתפוסה נמוכה, מענה טיפולי ירוד, נשירה גבוהה. אני אומר לך, למרות זאת, יש סעיפים במכרזים, לתת העדפה לאותם עובדים שבתוך המסגרות. אני יודע משיחות שאנחנו מקיימים בנושאים אחרים, בדרך כלל העובדים נקלטים. גם זכיינים חדשים, אין להם יש מאין. העובדים נקלטים.

יכול להיות שהוא מתחיל מוותק חדש, ותק מקצועי לא ייפגע לו, אבל ותק אצל המעביד ייפגע לו.

זה מכלול השיקולים, אני תמיד מוכן לדייק את זה עוד יותר, שתהיה פגיעה מזערית,

בעובדים שעוברים ממסגרת למסגרת. אם הבית, אלה אוכלוסיות שאנחנו צריכים לדאוג להן. נכון, לכן צריך לתקן בדיני עבודה. הם עובדים של המשרד?

הם עובדים של העמותה. במכלול דיני העבודה צריך להסתכל על זה. המנדט שלי, בחוק-יסוד הממשלה הוא לטפל ולקבל את האחריות על אותם נערים, ואנחנו מדייקים.

המכרזים שלנו מלאי רגישות וחמלה לעובדים. תודה רבה. כבוד השר ימשיך לעמוד על הדוכן, יש עוד שאילתה רגילה של חבר הכנסת יצחק פינדרוס לשר הרווחה, בנושא: שיבוץ ילדים עיוורים במעונות יום שיקומיים. אני יכול גם שאילתה קצרה מפה? שכל השאילתות יהיו כאלה.

אדוני השר, רציתי לשאול: 1. כמה ילדים עיוורים שלא עברו השמה בביטוח לאומי, עברו השמה באמצעות המשרד? 2. כמה פניות הגיעו לוועדה, בכמה היא דנה, וכמה אושרו? 3. מדוע לא ישונה החוק, במקום שנה יהיה חצי שנה? 4. מדוע לא ישונה החוק גם לעיוורון בעין אחת? תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, מכובדי השואל,

לפני שאענה על השאלה, לאחרונה היו לי הרהורים,

אולי צריך קצת לזייף במשרד, הרבה זמן לא עניתי לשאילתות בכנסת, הרגשתי קצת מקופח. אמרתי, בוא נעשה כמה פדיחות קטנות, שישאלו אותנו. אבל ברוך השם, מסתבר שיש קשב לסוגיות רווחה,

כל השאילתות היום היו איכותיות,

זה מראה גם על הקשב של הבית הזה, של חבריי המחוקקים, לסוגיות האזרחיות והחברתיות. במענה לשאלתך, חבר הכנסת פינדרוס, אענה באופן ממוקד. למה אמרתי ממוקד? כי בדרך כלל אני נותן רקע ונתונים, מלאה בנתונים, אבל פה נענה בממוקד. לשאלתך הראשונה, למשרד הגיעו שישה מקרים של פעוטות עד גיל שנה, בעלי זכאות לגמלת נכה מהביטוח הלאומי, עם לקות ראייה בשתי העיניים. מקרים אלה טופלו באופן פרטני, והפעוטות שובצו במעון יום שיקומי. לוועדות ההשמה המתקיימות במשרד הרווחה והביטחון החברתי בהשתתפות משרד הבריאות, פונים הורים לפעוטות בגילי שנה עד שלוש אשר אובחנו עם הלקות רק בגיל שנה ומעלה, הזכאים למעון יום שיקומי ייעודי ללקויות ראייה, כאשר מעונות אלה מתמחים בצורכי הטיפול של הפעוטות. לעניין השאלה השנייה, לוועדה הגיעו 129 פניות, וכולם הושמו במעונות יום שיקומיים ייעודיים ללקויות ראייה ברחבי הארץ. יכולים להיות מקרים שבהם פונים לוועדה בגין לקות ראייה של פעוט אשר לא יקבלו מעון יום ייעודי, הן משיקולים מקצועיים, ובהם המוגבלות בראייה, ששש. נאלצתי לששות אתכם, מה לעשות. להסות.

יש מושג חדש, לששות. מי ששמע, הבין את זה. יכולים להיות מקרים שבהם פונים לוועדה בגין לקות ראייה של פעוט אשר לא יקבלו מעון יום ייעודי, הן משיקולים מקצועיים, ובהם המוגבלות בראייה הינה משנית למוגבלות האחרת, והן משיקולים גיאוגרפיים.

אם אני יכול לתת לו מענה אחר, תואם, והוא לא צריך לנסוע שעה וחצי, אז יעדיפו את זה מהבחינה הזו. לעניין השאלה בעניין שינוי החוק, שינוי החלופה השנייה בחוק להגדרת "פעוט עם מוגבלות", המאפשרת זכאות למעון יום שיקומי גם לפעוט ללא גמלת ילד נכה בהינתן תנאים מסוימים, כך שהחלופה תחול החל מגיל חצי שנה ולא שנה, הוא שינוי בעל השלכות רוחב מקצועיות ותקציביות.

כדי להסדיר את הנושא של פעוטות הזכאים לתעודת עיוור, אני אעצור פה ואני אגיד לך מנהמת הלב. יש הרהורים בקרב גורמי המקצוע, עדיין אין הכרעות, אבל אני לא אומר לך במושגים, כדי שתבין מה אני רוצה לבטא, יש כמעט אינפלציה של אבחונים בתחומים של מוגבלות כזאת או אחרת. אני לא רוצה להצביע כדי לא לייצר איזה פניקה. גורמי המקצוע מתחילים, יש עומס רב. יש גם יותר מודעות היום. יש מודעות, יש עומס רב, ויש גם הקלה ברמת האבחון. מצד שני, צריך להבין שמעון יום שיקומי זה לא על כל מגבלה. זה מגבלה בשילוב בעיית התפתחות. בסוף בסוף הנטייה היא לתת את המענה המקצועי הטוב ביותר. במקביל, כדי להסדיר את הנושא של פעוטות הזכאים לתעודת עיוור ממשרד הרווחה אך אינם זכאים לגמלת ילד נכה בביטוח הלאומי, מתקיימת עבודת מטה של מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה ואגף גמלאות בביטוח הלאומי על מנת ליצור הכרה הדדית בפעוטות בין המשרדים, כפי שזה קיים בבוגרים. אני רוצה לשחרר עוד משהו שכואב לי ומפריע לי ואני מנסה מאז שנכנסתי לתפקידי. תשמע את זה, מאיר ידידי, שר הרווחה לשעבר. אני אומר לך, אני שנה וחצי אני מנסה לשפר את עבודת הממשלה,

כפי שיודעים, הממשלה הקודמת העבירה, ישתבח שמו לעד, אחרי הרבה שנים שאנחנו דוחפים, את סוגיית מעונות היום הרגילים, לאן? למשרד החינוך. אבל כפי שאנחנו הישראלים יודעים לעבוד, לא עושים עבודה מושלמת.

במקרה הטוב. יש סוגי ילדים שבשביל שהילד שלהם ייכנס למעון יום רגיל, צריכים לעבור ארבעה משרדי ממשלה: עבודה,

מה שנקרא, משרד הבריאות, משרד החינוך ומשרד הרווחה. באתי והגשתי הצעת מחליטים, להעביר, הרי אמרנו, הכול חינוך? בואו נעביר הכול למשרד החינוך, בדרך כלל, משרד אוהב להעביר סמכויות בלי תקנים ובלי תקציב, עם התקנים, עם התקציב. למה הורה לילד מיוחד צריך לעבור, לא רוצה להגיד את הוויה, את כל מסלול החתחתים הזה, לעבור בין ארבעה משרדי ממשלה? אני מקווה שניפול על אוזניים כרויות, כי נכון להיום אין אוזניים כרויות במשרד החינוך לנושא הזה. צריך להעביר הכול למשרד החינוך. הבאת לי רעיון להצעת חוק פרטית, אם לא תצליח, ביחד עם מאיר כהן, יהיה מאוד קשוב לנושא.

אתה יודע מה זה תלמיד חכם? מאיר, מה ההגדרה של תלמיד חכם? שמבין דבר מתוך דבר.

היקש. תגישו את זה. לשאלה האחרונה, ידידי חבר הכנסת פינדרוס, ילדים עם עיוורון בעין אחת אינם זכאים לגמלת ביטוח לאומי, והם גם לא זכאים לתעודת עיוור על ידי משרד הרווחה. מבחינה מקצועית, מדובר בילדים המסוגלים להשתלב במעונות היום הרגילים עם סייעת שילוב בצורה טובה. אציין כי ישנם מקרי קצה בודדים שבהם ילדים עם עיוורון בעין אחת אשר לאחר בדיקה וחשיבה מקצועית נכנסים למעונות יום שיקומיים, והשאיפה שלנו היא לשלב את הפעוט ולחשוב על טובתו ההתפתחותית לטווח ארוך, ולשאוף לכך שלאחר מכן ישתלב כחלק מהקהילה.

שאלת המשך. אדוני השר, בסופו של דבר, המשמעות של כל מה ששאלתי,

ילד עיוור בשתי עיניים, לפי החוק היום, מכיוון שהוא לא תחת החוק של הביטוח, של מעונות יום שיקומיים, העיוור מוחרג מהחוק, הוא לא נמצא שם, אז הוא מתחיל רק מגיל שנה.

הוא לא יכול להגיע לביטוח לאומי, כי אומרים לו: תשמע, לך לרווחה, לוועדה של העיוורים, ובוועדה של העיוורים אומרים לו: תחכה עד שנה. אתה לוקח דלתא של חצי שנה בהתפתחות שלו, שהיא משמעותית מאוד. אלינו הגיעו, כמו שאמרתי לך בתחילת התשובה, כשישה מקרים, וכולם הושמו. בגיל חצי שנה. תודה רבה, אדוני.

תודה רבה לכבוד השר. תודה רבה. השאילתה הבאה היא שאילתה דחופה של חבר הכנסת משה טור פז לשר הפנים משה ארבל, בנושא: הסדרת כפל הנחות בארנונה לאנשי מילואים. אני מזמין את כבוד השר לעלות לדוכן. ולפני חבר הכנסת טור פז, אני אתמול הודיתי שלא בפניו, אני חייב להודות בפניו: אתמול זכיתי להעביר לראשונה חוק בקריאה שנייה ושלישית על השבת עודפי גבייה מהרשויות, וזה בזכות השר היקר השר משה ארבל, שתמך והוביל. זה יוזמה שלך,

והחוק הוא חוק חברתי חשוב מאוד. אתם יודעים מה זה מחלקה משפטית ואתם יודעים מה זה להעביר חוק, והוא היה איתי. באמת, יישר כוח לך.

חזק וברוך. אבל מה שיפה זה שזה עבר בהסכמה רחבה של קואליציה ואופוזיציה, כי זה עושה טוב לאזרחים, וזה יפה מאוד.

אז הינה, יש לנו עוד הזדמנות לעזור לאזרחים. תודה רבה, אדוני שר הפנים. השאלה היא כזאת: משרתי מילואים פעילים זכאים לקבל הנחה בארנונה מהרשויות המקומיות. אם הם זכאים להנחה מסיבה נוספת, הנחת הארנונה על שירות המילואים מתבטלת, ואין כפל הנחות. רצוני לשאול: מדוע אין כפל הנחות בארנונה למשרתי מילואים הזכאים לכך, וכיצד ניתן להחיל אחידות ברשויות המקומיות בנושא?

תודה רבה, אדוני חבר הכנסת משה טור פז. לפני שאשיב, אני כמובן אומר את זה בהלצה, אבל אני מקווה שבדקת עם הלשכה המשפטית שאין לך ניגוד עניינים בשאילתה כמשרת מילואים פעיל. אבל ברכותיי, באמת, יחד עם כל עיסוקיך הרבים לשרת את המדינה במילואים כקצין, ירבו כמותך בישראל.

אני ארצה לנצל את הבמה הזו להעלות את זכרו של יעקב גנות, שנפטר היום. הוא היה המנכ"ל הראשון של רשות האוכלוסין וההגירה ואיש משטרה. יעקב עלה לישראל בשנת 1963, התגייס למשמר הגבול ב-1964, והתקדם במעלה שרשרת הפיקוד עד שהיה לסגן מפקד מג"ב ירושלים. ב-1980 עבר לשרת במשטרה, מילא שם שורה של תפקידי פיקוד במחוז הצפוני: סגן מפקד מרחב העמקים, מפקד מרחב הגליל ומרחב המחוז. באוקטובר 1997 מונה למפקד הראשון של אגף התנועה במשטרה ועמד בראשו עד ינואר 2001. בין 2001 ל-2002 כיהן כמפקד משמר הגבול. לאחר מכן היה ראש מינהלת ההגירה הראשון, ושירת כנציב שירות בתי הסוהר ב-2003 2007. בשנת 1972 איבד את אחת מעיניו בגבול לבנון כאשר ניסה לחלץ מפקד פלוגה מיחידת אגוז ואת הנהג שלו, על פעולה זו הוא קיבל צל"ש. על פעולת חילוץ נוספת, שבה נכנס גנות לשדה מוקשים כדי לחלץ אזרח דרוזי שרגליו נקטעו בשדה, קיבל עת עיטור המופת. יהי זכרו ברוך.

במענה על שאלתך, חבר הכנסת טור פז, אני רוצה באמת להודות לך על פעולותיך הרבות למען אנשי המילואים ועל היות הנושא קרוב לליבך. ישנה חשיבות עצומה במשטר דמוקרטי פרלמנטרי ברשות מחוקקת חזקה, מבקרת, מפקחת, וכל חבר כנסת שפועל, אני מברך אותו. אני תמיד אני שמח להיות כאן ולהשיב על שאילתות. אני מגיע גם לא מעט לדיוני ועדות בכנסת. לא מזמן הייתי בוועדת הפנים, גם בוועדת הכספים, והקשר הזה בין הכנסת לממשלה, יחסי מבקר מבוקר, הוא קשר חשוב, מהותי ומשמעותי. אשר לשאילתה, היא מעלה נושא בעל חשיבות שהוא רחב יותר מנושא ההנחה על שירות המילואים.

כדי לעשות סדר, אציין שקיימים שני סוגי הנחות בארנונה על שירות מילואים: הנחה אחת היא לבעלי תעודת משרת מילואים פעיל, והיא על סך 5% מתשלום הארנונה שהם משלמים על דירתם, הנחה מסוג שני היא הנחה למפקדים במילואים, שמגיעה ל-25% מסכום הארנונה עד 100 מטרים משטח הנכס. שתי ההנחות הן הנחות שברשות,

רשויות מקומיות רשאיות להחליט שהן

התבטאתי כבר בעבר, גם בוועדת הכנסת, שהפער הזה בין מפקדים במילואים למשרתי מילואים שנקראים חפ"שים, חיילים פשוטים, הוא פער קשה להסבר. ייתכן שהרציונל במקור היה לעודד יציאה לפיקוד בקרב משרתי המילואים על כל הכרוך בכך, ושירות מילואים ארוך ומשמעותי. ניתן להגן על פער מסוים, אבל כאן מדובר בפער גדול מדי, שלי אישית קשה להגן עליו. לצד זאת, מובן שהרצון הוא לא לפגוע בזכויות המפקדים במילואים, אלא לשפר את מצבם של כלל משרתי המילואים, כלומר להגדיל את גובה ההנחה המגיעה להם. כאן אבקש לתת הסבר בקצרה על האופן שבו פועלות ההנחות בארנונה. כמעט מדי שבוע עולות הצעות חוק פרטיות בוועדת השרים לחקיקה, שמשמעותן הגדלת ההנחות בארנונה, הרחבת ציבור הזכאים. ולכן חשוב שהדבר יישמע: כל הנחה בארנונה משמעותה פגיעה כלכלית ברשויות המקומיות על כל הכרוך בכך, הקטנת ההכנסה מחייבת הצטמצמות ופגיעה בשירות הניתן לאזרח, הקטנת מצבת העובדים, ובמקרים חמורים יותר פגיעה ביציבות הכלכלית של הרשויות המקומיות, וגם פגיעה בעצמאותן, כי בסופו של דבר הכנסות עצמיות משמעותן פחות תלות בשלטון המרכזי. אלו תוצאות בלתי נסבלות.

עמדת המדינה ועמדת משרד הפנים הייתה ועדיין שלא ניתן לקבוע הנחה בארנונה לאף מטרה, חשובה ככל שתהיה, ללא קביעת שיפוי בצידה לרשויות המקומיות. אם המדינה, השלטון המרכזי, אומרת לרשויות שעליהן לתת הנחה, על המדינה גם לשפות את הרשויות על הפגיעה בהכנסות כתוצאה מאותה ההנחה.

כל החלטה להגדיל את שיעור ההנחה בארנונה או להגדיל לציבור הזכאים להנחה היא החלטה שמחייבת שיתוף פעולה של משרד האוצר, שיפוי מצידו או מצד גורם ממשלתי אחר, אם ישנו,

משרד הביטחון בכל הנוגע לאנשי מילואים, נכי צה"ל, משפחות שכולות וכדו'. אציין עוד שמשרד האוצר ומשרד הביטחון העדיפו הגדלת מענקי המילואים באופן ישיר בזמן המלחמה הזו, וזו עמדה לגיטימית. בסוף, ההטבה בארנונה יוצרת גם אנומליה נוספת, שכן היא מיטיבה עם בעלי נכסים גדולים יותר מאשר עם המחזיק בנכס קטן, לעומת מענק ישיר, שניתן באופן שווה לכלל החיילים. עליזה, זה מפריע.

ההטבה של 25% היא שהוגבלה עד 100 מטרים ראשונים, לעומת ההטבה של 5%, שהיא ללא שום שייכות לגודל הנכס, וכמובן שהיא מיטיבה יותר עם בעל נכס גדול. עד כאן בכל הנוגע להגדלת הנחות בארנונה.

אני מפנה את חבר הכנסת טור פז לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג 1993, אשר קובעות בתקנה 17(א): "קיימת זכאות להנחות שונות על פי תקנות אלה, תינתן לזכאי הנחה, הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה ההנחה".

לגבי כל כפל הנחות בארנונה, והדבר נכון גם למי שאינם משרתי מילואים, אבל זכאים להנחות מטעמים שונים, משני טעמים שונים, למשל, גמלאי ונכה, ההנחה שתינתן היא הגבוהה מבין השתיים ואלו לא יצטברו. לא יהיה כפל מבצעים. אני בהחלט חושב שנכון לבחון כיצד ניתן לתקן סעיף זה ולהחריג ממנו את משרתי המילואים. יש בזה היגיון. אני מסכים איתך. הדרך לעשות את זה היא לפנות לאגף התקציבים במשרד האוצר ולמשרד הביטחון, שגם הוא יכול להמציא את השיפוי לרשויות, ולשאול מדוע שלא יימצא שיפוי מתאים כדי לאפשר זאת. זו, למעשה, עיקר התשובה. בכל זאת, אני רוצה לומר משהו נוסף, לכאורה גם בהגנת משרד הביטחון ומשרד האוצר, מה שלא בתחום אחריותי כשר הפנים, אבל זה חשוב להבנת התמונה. הממשלה קיבלה כמה החלטות שנוגעות לסיוע ותגמולים לחיילי מילואים בתקופת המלחמה: ההחלטה 1226 מ-7 בינואר, החלטה 1023 מ-3 בנובמבר והחלטות נוספות בפורומים שונים. לפני ההחלטות הללו, פנינו למשרד הביטחון, שהוביל את ההחלטות, וביקשנו במקביל להגדיל את ההנחות בארנונה לחיילי המילואים. המענה שקיבלנו הוא שבמסגרת סדרי העדיפויות לתגמול למילואימניקים נושא הנחות בארנונה לא עומד בראש סדר העדיפויות. הוחלט לתת מענקים ישירים לחיילי המילואים, פיצוי בגין נזקים כלכליים שנגרמו להם, העלאת התגמול המינימלי המשולם בעבור יום מילואים, עידוד עסקים קטנים של חיילי מילואים ועוד. המשרדים המובילים, בעיקר משרד הביטחון, החליטו שנושא ארנונה אינו בראש סדר העדיפויות. עמדתי שונה ובוטאה גם אז גם כאן,

וגם בשעתו, בזמן אמת. אני כן יכול להבין את אלה שחולקים עליי, וסבורים שנדרשים להתכנס לסדרי עדיפויות, וייתכן שסדרי העדיפויות הללו לא יהיו מקובלים על כולם. אבל משרד הביטחון שהוביל את ההחלטות צריך לקבל החלטה אם לשים את הכסף לטובת שיפוי במקום פלוני או אלמוני. הנושא של הארנונה לא זכה לעדיפויות, מכיוון שהעדיפו באמת הטבה ישירה לכיסם של חיילי המילואים.

אני בהחלט חשבתי ועדיין חושב שנכון גם להגדיל את ההנחות בארנונה לחיילי המילואים, וגם לפעול ולחתור לשוויון בינם לבין מפקדי המילואים, על דרך של העלאת שיעור ההנחה לחיילים, ולא על דרך של פגיעה בשיעור ההנחה למפקדים, וגם לאפשר כפל הנחות במקרה של חיילי מילואים. אבל כל אחד מהפתרונות הללו הוא פתרון שמחייב שיפוי מצד האוצר או הביטחון, שאמונים על הנושא. אני מקווה שהעלאת הנושא למודעות, ואני מודה לך על כך, תאפשר ותזמין את מקבלי ההחלטות במשרד האוצר והביטחון לשקול מחדש את עמדתם בנושא למען חיילינו, שנותנים את הכול: את מרצם, את זמנם, לעתים את גופם ואת חייהם, למען אזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה. יש שאלת המשך, כן.

השר, תודה על התשובה המקיפה. אני רוצה לומר כאן שני דברים. ראשית, באמת קיימנו השבוע כנס כאן בכנסת שכותרתו היא: 200 יום בשנה. הממשלה עשתה מהלכים יפים בראשית המלחמה בללכת לקראת אנשי המילואים, בהבנה שהייתה לנו אז שאנחנו הולכים לאירוע לא פשוט. איפה שאנחנו נמצאים היום, אחרי תשעה חודשים, אני חושב שהמהלכים שציינת מחודשים נובמבר,

ינואר הם טובים אך לא מספקים, במיוחד שרובם תוקנו בהוראות שעה. לאור זאת, שאלתי היא: האם תהיה מוכן לשקול הנעה של חקיקה, בהובלת משרד הפנים או פרטית בתמיכת משרד הפנים, הן בתחום של הארנונה שציינתי עם כפל הנחות והן בתחום,

של ארנונה עסקית? אנחנו יודעים היום שאחד האתגרים שלנו במשך הם בעלי העסקים שנמנעים מלהעסיק אנשי מילואים או מפטרים אותם גם כשאנחנו מנסים להגן עליהם במסגרת החוק. לפני שהשר ישיב, חבר הכנסת עמית הלוי ביקש שאלה נוספת. תודה, אדוני השר. אני מניח שאתה מכיר את Dan Church Aid, Norwegian Church Aid, American Friends Service Committee.

אתה אדם יסודי, ואני שלחתי לך את הארגונים הללו שקוראים למה שישראל עושה רצח העם, שתומכים ב-BDS, שדורשים סנקציות חריפות על חיילי צה"ל, שבדיוק אתה דן לגביהם עם חבר הכנסת טור פז. האנשים הללו, העובדים שלהם מקבלים אשרות להיכנס לישראל. מי יודע, אולי גם לכנסת?

ואני רוצה לדעת, מכיוון שהאשרות שניתנו, בניגוד לנוהל אגב, על ידי רשות ההגירה והאוכלוסין, בניגוד לנוהל שהיה עד עכשיו,

שדיבר פה, השר מרגי, הקפיא, זה היה לחצי שנה,

מה קרה מיוני? האם חודשו האשרות שלהם או לא? אם לא חודשו האשרות שלהם, האם עדיין הם בארץ, כמו שאני שומע מהשטח, או שהם יצאו מחוץ לגבולות ישראל? ומה הסטטוס מעכשיו לאותם מאות עובדים, בערך 400, של אותם 163 ארגוני רווחה so called, כמובן? מה הסטטוס?

אתה פועל בצורה עניינית ויסודית בכל התחומים שאצלך. מה קורה עם המצב הזה, אדוני שר הפנים? תודה רבה. חבר הכנסת ואליד גם ביקש שאלה נוספת. מכובדי היושב-ראש,

אני רוצה לשאול לגבי חורה. פניתי אליך לפני הבחירות בהקשר של חורה, להפוך אותה לעיר. אמרת לי שאתה רוצה להמתין עד שהבחירות יסתיימו, ואכן הבחירות הסתיימו. אני רוצה לשאול אם בכוונתך להפוך את חורה לעיר.

כבוד השר, כן. ובכן אני מבקש לענות ראשון ראשון. במענה על שאלתו של חבר כנסת טור פז בסוגיית החקיקה, כפי שאמרתי, אעמוד על זה ואתעקש בנושא הזה. גם בפגישה שהייתה לי השבוע עם מבקר המדינה, ששאל אותי על סוגיית ההנחות בארנונה לבעלי עסקים בצפון,

לא קשור לחיילי המילואים, שהפיצוי שלהם בושש לבוא, עמדתי כחומה בצורה, ואמרתי בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: מבחינתי אסור לי, ואני אחטא ואמעל בתפקידי, אם אאפשר - - חברת הכנסת פנינה, אפשר לעשות את הוויכוחים בפרסה?

- - פגיעה ביציבותן של רשויות מקומיות. אני מבין בהחלט את הצורך לדחוף לכיוון אחר, וזה חשוב, כמו שאמרתי, שהקול הזה יישמע, אבל הוא חייב להיעשות באמצעות שיפוי אוצרי, או לחלופין משרד הביטחון, כדי שנוכל לקדם את זה. היה ויהיה, כמובן שאנחנו נברך על זה, נעודד את זה, ונקדם את זה.

בתפקידי כראש המטה של שר הפנים דאז אריה דרעי, הייתי שותף לאותה החלטת ממשלה למתן ה-5% הנחה לחיילי המילואים. הבטחנו את יציבותן הכלכלית של הרשויות מצד אחד, ואת ההטבה הזו לחיילי המילואים, וזה מבורך וראוי וטוב.

פרסמתי תזכיר חוק, כרגע הוא מונח להערות הציבור, שמבקש באופן גורף לבטל את כל פקודת המועצות המקומיות. אני סבור שהרובד הזה של מועצה מקומית ועירייה מקשה מאוד, ביורוקרטיה מיותרת. הוא מייצר צורך בהתמחות ספציפית של עורכי דין במועצות המקומיות, מייצר עודף רגולציה, לא מייצר אחידות. ובאמת כדי לייצר שפה אחת ברורה ופשוטה ולרדד את הרובד הזה של הביורוקרטיה, הצעת החוק מבקשת לבטל לגמרי את המועצות המקומיות. יהיו מועצות אזוריות, ולחלופין עיריות. זה להפוך בעצם את כל המועצות המקומיות לעיריות. אני חושב שזה מהלך נכון, זה מהלך מתבקש. אני יודע שיש עליו ביקורת, אנחנו כמובן נשמע גם את המתנגדים, נלבן את זה, אבל אני חושב שזה המסלול הנכון שצריכים להוביל אליו גם בתפיסה שמבקשת לראות את השלטון המקומי באופן כזה שאין לו יותר מדי סרבולים. יש לך ועדת שירות למועצות מקומיות וועדת שירות לעיריות, כל כך הרבה רגולציה עודפת וכפולה, שמחייבת בסוף תלות של השלטון המקומי, דווקא של רשויות חלשות וקטנות, להיתלות דווקא ביועצים משפטיים חיצוניים שיש להם מומחיות דווקא במועצות מקומיות. כאשר אנחנו נייצר אחידות ונהפוך את כולן לעיריות, ולא משנה מה גודל הרשות, התהליך הזה יוכל להקל על הרשויות הקטנות הללו, לאפשר להן לקבל כלים לתפעול נכון. אני מודע לכך שזה עלול לגרור הוצאות נוספות, גם על זה אנחנו ניתן את הדעת, אבל המטרה בסופו של דבר היא להוביל לכיוון התכלית הזו. אני חושב שכדאי להתמקד בתהליך הזה מאשר עכשיו, אם רוצים לטפל בתופעה מורכבת, עדיף לקחת אנטיביוטיקה ולהירפא מאשר לקחת אקמול ורק לשכך כאבים. מכיוון שאין שאלה נוספת על שאלה נוספת, אשמח לשבת איתכם בפרסה לכוס קפה. תודה רבה. תודה רבה. השאילתה הבאה גם היא שאילתה דחופה, של חבר הכנסת חמד עמאר לשר האוצר, בנושא: העדר תקציב ליישובים דרוזיים לשנת 2024. אני מזמין את כבוד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לדוכן. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בתאריך 31 בדצמבר 2023 הסתיימה התוכנית תלת-שנתית לישובים הדרוזיים. לצערי הרב, אנחנו בחודש יולי 2024, ועד היום הזה לא הועבר תקציב ליישובים הדרוזיים. רצוני לשאול: 1. מדוע לא הוכנה תוכנית חומש למגזר הדרוזי עד עכשיו? 2. מדוע היישובים הדרוזיים בלי תקציב עד עכשיו? שנת 2024, אפס תקציב למגזר הדרוזי. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת חמד עמאר, תודה על השאלה. קודם כול, כמובן, השותפות עם כורתי הברית איתנו מהעדה הדרוזית היא חשובה מאוד לכולנו, ואנחנו במשך שנים אומרים ועושים כדי שהברית תהיה לא רק ברית דמים אלא גם ברית חיים. בעניין הזה אני חושב שזה משותף לכל הממשלות לאורך השנים. יש עוד הרבה מה לעשות. רק נדייק: היישובים הדרוזיים מקבלים תקציב כמו שמקבל כל יישוב אחר. יש לאורך כל השנים תוכניות חומש נדמה לי שכבר שמונה שנים, שנותנות להם סיוע נוסף, שהוא חשוב, חשוב מאוד, והוא נכון, בעיקר בתחומים שגם מגשרים על פערים ועוזרים לעדה להתקדם,

להעלות שם את שיעורי הזכאות לבגרות, ובתעסוקה ובהכשרות ובתכנון: תכנון הסדרות של קרקע ותכנון וסבסוד מגרשים לחיילים משוחררים. חלק קורה בתוך התקציבים השוטפים,

גם בתקציבים השוטפים יש תיעדוף משמעותי מאוד איפה שאפשר ממשרד השיכון ברשות מקרקעי ישראל. ויש גם את תוכניות החומש. כפי שציינת, תוכנית החומש הקודמת הסתיימה בסוף שנת 2023. אגב, היא לא הייתה תוכנית חומש, היא הייתה תוכנית לשלוש שנים. היא נבנתה כתוכנית חומש, ואתם, אתה היית אז בתפקידך במשרד האוצר, קיפלתם אותה אחורה לשלוש שנים. התחלנו לעבוד כבר בסוף השנה הקודמת על תוכנית חומש, המלחמה פגשה את כולנו, ובשיח עם ראשי הרשויות הדרוזיות סוכם שאנחנו מביאים החלטה ספציפית ל-2024, תכף אסביר למה, משתי סיבות, ועובדים על תוכנית החומש כדי שהיא תהיה מ-2025 ועד 2029. במקום מ-2024 עד 2028, מ-2025 עד 2029. יש לזה שתי סיבות: סיבה אחת הייתה שחשבנו שלא נכון לגבש תוכנית חומש, איך אני אומר את זה? בפרספקטיבה של מדיניות תקציבית מצומצמת. הרי בתוך המלחמה אנחנו באתגר פיסקלי מאוד גדול, והפריזמה עכשיו בכל דבר היא לצמצם,

לא חשבנו שנכון להסתכל חומש כשאנחנו עכשיו באיזו ראייה כזאת שצריך להתכנס ולהצטמצם ולחסוך. אז אמרנו, נפתור רגע את 2024 וננסה להגיע ל-2025, בתקווה שנוכל להיות קצת בדנ"א מרחיב יותר.

התשובה היותר-טובה היא שבבחירות האחרונות, שהתקיימו במרץ, התחלפו תשעה מתוך 14 ראשי רשויות בגליל, ונדמה לי שניים מארבעה ברמת הגולן. הייתה בקשה מאוד צודקת של ראשי הרשויות החדשים לא להנחית עליהם את התוכנית שגובשה עם ראשי הרשויות הקודמים. אז שני הטיעונים האלה הצטרפו לזה שאנחנו צריכים להתמודד עם 2024, ועל החומש לעבוד במקביל. התוכנית של 2024 עלתה לדיון בממשלה,

ביום ראשון האחרון. היו קצת אי-הסכמות. נפגשנו ראש הממשלה ואני עם ראשי הרשויות עוד באותו היום, הגענו להסכמות. התוכנית אמורה להיות מאושרת או במשאל טלפוני או בראשון הקרוב, שאלה משפטית לחלוטין, אם היועצים המשפטיים יאפשרו לאשר את התיקונים טלפונית או לא. אגב, זו תוכנית גדולה,

אני חושב, לשנה הזאת, מתוך זה 345,

לא בטוח, אני אבדוק שנייה אחת כדי לראות שאני לא מטעה אותך במספר המדויק של התקציב התוספתי. בערך, בין לבין.

אני לא רוצה להגיד בערך, אני רוצה להגיד בדיוק. אני לא רוצה להגיד בערך. סך כל התוכנית: 415 מיליארד שקלים, מתוכם 335 מיליון שקלים תקציב תוספתי של משרד האוצר, שמחולק לסעיפים שונים.

חשוב לומר, גם ביום ראשון, כשראשי הרשויות עלו לכאן ומחו, לא היה ויכוח על המסגרת.

לא היה ויכוח על מה הסכום התוספתי שאנחנו שמים, וגם לא על סך כל ההחלטה, אלא זה היה ויכוח על השימושים: הם רצו יותר לשוטף של הרשויות, ואנחנו חשבנו שזה פחות נכון, שהכסף צריך להגיע לתושבים ולפרויקטים ולסבסוד המגרשים ולתכנון. בסוף הגענו לעמק השווה, לאיזושהי פשרה, כמו שעושים בדרך כלל. אגב, אני כן אומר ש-335 מיליון שקלים תקציב תוספתי לשנה הזאת זה לא מעט, בהינתן הממוצע. בתוכנית החומש הקודמת היו 200 מיליון שקלים. אתם הגדלתם את זה,

כי לקחתם את 300 מיליון השקלים לחמש שנים, את המיליארד וחצי, וקיפלתם לשלוש שנים. 335 מיליון שקלים תוספתי בשנה של מלחמה,

במגמה כללית של קיצוצים, אני חושב שזה יפה וזה טוב. וכפי שאמרתי, זה נעשה בהסכמה, כשאנחנו ממשיכים לעבוד על תוכנית החומש. נדמה לי שראש הממשלה סיכם שבתוך 60 יום, אם אני זוכר נכון, אנחנו אומרים לנסות להביא אותה בהסכמה. ויש עכשיו שיח. את השיח הזה מוביל,

אני גם לא כל כך יודע למה זו שאילתה לשר האוצר, אבל בסדר, מי שמוביל את ההחלטה זה משרד ראש הממשלה, יש שם את הממונה, אגב, איש יקר, עובד כבר 30 ומשהו שנה במשרד ראש הממשלה, שאחראי על קידום התוכניות לחברה הדרוזית. הוא עובד יחד איתנו, וכמובן יחד עם ראשי הרשויות. אני מאוד מקווה שנגיע לתוכנית טובה.

על קצה המזלג, כי אני לא רוצה עכשיו להרחיב יותר מדי, בתפיסה שלי אנחנו צריכים לראות שעיקר התקציב באמת מגיע לדברים שמעמידים גם את הרשויות

למנועי צמיחה, לנכסים מניבים. המטרה בתוכניות כאלה היא לאט-לאט לגמול את הרשויות מהצורך בהן. אז כמה שנשקיע יותר בלהעלות אחוזי זכאות לבגרות ובהשכלה גבוהה ובתכנון, לפתור שם את הבעיה. אני לא איכנס לזה עכשיו, בעיה סופר מורכבת, שנים לא הצליחו לפתור אותה. אני חושב שאנחנו מתקדמים שם. עוד פעם, כל פעם מתקדמים קצת, כל הממשלות. אני הצעתי לקחת עכשיו שלוש שנים, להקים בחקיקה ועדה מיוחדת לדרוזים, עם סמכויות של ועדה מחוזית, כולל סמכויות לייצר את מה שאנחנו קוראים איחוד וחלוקה,

זאת הבעיה הקשה שם, הקרקעות פרטיות, עם הסכמה של ראשי הרשויות. במידה מסוימת להוציא את זה מהידיים שלהם ולהעביר למדינה. חמד, אתה מכיר יותר טוב ממני את הקושי לתכנן כשזאת קרקע פרטית, ויש חמולות ומשפחות וראשי רשויות מתחלפים. עושים תוכנית, מתחלף ראש רשות, גונז את התוכנית הקודמת, מתחיל הכול מחדש. יש המון דוגמאות כאלה. אני מלווה את זה עוד מהתקופה שלי ברגבים. שוב, בגלל הקושי של קרקע פרטית.

כשמתכננים קרקע פרטית הנורמה היא 40%, במגזר הדרוזי הולכים ל-30%. אתה צריך הקצאות לשטחי ציבור, כי צריך בתי ספר ומגרשי ספורט ומתנ"סים וכבישים ומדרכות, ושהכבישים יהיו נורמליים כדי שאחר כך יהיה אפשר להכניס אוטובוסים ותחבורה ציבורית והסעות לתלמידים. אני חושב ללכת על איזשהו מאמץ מרוכז של שלוש שנים. בתקופה הזאת אפשר גם ליצור איזשהו סטטוס קוו אל מול הבנייה הלא חוקית, שלא ממשיכים מצד אחד, מורידים רגע רגל מהגז באכיפה מצד שני. שוב, אם זה בהסכמה. אני לפני המלחמה ניסיתי להגיע לתהליך כזה גם עם הנציגות של הרשויות, גם עם השייח', שניהם הסכימו לתהליך. המלחמה טרפה את הכול. שוחחתי על זה עם ראש הממשלה, אני מקווה, שוב, בסוף צריך לזכור, גם פה אני נזהר. היה פה קודם לפניי שר הפנים, זה בסמכותו ובאחריותו, אני לא רוצה לדרוך לו על הרגליים. אבל זה מה שאני הצעתי לראש הממשלה. זה בסוף הדבר שהכי כואב. וכשנפתור אותו, גם בו צריך להשקיע כסף, אני אמרתי להם שבעניין הזה אני לא אחסוך שקל, אני חושב שכשהוא ייפתר, אז אפשר יהיה גם להשקיע הרבה יותר בתשתיות ובסבסוד המגרשים.

אגב, אתה יכול לראות שיש רשויות שעושות את זה יפה, כשיש ראשי רשויות שיש להם אומץ, כמו בדאליה, יש לו שש תוכניות מפורטות שאו-טו-טו נכנסות לתוקף ויש שם שכונות ליוצאי צבא ואנחנו מסבסדים אותם יפה מאוד. אותו דבר בעוד כמה יישובים. אנחנו מתקדמים. אתה יודע מה? אף פעם לא עושים מספיק בתחומים האלה, ותמיד אפשר וצריך לעשות יותר. משתדל, בעזרת השם. כן, שאלת המשך. לא עליך המלאכה לגמור, אבל לא בן חורין אתה להיבטל. אדוני השר, אני רק רוצה לתקן אותך. אני הכנתי את התוכנית התלת-שנתית מראש. הודעתי גם לאנשי האוצר כשהייתי שר שם שהתוכנית היא תלת-שנתית. ואנחנו לא תיקנו ולא צמצמנו, מראש הכנו אותה לשלוש שנים, ל-2021, 2022, 2023, והתקציב היה בהתאם לשלוש שנים, לא לחמש שנים. אז רק לידיעה, אם אמרו לך שאנחנו צמצמנו, לא נכון. מראש הוכנה לשלוש שנים. אני מאוד שמח על מה שאתה אומר. ואתה יודע, אני שמעתי אותך גם בוועדה, ושמחתי שאמרת: על גופתי המתה יקצצו אצל הדרוזים. מאוד שמחתי על זה. אבל אני אגיד לך את האמת, אחרי שעברתי על התוכנית, כשאנחנו מדברים על 10 מיליון, ואתה דיברת על החשיבות של התכנון, ואני רואה 10 מיליון - - - 30 מיליון, אם אני זוכר בעל פה. אני ראיתי את התוכנית, 10 מיליון. אבל חמד, בוא, שנייה. הרי אני לא חילקתי את הסעיפים. בסוף, ישבו כל ראשי הרשויות עם אנשי משרד ראש הממשלה ועם מי שמרכז שם,

אתה בטח זוכר את השם שלו, של ראש האגף. האשם חוסיין, אני מכיר אותו.

ישבו, האשם יחד עם ראשי הרשויות, וקבעו את החלוקה. אני אומר את האמת, אני לא אוהב שם כל סעיף. לו זה היה תלוי בי הייתי שם פחות לשוטף של הרשויות. אני רציתי שהשוטף יהיה כמו שנה שעברה, 60 מיליון. אתם שמתם 67 מיליון, אנחנו הצענו עכשיו 70. רצינו שיותר כסף ילך,

לתכנון, לסבסודי קרקע ופיתוח. ראשי הרשויות, אתה יודע מה? צריך להתחשב בהם, כי הם בסוף נבחרו על ידי הציבור ברשויות שלהם - - כבוד השר, יש עוד שאלות נוספות, אז אולי כבודו ישיב על הכול ביחד.

אני רק אומר, שוב, חמד, אני לא הכתובת, באמת. אני אומר את זה עכשיו לא כהקטנת ראש. כי חלוקת הסעיפים הייתה באגף אצל משרד ראש הממשלה, יחד עם ראשי הרשויות. אני לא אגיד לך שלא היו לי, ניסיתי לתת דגשים. אבל בסוף כיבדתי את ההחלטות שלהם. אני לא מאלה שחושבים שמשרד האוצר צריך לנהל את כל מדינת ישראל, גם ככה יש לנו הרבה יותר מדי כוח. אני בעד לתת למשרדי הממשלה ולבזר סמכויות לשלטון המקומי כמה שרק אפשר. הדבר החשוב בכל תוכנית חומש זה מנועי צמיחה.

אני לא רוצה את הדג, אני רוצה את החכה - - מאה אחוז. - - כי אני יכול להוציא יותר דגים מדג אחד. ולכן אני מדגיש את הנושא של התכנון. ואתה הדגשת את הנושא של התכנון.

אם אנחנו מדברים על שנת 2024, שנת 2024 תסתיים מהר, ואין תוכנית חומש. מה שאני מבקש בתוכנית החומש הבאה, אם אתם תכינו אותה, שמנועי צמיחה יהיו בתוך תוכנית החומש. כי אתה יודע, אין אזורי תעשייה. ואזורי תעשייה נותנים את - - הכנסות מארנונה.

אין אזורי מסחר, ואזורי מסחר נותנים את הארנונה. אם ניקח רק את הדוגמה של היישוב ירכא, הם אזור מסחר ענקי, ואתה רואה שהמצב בירכא אחר לגמרי מכל היישובים, כי שם הארנונה היא יותר גבוהה. ארנונה של תושב היא לא ארנונה כמו של עסק, בית פרטי זה לא עסק. לכן, הנקודות החשובות, חינוך, תעסוקה, תכנון ובנייה, אלה הדברים שנוגעים לכל אחד ואחד ביישובים הדרוזיים. ואני מקווה שבתוכנית החומש שתכינו תיקחו בחשבון את הנושא של התכנון. משרד הפנים בעצמו הכין תוכנית של מאות מיליוני שקלים, השקיעו המון זמן בלהכין תוכנית לתכנון ובנייה ביישובים הדרוזיים. לקחו מישהו מקצועי בנושא. הכין תוכנית של מאות מיליוני שקלים. אני רוצה תקציב לנושא הזה. הנושא הזה הוא הנושא החשוב מבחינתי. תראה, חבר הכנסת - - - כבוד השר,

אז כמו שאמרתי, זה הנושא החשוב ביותר בשבילנו.

אדוני השר, הבוקר כוחות הביטחון הגיעו לפינוי מאחז בלתי חוקי בבנימין, הותקפו על ידי רעולי פנים, רכב של קצין במינהל האזרחי נשרף, בקבוקי תבערה הושלכו על כוחות הביטחון. ואני רוצה לשאול אותך: 1. האם אתה מגנה את האירועים האלה? 2. כיצד תפצה את לוחמי האש, שהכבאית היחידה הממוגנת של מחוז ש"י, שמשמשת את לוחמי האש באירועי פח"ע, נפגעה היום? האם תפעל לפצות את לוחמי האש על הפגיעה בכבאית, והאם אתה מגנה את האירועים שנעשו היום בגבעת אסף בבנימין?

יש עוד שאלה. חבר הכנסת עמית הלוי. תודה. אדוני השר סמוטריץ', זה מוזר בכלל שאני שואל אותך את זה, מכיוון שאתה בעצמך פנית בזמנו לשר האוצר, לדעתי לפני יותר משנתיים, בנושא הזה. אני גם פניתי אליך לפני שנה, הפכתי את זה אפילו לשאילתה רשמית לפני חצי שנה. אני אשמח לדעת מה קורה עם העניין. אני מתכוון לארגון אמנסטי, שמקבל הטבות ממדינת ישראל, זה פשוט לא ייאמן.

בעצם מעודד בפועל את הפעילות האנטישמית של הארגון הזה. אני מדבר על הסניף בישראל. בניגוד לאונר"א, שאתה רוצה לפעול, אבל שם זה יותר מורכב בגלל האמנה שכוללת גם התייחסות להטבות כאלו ואחרות בתקציבים, שיהיה לך קשה לעשות. אפשר לעשות דברים אחרים באונר"א. בנושא הזה זה היה צריך לקרות מזמן. כתבת לי שזה בטיפול. פשוט לא יעלה על הדעת שאמנסטי ישראל שקורא במלחמה, מאז תחילת המלחמה, למה שאנחנו עושים: "פשעי מלחמה" ודברים מהסוג הזה. אני אשמח לדעת איפה זה עומד, מה לוח הזמנים לביצוע ממש של שלילת ההטבות, זה דבר פשוט, מארגון אמנסטי.

בסוף יקראו לך לוחם הארגונים, עמית. הזכרת היום עשרה ארגונים. הוא הכי צודק בעולם. אני משיב עכשיו לכולם.

ראשית, אני רק אשלים לחבר הכנסת חמד עמאר. רפי אלמליח, יושב-ראש מטה התכנון, אמר לי באופן אישי שלא חסר כרגע שום תקציב לתכנון. שוב, בהתאם ליכולת, לקיבולת. אבל כרגע, בשנת 2024, התקציב שהקצינו לתכנון הוא מספק. אמרתי בדיון אצל ראש הממשלה ואני אומר את זה גם כאן: לא נחסוך בתקציב לתכנון.

אני מסכים שזה אחד הדברים החשובים ביותר, זה מה שנקרא כסף טוב. כסף טוב שפותר בעיות, ואחר כך גם מאפשר לרשויות להתפתח ומתקן דברים שצריך לתקן. אני גם מאוד מסכים עם האמירה שצריך לוודא שתוכנית החומש, כמו תוכניות בכלל, צריכות להיות כאלה שפחות מתבזבזות, במירכאות או שלא במירכאות,

ומשמשות למנועי צמיחה ולדברים שהם מה שנקרא: אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו גם לשנים הבאות. אני מודה על האמת, זה לא שיח קל מול ראשי הרשויות. אגב, לא רק שם, גם במקומות אחרים. ראש הרשות צריך בסוף תקציב לרשות שלו. אני מאוד מקווה שחבר הכנסת עמאר יגבה אותנו גם כשננסה לשים את הדגשים בדברים החשובים. חברת הכנסת בן ארי, אנחנו בונים ומפתחים את ההתיישבות בסמכות וברשות, ואני גאה בזה. אנחנו עושים את זה בתהליך מאוד שיטתי ומסודר ומשנים הרבה מאוד דברים בדנ"א של המערכת, בתשתית המשפטית והסטטוטורית. עוד פעם, לא נוגעים כמובן בדין הבין-לאומי, אבל בהחלט מייעלים,

מצליחים גם להגיע לתוצאות מאוד טובות בביצועים שלנו בהתיישבות, ואני אגב חושב שאני עושה את זה לטובת כל עם ישראל, כדי שכפר סבא לא תהיה כפר עזה. ההתיישבות ביהודה ושומרון היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל. ראינו מה קורה כשאנחנו בורחים משטח ומפלצות של טרור בונות בו מדינות טרור ענקיות, אחר כך יש 7 באוקטובר. אוי ואבוי לנו אם זה יהיה ביהודה ושומרון,

יש מי שמפנטז על זה: לקחת את עזה, להכפיל אותה פי 20, לשים אותה בשטח ששולט גיאוגרפית-טופוגרפית על כל יהודה ושומרון. כדי לוודא שזה לא קורה, אנחנו צריכים להתיישב עוד ועוד ולהקים יישובים. נדמה לי שאם - - - שמתכנסת היום ומחר, אני בקדנציה שלי רושם שיא, פחות משנה וחצי, 24,000 יחידות של תכנון ושיווק, משהו שבשנים רגילות זה ממוצע של שלוש שנים או אני לא יודע כמה, והסדרת היישובים והחוות - - - תקים את הצפון ואת הדרום - - - זה לא סותר. זה הכשרות ותשתיות וכו'.

אנחנו משקיעים, כולם היו בנינו,

אני לא עושה תחרות בין אוכלוסיות. אנחנו השקענו שנים בגוש קטיף כדי שלא יהיה טבח אחר כך בעוטף עזה, ואנחנו משקיעים ביהודה ושומרון כדי שרעננה לא תהיה בארי, ונתניה לא תהיה נחל עוז. אנחנו מפתחים את היישוב ואני גאה בזה, ואנחנו עושים את זה בסמכות וברשות. - - - חברים, לא שומעים את השר. אי-אפשר שקט?

אני יכול לכאוב על כל

אני מדבר בשקט כי אני עוד תחת הרושם הכבד של ניחום אבלים שעשיתי עכשיו אצל משפחת טייטלבוים, ההורים של ארי. אחיו של ארי, אגב - - - כן, אבל אני לא שומעת אותך. בסדר. השר אמר משהו אישי. מירב, הוא אמר משהו אישי - - אני, תאמין לי - - - לא,

אנחנו עושים את זה ברשות וסמכות, וצריך להיות ברור, אין מקום בשום פנים ואופן לאלימות משום סוג שהוא, וזו אמירה ברורה וחד-משמעית שאומרים אותה שוב ושוב. אין אלימות באף מקום, לא בתל אביב ולא בסכסוכים - - מה הקשר לתל אביב? לא להפריע, חברת הכנסת, זה לא פינג-פונג. זהו. אין שאלה לשאלה.

אני לא צריך - - - שאלתי אותך על הכבאית של לוחמי האש. אני לא מכיר פרטים, מירב. אז אני אגיד לך שיש כבאית של מחוז ש"י, של לוחמי האש, שכתוצאה מהחוליגנים ספגו פגיעה - - אז אני מניח שהיא תתוקן. - - מה שיפגע בכשירות של לוחמי האש לתת פתרון למתיישבים. בסדר, יש - - אז אני קוראת לך שתבדוק את העניין הזה. זה דרמטי. מירב, אני לא אפול לבור הזה. אנחנו מפתחים את ההתיישבות בצורה ממלכתית, בסמכות וברשות - - מה קשור? - - ב-99.99999% - - לא, זה לא 99.9%. בקיצור, אתה לא מגנה. - - מהמתיישבים ומההתיישבות הם כאלה. אגב, באחוזים עצומים עצומים - - 100 חיילי מג"ב יקבלו היום מכות,

- - נמצאים במלחמה, ולמרבה הצער, גם ממלאים את בתי העלמין הצבאיים בשיעורים פי כמה וכמה מחלקם באוכלוסייה - - עוד פעם אתה מתחיל? חברת הכנסת מירב, די.

למה, לא נהרג מהוד השרון? למה, לא נהרג? די עם זה כבר. די, די, זה לא מכובד. - - ואנחנו מתנגדים לכל סוג של אלימות.

וכמו שאני לא מעלה אותך - - זה מכובד? די כבר עם התחרות הזאת. - - לבמה כל פעם שיש איזה אירוע אלימות בתל אביב ודורש ממך לגנות - - - מה אתה משווה בכלל?

לצערנו, אלימות היא רעה ומגונה בכל מקום, בכל מטרה, כנגד כל אחד, ואנחנו מגנים כל אלימות. אני לא אקח אותך למקום הזה, זה הכול - - מירב, די. למה אתה לא מסוגל לענות על השאלה - - - למה יש רעולי פנים - - - - - - - - ההתיישבות היא לא אלימה - - לפיד? תגיד לי, ראית מה הלך שם?

חבר הכנסת עמית הלוי, אנחנו - - חברת הכנסת מירב,

אני אתחיל עם הקריאות וזהו. אני מכבד, הבהרת את זה. אבל אדוני היושב-ראש - - - - - אנחנו מגנים ומסתייגים מכל סוג של אלימות, פיזית ומילולית. בכל מקום בארץ ישראל ובמדינת ישראל אין מקום לאלימות, נקודה. כולנו נקדם את ערכינו ואת תפיסותינו בצורה חוקית ומסודרת ובעיקר באהבה, וחס וחלילה, בלי אלימות מימין ומשמאל, בכל צידי הקו הירוק, בכל הסוגיות שאנחנו מסכימים או לא מסכימים עליהן, כך בונים את ההתיישבות - - זה כישלון - - - די,

הוא מבלבל את המוח כרגיל עם מתק השפתיים שלו.

כך מפגינים, כך מוחים, בלי אלימות. נקודה.

הייתה שאלה מאוד חשובה של חבר הכנסת עמית הלוי - - אפשר לגנות,

חבר הכנסת מאיר, לא, אני שמעתי ממנו. אני מגנה כל סוג של אלימות. אני לא רץ לגנות

זה נורא ואיום. מה, מישהו יכול להרשות להרים יד על חייל? לזרוק אבן על חייל? מה השאלה בכלל, אני לא מבין את השאלה. זאת פשוט הזיה.

בגין היה אומר - - לא, אני שמעתי גינוי. - - בגין היה אומר: גם את המובן מאליו צריך להגיד מדי פעם. אז אמרתי: אנחנו נגד אלימות מכל סוג שהוא בכל מקום וכנגד כל אדם, קל וחומר כלפי לוחמינו, אחינו החיילים, יש לנו רק צבא אחד. וכלפי השוטרים גם בקפלן וגם פה, ברחוב עזה בירושלים, וגם בקיסריה מול בית ראש הממשלה, אנחנו נגד אלימות ונגד הסתה ונגד הפרת חוק, ואנחנו מקדמים את ערכינו - - - - - התעוררת, חבר הכנסת נאור? - - בצורה ממלכתית,

בסמכות וברשות, כך עושים בהתיישבות.

חבר הכנסת עמית הלוי,

מילה אחת על אונר"א: אני מאוד מקווה,

בגלל שאלה אמנות בין-לאומיות, אבל אני מאוד מקווה סוף-סוף בשבוע הבא לפרסם את הצווים להערות הציבור. שוללים להם את כל ההטבות, עשו עבודת מטה גדולה מאוד. אני כן רוצה לומר שאם מדינת ישראל תמשיך לתת הטבות לאונר"א, היא תיקח על עצמה סיכון לתביעות בטרור, כיוון שאונר"א הוא ארגון טרור שמעורב בטרור, ויש לנו על זה היום הוכחות, כל העולם יודע שכל בתי הספר שלהם ובתי החולים שלהם והמרפאות שלהם נגועים בטרור עד הקצה. אם אנחנו לא רוצים להיות אחראים לטרור הזה, אסור לנו בשום פנים ואופן לתת להם הטבות. אני מקווה שפתרנו את הדרך איך עושים את זה, ויהיו צווים ונשלול להם. אמנסטי, אני מטפל בזה כמעט מיומי הראשון במשרד, משפטיזציה נוראה ואיומה שהורגת, אני שם את זה על השולחן. אני כן יכול לבשר שאנחנו בישורת האחרונה במובן הזה, שלחנו להם מכתב, הכריחו אותי להביא אותם לשימוע, הקמנו צוות ועשו להם שימוע, הגיעו. כבר נכתבה חוות דעת שמחכה לדעתי כבר איזה חודש וחצי על שולחנו של היועץ המשפטי של משרד האוצר. בלי לדעת שאתה תשאל אותי, ביום ראשון אני שאלתי אותו מה קורה,

אני דוחף את זה בכל הכוח. למיטב ידיעתי, יש חוות דעת שנכתבה, בעקבות השימוע

זה גוף שחד-משמעית קורא לחרם על מדינת ישראל. כל הניסיונות הפיקטיביים להפריד בין אמנסטי העולמי לבין אמנסטי ישראל,

חוות הדעת של כל גורמי המקצוע במשרד האוצר ורשות המיסים וכו' היא חד-משמעית לשלול.

יש חוות דעת שנכתבה, והיא מחכה לאישור היועץ המשפטי.

מצר על כך, אבל כן, זה מחכה על שולחנו של היועץ המשפטי של משרד האוצר, שאמור לאשר חוות דעת של אחת המשנות שלו, שכבר כתבה אותה והייתה חלק מהצוות שערך את השימוע. אני מנסה לזרז את זה. זה מבאס, אני מודה על האמת, העובדה, אתה יודע מה? תשעה חודשים לתוך מלחמה וגוף כזה, אבל בסדר, זה מבאס שבית המשפט דואג לתנאי האסירים בשדה תימן, של הרוצחים הנאצים האלה של הנוח'בה, שמה שמעסיק אותם זה מה בדיוק יהיו התנאים הצפופים שם, כשהחטופים שלנו במנהרות. זה מבאס שדברים לוקחים המון זמן. אני אומר לך שאני עסוק בזה, בתוך שלל המשימות,

יש לך על זה זכות לא מאתמול, תקופה ארוכה שאתה מלווה את זה. אני מאוד מקווה שבזמן הקרוב סוף-סוף נשחרר את חוות הדעת ונשלול להם את - - כבוד השר יישאר על הדוכן. השאילתה הבאה היא גם שאילתה דחופה של חבר הכנסת מתן כהנא לשר האוצר בנושא: עיכוב וקידום חקיקה ממשלתית להסדרת מעמדם וזכויותיהם של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון הבוגרים. בבקשה, חבר הכנסת מתן כהנא. שלום, אדוני שר האוצר. ב-24 במאי השנה פרסם משרד הביטחון תזכיר חוק לכינון רפורמה במעמדם ובזכויותיהם של יתומי צה"ל ומערכת הביטחון. משרדך התנגד להצעה, ובכך נמנעות זכויותיהם של אלפי יתומי צה"ל. רצוני לשאול את כבודו: מה אתה מתכוון לעשות כדי לקדם את החוק הזה? שר האוצר

בואו נתחיל שנייה אחת לתת מבט קצת יותר רחב, סליחה, זה הווליום שיש פה? צריך לצעוק. הרבה זמן לא הייתי בכנסת, אני לא מרגיש שצריך לצעוק. אני אתן רגע מבט טיפה יותר רחב - - - לא, חברים, חבר הכנסת מאיר כהן. חבר הכנסת מאיר כהן, מפריע.

גם קשה לשר לדבר, גם אתם מדברים, וזה נושא מאוד חשוב. טוב, אז חבר הכנסת כהנא, תודה רבה על השאלה. אני אתן שנייה אחת מבט יותר רחב. אין ספק שהמלחמה מטלטלת הרבה מאוד בהקשרים האלה, כי אנחנו פתאום מול מספרים ענקיים של אלמנות, של יתומים, של הורים ושל אחים, דברים שבמשך עשרות שנים, חלק מקום המדינה וחלק תוקנו לפני הרבה מאוד שנים, ואני חושב שכל הסוגיה הזאת צריכה רגע איזה מבט והיערכות מחודשים. כמות עושה איכות, מכל הכיוונים, הצורך לתת מענה. אני לא חושב שיש ויכוח,

על המחויבות העמוקה מאוד מאוד של מדינת ישראל לכל המשפחות הגיבורות האלה,

כל ה-איך נקרא לזה? כל הצדדים של השכול. אנחנו שולחים לוחמים, חיילים ומפקדים, ואנחנו לוקחים על זה אחריות. על זה אין ויכוח. ספציפית בשאלת היתומים המבוגרים, הבוגרים, שר הביטחון הקודם, חבר הכנסת גנץ, הקים ועדה,

עמד בראשה כבוד השופט בדימוס אליקים רובינשטיין. הוועדה פרסמה את מסקנותיה עוד בתקופת הממשלה הקודמת, ולמיטב ידיעתי, המסקנות אומצו אבל משום מה לא חוקקו, גם בתקופת הממשלה הקודמת. משרד הביטחון פרסם לאחרונה,

תזכיר חוק שממש לא תואם את ההמלצות של ועדת רובינשטיין, אגב, בלי לתאם איתנו וגם בלי שאנחנו מבינים את ההצדקות לסטייה. כלומר בסוף ישבה ועדה ציבורית,

אירועים מורכבים, ותכף אני ארחיב, כי ישבתי בשבוע שעבר עם קבוצה של אלמנות של חרבות ברזל, ושם יש אתגרים גדולים מאוד. כידוע, יש הורים עם אתגרים, ויש אחים, אבל פה, אני אומר את האמת, אני לא מצליח להבין, ואנחנו דנים על זה עם משרד הביטחון. בסוף הייתה ועדה ציבורית שגיבשה המלצות. אנחנו חושבים שהדבר הנכון אפילו ציבורית,

הרי אנחנו כרגע בממשלה, ואחר כך זה יבוא לכנסת. הקמנו ועדה ציבורית, הגישה המלצות, ההמלצות אומצו. עוד פעם, עשתה את זה הממשלה הקודמת. אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון, ואנחנו מנסים לייצר שיח עם משרד הביטחון,

חבר הכנסת ביטן. טלי, טלי, זה מפריע לשר. - - אני כשר אוצר לא יכול להביא החלטה של משרד הביטחון. אני צריך שמשרד הביטחון יביא את ההחלטה. אנחנו מנסים לשכנע את שר הביטחון להיצמד,

למיטב ידיעתי,

אגף תקציבים התנגד גם להמלצות האלה אז, אבל זה בכלל לא משנה, בסוף היו המלצות. עכשיו, אני אגיד לך מה אני חושב שנכון כרגע לעשות. פתרנו סוגיה דומה, ואני חושב שאנחנו פותרים אותה בצורה נכונה. כל אירוע נפגעי פעולות האיבה בטבח של שמחת תורה,

המשפחות, ואלה שראו את הסרטונים של הילדים שלהם נרצחים מול העיניים, ואני באמת לא חשבתי שלי יש כתפיים, ואתה יודע, אנחנו בסוף גם עם מערכות פוליטיות ואינטרסים, אז מינינו ועדה ציבורית. עומדים בראשה הפרופסור אביעד הכהן, זו הזדמנות טובה לומר לו תודה שהסכים ככה להיכנס מתחת לאלונקה יחד עם פרופסור שלמה מור-יוסף ועוד קבוצה של אנשים. הוועדה הזאת עושה עבודה יוצאת מן הכלל. לפי מה שאני יודע מהם, בשבוע הבא הם אמורים להגיש לנו את ההמלצות. אני כבר אומר כאן שנקודת המוצא שלי ב-99% היא שאני חושב שאנחנו צריכים, בלי שאני מכיר את ההמלצות האלה מראש,

אנחנו נצטרך לאמץ את ההמלצות האלה ולתת את הפתרונות. יכול להיות שבגלל ההיקפים הגדולים שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו, נכון לבקש מהשופט רובינשטיין או, עוד הפעם, מפרופסור הכהן.

נדמה לי ששלמה מור-יוסף היה חבר גם בוועדה של השופט רובינשטיין. קחו איזה חודש, שימו רגע את הכול, הרי עברה פה איזו חקיקה פרטית על הורים שעולה 1.3 מיליארד שקלים, או אני יודע מה.

יש אלמנות, ויש יתומים בגילים שונים. יכול להיות שצריך שנייה אחת, שוב, לבקש מכמה אנשי ציבור לשבת, לקחת את הכול, לשים רגע על השולחן.

דברים שלא,

כל השנים זה, ברוך השם,

כואב על כל אחד, אבל המספרים, אני חושב שוועדה כזאת, ואני אומר את האמת, אני לא יכול להיכנס,

יש בסוף מגבלות תקציב. אי-אפשר לצפות ממני להיכנס בין ההורים, לאלמנות, ליתומים,

כל אחד מושך בצדק למקום שלו.

את הזכות המוסרית. מעבר לעובדה שהבית הזה הוא בית שיש בו גם חשבונות פוליטיים - - ששש, חבר הכנסת בועז ביסמוט,

- - אני לא חושב שלי יש את הזכות המוסרית להיכנס לתוך האירוע הזה ולקבל את ההחלטות. אני חושב שנבקש מאנשי ציבור, אתה יודע, שיש להם גם את הכתפיים לעניין הזה וגם את חזקת החפות מהשיקולים הפוליטיים והאילוצים. אני חושב שזה הדבר הנכון, וזה מה שאני אנסה לקדם. שוב, לגבי היתומים, אנחנו בשיח עם משרד הביטחון. אם יביאו הצעה שהיא מה שהיה אמור להיות, שתואמת את ההמלצות של ועדת רובינשטיין, שמינה השר לשעבר גנץ, אנחנו נתמוך בה בכל לב. כשפותחים, אם כבר לפתוח, בואו נשים את הכול על השולחן, וניתן לאיזשהו פורום כזה לתת המלצות.

יש שאלות נוספות של חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. אם אפשר, סליחה, עוד משפט אחד. פנינה, שנייה. אני כן אומר, שוב, למיטב שיפוטי הדל, בסדר? ואני באמת בדחילו ורחימו, כשאני עוסק בסוגיות האלה אני ניגש לזה באמת בברכיים רועדות, למשל, בשאלת האלמנות יש דברים מאוד מאוד דחופים לכאן ועכשיו. היתומים המבוגרים חיכו הרבה שנים,

אם יביאו רובינשטיין,

אם רוצים לפתוח, כמו שאמרתי, בתוך הדברים הגדולים. יכול להיות למשל שבאלמנות כן נצטרך לתת איזשהו מענה מהיר של כאן ועכשיו, כדי לוודא שבסדר, שלא חס וחלילה מידרדרים ונופלים לעוני ולדברים כאלה. יש שאלות נוספות, לחברי הכנסת פנינה תמנו שטה וסימון דוידסון.

שלום, השר.

אנחנו עוסקים לאחרונה באמת רבות בנושא נשות הנופלים וגיבורי ישראל בוועדה לקידום מעמד האישה. יש דברים שהם אקוטיים, לדוגמה, ואני מקווה שאולי פה תביאו פתרונות, סבסוד קייטנות של הילדים, אבל לא רק. לגבי נשות הנופלים, הן לא יוצאות לעבוד. צריך לזכור שאנחנו בשנת 2024. האם אתה מתכוון לסייע להן לקבל אובדן הכנסה, כדי שהן לא ייכנסו למעגל אבטלה רק בגלל שזו תקופת שיקום? אני יודעת שהן נפגשו איתך וגם אמרו שאתה באת לזה בלב פתוח. האם אתה מתכוון לפתור את זה במהירות האפשרית? עוד רגע. שאלה נוספת לחבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, דיברנו פה על החברה הדרוזית. אתה יודע, אני לא חי משמועות. יצאתי וביקרתי בהרבה מאוד יישובים של החברה הדרוזית. בהמשך לדברים שאמרת, זרקת באמצע את הנושא של תרבות וספורט. אין חולק על מה שאני אגיד עכשיו. הנושא של תרבות וספורט לילדים ונוער הוא דבר שהוא must, הוא לא איזו טובה שאנחנו עושים להם. אני מציע לך, אדוני השר, להגיע ליישוב חורפיש, 7,000 תושבים ביישוב הזה. בכניסה ליישוב אתה רואה תמונות של חללי צה"ל שמסרו נפשם למען מדינת ישראל, יישוב שרוב האנשים בו, אתה יודע את זה, מתגייסים לצבא,

ואתה יודע מה ראש המועצה אומר לי באמצע השיחה? שאין לילדים אפילו מגרש קטן לשחק בו. אין מגרש כדורגל או מגרש כדורסל ביישוב של 7,000 תושבים, שאין חולק על זה שהם לפעמים יותר ציונים מאיתנו. אז אני שואל את המדינה,

אדוני השר - - - זו בעיית תקציב שם, או קרקע ותכנון? אני לא מכיר. זה גם וגם.

אבל אני רוצה רגע להאיר את הנושא הזה. אנחנו כבר ביולי. בנושא של הספריות לא קיבלו שקל מתחילת השנה, זה תרבות, ב-2023 לא בנו מתקן ספורט אחד.

קול קורא אחד למתקני ספורט בשנת, תבדוק אותי, 2023, 2024 כמעט נגמרת, ועדיין לא בונים מתקנים. אנחנו מדברים על ספורט, על תרבות, על פעילות לילדים שלנו לא רק בחברה הדרוזית, אבל עכשיו אנחנו מדברים על החברה הדרוזית, הגיע הזמן. בוא נעשה מה שהמדינה צריכה לעשות, לתת לילדים מה שמגיע להם, את הדברים האלמנטריים.

תודה, חבר הכנסת דוידסון. בבקשה, אדוני השר. טוב, חברת הכנסת תמנו שטה, קודם כול תודה רבה.

לפתוח במחויבות העמוקה של כולנו. כפי שציינת, נפגשתי בשבוע שעבר לדיון ארוך עם נשות הנופלים. בעניין הזה אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הבחנה באמת בין דברים מיידיים, עלו שם הרבה דברים,

לא רק אובדן כושר עבודה, זה דבר אחד. עלו שם באמת הרבה מאוד דברים. צריך לזכור, בסך הכול יש סל מענה,

אני לא לוקח את זה על עצמי, זה הרבה מאוד שנים, יש סל מענה מאוד מאוד רחב, ויכול מאוד להיות שצריך לעדכן אותו. אמרתי קודם, כמות עושה איכות.

היה מאוד מעניין, כי במפגש היו אלמנות טריות, והייתה גם מישהי שכבר 12 שנה, וזה טוב, השיח מפרה, והיה לנו באמת שיח מאוד טוב ומאוד פתוח. אני רוצה להתחייב לדבר אחד, אני לא רוצה להתחייב, זה חשוב לי, אני על זה. אנחנו נכנסים עכשיו לסדרה של דיונים בתוך הבית פנימה. אמרתי קודם, משרד הביטחון, אני חושב שבמקרו הדבר הנכון יהיה לבקש מאיזושהי ועדה ציבורית שתיקח את כל המעגלים האלה של השכול הצבאי, ותעזור לנו לסדר אותם ולאזן ביניהם בתוך המסגרות התקציביות. יכול להיות שלגבי האלמנות יהיו דברים דחופים שנצטרך לעשות, אני לא רוצה כרגע,

לומר דברים לא מספיק אחראיים, אבל זה חשוב לכולנו. זה לא עניין פוליטי ולא קואליציה אופוזיציה, זאת מחויבות עמוקה באמת, מוסרית, אולי הכי עמוקות שיש לנו כחברה, כמדינה וכעם. אנחנו על זה בכל הכוח. קייטנות, אגב, הם מקבלים, למיטב ידיעתי. אבל אני - - - לא, צריך גם להשיג בינתיים - - - זה עדיין לא נפתר.

רשמתי לעצמי דברים ספציפיים. רשמתי לעצמי ואני אבדוק, בלי נדר.

יש הרבה משפחות שהן ברוכות ילדים, זה מה שמאפיין את החברה הזאת. דברים ספציפיים אני אראה ואני אבדוק. חבר הכנסת דוידסון, חורפיש אני אבדוק, אני לא יודע לתת תשובה. מתקני ספורט, קול קורא, תגיש שאילתה לשר התרבות והספורט, זה לא נמצא אצלנו במשרד האוצר.

בתקציב המקורי של 2023 2024 תקציב התרבות גדל בהרבה מאוד.

שוב, הכול אני אומר לך בעל פה, נדמה לי ש-2.2 מיליארד שקל תקציב 2024. באופן טבעי היו קיצוצים כשהבאנו את התקציב המתוקן,

באופן טבעי,

זה גדל כל שנה וזה גדל הרבה. אני לא זוכר אם 400 או 500 מיליון שקלים הגדלנו השנה,

אל תתפוס אותי עכשיו על המספר,

היו קיצוצים, באופן טבעי, הבאנו תקציבי מלחמה ב-2024, אז אני לא יודע להגיד לך פרטני. בסוף גם סדרי העדיפויות הם של השר בעצמו. בסוף, אתה יודע, אנחנו כמשרד האוצר השתנו מסגרות של קיצוצים על המשרדים כשהבאנו את התקציב של 2024. תרבות וספורט ביחד. ההחלטות בסוף לאן, בסדר, סדרי עדיפויות. אני חושב שצריך לתת לשרים במסגרת המדיניות שלהם. אז אני פשוט לא יודע לתת תשובה.

אבל אני לא חושב שאני הכתובת - - - - - חורפיש. אז חורפיש, אני רשמתי לעצמי לבדוק. אני לא יודע את התשובה, אני אבדוק ואני אתן לך תשובה,

בסדר? תודה רבה לחברי הכנסת השואלים,

ובטרם נעבור לנושא הבא, יש אורח מיוחד, חברי הכנסת, שאני מבקש לברך, ונמצא איתנו כאן. בביקורו של יושב-ראש בית הנבחרים האמריקאי קווין מקארתי, בשנה שעבר, סיכמנו כי נקים קבוצת ידידות רשמית בין הכנסת לבין בית הנבחרים, שלהפתעתנו לא הייתה קיימת בעבר, וכך עשינו היום. חבר הקונגרס דייוויד קוסטוף, שנמצא פה איתנו, מונה לעמוד בראש הקבוצה מצד בית הנבחרים. חברי הכנסת ביסמוט ורול יעמדו במשותף בראש הקבוצה מטעם הכנסת. ואני אברך את האורח שלנו, ברשותכם, בשפה האנגלית. I would like to welcome our esteemed guest, Congressman David Kustoff, chair of the House-Knesset parliamentary group. Today is a historic day in the Knesset: for the first time ever the Knesset has established a friendship group with the United States' House of Representatives. I have no doubt and his co-chair counterparts in the Knesset, MK Bismuth and MK Roll, will further expand and promote our inter-parliamentary relations. I would like to take this opportunity to thank our greatest allay, the United States of America, and convey greetings to the American Congress and the American people on the occasion of the 4th of July, the American day of Independence. We will continue to strengthen the bipartisan ties with the Congress and increase the cooperation that is underpinned by the values of freedom that we share. Congressman Kustoff, thank you very much for your long standing friendship. Welcome to the Knesset. אפשר למחוא כפיים. (מחיאות כפיים) תודה רבה לחברי הכנסת. נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, והוא חקיקה, הצעות חוק בדיון המוקדם. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, העדפה מתקנת ללוחמים), התשפ"ג 2022,של חברת הכנסת שרן מרים השכל. אני מתכבד להזמין את, סליחה, ההצעה כבר נומקה ב-27 במרץ 2024, והוחלט שהתשובה וההצבעה יינתנו במועד אחר. להצעת החוק הזו הוצמדה הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, העדפה מתקנת ללוחמים), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת יצחק קרויזר וקבוצת חברי הכנסת. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת קרויזר להציג את ההצעה. בבקשה, עד שלוש דקות יעמדו לרשותך, אדוני. לאחר מכן גם חבר הכנסת מאיר כהן יציג. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, השרים, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, העדפה מתקנת ללוחמים), התשפ"ג 2023. האם לשרת את המדינה זוהי חובה שהיא זכות או זכות שהיא חובה? השאלה הרטורית הזאת נשאלה פעמים רבות בדיונים או סביב פולמוסים ציבוריים, בעיקר סביב סוגיית חוק הגיוס על גלגוליו השונים או סביב סוגיית חוק השירות הלאומי-אזרחי, אך נדמה שמאז 7 באוקטובר אין יותר צורך בחלקה השני של השאלה. את מהותו ותוכנו של המשפט קבעו כמציאות בשטח חיילי צה"ל בשירות הסדיר לצד חיילי המילואים, שמאז 7 באוקטובר שני מערכי כוח אלה מהווים חלק בלתי נפרד מסד"כ צבא ההגנה לישראל. חיילי צה"ל בשירות הסדיר ובשירות המילואים הפכו את סימן השאלה בסופו של המשפט, לסימן קריאה וקביעה: לשרת את המדינה זוהי חובה שהיא זכות. חיילינו בשירות הסדיר ובשירות המילואים נלחמים כתף אל כתף במסירות והקרבה אישית, ולצערנו, לעיתים אף משלמים בחייהם כשהם נלחמים בחירוף נפש על חירותנו, עצמאותנו, ושומרים על גבולות ארצנו.

יש פה רעש שמאוד קשה - - - חברים, בבקשה. חבר הכנסת, זה מפריע לו. גם אנשי מערך המילואים, ויש לי הזכות להיות אחד מיושבי-ראש שדולת המילואים בכנסת, משלמים מחיר אישי, משפחתי וכלכלי כבד. מלח הארץ, 2% מהאוכלוסייה במדינת ישראל שנלחמים במסירות רבה. כתושב המושב נטור שבצפון, הצטרפתי גם אני לחבריי ליחידה כשאני משאיר אחרי את כל היקר לי, את משפחתי, אשתי ושלושת ילדיי, שנשארו בביתנו בצפון, שנמצא בחזית הלחימה, והתגייסתי גם אני לשירות מילואים מלא של 80 ימי מילואים פעילים של מארבים, שמירה ולחימה, לצד חבריי ביחידה, שמרביתם,

גם בימים אלה - - חברת הכנסת שלי, שלי טל מירון, חברת הכנסת שלי טל מירון, זה מפריע. זה מפריע, זה לא יפה. - - משרתים עדיין שירות מילואים פעיל ורציף עוד מבוקר חג שמחת תורה. ההקרבה לא הייתה פשוטה, אך לי וליתר חבריי היא הייתה ברורה. כל חבריי ליחידה התגייסו כשהם משאירים אחריהם עסקים, עבודה, משפחה, בעצם חיים שלמים, אך לכולנו הייתה התחושה שאנחנו חלק ממשהו חשוב וגדול יותר מעצמנו, חשנו שאנחנו חלק משרשרת הדורות ומההיסטוריה של העם היהודי שנלחם על חירותו. לא בחלנו באף משימה. שכבנו יחד במארבים, התפלשנו יחד בבוץ הטובעני של הצפון הגשום, אולם הרגשנו את האחריות, החובה והזכות להגן על מדינתנו האהובה והפצועה, לשמור על ביטחונה וגבולותיה, להביא לתחושת ביטחון ושקט לאזרחיה ולהחזיר את כבודה שנגזל בידי מחבלים אכזריים ורצחניים, תאבי רצח, באכזריות אין-קץ. אך שירות בצבא בסדיר ובמילואים הוא לא עניין של ביטחון, הוא גם עניין של ערבות הדדית וחיבור בין חלקי החברה הישראלית, והוא מהווה ביטוי נאמן למנעד המגורים והגוונים השונים. זהו המרקם האנושי הנדיר של העם שלנו, שבא מכל קצוות החברה הישראלית: דתיים וחילונים,

מהכפר, מההתיישבות, מהמרכז, מהפריפריה, ובני העדות השונות,

צ'רקסים, נוצרים ומוסלמים, גברים ונשים, עולים וותיקים. יחד כולם מהווים את הפסיפס האנושי היפהפה והנדיר שלנו. הפסיפס הנדיר הזה הוא תמצית ההון האנושי הנדיר של החברה בארץ, שנלחם כתף אל כתף, לעיתים תוך הקרבה אישית של ממש - - אתה לקראת סיום?

- - מתוך ערכי הרעות, האחווה והערבות ההדדית הנדירה. אני מאמין ללא צל של ספק שחיילים משוחררים ראויים להעדפה מתקנת בקבלה ללימודים. אלה צעירים וצעירות שהקדישו שנים משמעותיות מחייהם לשירות המדינה תוך סיכון חייהם וחירוף נפשם. הם תרמו רבות לחברה הישראלית, והגיע הזמן שנחזיר להם חזרה. חייל שהשתחרר משירות צה"ל, ראוי שידע כי עתידו מובטח לפחות מתוך העדפה מתקנת שבה החברה הישראלית מחזירה לו כגמולו. חיילים אלה המביאים איתם את ערכי הרעות והאחווה של שדה הקרב לתוך האקדמיה,

משולבים בתעסוקה - - תודה רבה. - - במסחר, במחקר ובמדע. אני לקראת סיום, אדוני היושב-ראש. ערכים נעלים אלה, לצד ידע אקדמי איכותי, הם ההון האיכותי והנדיר של החברה הישראלית שאף מחקר מתקדם לא יוכל להוות לו תחליף. לכן אני קורא לחבריי חברי הכנסת: זו זכות להצביע בעד הצבעת החוק הזו, ולהגיד תודה לשאר מציעי החוק החשוב הזה. תודה רבה. תודה רבה. מאחר שיש לנו הצעת חוק דומה, של חבר הכנסת מאיר כהן, הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, העדפה מתקנת ללוחמים) אני מזמין את חבר הכנסת מאיר כהן לנמק את הצעתו, ולאחר מכן נשמע במשולב את תשובת שר החינוך על כל הצעות החוק. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, הלוחמים והלוחמות הם אחת הקבוצות המסורות והמחויבות ביותר בחברה הישראלית, אם לא הקבוצה הכי מסורה שיש היום. הלוחמים שלנו מקריבים ומקריבות, והגיע הזמן שטיפה נחזיר להם. סיעת יש עתיד, בבקשה שם. חבר הכנסת - - - כץ, כץ. זה חבר כנסת מהסיעה שלכם, תכבדו אותו. לא יפה, לא מכובד. הלוחמים והלוחמות הנהדרים והנהדרות שלנו, אזרחים אשר בחרו בחירה מודעת לשרת שירות תובעני וקשה ביותר במשך שלוש שנים ואף יותר תוך סיכון חייהם, והכול בכדי לתרום למדינת ישראל ולהגן עליה. בימים אלו, כשהמחלוקות סביב נושא הגיוס מדוברות כל כך, צריך לומר מעל לכל במה אפשרית כי שירות צבאי משמעותי - - - חבר הכנסת ששון גואטה, זה מפריע. שירות צבאי משמעותי הוא הערך העליון במדינת ישראל, ואנחנו צריכים לחזור על זה כל הזמן. למרות זאת, במקרים רבים, מלבד הכשרה קרבית ותחושת סיפוק, הלוחמים והלוחמות אינם מסיימים את שירותם הצבאי עם יכולות מתאימות להשכלה גבוהה או לשוק העבודה. לעיתים קרובות הדבר אף מוביל לוחמים לנדוד מעבר לים וללמוד בארצות זרות, שבהן ישנו צורך רב יותר באנשי מקצוע מתחום הלימוד שמעניין אותם.

מטרת הצעת החוק היא להעצים את הלוחמים והלוחמות הקרביים המשרתים בשירות חובה, לעודד אותם ולסייע להם להשתלב כראוי בחברה. סיוע זה יהווה הכרת תודה משמעותית שלנו ללוחמים וללוחמות. מוצע לקבוע בחוק כי חייל משוחרר אשר שירת שירות סדיר כלוחם, או חיילת, יהיו זכאים להעדפה בתנאי הרישום והקבלה למוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה וללימודים בהם. אני מדגיש, אדוני היושב-ראש, העדפה מתקנת, לא כפי שרשום כיום בחוק, שמוסד לימודים רשאי להקל בתנאי הקבלה. הייתי לוחם, הייתי לוחמת, הגעתי, יש העדפה מתקנת. אדוני השר, לאור תמיכתך, נעשה הכול בתיאום איתך. תודה רבה לכם. תודה רבה. אני מזמין את כבוד שר החינוך יואב קיש להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. לרשותך עד עשר דקות. בבקשה. כנסת נכבדה, ראשית אני רוצה לומר בצורה הכי ברורה, ואני מאוד מאוד גאה בכנסת, שלפני שלושה חודשים העבירה החלטה שלראשונה במדינת ישראל מוסדות ייתנו הקלות מטעם של שירות לוחמים, אירוע שהיה צריך להיות מזמן, ורק בגלל המלחמה הייעוץ המשפטי אישר להעביר אותו. לצערי, ואני אומר את זה בכאב, לולא המלחמה, לא היינו מצליחים להעביר את התיקון הזה. גם כאשר העברנו את התיקון, הוא בוצע כאשר הייעוץ המשפטי נעמד על הרגליים האחוריות ואמר שהוא לא מאשר את התיקון לתת תיעדוף ללוחמים בקבלה ללימודים.

אומר את זה גם לאופוזיציה וגם לקואליציה. הלכנו לממשלה שוב, ואישרתי את זה בוועדת השרים לחקיקה שוב למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה, וזה חזר ועבר בכנסת. למה הם מתנגדים? הם מתנגדים כי המהלך הזה פוגע בעקרון השוויון. הבית הזה אמר אמירה ברורה: יש למדינת ישראל ערכים נוספים מעבר לערך השוויון. והערך הזה, אמרת את זה לפני רגע, חבר הכנסת מאיר כהן, ערך עליון אמרת, הערך הזה, שצעיר וצעירה לקראת גיל 18 מחליטים ללכת למסלול של לוחמים, של סיכון חיים אישי למען טובת הכלל, הוא ערך עליון. אני מסכים איתך. ולא יכול להיות שהייעוץ המשפטי לא מבין את הדבר הבסיסי הזה. הדבר הזה חייב להיות, וזה היה צעד ראשון בדרך לשינוי. יש פה כמה חברי כנסת שלוקחים את הדבר הזה, ומעבירים אותו צעד קדימה. אנחנו כמובן תומכים מאוד במהלך. המהלך הזה יתקדם בוועדה בהסכמה. אני רק רוצה לראות שהמציעים אכן מסכימים לכך שזה בכפוף - - - המציעים, חבר הכנסת קרויזר,

קרויזר וחברת הכנסת שרן השכל. אנחנו נתמוך בכפוף להסכמת המציעים שהחוק יתקדם בהסכמת משרד החינוך בוועדה. צריך לראות שאתם מאשרים, שלושת המציעים. חבר הכנסת מאיר כהן. הוא אישר, קרויזר אישר, שרן, אני אומר בצורה ברורה: עשינו צעד ראשון לפני שלושה חודשים. הממשלה ואני נתמוך הכי רחוק שתלכו. חבר הכנסת מאיר כהן, טוב מאוד שזה בא מכם. זה צריך להיות כך. זה אירוע לאומי פנימי מלא, על כל רובדי המפלגות, זה לא עניין של קואליציה אופוזיציה. מחזק את כולכם. תובילו את ההערכה של הבית הזה ללוחמים והלוחמות הכי רחוק שאפשר.

תודה רבה לכבוד השר. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, העדפה מתקנת ללוחמים), התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת שרן מרים השכל. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, העדפה מתקנת ללוחמים), התשפ"ג 2022, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 24 בעד, חמישה נגד, אחד

אני קובע כי הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, העדפה מתקנת ללוחמים), התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת שרן מרים השכל אושרה בקריאה הטרומית, ותעבור לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. לתקן את הפרוטוקול, חברת הכנסת דבי ביטון בעד.

רון כץ, לפרוטוקול

אני קובע כי הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, העדפה מתקנת ללוחמים), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת יצחק קרויזר וקבוצת חברי הכנסת, אושרה בקריאה הטרומית, ותעבור לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, העדפה מתקנת ללוחמים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת מאיר כהן. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, העדפה מתקנת ללוחמים),

2024, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 33 בעד,

אני קובע כי הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, העדפה מתקנת ללוחמים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת מאיר כהן, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. ההצעה הבאה היא הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, הקלות בתנאי קבלה ללוחמים ולמשרתי מילואים),

של ידידי חבר

- - לפזר הפגנות, הוא יביא מכת"זית מהשר. בסדר, בבקשה לכבד. זה חבר כנסת חשוב עם נושא חשוב, אז בבקשה. ארז, טוב שאתה שם - - - בקיצור, חוק זכויות הסטודנט קובע שלסטודנטים יש זכות לשוויון כשהם מתקבלים לאוניברסיטה או למוסד אקדמי אחר. יחד עם זאת, הוא מעניק למוסדות האקדמיים אפשרויות לסטות מעקרון השוויון, כאשר יש תנאים שמצדיקים את הסטייה הזו מעקרון השוויון. הרי שיטת המשפט שלנו בנויה כל הזמן על איזוני אינטרסים, אין שום דבר מוחלט. הכול תמיד מאזנים ושוקלים אחד כנגד השני, והיו כל מיני נושאים שבגינם היה אפשר לסטות מעקרון השוויון שם: מגזר מסוים, רקע סוציו-אקונומי וכו'. מה שההצעה הזו באה לעשות הוא לקבוע שיש שתי סטיות נוספות שמוכרות מעקרון השוויון.

רון כץ, חבר הכנסת רון כץ, כמה אפשר? די, מה קרה היום? יש התרגשות. הנושא הראשון הוא שירות צבאי כלוחם בצה"ל, והנושא השני הוא שירות מילואים פעיל. אלו שני הדברים שבעזרתם יהיה אפשר לתת את העדיפות הראויה בקבלה למוסדות אקדמיים ללוחמים ולאנשים שמשרתים במילואים. זה חלק מכל הנושא שגם העלו החברים שעלו לפה קודם, של מתן הוקרה לתרומה לביטחון מדינת ישראל,

זה נושא ראוי, זה נושא חשוב, ואני בטוח שיהיה לו פה רוב חוצה מפלגות. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת מלביצקי. אני מזמין את כבוד שר החינוך. כבוד שר החינוך, צריך להשיב, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שלפני רגע עניתי על חוק מאוד דומה, ואני לא רוצה לחזור על דבריי, אז אני כן אגיד דבר אחד, אני אשתף את המליאה שאתמול הלכתי לניחום אבלים אצל משפחת סקאג'יו בחדרה, אלון סקאג'יו, צלף של דובדבן, שנהרג בפעילות מבצעית, ואני אספר מה שההורים סיפרו לי עליו. האבא שוטר, מה? - - - חרוב, הוא היה צלף דובדבן, הלך לחרוב, נכון. הוא היה במסלול בדובדבן, ואחרי זה הוא עבר לחרוב. כן. הוא היה צלף, והאבא סיפר לי, אתה יודע, אנחנו עוסקים בלוחמים, משהו שמאוד חיבר אותי לאלון, השם ייקום דמו, שהוא היה קשוב לאחרים, זאת אומרת כשהוא ראה מישהו לא במקום הנוח, הטבעי שלו, הוא היה בא אליו: אחי, מה העניינים? אני אלון, תגיד לי מה קורה. אם אני יכול לעזור לך במשהו,

יהיה בסדר, מה שאתה צריך. הוא עשה את זה לנהג טיולית שלקח אותם, שלא ידע בדיוק איך להסתדר, עשה את זה לרב של היחידה, שהגיע ליחידה ולא הכיר ולא ידע, ובמקרים רבים אחרים. היכולת הזו לראות את האחר ולהבין שאנחנו פה בשביל לעזור ולהיות שליחים, בטח כל מי שבבית הזה, זה היה בדם שלו, זה היה הטבע שלו, אלון סקאג'יו, זיכרונו לברכה.

תודה רבה. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון, הקלות בתנאי קבלה ללוחמים ולמשרתי מילואים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, הצבעה שמית. כבוד המזכיר יתחיל בהצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל,

שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי,

יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר,

אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

ישראל כץ, בעד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר,

צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר,

בעד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, בעד נעבור כעת לסיבוב השני של ההצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אליהו ברוכי,

ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת משה טור פז, אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר,

אלמוג כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח עידן רול, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת אושר שקלים, אינו נוכח האם יש מישהו באולם שקראו בשמו ולא הצביע? חבר הכנסת משה אבוטבול, בעד. (קורא בשם חבר הכנסת) משה אבוטבול, בעד תמה ההצבעה. נא לספור את הקולות. להלן תוצאות ההצבעה: 41 בעד, שמונה מתנגדים. אני

הקלות בתנאי קבלה ללוחמים ולמשרתי מילואים), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון, הרחבת המגוון בשידורי הרדיו), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת אלי דלל. אני מזמין את חבר הכנסת אלי דלל לנמק את ההצעה. לרשותך עד עשר דקות, בבקשה. אני רוצה לשמוע רדיו 90 בירושלים.

אני אזכיר אותך עכשיו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

פוגש מפונה בנתניה שהוא מהצפון ורוצה לשמוע רדיו צפון,

כי הרדיו הוא אזורי. כשחבר הכנסת סימון דוידסון רוצה לשמוע רדיו 90 בירושלים ורוצה לדעת מה קורה בנתניה,

אותו דבר גם אנשי מילואים בצפון ובדרום. לצערי, זה נכון גם בתחנות הרדיו המגזריות, כמו תחנות הרדיו הערביות, התחנות החרדיות וגם בשפות שונות. כיום בישראל ישנן תחנות רדיו בשידור ארצי רק בבעלות ציבורית כמו תחנות התאגיד כאן ותחנת גלי צה"ל, ובהתאם לכך תחנות בבעלות פרטית הן תחנות בשידור אזורי בלבד. הצעת חוק זו מבקשת לאפשר את קיומן של תחנות בשידור ארצי גם בבעלות פרטית ומסחרית. מוצע לקבוע כי שר התקשורת יהיה רשאי לאשר לבעל זיכיון לשידורי רדיו להקים תחנות שידור מחוץ לתחום האזור שנקבע לשידוריו בזיכיון ולשדר מחוץ לתחום כאמור, כך ששידוריו יועברו גם באזורים אחרים בארץ. מטרת החוק המוצע היא להביא לגיוון רב יותר בשידורי הרדיו בישראל, ולאפשר,

לתחנות רדיו בשפות הזרות כמו תחנות הרדיו בשפה הערבית, לתחנת רדיו מגזרית כמו תחנות הרדיו החרדיות, להגיע לקהל היעד שלהן בכל שטחי הארץ. כמו שציינתי קודם, החוק הזה הוא חוק חשוב, שכל אחד יוכל לשמוע את מה שהוא רוצה ובכל מקום. קודם כול, תודתי נתונה ליו"ר הקואליציה אופיר כץ, למרכזת האופוזיציה מירב בן ארי ולשר התקשורת שלמה קרעי שנענה לבקשתי לקדם את החוק הזה. תודה לכל חבריי מכל סיעות הבית על התמיכה בחוק. תודה רבה.

תודה רבה. אני מזמין את שר התקשורת שלמה קרעי להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. - - - שכחת

הזכרתי גם את התחנות הערביות, מר אחמד טיבי. אחמד, אני שמעתי. זה חוק מצוין. יישר כוח. הכול בזכות סימון. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה. חבר הכנסת אלמוג, זה מפריע. כן, אדוני. דבר עם יו"ר האופוזיציה, לא לפנות אליי. זו בשורה גדולה למאזיני הרדיו בישראל.

רדיו דרום, רדיו צפון ועוד ועוד. וכדברי נביאנו ישעיהו: "הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו אל תחשֹׂכי האריכי מיתריך ויתדֹתיך חזקי, כי ימין ושמאול תפרֹצי". הנביא לא התכוון לתחנות הרדיו. אני מממש גם לפרשנות הזאת.

הוא הפך אותו - - - הוא גם אמר "ימין ושמאול תפרֹצי".

זה רק קדימון, לא בדעות, באזור, בשטח. - - - כל הנביאים - - - זה רק קדימון של חוק השידורים הרחב, שבעזרת השם יגיע לכנסת בקרוב. התקשורת הממוסדת תמשיך לתקוף בלי אבחנה כל צעד שנועד לפתוח את השוק לתחרות. דפנה ליאל תמשיך ללהג על צפון קוריאה, כלכליסט ודה-מרקר ימשיכו לספר לכם שהחוק הזה הוא בכלל חלק מהמלחמה של שר התקשורת בתאגיד השידור הציבורי, כשאגב לא ברור למה לי להילחם בהם, אם בקרוב אני ממנה מועצת תאגיד חדשה, שתאזן ותגוון את השידורים בהתאם לחוק עד להפרטת התאגיד. אגב, אין שום סיבה שבמדינת ישראל יהיו רק שתי תחנות ציבוריות ארציות ואף לא תחנה מסחרית אחת ארצית. אין לזה אח ורע בשום מדינה מערבית מתקדמת.

פרסומות מסחריות צריכות לממן, רובן ככולן, את השוק הפרטי ולא את השוק הציבורי. לא כמו היום, ש-70% מתוכן בערך מגיע לתחנות הציבוריות שממומנות גם ככה על ידינו, על ידי הציבור, בקרוב למיליון שקל בשנה ברדיו ובטלוויזיה.

גם בעלי אינטרסים מהימין שגם הם לא טומנים את ידם בצלחת. הם מנסים להלך עליי אימים. הם מפרסמים ברשתות שהחוק הזה, שאנחנו מקדמים, הוא חוק של אחמד טיבי. חבר הכנסת דלל, זה חוק שלך, עד כמה שאני זוכר.

אתה הרגע הצגת כאן. יש לך עוד שם?

אז אני מודה לך על החוק הזה. חתומים על החוק חברי כנסת ממגוון סיעות, כולל יושב-ראש הקואליציה חברי חבר הכנסת אופיר כץ ורכזת האופוזיציה חברת הכנסת מירב בן ארי. אני רוצה להגיד לך משהו על זה. את החוק הזה הגשתי כבר בכנסת העשרים, כשמי שהיה שר התקשורת זה לא אתה. תודה רבה. זה נורא נחמד שאתה לוקח על זה אירוע, אבל האירוע הזה מתגלגל מהכנסת העשרים, ואני בעד שרדיו אזורי - - - את מחזקת מה שהוא אומר. לא - - - זה לא קשור גם לרפורמה. אני שמח מאוד לשמוע. אבל המלאכה נקראת על שם גומרה. אני אמרתי שאני בעד. אנחנו, בניגוד אליו, אופוזיציה עניינית. כן, שמענו. בגלל זה גם ההצבעה השמית שעשיתם קודם.

אתה יודע למה הצבעה שמית? אתה יודע למה? כי אתם כל הזמן - - - - - - שמות. כן, את צודקת.

- - - זה היא עושה, לא אני. מה קרה לחרם? כבר - - - יאיר, אני יכול להיות חבר שלך? - - - עזוב, אלמוג - - - אלמוג.

עכשיו, אני אגיד לך למה זה שמי. כל הזמן אומרים לנו: תהיו ענייניים, יש מלחמה. מי שיפנה אליי - - - - - - חבר כנסת מהקואליציה מביא היום חוק שכל גורמי הביטחון מתנגדים אליו, כולם. אז מה אתה מצפה? שאני לא איאבק? כל גורמי הביטחון מתנגדים לחוק - - - את יכולה להצביע נגד. אני אצביע נגד, זה ברור. אבל אתה אומר לי: מירב, למה שמית? אבל גם אנחנו קואליציה עניינית. יש כאן הצעות חוק של האופוזיציה שאישרנו ביום ראשון בוועדת שרים לחקיקה. בוודאי - - - שמיות. אז תהיו ענייניים. מה - - - נצביע בעד. רק בגלל שאני עניינית אני יושבת פה ומצביעה בעד. אז אל תגדישו יותר מידי, לפני שנתחרט. בקיצור - - - איזה אנשי ימין - - - זו השאלה. אתה יכול לחפש ברשת החברתית ולראות מי תוקף אותי על זה. בקיצור, מירב, יישר כוח. חברת הכנסת בן ארי, אני שמח מאוד לשמוע שיזמת חוק כזה כבר בכנסת העשרים, והינה הגיע הזמן לעשות את זה, ואני כאן תומך בכל פה.

זה מתיישב עם חוק השידורים הגדול. יגידו לך צפון קוריאה, אבל גם חוק השידורים בטלוויזיה זה אותו רעיון: להרחיב את המגוון, להסיר רגולציה, להסיר את הידיים של הממשלה מהתכנים. מה אתה חושב על הביקורת של עמית סגל,

בכל מקרה, זה לא חוק של טיבי. זה נראה יותר חוק של ביבי, חוק בהובלת הליכוד, כי אנחנו בליכוד תומכים בשוק חופשי ותחרותי ובהרחבת המגוון בכל רחבי הארץ. אני באמת מתקשה להבין את אותם אלו שרוצים למנוע מכם, אזרחי ישראל, לשמוע את גלי ישראל, קול חי, קול ברמה, רדיו צפון, רדיו דרום, בכל מקום. הם באים אליי ואומרים: אנחנו לא יודעים מה יקרה בשוק החופשי שאתה רוצה לעשות. אנחנו מעדיפים שהמדינה תמשיך לכבול את ידינו, תמשיך להחיל עלינו רגולציה מכבידה. אנחנו מעדיפים שכדי להציב משדר באיתנים, נעבור שבעה מדורי גיהינום כדי לקבל את האישור הנכסף. בבקשה, הם אומרים לי, תמשיכו לשלוט בנו, תמשיכו לכבול את הידיים שלנו. טוב, טוב, שלמה, אתה רוצה שנתמוך?

זה פשוט אבסורד. לא דיברתי עליכם.

את לא מקשיבה לי.

את אלה שלא רוצים את החוק הזה. אז אני רוצה לומר לכם, אזרחי ישראל, תודה לאל, הגעתי לכאן לא בתמיכת בעלי הון ולא דרך קומבינות עם קבלני קולות. הגעתי לכאן בתמיכת הציבור שרוצה שאייצג אותו ואשמיע את קולו כאן בכנסת, ובמסגרת תפקידי כשר התקשורת, גם בתקשורת. אני כאן בשבילכם, המאזינים. שום אינטרס זר לא יסיט אותי. הגיע הזמן לפרוץ את המונופול של רשת ב' וגלי צה"ל, ולאפשר לתחנות פרטיות לשדר בכל רחבי הארץ. הכול אתם עושים עקום.

גם אם זה לא מוצא חן בעינייך, חברת הכנסת מיכאלי. אני רוצה להתייחס גם להערות שקיבלתי בנוגע לכך שזו אינה תחרות מושלמת. כך למשל כתב עמית סגל: "מי שרוצה לדאוג למאזינים לא מנציח את קרטל הרדיו האזורי - - - אלא פותח מכרז לכולם על כל תדר פתוח אפשרי", אומר עמית סגל. "רק ככה ניפטר מהמצב הצפון קוריאני שבו התחרות היחידה היא בין הרדיו של הצבא לרדיו של הממשלה". עד כאן דבריו. אז חשוב באמת להסביר. יש שתי מגבלות עיקריות כיום על התקשורת המשודרת: מגבלות טכניות ומגבלות רגולטוריות. בטלוויזיה, למשל, אין מגבלות טכניות לפתיחת ערוצים נוספים, יש רק מגבלות רגולטוריות, ואותן נסיר, בעזרת ה', בפרק ב' של חוק השידורים, מייד לאחר הפגרה. ברדיו מלבד המגבלות הרגולטוריות יש גם מגבלות טכניות, יש מגבלת תדרים ב-FM. יש בסך הכול היצע של 80 תדרי FM, 40 מהם נמצאים בידי הממשלה, התאגיד וגלי צה"ל, והיתר, בידי 17 תחנות אזוריות, שנמצאות בתקופת זיכיון. שוק חופשי ותחרותי לא יכול לחכות עד שנמצא פתרון אופטימלי לכל המגבלות. היום אנחנו מסירים את המגבלות הרגולטוריות המיושנות והמיותרות, ולגבי מגבלות התדרים, בוודאי שכאשר יתפנו תדרים בתום תקופות הזיכיון, או כאשר בחוק השידורים נסדיר את צמצום התדרים המוחזקים בידי התאגיד וגלי צה"ל, נצא למכרז על כל תדר פתוח אפשרי. לצערי, כיום אין עדיין תדרים פנויים בנמצא. זה לא אומר שבגלל זה נשאיר אסדרה מיושנת ומגבלות, ונמנע מהציבור לשמוע את התחנות המועדפות עליו בכל מקום עד שנפתור את כל הבעיות. בנוסף, אני פועל במלוא המרץ לטובת הצעדת מדינת ישראל לקדמת הבמה הטכנולוגית העולמית בתחום תשתיות תקשורת סלולריות מתקדמות, כולל צוות בין-משרדי רחב, שצפוי להגיש לי בקרוב את מסקנותיו לגבי תמרוץ והשקעה בתשתיות אלו. זה חשוב לכלכלה הישראלית. רק תחשבו על שיחות עסקיות ושיחות זום שמתנתקות לכם בדרך, ברכבות ובדרכים. זה חשוב לכלכלת העתיד, שתהיה מבוססת אינטליגנציה מלאכותית, AI, וזה חשוב לחברות ישראליות ובין-לאומיות שזקוקות ליתירות תקשורתית ולתשתית שתאפשר יישומים מבוססי דור 5 ומעלה. ובנושא שלנו, אדוני היושב-ראש, תשתיות תקשורת סלולריות מתקדמות הן התשתית גם למעבר משידורי FM מוגבלי תדר לשידורים דיגיטליים, שבהם השמיים הם הגבול, במקום, באיכות ובכמות, שבהם למעשה מכרז על תדר או אזור זיכיון הם מושגים חסרי משמעות. אנחנו צועדים קדימה, ובעזרת ה', גם זה יקרה בשנים הקרובות. לסיכום,

בעזרת ה', אני מקווה שעוד במושב הזה, כל תחנת רדיו אזורית תוכל לשדר בכל מקום שבו תבחר ברחבי הארץ. פחות כסף, פחות התערבות ממשלתית, יותר מגוון, שוק חופשי ותחרותי, וזוהי רק ההתחלה. אם הזכרנו את ישעיה בתחילת הדברים, אז נסיים גם איתו. שנזכה להתגשמות חזון ישעיה: "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". תודה רבה.

להצעת החוק הזאת יש מתנגד, חבר הכנסת גלעד קריב. אני מזמין אותו. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, מכובדיי השרים,

אני נושא תפילה להצלת חייהם של שני הפצועים בפיגוע הדקירה הקשה בכרמיאל.

אני מבין שממש ברגעים אלו מתנהל מאבק על חייהם, והלוואי שיצליח. מכובדי היושב-ראש, מכיוון שהשר הציג באומץ את משנתו בתגובה על הצעת החוק, אז אתחיל דווקא בדברי התגובה של השר, ולאחר מכן אתייחס להצעת החוק של עמיתי חבר הכנסת דלל. מה שמעניין את השר קרעי הוא לא גיוונו של השיח הציבורי והשיח התקשורתי במדינת ישראל. בחסות סיסמאות ריקות של מלחמה במונופולים, הוא מבקש לייצר מונופולים תקשורתיים בחסותם של בעלי הון, והוא היה לפחות הגון בכך שהוא עמד כאן על הבמה וציין או קשר בין הצעת החוק הזו לבין תוכניתו לחיסול השידור הציבורי במדינת ישראל ולהפרטת התאגיד. אמר זאת במפורש, השר, שמדובר בצעד נוסף אל עבר החזון שלו, שבו בניגוד לרוב המדינות הדמוקרטיות בעולם, לא יהיה במדינת ישראל שידור ציבורי. ואני קורא לכל חבריי מהאופוזיציה ומהקואליציה ששוקלים להצביע בעד הצעת החוק הזו, לשים לנגד עיניהם את תוכניתו של השר: לחסל את השידור הציבורי במדינת ישראל. ומכאן להצעת החוק עצמה. ניתן לקיים דיון אם ראוי שיהיו ערוצי רדיו ארציים בבעלות פרטית. דיון לגיטימי, זה המצב בשוק הטלוויזיה. אבל לבוא ולקיים את הדיון הזה בלי תשתית עובדתית רצינית, שעוסקת למשל בהשפעה של הצעת החוק על ספקטרום התדרים, ולקדם הצעת חוק שנותן עדיפות ללא שום הצדקה דווקא לאנשים שמחזיקים היום בזיכיון לשידור של תחנות אזוריות, זה צעד לא ראוי. מדוע דווקא להעניק את הזיכיון הארצי למי שמחזיק בזיכיון אזורי? אולי נפתח כאן מכרז לכל גורם חדש? אולי צריך לתת עדיפות דווקא לשחקנים חדשים, ולא לאלו שמחזיקים היום בזיכיון לשידור אזורי? ומה תהיה ההשלכה של הצעת החוק הזו על התפקיד של התחנות האזוריות - - תודה רבה. - - בהבאת סדר-יום מקומי, מוניציפלי - - תודה.

- - שלא מגיע לרמה הארצית?

ההצעה הזו לוקה בכשלים רבים - - תודה רבה. - - ולא כך ראוי לקדם פתיחה של שוק הרדיו בזירה הארצית. תודה, תודה.

חבריי באופוזיציה, אל תזכרו רק את מה שאמר מציע החוק - - תודה. - - אלא בעיקר את מה שאמר השר, שמרים את ידו על השידור הציבורי בישראל.

תודה, תודה רבה. חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון, הרחבת המגוון בשידורי הרדיו), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת אלי דלל. ההצבעה היא שמית. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, בעד מיקי לוי, אינו משתתף בהצבעה יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה משתתפת בהצבעה בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נמנע מיכל שיר סגמן,

נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת, אנא, קרא את הסיבוב השני של כל מי שלא הצביע והיה מעוניין להצביע. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, בעד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד שלום דנינו, הצביע בעד.

בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, בעד אימאן ח'טיב יאסין, בעד משה טור פז, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח יוסף עטאונה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יצחק קרויזר, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת יש פה באולם מישהו שלא הצביע ומעוניין לעשות כן? פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית. ההצבעה נעולה.

54 בעד, חמישה מתנגדים, אחד נמנע. אני קובע כי הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון, הרחבת המגוון בשידורי הרדיו), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת

בהצעת החוק מוצע לחדד את הפרשנות ולקבוע שרק בחיבור הראשוני לבניין בטופס 4 חברת החשמל תבצע את הבדיקות של רשויות

קיים הנובעת מהגדלת כמות צריכת החשמל בבניין. תכלית סעיף 157א לחוק התכנון והבנייה היא להילחם בתופעת הבנייה הבלתי-חוקית ולצמצמה. החשש שהוביל לחקיקת הסעיף, ועדיין קיים, הוא שמתן אפשרות לחבר לחשמל בניין שנבנה בניגוד לתנאי ההיתר פוגע בתכלית החוק ועלול לעודד את תופעת הבנייה הבלתי-חוקית. ההצעה בנוסח הנוכחי כללית מדי ומעלה חששות מצד הייעוץ המשפטי ומצד גורמי התכנון. למשל, ההצעה איננה מבחינה בין תוספת אספקת החשמל הנובעת מתוספת בנייה ושינויים במבנה קיים לבין תוספת אספקת חשמל שנועדה לתת מענה לשיפורים הנדרשים באספקת חשמל שלא נובעת משינויים במבנה. זה כמה שבועות מתקיים שיח מתקדם בין המציע, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה ידידי חבר הכנסת אשר החרוץ והנמרץ מאוד, למשרד האנרגיה ומינהל התכנון, בניסיון להגיע לנוסח מוסכם שיענה על החששות ויצמצם את הסיכון לעידוד בנייה בלתי חוקית. ועדת השרים לענייני חקיקה שהתכנסה השבוע הביעה אמון בשיח הזה וביכולתו להגיע להסכמות, ולכן החליטה לאשר את ההצעה בקריאה הטרומית, בכפוף לתיאום והסכמה עם משרד הפנים ומשרד האוצר והמשרד לביטחון לאומי. בשים לב להתניות הללו, אציע לחברי הכנסת להצביע בעד ההצעה בקריאה הטרומית. אני רק מוודא מצד מנהלות הסיעות שאני יכול לסיים את עמדת הממשלה ולעבור להצבעה. ככל שהדבר מקובל עליכם. תזכו למצוות והמשך בשורות טובות.

תודה. חבר הכנסת כהן, אתה מעוניין להתנגד, אני מבין.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, כנסת נכבדה, אני רוצה להתנגד להצעת החוק הזאת, אבל בעיקר להתנגד למה שקרה אתמול. חבריי מסיעת יש עתיד, שהם באמת אנשים פטריוטים, אנשים טובים, בעצם קיבלו הנחיה מיושב-ראש הסיעה שלהם להחרים אותי ולהחרים את חבר הכנסת צביקה פוגל. חברי סימון דוידסון, שבאמת הנושא של הספורט הוא בנימי נפשו, הוא אוהב את התחום, הוא עובד קשה למען הספורטאים וגם הגיע להישגים ראויים, כאשר הוא הביא, אדוני היושב-ראש, הצעת חוק שבעיניי היא סופר-חשובה ועניינית, חוק הדגל של חברי סימון דוידסון, לצערי, יושב-ראש האופוזיציה יאיר לפיד החליט להציב לו אולטימטום - - נעלבת? כן, נעלבתי. נעלבתי כן. גמרתם את המדינה - - - - - שהוא יוכל להמשיך לקדם את החקיקה רק בתנאי שהוא יסיר את שמי ואת שמו של חבר הכנסת פוגל. אני רוצה לומר שדווקא בתקופה הזו בה ילדים עוברים חרמות בבתי הספר וזה פוגע להם בנפש וזה עושה להם רע מאוד, אנחנו כאנשים בוגרים צריכים לא ללכת למקום הזה, צריכים להתנגד לדבר הזה.

אני אבא לשלושה ילדים, אני אזרח מדינת ישראל, את כל חיי הבוגרים הקדשתי למען מדינת ישראל, באמת בלי ששאלתי למי אני עוזר ועל מה אני עוזר. אני רוצה לומר שמאוד נפגעתי מהדבר הזה. לא מגיע לי ולא לחבר הכנסת פוגל שיחרימו אותנו. לא עשינו רע לאף אחד. תודה רבה.

תודה. חבר הכנסת אשר, אתה מעוניין להשיב לשר ארבל או שאין צורך? לא. אין צורך. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, הגדלת חיבור החשמל), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת יעקב אשר. אנחנו בהצבעה שמית, בבקשה. מזכיר הכנסת דן מרזוק: (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, נמנע אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, נמנע בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר,

חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, נגד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת אריאל קלנר, אינו נוכח יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת בבקשה, המזכיר, סיבוב שני. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון,

בועז ביסמוט, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח מאי גולן,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, בעד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל,

חילי טרופר,

מאיר כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

ירון לוי, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אושר שקלים, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו,

האם יש מישהו מחברי הכנסת שנמצאים במליאה, הזכירו את שמם, רוצים להצביע ולא הצביעו?

בבקשה, התוצאות.

המזכיר. להלן תוצאות ההצבעה: 50 בעד, שלושה מתנגדים, שני נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון הגדלת חיבור החשמל), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת יעקב אשר אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, איסור פיטורים של בן משפחה בשנת השכול הראשונה), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת דבי ביטון. אני מזמין את חברת הכנסת דבי ביטון לנמק את ההצעה. עשר דקות לרשותך.

נכבדה, ברשותך אפתח במילות השיר "פרי גנך", שכתב יוני רועה, ודי במילותיו על מנת להמחיש את הכאב והסבל על אובדן חיים לאורך שנים: "בדומייה עוטפת התוגה / ובליבך נותרה המשאלה / שעה חולפת, יום ושנה / ואת עדיין לו מחכה / שעה חולפת, יום ושנה/ עודך זוכרת ולא מאמינה". חבריי חברי הכנסת, במתקפת החמאס והטבח הנורא שהגיע לפתחנו ב-7 באוקטובר, וכן מלחמת חרבות ברזל, איבדנו אזרחים וחיילים רבים, מה שהביא עימו סוגיות משפטיות וערכיות שעל בית המחוקקים הזה מוטלת האחריות לחוקק ולהסדיר. כתושבת שדרות שחוותה את התופת ביום הנורא הזה, כשבמקביל בתה ונכדיה נתונים לסכנת חיים בקיבוץ כפר עזה, אני חשה מחויבות לפעול בכל כוחי לחוקק חוקים שיסייעו למשפחות שאיבדו את היקר מכול. הריני מתכבדת להציג את הצעת החוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, איסור פיטורים של בן משפחה בשנת השכול הראשונה), התשפ"ד 2024. כיום לא ניתנת חקיקה לבן משפחה של חייל שנספה במערכה הגנה מפני פיטורין ממקום עבודתו, למעט הגנות מסוימות בעת הגעה לגיל פרישה ולאחר השמה ממקום העבודה. בפועל קיימים מקרים שבהם משפחות שכולות נאלצות להתמודד עם גזרת פיטורים ממקום העבודה נוסף על האבל בשל אובדן החייל. כדי לתת לבני המשפחה אפשרות להתמודד עם האובדן והאבל לפחות בשנת השכול הראשונה, מוצע כי בן משפחה של חייל שנספה במערכה לא יפוטר ממקום עבודתו בתוך השנה הראשונה לנפילתו של החייל או החיילת, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת תעסוקה. מוצע להחיל לעניין זה איסור פיטורים נוסף של בני משפחה של הנספה, סמכויות בדומה לאלה ניתנו לה לפי החוק כאמור, וכן לקבוע כי ניתן יהיה להטיל בשל פיטורים ללא היתר עיצום כספי. ההוראה תחול על בן משפחה שעבד אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה לפחות שישה חודשים, והאיסור יחול גם לעניין גרימת פיטורים בידי מעסיק בפועל ועל הפסקה זמנית של העבודה גם כאשר העובד מועסק על ידי קבלן כוח אדם וגם על אי-חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה. לדאבוננו, משפחות רבות הצטרפו בעל כורחן למשפחת השכול, וכל אחת מהן מתמודדת עם כאב שאין לו מזור. בזמן שהן מנסות להתמודד עם האובדן ולהמשיך בחייהן, הן נאלצות להתמודד גם עם קשיים כלכליים. הצעת החוק שלי נועדה להבטיח שקט נפשי ויציבות תעסוקתית למשפחות אלו בשנה הראשונה לאחר האובדן. זוהי חובתנו המוסרית והלאומית כלפי המשפחות והנופלים שחירפו נפשם להגנת מדינתנו. הצעת חוק זו נולדה לאור פניות של בני משפחת שנאלצו להפסיק את עבודתם ולא ביוזמתם בשנת האבל הכאובה והמייסרת. אסיים במילות השיר: "את פרי גנך את תבקשי / מי לך יאמר ומי לך ישיב / מר כאבך, רודפים הימים / נותרת לבדך, רוצה להאמין / שהינה קרבה אותה השעה / שבה הבטיח לשוב בחזרה". תצטטי מי שר את זה גם. אמרתי, של יוני רועה ואבידן. אבידן שרה.

ברצוני להודות לצוות לשכתי, לצוות הנהלת סיעת יש עתיד,

וכמובן תודתי נתונה לוועדת השרים ולשר הביטחון יואב גלנט, שהביעו תמיכה בהצעת חוק. חבריי וחברותיי, אבקש בכל לשון של בקשה להביע את תמיכתכם בחוק הזה.

תודה רבה. אני מזמין את השר, איזה שר? השר עמיחי אליהו להציג עמדת הממשלה.

יש את לפיד. אה, אה, סליחה. לא כתוב לי. נותרו חמש דקות מתוך העשר. אה, חמש דקות היא נותנת לך. אז רגע, השר עמיחי. רגע, אני לא ידעתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו יודעים מי מרוצה מהמריבה בין בן גביר לשב"כ. אנחנו יודעים מי חוגג. ואנחנו יודעים מי מרוצה מהשחרור של מנהל שיפא. ואנחנו יודעים מי שמח שהממשלה הזו מפרקת אחת-אחת את כל מערכות ההגנה הישראליות. - - - יש סכנה. אין ולא הייתה מתנה גדולה יותר לאויבי ישראל מהשר בן גביר. אין ולא הייתה מתנה גדולה יותר לאויבי ישראל מחוסר האחריות של נתניהו. אם הוא לא עושה סדר כשיש מריבה בין השב"כ לבין הממשלה בזמן מלחמה, למה הוא ראש הממשלה? בשביל מה הוא ראש הממשלה? מה אתם חושבים שמרגישים בביירות ובטהרן כשהם קוראים שהיחסים בין ישראל לארצות הברית הם בשפל של כל הזמנים? אתם חושבים שהם עצובים או שמחים? מה חושבים בג'נין ובשכם כששומעים שבן גביר מחליש את השב"כ? אתם חושבים שהם עצובים או שהם שמחים? חשבנו ש-7 באוקטובר הוא נקודת השפל של חיינו. אלא שזו לא הייתה נקודת השפל, זו הייתה רק תחילת הידרדרות. הם מפרקים את הצבא, הם מפרקים את המשטרה, עכשיו הם מפרקים את השב"כ. יש לי שאלה אחת לממשלה: מי יגן עלינו? מי ישמור על עם ישראל אם אתם מחלישים ופוגעים בכל המערכות ששומרות עלינו בחיים? כאילו לא מספיקות המכות שהצבא ומערכת הביטחון חטפו מאויבינו, עכשיו הם חוטפים את זה גם מהממשלה. כל אזרח ישראלי מסתכל על הממשלה הזו, כולל אלה שהצביעו לה, וכולם מרגישים אותו דבר: אין על מי לסמוך. אי-אפשר לסמוך עליכם. יש לנו ממשלה שאי-אפשר לסמוך עליה, אי-אפשר לסמוך עליה בביטחון, אי-אפשר עליה לסמוך במדיניות חוץ, אי-אפשר לסמוך עליה בכלכלה, אי-אפשר לסמוך עליה בניהול, הדבר הכי בסיסי שממשלה אמורה לעשות, לנהל מדינה. הרי אף אחד מאיתנו לא יופתע אם נקום מחר בבוקר ונגלה שלאיראן יש פצצה גרעינית, כמו שאף אחד מאיתנו לא יופתע אם נקום מחר בבוקר וכל הרמזורים לא יעבדו. ואף אחד לא יופתע אם נקום מחר בבוקר ונגלה שהופעלו נגדנו סנקציות במועצת הביטחון של האו"ם. ואף אחד מאיתנו בטח לא יופתע אם נקום מחר בבוקר ונגלה שהעלו את מחירי הדלק בפעם השביעית ברציפות. לא נופתע, כי אנחנו מכירים אתכם. הדבר היחיד שבו אפשר לסמוך עליכם הוא שתעבירו בזמן את התקציבים של הכספים הקואליציוניים בוועדת הכספים. בזה אתם עדיין טובים, וזהו. אני אומר מפה לאזרחי ישראל: הממשלה הזו מקטינה אתכם. הממשלה הזאת מתעלמת מכם,

החיים שלכם חשובים. החיים שלכם הם הדבר היחיד שיש לו משמעות. החיים שלכם ינצחו. כל ממשלה בתולדות המדינה היא תמיד ההפך מהממשלה הקודמת. זו מין מחזוריות כזו קבועה: כל ממשלה היא קונטרה לקודמת. הממשלה הבאה שנקים אכן תהיה בדיוק הפוכה. היא תהיה ממשלה שאפשר לסמוך עליה. ממשלה הגונה, חרוצה, קצת משעממת, שעושה את עבודתה בנאמנות למען אזרחי ישראל, שתחזק את המדינה, שתחזק את האזרחים, ואפשר יהיה לסמוך עליה. תודה רבה. אני מזמין את השר עמיחי להציג את עמדת הממשלה ביחס לחוק, אם מישהו שכח, של חברת הכנסת דבי ביטון. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, בשביל זה דחית את הדברים? חברת הכנסת ביטון, אני עונה בשם משרד הביטחון כמובן. חברת הכנסת ביטון מציעה לתקן את חוק החיילים שנספו במערכה, כך שיתווסף לחוק סעיף שיאסור על פיטורים או הוצאה לחופשה ללא תשלום של בן משפחה של חייל שנספה במערכה, לרבות ארוסה של חייל שנספה, במשך שנת השכול הראשונה, אלא אם ניתן היתר של ועדת התעסוקה במשרד הביטחון. לפי המוצע, ההסדר יחול על מעסיק שהעסיק בן משפחה במשך כשישה חודשים לפחות. אומר שר הביטחון: מערכת הביטחון תומכת בהרחבת זכויותיהן של המשפחות השכולות שהקריבו את היקר להן מכול על הגנת המדינה, העם והארץ. שנת השכול הראשונה טומנת בחובה התמודדות עם מציאות חדשה, כואבת ומורכבת, המצדיקה את מתן ההגנה מפני פיטורים כמוצע בהצעת החוק.

יש לסייע למשפחות השכולות ולאפשר להן זמן הסתגלות למציאות החדשה מבלי שיהיו טרודות בסוגיות הנוגעות למקום עבודתן.

הממשלה החליטה לתמוך בקריאה טרומית בהצעת החוק של חברת הכנסת ביטון, ובלבד שקידומה ייעשה בהסכמת משרד הביטחון, משרד המשפטים ומשרד האוצר. טוב שיש מישהו שמקשיב. רגע, תשאל אותה אם הם מסכימים. לאור האמור, אני מציע כי מליאת הכנסת תאשר את ההצעה בקריאה טרומית. את מסכימה להסכמות, כן? מסכימה להסכמה.

תודה רבה, כבוד השר. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, איסור פיטורים של בן משפחה בשנת השכול הראשונה), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת דבי ביטון. הצבעה.

את הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, איסור פיטורים של בן משפחה בשנת השכול הראשונה), התשפ"ד 2024, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 27 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון, איסור פיטורים של בן משפחה בשנת השכול הראשונה), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת דבי ביטון, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. לפרוטוקול בלבד: שרון ניר,

תדברי על חוק הרבנים. רבני ההתיישבות, סליחה. בבקשה.

יש עשר דקות, למה שש וחצי? מה? מה יש לך נגדי? מה יש לך נגדי? מה שמת לי שש וחצי דקות? אפליה, אפליה, גם על רקע מגדרי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אשמח אם תקשיבו, כי הנושא הזה, לא חשבתי שבכלל נדבר על זה, ואני מאוד שמחה שהשר בן צור פה, כי הוא שותף להצעת החוק הזו. הוא שותף להצעת החוק הזו, כי לולא התמיכה שלו, העזרה שלו והנכונות שלו לפתוח את הראש, לראות דברים אחרת, להיכנס בעובי הקורה של זה, כנראה שעכשיו לא היינו נמצאים פה בהצעת החוק הזו. אספר קצת על השתלשלות העניינים. לפני כמה חודשים נודע לי שיש דבר כזה קצבאות ביטוח לאומי לתושבי עזה.

מתברר שמדינת ישראל משלמת קצבאות ביטוח לאומי לתושבי עזה שפעם עבדו בישראל ואולי קרתה להם תאונת עבודה או משהו, ואנחנו משלמים להם קצבאות. המקור של הדבר הזה הוא חוקי לחלוטין. ככה זה כרגע אצלנו בחקיקה.

לא רק לתושבי עזה, גם לתושבי הפיליפינים וגם לכל עובד זר שעבד פה. אבל קרה לנו פה משהו, קרה לנו 7 באוקטובר. ואז עלתה השאלה: על מה מדובר? על מי מדובר? מה מצבנו? הגשתי שאילתה לשר בן צור, ובאמת, בביטוח הלאומי לא ידעו איך לפענח את זה, כי התברר שאנחנו אף פעם לא עשינו פילוח מבחינת מקום המגורים. ובאמת הייתה פה התגייסות של הביטוח הלאומי ועובדי הביטוח הלאומי ועוזר השר

אפשר לקבל שקט במליאה? תודה רבה. הייתה פה התגייסות של עובדי הביטוח הלאומי ועוזר השר שאחראי על השאילתות לפענח את האירוע. ואז קיבלתי תשובה: התברר שאנחנו משלמים כ-7.3 מיליון שקלים בשנה קצבאות ביטוח לאומי לתושבי עזה. 7.3 מיליון שקלים בשנה. ואז ניסינו להבין, כי יש בעזה אנשים שכבר לא איתנו, יש אנשים בעזה, מחבלים שאנחנו יודעים שהם מחבלים, יש לנו עצורים פה במדינת ישראל שיכול להיות שגם הם מקבלים את הקצבה הזאת. ניסינו להבין איך בכלל אפשר להמשיך לחיות עם הדבר הזה. לכמה אנשים זה מתחלק, ה-7 מיליון? אני לא זוכרת מספר מדויק, אם אני לא טועה זה בסביבות 260 בני אדם שמקבלים את הקצבאות האלו. שוב פעם, זה מקור חוקי, אבל המצב השתנה. ואז ניסינו לפענח את האירוע: כמה יש בבתי כלא שאולי מקבלים קצבה? כמה מחבלים יש בתוך עזה שאנחנו יודעים שהם מקבלי קצבה? ואולי יש מתים, שבכלל כבר לא צריך לשלם להם? היה דיון בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ניסינו לפתור שם את כל הבעיות האלו, ואז התברר לנו שבנוסף לכול, מערכת הביטחון לא מעבירה מידע. אני חייבת לציין שהביטוח הלאומי במקרה הזה הוא צינור, לביטוח הלאומי אין סמכות לשלול קצבאות, הם עובדים על פי חוק ומעבירים כסף לפי חוק. מי שאמור לתת את המידע ומי שאמור לעשות את ההצלבות האלו זו מערכת הביטחון, כי המידע אצלם ולא בביטוח הלאומי. השר פנה, והביטוח הלאומי פנו, והשר פנה גם לשר הביטחון: בואו נתכנס לאירוע, בואו נבין מה קורה שם. כי לשלם קצבאות ביטוח לאומי מכספים שלנו למחבלים זה כבר,

אתה לא קולט את האירוע. ואז קיבלנו תשובה מאמ"ן, אדוני היושב-ראש, תקשיב לזה: יש עכשיו, לפחות נכון לאפריל, אם אני לא טועה, זה היה התאריך שקיבלנו, שבו עשו את ההצלבה, 33 מחבלים, 30? אני לא זוכרת בדיוק, או 30 או 33, שיודעים שהם חמאס, שזו הזרוע הצבאית של ג'יהאד, שמקבלים קצבת ביטוח לאומי. אתה רואה את זה, אתה לא מאמין. אתה אומר: מדינה נורמלית מתוקנת, במלחמה, כשהיא חפצת חיים, זה לא יכול להיות. אבל כן, אנחנו ארץ נהדרת, אצלנו הכול יכול להיות. ואז הבנו שיש בעיה עם מקור סמכות, בעיה בחקיקה. זאת אומרת, אני מספרת את כל ההליך, שתבינו, היינו באירוע הזה כמה חודשים טובים כדי להגיע לדקה הזו עכשיו. הבנו שיש בעיה במקור סמכות, שגם אם שר העבודה והרווחה רוצה לשלול, אין לו יכולת לדעת מי המחבל, והוא תלוי במערכת. והבנו שצריך לעשות תיקון חקיקה, לעגן את זה בחקיקה ולקבוע את המנגנון, כדי שאנחנו לא נגלה עוד פעם, בעוד X זמן, שיש איזשהו מחבל ארור,

שמקבל קצבת ביטוח לאומי משלנו. יש פה גם שאלה אחרת, בשאלת הזום-אאוט: למה מדינת ישראל, כל משרדי הממשלה למיניהם, לא עשו בדיקות מה טיב היחסים עם עזה, עם המחבלים, מה קורה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מדברים על קצבאות הביטוח הלאומי, אבל יכול להיות שיש עוד משהו במשרד אחר שאנחנו לא יודעים עליו כי אף אחד לא שאל, כי אף אחד לא בדק. במקרה עלינו, במקרה היה אומץ לתת תשובה, שזה לא ברור מאליו. אני חייבת פה לפרגן. חייבת לפרגן. יש שרי ממשלה שלשאילתות שזה לא נוח להם הם לא עונים. פשוט לא עונים, מתעלמים. אתם, חברי הכנסת, תטפסו על העצים, לא עונים. התשובה הייתה לא נוחה לשר העבודה. הוא היה יכול להגיד: סליחה, אין לי זמן, לא מעניין, אין לי נתונים, אלף ואחת תשובות. הוא יכול היה לא לענות, מה שקורה. להפך, התאמצנו, עשינו את כל ההליך הזה, אנחנו עכשיו יודעים על המצב, אנחנו יודעים איך לטפל במצב הזה ואנחנו נפתור את זה. אבל התשובה הייתה לא נוחה,

הביטוח הלאומי, משלם 7.3 מיליון שקלים למחבלים, לעזתים. אני חושבת שזה היה הליך פרלמנטרי בדיוק כמו שצריך, מה שמצופה, בשיתוף פעולה עם השר הממונה, עם הגוף האחראי. וגם בהצעת החוק הזאת אני רוצה שיהיה לנו מנגנון, שנוכל לשלוט באירוע, שאם אנחנו יודעים שמישהו הוא מחבל של ג'יהאד, אסלאם, חמאס, לא משנה מה,

כל החולרות האלו, שחלילה אנחנו לא נשלם להם שקל. האירוע היה לא פשוט, להעביר את החוק הזה בוועדת השרים לחקיקה. הבנתי שהיו קצת ויכוחים ועניינים. אני כבר אומרת לך שאנחנו נעשה את זה הכי טוב שניתן, אנחנו נבנה את ההליך כדי שאתה לא תצטרך לרדוף אחרי שר הביטחון או מערכת הביטחון ולהתחנן: תגידו לי מי המחבלים שאני משלם להם. נבנה כזה מנגנון שהמידע יעבור כמו שצריך, וכמובן בשום שכל. בשלב הראשון, כשיהיו עדיין במעצרים, הקפאה, אנחנו לא רוצים לערוף פה ראשים, אבל ברגע שאנחנו נדע בפסק דין חלוט שזה המחבל שיושב אצלנו בכלא, כשאנחנו יודעים את זה סופית, שתהיה שלילה טוטלית של הקצבאות. לא מדובר פה על אזרחי ישראל, מדובר פה על תושבי עזה, אז האירוע המשפטי הוא אחר לחלוטין. בשיתוף פעולה, בשום שכל, איתך, עם משרד המשפטים, עם משרד הביטחון וביטוח לאומי, אנחנו נבנה את זה נכון אבל יעיל. ואני גם כן פונה אליך, שאנחנו נעשה את זה מהר. כי כל יום, חבל. כל שקל, חבל. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת. אני מזמין את שר העבודה יואב בן צור להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק.

אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חברי הכנסת, בטרם אתייחס לגופה של הצעת החוק, אני רוצה להדגיש ולהבהיר: כבר כיום, על פי החוק הקיים כיום, קיימת אפשרות להגיש את מטרת החוק המוצע, וזאת באמצעות סעיף 56(ב) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו 2016. ואכן, כבר כיום, בהתאם למצב החוקתי כיום, הוריתי לביטוח לאומי לשלול את זכאותם של חברים בארגוני טרור תושבי עזה שעבדו בישראל וזכאים לגמלה כנפגעי עבודה או כל גמלה שהיא מהביטוח הלאומי. כבר כיום, כאמור, הם לא מקבלים את הקצבה. יחד עם זאת, אני בהחלט חושב שהצעת החוק המוצעת הינה ראויה, אבל לא חפה מפגמים, ובשיח עם המציעה הוסכם לדייק את הצעת החוק.

גם לפי החוק הקיים כיום וגם לפי הצעת החוק המוצעת, קיימת לקונה של הממשק בין גורמי הביטחון שאמורים להעביר לביטוח לאומי את המידע הרלוונטי לבין הביטוח הלאומי. בהיעדר ממשק כזה, לא יעזור שום חוק שיורה לשלול קצבאות מפעילי טרור. לכן הממשק הזה בין גורמי הביטחון לבין הביטוח הלאומי הוא תנאי וערובה ליישומו של החוק, וזה אמור להיות מוסדר בחוק שמחייב את העברת המידע הרלוונטי. כאמור, תכליתה של הצעת החוק הינה תכלית ראויה מאוד, אבל אין בה כדי להוסיף או להוריד מהמצב הקיים. ולכן, כפי שאמרתי בשיח עם המציעה, הסכמנו להעביר את ההצעה בטרומית תוך הסכמה לייצר שיח שיהפוך את הצעת החוק לאפקטיבית ובת יישום. לסיכום דבריי, אני בעד העברת הצעת החוק בקריאה הטרומית,

שגורמי המקצוע בביטוח לאומי יהיו שותפים לניסוח החקיקה. תודה רבה. בתוך החוק הזה הגיע הממשק הזה?

זאת אומרת, זה התבצע?

וכרגע כבר לא מביאים כסף? כרגע מוקפא.

תודה רבה. אדוני השר, כפי שאמרתי, זה ברור לי. אבל אני לא רציתי לקבוע לך מנגנון - - - חברת הכנסת רוצה להגיב? לא, אני לא צריכה, הוא תומך.

נעבור להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, שלילת קצבאות שמשולמות לפעילי טרור ובני משפחותיהם מחוץ לישראל), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת. חברי הכנסת, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

30 בעד, שבעה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, שלילת קצבאות שמשולמות לפעילי טרור ובני משפחותיהם מחוץ לישראל), התשפ"ד 2024, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום. בהסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, בשינוי מסדר-היום שלפניכם, נעבור אם כן למה שאצלכם בסדר-היום סעיף י' נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק הספורט (תיקון, דגל מדינת ישראל על מדי נבחרות ישראל), התשפ"ד 2023, של חבר הכנסת סימון דוידסון וקבוצת חברי הכנסת.

חבר הכנסת דוידסון, לרשותך עשר דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

מה, באמת אין דגל ישראל על מדי הנבחרות? גם אני לא חשבתי, גם אני הייתי בטוח שכל האיגודים וכל הנבחרות וכל הספורטאים מייצגים את מדינת ישראל כשרואים את הדגל שלהם. כמובן מאליו. כמובן מאליו. ככה צריך להיות. אבל לא, זה לא המצב.

כששואלים אותי: מה, זה הזמן להעלות את החוק הזה? כן, במיוחד זה הזמן. החוק שאני מציג כרגע הוא פשוט, ולכל אדם ציוני הוא מובן מאליו: דגל ישראל יתנוסס על כל מדי נבחרות ישראל הרשמיות. דגל מדינת ישראל לא רק יתנוסס למעלה, אפשר רק קצת שקט? סליחה, חברי הכנסת, המליאה רוצה לשמוע את חבר הכנסת דוידסון. אני מבקש שקט במליאה, תודה רבה. דגל ישראל יתנוסס לא רק למעלה על התורן, אלא גם על המדים של כל ספורטאי וספורטאיות מדינת ישראל. מספיק לצפות ביורו, במשחקים שעכשיו עדיין רואים במדינת ישראל, אדוני השר, ורואים את נבחרת טורקיה עם דגל טורקיה על החזה, ואת נבחרת אנגליה וגרמניה וצרפת. יש חלק שלא רואים, אבל הרוב רואים, וזו בעצם גאווה של המדינה לראות את הדגל. נכון להיום, בחלק מהאיגודים ולחלק מהספורטאים שיוצאים ומייצגים את מדינת ישראל אין דגל ישראל על מדי הייצוג של הנבחרות. לא על המדים כשהם מתחרים ולא על המדים כשהם מחוץ לתחרויות.

הסיבה היא שיש חופש לכל איגוד לקבוע איך הוא מעצב את מדי הנבחרת. אני לא מדבר על הנבחרת האולימפית, אני מדבר על הנבחרות, איגוד השחייה, איגוד האתלטיקה, איגוד הכדורגל. כל איגוד משהו אחר, וכל איגוד קובע איפה הוא שם, ויכול להיות שהוא לא שם, את הדגל. הם מתביישים בזה? לא, הם פשוט לא חושבים על זה.

לא הייתה חשיבה. זה לא סוד שבימים האלו אנו באמת מקבלים ריקושטים של שנאה מכל העולם, וגם הספורטאים שלנו - - - סליחה, האם אפשר לקבל שקט במליאה? וכל מה שאני אומר הוא בלשון המעטה. לחלק מהמדינות אומנם יש ביקורת על המלחמה, אך יש כאלו שלא מוכנים לקבל את עצם קיומנו כעם ישראל, בלי קשר למה שקשור בעזה. הם חושבים שמדינת ישראל חסרת זכות קיום. גם במשחקים האולימפיים שיחלו בקרוב הספורטאים שלנו יחוו שנאה גדולה מחוץ ובתוך התחרויות. ואני אומר לכל הספורטאים שמייצגים אותנו: התשובה שלכם היא הניצחון בתחרות. השנאה והאנטישמיות הן לא תופעות חדשות. משחר ההיסטוריה אנחנו סובלים ומרגישים את השנאה, ומנסים למחוק אותנו, וכעת יש לנו מדינה עצמאית, אחרי כל כך הרבה שנים שייחלנו לה, שציפינו לה, אנחנו צריכים להתגאות במדינה שלנו.

הדגל שלנו חייב להתנוסס בכל מקום, ובייחוד על המדים הייצוגיים של הנבחרות. נציגי ישראל בתרבות, באקדמיה וגם בספורט נתונים ללחצים וביקורת מצד אותם אנטישמים שרוצים להדיר אותנו. אני אספר לכם כי לפני חודש, נבחרת ישראל לקטועי גפיים,

משחקים כדורגל עם רגל אחת, ייצגו את מדינת ישראל באליפות אירופה שהתקיימה בצרפת. הנבחרת עברה מסכת השפלות וזלזול מתוכנן מצד הנבחרת הטורקית בעיקר. מדובר בנבחרת שמורכבת מפצועי הנובה והמלחמה. כן, חיילים שנפצעו מתחילת המלחמה. חשוב לזכור שמדובר בטורניר של נבחרות קטועי גפיים, איפה שתמיד יש סולידריות וכבוד בין הספורטאים. אך השנאה שהם קיבלו והביזיון של הנבחרת היה נוראי. אז מה הפתרון שלנו, הספורט הישראלי? מה הפתרון של הספורטאים? עומדים איתן עם דגל ישראל ללא פחד. מה שעזר לעם היהודי להחזיק אלפי שנים הם האמונה והביטחון בצדקת דרכנו. לא מתקפלים, לא מתביישים, כי אין על מה. ולמי ששואל למה דווקא עכשיו החוק הזה חשוב, אז אני רוצה לציין, שכולם יבינו. בעוד שלושה שבועות מתחילה האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים. גם השנה נבחרת מצוינת של ספורטאיות וספורטאים ייצגו את מדינת ישראל, 87 במספר, מול כל מדינות העולם, אוהבינו ושונאינו. וכשהמפגינים, ויהיו מפגינים, יקראו לשחרור פלסטין וינסו לפגוע בספורטאים שלנו מילולית, אני מקווה לא פיזית, התשובה שלנו אליהם היא שעם ישראל חזק, עם ישראל חי ולא מתבייש. כל מי שרוצה להעלים את ישראל יראה את דגל ישראל על המדים של הספורטאים שלנו. אני רוצה לספר לכם משהו בנימה אישית. אחד מהרגעים המרגשים בחיי היה באליפות אירופה בשחייה באוסטריה, בעיר שבה נולד הצורר היטלר. כיושב-ראש איגוד השחייה הייתי שם. בתחרות הזאת זכתה אנסטסיה גורבנקו, שחיינית ישראלית, במדליית זהב היסטורית, בפעם הראשונה. כשדגל ישראל עלה לראש התורן וכשהתקווה הושמעה דמעות זלגו מעיניי ומעיני הנבחרת. חברים יקרים, אין מאחד, במיוחד בתקופה זו, כמו הספורט הישראלי. אין מרגש לעם ישראל מלשמוע את התקווה, בייחוד במשחקים האולימפיים. זכייה של ספורטאי ישראלי תרגש גם את החרדי וגם את הערבי וגם את החילוני וגם את הדתי, את כל מדינת ישראל. אנחנו צריכים לזכור שאחרי האולימפיאדה, מייד אחרי האולימפיאדה, יתקיימו המשחקים הפאראלימפיים. הספורטאים הנכים של מדינת ישראל, הספורטאים האלה הביאו כבוד למדינת ישראל ויביאו כבוד למדינת ישראל. הדגל הישראלי הוא הדגל שצריך להיות על כל מדים של כל איגוד וכל ייצוג של נבחרת ישראל. לכן אני קורא לחברי הכנסת להצביע בעד החוק הזה ולדאוג לזה שכל ייצוג של מדינת ישראל יהיה עם דגל ישראל. תודה רבה.

אזמין את השר קרעי, שיענה במקום שר התרבות והספורט, להציג את עמדת הממשלה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדי השר, בעצם אין פה. הצעת החוק מבקשת לחייב את נבחרות ישראל בכל ענף מענפי הספורט לענוד על מדיהן סמל של דגל המדינה בעת השתתפות השחקנים בפעילות ספורט מאורגנת. לנוכח הצורך לבחון את הנושא מול ההתאחדויות והאיגודים, יוזמי החוק התחייבו בפני המשרד, משרד התרבות והספורט, כי במהלך הדיונים על הצעת החוק בוועדת החינוך, התרבות והספורט, יתקיים שיח מול האיגודים וההתאחדויות על מנת שלא תהיה סתירה בין הצעת החוק לבין תקנונים בין-לאומיים.

חבר הכנסת דוידסון, הממשלה תומכת בהצעת החוק. חבר הכנסת דוידסון, אמרת קודם שלא מספיק שדגל ישראל יתנוסס על התורן. חשוב לך מאוד שהוא יתנוסס גם בספורט, גם על המדים של נבחרת ישראל. אני אומר לך ההפך, לא מספיק שדגל ישראל יתנוסס על המדים של הספורט, אלא צריך שדגל ישראל יתנוסס בגאון על התורן, בלבבות, בשדה הקרב. דגל ישראל הוא סמל לגבורה יהודית, לנחישות, לעוצמה, ללוחמינו הגיבורים בשדה הקרב. - - - לצערי, יש כאלה שלא מבינים את זה. לפני יומיים הצהיר ראש האופוזיציה שלדעתו ראש הממשלה מתכוון לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. - - - הוא איים כרגיל, רגע, אתה נגד חופש הביטוי שלי כאן, במליאה? קודם היית נגד הרחבת שידורי הרדיו, עכשיו אתה גם לא רוצה שאני אדבר כאן,

- - - - - - את הקשר. אין שום בעיה, תעשה את זה. - - - תסביר את הקשר. הסברתי את הקשר. אם לא הקשבת למשפט המעבר שלי - - - - - - לא מספיק. אני אעבוד על זה לפעם הבאה.

כרגיל, שאם זה יתבצע, הוא וחבריו יעשו פעולות קיצוניות ברחובות ואף יתפטרו קולקטיבית מהכנסת.

שתי ציפורים במכה אחת.

סליחה, סליחה, לא מהצד. חוץ ממירב. אבל בכל מקרה, קשה להתייחס לאיש כזה לא רציני ברצינות. אני מבקש שאזרחי ישראל יבינו, ואולי באמצעותם יבין גם לפיד, מה זה אומר לא לפטר את היועמ"שית. הדוגמאות שאביא לכם עכשיו הן רק מהזמן האחרון, והן כוללות דוגמאות מכל המערכת הזאת - - אז אתה בעד לפטר את היועצת? בוודאי. יועמ"שית, בג"ץ, פצ"רית, הכול מבית היוצר של אותה מערכת רקובה שמנצחת עליה היועמ"שית - - הבנו. - - שבמעשיה - - - - - - סליחה, סליחה. חבר הכנסת, קריאת ביניים אחת,

שתיים, מספיק והותר, שלישית זה מיותר. אז בוא תשמע למה זה חשוב דווקא בזמן המלחמה, חבר הכנסת קריב. - - - הכול מבית היוצר של אותה מערכת רקובה שמנצחת עליה היועמ"שית, שבמעשיה פוגעת באופן חסר תקדים בדמוקרטיה, בצבא, במדינה, בכולנו. חייל שחיסל מחבל ב-7 באוקטובר עומד לדין על רצח. זה בדיוק הקשר למלחמה, למה המערכת הזאת צריכה טיפול שורש. - - - שלמה, זה שקר. אין דבר כזה. אין דבר כזה, שלמה, אין. אתם - - - מזויפים - - - בג"ץ דן האם לאפשר לנאצים העזתים להיכנס לישראל.

גם זה אין דבר כזה? לא, זה לגבי הקודם. יש דבר כזה. אין, תבדוק. בג"ץ מבטל את שדה תימן כמקום כליאה לנאצים העזתים, ובעקבות כך לא מבוצעים מעצרים במלחמה, חבר הכנסת קריב, לסיכול טרור, ואחרים משתחררים. אתה יודע מי אשם בזה?

- - - אחד, אחד.

תסדרו את התנאים, מה הבעיה?

תעזוב, אתה מנותק מהמציאות. לך תדבר עם לוחמים בשטח.

כל מי שעשה יומיים צבא יודע את זה. היועמ"שית

היועמ"שית - - - סליחה, כבוד השר רוצה לדבר וביקש כמה דקות. היועמ"שית מתנגדת להוצאת הטרור מהאוניברסיטאות. פרקליט המדינה פותח בחקירה נגד שר בישראל על אמירות הסתה נגד העזתים שחגגו את הטבח. פתחו בחקירה?

הוא רוצה לפתוח. זו דרך שלו להעלות מנדטים? אף אחד לא רוצה לפתוח.

וכל זה רק קצה הקרחון. מערכת חולה שפוגעת במדינה, בצבא, במלחמה, בכולנו. אתם מערכת חולה.

בשביל שלטון החוק, בשביל החיילים, בשביל המדינה, כדי שדגל ישראל יתנוסס בגאווה לא רק על מדי הספורט, אלא גם בשדה הקרב וגם בלבבות. תודה רבה. הוא מתנוסס גם היום.

היום. - - - הבנק של חמאס מדבר איתנו על - - - איזו

תודה רבה, אדוני השר. על זה צריכה להיפתח חקירה. חבר הכנסת שמחה רוטמן ביקש להתנגד לחוק.

עכשיו גם אתה מתנגד?

הממשלה תומכת. שנייה. הוא עוד לא עלה לדוכן, חבר הכנסת. אז מה, אתה תומך בכל דבר שהממשלה עושה? נניח, לממן את החמאס? נניח, לא לפנות את ח'אן אל-אחמר? חבר הכנסת, הוא עוד לא עלה לדוכן.

בדיוק, קח עוד הרבה אוויר.

אני צריך לדעת כמה זמן יש לי, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

הוא נכנע ללחץ הפסול והלא-לגיטימי ובעיניי הלא-ציוני של ראש מפלגתו, חבר הכנסת יאיר לפיד, שדרש, וזה מעשה, בסטנדרטים של הכנסת, מעשה נבזי ומגונה.

שיורידו, שחברי הכנסת של עוצמה יהודית שחתומים על הצעת החוק הזאת, דרש את זה כתנאי להעלאת הצעת החוק הזאת, שהם יורידו את חתימתם. עכשיו, הדבר הזה בעיניי,

חבר הכנסת סימון דוידסון, אני מבין לליבך, באמת. אני הייתי באותו מצב, באותו מצב הזוי, שנגרם על ידי אותו אדם, אותו אדם הזוי, בכנסת הקודמת. בכנסת הקודמת הצעתי את חוק האזרחות, וראש מפלגתך יאיר לפיד, במסגרת ישיבת סיעה בא ואמר - - - לא ייאמן. אתם לא תמכתם בהצעת חוק האזרחות - - - סליחה,

לא להפריע לי. אתה לא מתבייש? בא ואמר, אני מאוד בעד חוק האזרחות, תמכתי בחוק גם מהאופוזיציה, אני בעדו ברמה הציונית, וברמה הביטחונית, כמו שלא הייתי מסכים שמפלגת בל"ד יובילו את חוק האזרחות, אני לא מסכים שהמפלגה של בן גביר תוביל את חוק האזרחות.

כמובן שהוא התבלבל, כי אני לא מהמפלגה של בן גביר, אבל ממתי יאיר לפיד ועובדות הולכים ביחד? אבל מה ההבדל בינך

אבל אני אומר לך, חבר הכנסת סימון דוידסון, שאני עמדתי בלחץ, ועם אותה אמירה בזויה התמודדתי. אני הייתי חבר כנסת בשורות האחרונות, האחוריות, של האופוזיציה, הוא היה ראש ממשלה חליפי. ואני אמרתי שאדם כזה, שמבחינתו סעיד אלחרומי נפל בקרב, והקים ממשלה עם תומכי טרור, הוא הבן אדם האחרון - - - די כבר עם כל האופורטוניסטים האלה,

הוא הבן אדם האחרון שילמד אותי מהי ציונות, מהו דגל ישראל - - - זה הדבר היחיד שהממשלה - - - סליחה,

הם מפריעים לי.

אני אצטרך להוסיף לו מילים, אני אוסיף לו.

אני אוסיף לו זמן, כי הוא מדבר, תנו לו לדבר.

לא הבנתי, הוא עלה להתבכיין?

חבורה של בכיינים. בן אדם שאמר על סעיד אלחרומי, תומך הטרור, שהוא נפל בקרב.

הבן אדם שהקים קואליציה עם תומכי טרור.

הבן אדם הזה הוא האחרון שיטיף לי על ציונות, הוא הבן אדם האחרון שיטיף לי על אחדות והוא הבן אדם האחרון שיטיף לי על דגל ישראל.

כחבר כנסת בשורות האחוריות של האופוזיציה, עמדתי כנגדו. אתה יודע מה היה הסוף, חבר הכנסת סימון דוידסון? הוא בא לפה והצביע בעד החוק. היה צריך לבלוע את הגאווה ואת השחצנות המטופשת שלו והצביע בעד החוק הזה, כי זה היה הדבר היחיד שעמד בינו לבין נפילת הממשלה. זה מה שאני הייתי מצפה שתעשה, שאתה לא תיתן יד להחרמה של חבריך שחתמו איתך על הצעת חוק.

למרות שהחוק הזה הוא טוב וחיובי, אני איאלץ לא להצביע בעדו. כי אני לא חושב שאנחנו בכנסת צריכים לתת יד להתנהלות הבאמת נבזית הזאת של יאיר לפיד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. - - - אתה לא מתבייש? מי חבר הכנסת שהורשע בתמיכה בטרור? מי חבר כנסת שהורשע בתמיכה בטרור? חבר הכנסת מר דוידסון רוצה - - - מי השר שהורשע בתמיכה בטרור? רגע, רגע, שמחה, אל תלך.

חברי הכנסת, המליאה. סליחה, חברת הכנסת פרידמן. אני יוצאת לבד. לא אמרתי לך לצאת, אני לא אומר לך לצאת. המליאה רוצה לשמוע את חבר הכנסת דוידסון. קודם כול, לפני שאני אגיב לחבר הכנסת שמחה רוטמן, אני רוצה להגיד תודה לחבר הכנסת חנוך מלביצקי, שהיה הראשון שסיפרתי לו על החוק, ותמך בזה. חנוך, תודה רבה על שותפות. תודה רבה לכל מי שתומך. ואני רוצה להגיד לך משהו,

וגם לשלמה קרעי שיצא.

באמת ניסיתי בעשר דקות שתהיה פה אחדות בבית הזה לגבי משהו שכולם רוצים אותו. כולם חושבים שדגל ישראל צריך להיות על מדי הספורטאים. אבל נכנעת להחרמה המתועבת שראש המפלגה שלך - - - עכשיו, מה קרה? מה קרה מהרגע שירדתי? מהרגע שירדתי במדרגות, עלה פה שר, שלמה קרעי, קטי, תקשיבי עד הסוף, ו-30 שניות ענה על החוק שלי, שהוא תומך בו, ותשע דקות המשיך בשנאה ובפילוג ובלהיכנס ולהגיד רע. מה עשה יאיר לפיד? עמד פה - - - ודיבר זוועה.

אבל תסביר למה לפיד נתן לכם הוראה לא?

- - - תקשיב, אני - - - - - - אבל זה לא האירוע. האירוע הוא שעלה פה חוק שהוא טוב למדינת ישראל, ואתם הפכתם אותו.

אבל אל תדבר על הסתה כשאתם במעשים מסיתים נגד האחים שלכם. אתה מדבר על אתם? אתם, במעשים.

אתה המסית הכי גדול בכנסת ישראל.

חברים, תנו לו להגיב.

שנה וחצי באופוזיציה, הדבר היחידי שעשית זה להסית.

אתה, הטרמינולוגיה שלך זה לפלג. - - - אתה רק רוצה לפלג, זהו. - - - אין לך שום אג'נדה אחרת. צר לי מזה. אה, צר לך מזה?

אני אוהב את אלמוג.

חברי הכנסת, ההצבעה. על פי בקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה שמית. אנחנו נעבור להצבעה. מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. תודה רבה. חברי הכנסת, מצביעים עכשיו, לא להפריע להצבעה. משכו את השמית. זה בהסכמה. למה שמית? לא הגשתי על זה שמית בכלל. מי אמר שמי?

למה שמית אם זה בהסכמה?

אם כן, חברי הכנסת, חבר הכנסת רוטמן, אנחנו רוצים לעבור להצבעה, וההצבעה תהיה אלקטרונית. אני מבקש. חברי הכנסת ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק הספורט (תיקון דגל מדינת ישראל על מדי נבחרות ישראל), התשפ"ד 2023, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. אני קובע כי הצעת חוק הספורט - - - - - - סליחה, חברי הכנסת, אני לא שומע את עצמי.

אפשר לקבל שקט במליאה דקה אחת? סליחה, דקה אחת. אני קובע כי הצעת חוק הספורט (תיקון דגל מדינת ישראל על מדי נבחרות ישראל), התשפ"ד 2023, של חבר הכנסת סימון דוידסון וקבוצת חברי הכנסת, אושרה בקריאה טרומית, והיא תעבור לדיון בוועדת החינוך התרבות והספורט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר היום, הצעת חוק העונשין (תיקון - ביטול עבירת השוטטות), התשפ"ד 2024 של חבר הכנסת משה סולומון. חבר הכנסת סולומון, בבקשה. לרשותך דקה מהמיקרופון בצד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת,

אני משתתף בצער המשפחה של הנרצח היום בפיגוע בכרמיאל. החוק שאני מעלה היום מבטל עבירה מתקופת המנדט. כוח הקיפאון לפעמים יוצר עיוותים בעייתיים, עבירה זו היא אחת מהם. הבעיה בעבירה זו היא דווקא העמימות שבה. כמו שכתוב בעבירה, "העושה אחת מאלה, דינו, מאסר שישה חודשים - - - משוטט בחצרים או בקרבתם או בדרך או בכביש או בסביבתם, או במקום ציבורי, והכול בזמן או בנסיבות שיש בהן כדי להסיק שהוא נמצא שם למטרה אסורה או פסולה". זו עבירה עמומה, שיוצרת מצבים קשים של עיכוב והאשמה בדין על אירועים לא ברורים. החוק הזה נועד לכלל האנשים הנפגעים מדעה קדומה וגזענות, ובהם אחוז ניכר של יוצאי אתיופיה. האפליה הסטטיסטית, הפרופיילינג של יוצאי אתיופיה ידועה,

היום אישרנו לקריאה שניה ושלישית את החוק שלי ושל חברותיי חברות הכנסת פנינה וצגה למחיקת רישומם הפלילי של יוצאי אתיופיה במחאות. החוק שעולה עכשיו ממשיך את המגמה - - תודה רבה. - - למיגור הגזענות ולשילוב אמיתי של בני הקהילה בחברה הישראלית.

אני רוצה להודות - - תודה רבה. - - אני רוצה להודות לשני אנשים על החוק הזה: לשר הפנים משה ארבל, שהעלה את החוק בעצמו בתקופתו כחבר כנסת, ולכתב התאגיד עקיבא נוביק - - חברי הכנסת סליחה, במחילה, אם אפשר לקבל שקט.

- - שבסדרת כתבות שעשה בעבר, העלה את הנושא של עבירת שוטטות ועל הצורך בביטולה. - - - עשה את כל הבלגן. אל תספר לאף אחד. אנחנו שומרים את זה בסוד.

אני אסיים, רק אני אסיים, עוד לא סיימתי. וכמובן, לשר המשפטים, לשר לביטחון לאומי ולאנשי משרדם על התמיכה בחוק, תודה רבה. אני מקווה שכולם כאן יצביעו בעד.

תודה רבה. אני מזמין את שר המשפטים, חבר הכנסת יריב לוין, להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק.

עשר דקות, אדוני, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, אם אפשר לקבל שקט.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראשית, חבר הכנסת סולומון, אני רוצה לברך אותך על הצעת החוק הזו. אבל אני כן רוצה לומר שאני חושב שצריך לשמור על הגינות במובן הזה שהצעת החוק בנושא של מתן החנינה ומחיקת הרישומים הפליליים ליוצאי אתיופיה היא הצעה של חברת הכנסת צגה מלקו, היא הביאה את ההצעה הזו. אני הסכמתי לצרף גם את ההצעה שלך וגם את ההצעה של חברת הכנסת תמנו, שבעצם לקחתם והבאתם את אותה הצעה כבר אחרי שהיא עברה כאן והגיעה לוועדת החוקה. עיני לא צרה באף אחד, אבל גם אני חושב שצריך - - - - - שנייה,

- - אבל אני חושב שבסוף, כשמדברים את ההצעה הזאת, אי-אפשר שלא להזכיר את חברת הכנסת מלקו ואת העובדה שיש לה זכות ראשונים והיא הובילה את המהלך הזה, היא יזמה אותו, היא הגתה אותו, היא הגישה את הצעת החוק, היא העבירה אותה בקריאה הטרומית. וההישג הזה הוא הישג, אני חושב, של כל הבית, בהנחה שנשלים את החקיקה הזו, אבל הוא בוודאי הישג קודם כול שלה, כמי שהובילה את החוק הזה, ואני חושב שאת הדבר הזה צריך לומר. - - - חבר הכנסת סולומון, אתה יודע, אני חושב שהגינות צריכה להיות, כפי שאני חושב שעומדת לך הזכות על החוק הזה, שהוא חוק חשוב וחוק בהחלט טוב ואני מברך עליו. סעיף 216, שעוסק בעבירת השוטטות, קובע שאדם שמשוטט בחצרים,

בכביש או בסביבתם או במקום ציבורי בנסיבות שיש בהן כדי להסיק שהוא נמצא שם למטרה אסורה או פסולה,

מאסר שישה חודשים. בשנים האחרונות נעשה שימוש מצומצם בעבירה הזו, כבר לא מוגשים כתבי אישום על הבסיס הזה בלבד, אבל אין ספק שיש בעצם השימוש בו, גם במקרים המעטים שזה נעשה, בהחלט פגיעה בציבורים מוחלשים יותר, מסוימים, לרבות בציבור של יוצאי אתיופיה, שאיך נאמר את זה בעדינות? יותר קל להגיש נגדם כתבי אישום בכלל, ובטח בעבירה מהסוג הזה - - - - - - רציתי - - - אדוני שר המשפטים - - - כן, כן שעלולים להשתמש בדברים האלה. לכן אני חושב שבנסיבות האלה יש הצדקה רבה להצעה שלך, ואני חושב שנכון להעביר אותה בקריאה הטרומית. קידום הצעת החוק ייעשה בהסכמת משרד המשפטים והמשרד לביטחון לאומי. אני חושב שצריך יהיה לבדוק שאלה אחת שהיא באמת שאלה שאין לי עליה עדיין תשובה מוחלטת, והיא אם נכון לקבוע ביטול של התיקון מכאן ואילך מרגע שהתיקון מבוטל, או שברגע שמבטלים, נחיל אותו גם אחורה, לגבי עבירות כאלה שאולי בוצעו, הוגשו בגינן כתבי אישום, והן עדיין נדונות וטרם ניתן בעניינם פסק דין.

האמיני לי, חברת הכנסת גוטליב, אני יודע. ויחד עם זאת, יכול להיות שנכון לקבוע קביעה כזאת מפורשת בחוק כדי להסיר ספקות, אבל אני משאיר את העניין הזה באמת לדיונים שיהיו בוועדה, כולל עם הנציגות המקצועית של המשרד שלי. אני שב ומברך אותך על הצעת חוק חשובה, ואני מקווה שהכנסת תתמוך בה ונוכל להשלים את חקיקתה. תודה. נצביע בעד. חבר הכנסת - - - תודה רבה, אדוני השר. חברי הכנסת - - - יש מתנגד?

סעיף 4 לחוק העונשין - - - חבר הכנסת כץ,

סעיף 4 לחוק העונשין קובע שביטול חיקוק מבטל את כל הנפקויוית שלו כלא היו. תודה רבה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, אין דבר שאני אוהב יותר מלעמוד פה, קודם צריך להגיד שאני מתנגד, כן. אין דבר שאני יותר אוהב מאשר לעמוד פה ולהפריך שקרים שיוצאים מפי שרים בממשלה הזו. אז עכשיו, שלמה, עמדת פה, ושומעים רק אותך, אז בוא נעשה סדר בדברים. 1. אמרת שהפצ"רית נתנה הנחיה לא לפגוע בגופי טרור. יש הנחיה כזאת? מישהו שמע על הנחיה כזאת?

אמרת: דבר עם חיילים בשטח, יש פה קצינים בכירים. האם הפצ"רית נותנת הנחיה לחייל בשטח? ברור שלא. אחרי זה הלכו לרעיון החדש של בן גביר, איך מוסיפים מנדטים. אתם יודעים איך מוסיפים מנדטים? ממציאים שקרים. מישהו רוצה להעמיד אותו לדין על הסתה של משהו שקורה, אין דבר כזה, זה חרטא. בדקנו את זה. ובואו נמשיך הלאה. היו פה עוד כמה שקרים שנאמרו פה על הדוכן הזה, כאילו זה כלום, כאילו הכול בסדר. נסית נגד כל מי שמחזיק במשרה ציבורית במדינת ישראל שלא מסכים איתכם. מה יותר טוב מזה? אתה יודע, יש לזה שם. אתה יודע איך קוראים למדינות שעושות את זה?

תעשה אל"ף, ואז נעשה גימטרייה, נגיע לזימבבווה. אני מבין שהפוליטיקלי-קורקט יותר חשוב לך מהלוחמים שלנו. שלמה, אי-אפשר לעמוד פה ולהאשים את כולם ולהאשים את כולם: את ראש השב"כ - - זה ההבדל ביני לבינך: לי חשובים הלוחמים, לך חשוב - - - - - את היועצת המשפטית לממשלה, את ראש המוסד, את הרמטכ"ל. אי-אפשר שכולם יהיו אשמים חוץ ממכם. אתה רוצה להאשים מישהו? תאשים את מי שעמד בראש המערכת, קוראים לו בנימין נתניהו. עוד לא מאוחר מדי לקחת אחריות. אתה רוצה להמשיך ולהאשים מישהו נוסף בשחרור הרשלני, הפושע, הנבזי, של מחבלי נוח'בות ומפקד בית החולים שיפא? תאשים את השר לביטחון לאומי, ואני אגיד לך גם למה, עם נתונים. אתה יודע למה את צריך להאשים אותו? כי הוא קיבל 450 מיליון שקל תקציב בשביל לבנות מתקנים לשמור אותם. אבל מי חתם על הצו? מי שחרר את המחבלים?

ואז מה קרה? הוא פשוט לא עשה את זה, ובגלל הרשלנות שלו שוחררו מחבלי נוח'בה. בגלל בן גביר שוחררו נוח'בות. זאת האמת. אז למה אתה לא עומד פה ואומר: צריך לפטר את בן גביר? כי לא נעים לך? כי אתה שומר על הקואליציה,

על מי אתה שומר? - - - אז הינה, אני אעמוד פה בשבילך ואני אגיד לך: רק על השחרור של הנוח'בות צריך לפטר את בן גביר. ואחרי זה צריך להגיע לראש הממשלה ולשאול אותו: מה אתה עשית ב-7 באוקטובר? אבל אנחנו יודעים מה הוא עשה, הוא ישן. ומאז הוא ישן.

כל תיאוריות הקונספירציה לא עובדות. את מבינה שלא יכול להיות מצב שכולם אשמים חוץ ממכם? לא יכול להיות מצב כזה. - - - אי-אפשר לשמוע אתכם.

איך רק אתם לא אשמים בכלום במדינת ישראל?

תסבירי לי דבר אחד, אחד - - - אני נמצאת במקום של בורים - - - את כאילו בתוך עצמך.

לא יכול להיות שכולם אשמים חוץ ממכם.

- - - משפט אחרון. רק אתם אשמים. אתם יכולים לצעוק עוד הרבה, ולעמוד פה בנאומים - - תודה רבה.

- - חוצבי להבות. קחו אחריות, תתפטרו, ויפה שעה אחת קודם. - - - לשר בישראל אין סמכות לשחרר כלום. חבר הכנסת סולומון רוצה להשיב על ההתנגדות?

אנחנו עוברים - - - - - - סליחה, אפשר לקבל שקט? סליחה, אתם מפריעים להצבעה. אני מבקש לעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון, ביטול עבירת השוטטות), התשפ"ד 2024, של חבר הכנסת משה סולומון. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, ביטול עבירת השוטטות), התשפ"ד 2024,

חוק ומשפט נתקבלה.

עכשיו אני מבין שזו לא הייתה טעות לשונית כשאמרת להפריח שקרים. הפרחת פה הרבה שקרים. לא להפריע להצבעה, בבקשה. כל מה שאמרת לא מדויק, מהחייל שהמצאת, מהחייל שהמצאת, עד להוראה

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק בעניין נציבות תלונות הציבור על שופטים בנושא מינוי הנציב היא הצעת חוק שמטרתה לתקן בעיה שהובילה את מדינת ישראל למבוי סתום. אני חייב לומר, אדוני היושב-ראש, ובמיוחד אדוני שר המשפטים - - - שנייה. חברי הכנסת, אני מבקש, אם אפשר לקבל שקט. אני מבקש במליאה. אנחנו רוצים לשמוע את חבר הכנסת.

אני חייב לומר, אדוני היושב-ראש ואדוני שר המשפטים, שההתנהלות של חלק מחברי הכנסת וכל מיני גורמים מהציבור בנושא הצעת החוק הזו הפתיעה אותי מאוד, מאוד מאוד הפתיעה אותי, כי הצעת החוק מבקשת לקחת כוח משר המשפטים ומהקואליציה ולהעביר אותו להסכמה רחבה בכנסת. אני מבין - - - עם מתק השפתיים - - - סליחה,

תנו לו. לא חייבים להגיב על כל מילה, ריבונו דעלמא. אני כבר שעה פה, לא הגבתי על כלום. לא התכוונתי אלייך. למירב יש מעמד אקס-טריטוריאלי, היא יכולה להגיב על כל הצעת חוק, בהסכמה רחבה. אבל זה על חשבון הזמן שלך. אני בסדר גמור. תנו לו קודם כול לדבר שתי דקות, אחרי זה נתחיל. חברים, יש הליך בכנסת. הצעת החוק הזאת אומרת שאת הפלונטר הזה שמלווה אותנו כבר למעלה משנה בין שר המשפטים לבין נשיא בית המשפט העליון לעניין מינוי נציב, אנחנו חייבים לפתור. אני חייב לומר שבנושא הזה באו אליי לוועדה חברי הכנסת של הוועדה,

מרכז. העבירו חוק פרסונלי, פסול, בעייתי, לא טוב, אבל העברנו אותו כדי לתת עוד חצי שנה לטובת ניסיונות של השר ושל - - - זו הייתה הצעה של השר. הצעת חוק ממשלתית. של השר. שמחה רוטמן (הציונות

אדוני היושב-ראש, אני מבקש להחליף את השלט שבכניסה הזאת של הכנסת. פעם בדקתי שזו כניסת האופוזיציה, והינה - - - - - - שלט של אופוזיציה. לא הכניסה קובעת, המהות.

אני רואה שכאשר אני עומד ומבקר הצעת חוק ממשלתית שאושרה בוועדה, האופוזיציה מפריעה לי. אז נראה לי שאתם הפכתם להיות קואליציה. אני לא מבין מה הולך פה. קודם כול, ימות המשיח. שמחה, עם זה אנחנו מסכימים. אתה לגמרי לא מבין מה הולך פה.

אדוני שר המשפטים, אני מבקש, לאור העובדה שאני תוקף הצעת חוק ממשלתית שלך שהבאת אליי לוועדה בתחילת ימי המלחמה להארכת הכהונה של נציב תלונות הציבור על השופטים, והאופוזיציה וחברת הוועדה לבחירת שופטים מגינה עליך, אני מציע שאולי נחליף את צדדי הקואליציה והאופוזיציה בבית. הצעת החוק הזו, שעברה בוועדה, הייתה חוק פרסונלי ובעייתי שהאריך את כהונתו של הנציב שוהם בחצי שנה, כי כולנו הבנו שמציאות של נציב לא טוב או לא מוסכם או בעייתי, עדיפה על סיטואציה שבה אין נציב, וזו הסיבה שבבסיס הצעת החוק הזו. פנה אליי לא אחד ולא שניים, עורך דין שמשרת בעזה. והוא הגיש בקשה לדחיית דיון, ואמר לשופט: אני משרת בעזה ואני לא יכול להגיע לדיון. השופט, אם מחמת שגגה, אם מחמת זדון, אם מחמת שכחה, צפצף עליו וקבע את הדיון. והוא הסב את תשומת ליבו,

התחפר. אמרתי לאותו עורך דין: תגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור על שופטים.

אימייל של תלונה לנציבות, וקיבל תגובה: המנוי אינו זמין. כמה יש כאלה? זו התגובה.

מאות. מאות.

תגיד לי מספר.

היה דיון פיקוח בוועדה.

ונאמר שהוגשו מאות תלונות. חברת הכנסת בן ארי, את ביקשת להתנגד, נכון? כן, אבל אנחנו מדברים. אז מקבלת.

בסדר, מירב, תני לי רצף.

לא, שאלתי שאלה. אני עונה לך, את הולכת לקבל זכות דיבור.

ויותר מזה, חלק מהן, אני ביקשתי דיווח ממשרד המשפטים, אמרתי להם: מהנציבות, תגידו לי כמה דחיתם.

אז אני אומר, התשובות היו מספרים גדולים. אין לך מספר. אבל אני אומר לך שוב, זה חלק - - - - - - אבל זה חלק מהבעיה, הם בכלל לא פתחו תיק תלונה. אני אומר, העובדה שאין נציב מכהן פוגעת בציבור. למה אין נציב?

שאלה טובה שואלת חברתי חברת הכנסת מירב בן ארי. למה אין נציב? והתשובה היא כי השר לוין והנשיא פוגלמן לא מגיעים להסכמה. הו, למה הם לא מגיעים להסכמה?

נמצא פה השר, תכף הוא יגיב, אולי הוא ירצה להגיד, אבל מירב, בכל זאת,

אל תפריעי לי. לא - - - בסדר, לא לא, הכול בסדר. הכול בסדר. כולנו רוצים לדעת. אני אומר, הם לא מגיעים להסכמה. אם את שואלת אותי, אם הייתי צופה בכלי התקשורת, מה שמכונה ערוצי התבהלה - - די. - - אז אולי הייתי חושב שהבעיה היא שהשר לוין הוא בן אדם קשה שאי-אפשר להגיע איתו להסכמות, ככה הייתי מבין. אבל אז גיליתי, ונמצאת פה חברת הוועדה לבחירת שופטים קארין אלהרר - - - - - אמרתי לה - - - - - אני גיליתי שהיא הצליחה להגיע להסכמות עם השר לוין למנות מעל 150 שופטים, אז כנראה שאפשר להגיע להסכמות.

כנראה שאפשר להגיע להסכמות, ומסתבר שעל מינוי נציב לא רוצים להגיע להסכמות. מי לא רוצה להגיע להסכמות?

בעיניי האחראי לאירוע - - השר לא רוצה.

אה, ולוין הוא סבבה? לא לא, יכול להיות שגם הוא לא בסדר.

יכול להיות שגם הוא לא בסדר. רק פוגלמן אשם - - - ולכן הצעת החוק הזאת באה ואומרת: חברים, לא אכפת לי אם אתם מגיעים להסכמות. בכבוד, תמנו את מי שאתם רוצים. אם אתם לא מגיעים להסכמות, הכנסת

שעומדת אל מול הציבור, הגורם המפקח שצריך לקבל את התלונות אליו וצריך להתמודד עם העובדה שאין נציב, נמצאת על הכנסת. ועכשיו טיפה לגופו של ההסדר. עומדת קואליציה שיש לה רוב, היא יכולה לחוקק חוקים, ואומרת: אני מציעה, והממשלה תומכת, שלא יהיה אפשר למנות ברוב קואליציוני את הנציב. די כבר - - - מה קרה? אנחנו לא רוצים את זה. את לא רוצה?

את רוצה שחיילי המילואים - - הו,

- - ימשיכו לעמוד אל מול שוקת שבורה, לא יהיה להם למי להתלונן, העיקר שפוגלמן יוכל לאחוז בקרנות המזבח - - מה הקשר?

- - ולדאוג שאין נציב. כל פעם שאין לך תשובה, אתה דוחף את אנשי המילואים, כי אנשי מילואים - - - מעבר לדבר הזה - - - מה הקשר? מעבר לדבר הזה, חברת הכנסת בן ארי, מעבר לדבר הזה, מעבר לאותה התעקשות והיאחזות בקרנות המזבח, הצעת החוק הזאת באה ואומרת את האמת, את האמת, שלא ייתכן שנכון לעכשיו, ואת זה אני יודע כעובדה, יש תלונות שהוגשו כנגד השופט פוגלמן אישית, הוא גם שופט, ועכשיו אי-אפשר למנות נציב בלי שפוגלמן יגיד: אותו אני רוצה. עכשיו אני שואל: באיזה גוף במדינה או בעולם אנחנו היינו אומרים: מי שיחליט מי יברר את התלונות עליו אישית - - הו,

- - יהיה הנציב, יהיה האדם, יהיה הנציב.

שנתחיל עם החיילים? עם השוטרים? עם מי, עם הסוהרים? שנייה, ולא נכון, לא נכון, לא נכון.

לכולם יש מישהו מתוך הארגון, אבל השופטים - - - שמחה - - - סליחה, אדוני היושב-ראש, תקשיב, נשארה לי רק עוד דקה. בואו נסכם שבדקה האחרונה אתם לא מפריעים לי. אין בעיה, אתה פנית אליי. גם נציב תלונות - - - שנייה, חברת הכנסת בן ארי, יש לך זכות דיבור,

בסדר, אז בוא נסכם שבדקה האחרונה, אל תפריעו לי. לכן אני אומר, המציאות הזאת היא הזויה. אין שום גוף בעולם שהיינו אומרים לבן אדם אישית, פרסונלית: אתה תחליט מי יברר עליך את התלונות. זה דבר שאנחנו לא אמורים לקבל ולא צריכים לקבל. אבל אני אגיד לכם יותר מזה: אם מחר בבוקר מגיעים להסכמה, כמו שהסכמתי לוותר והסכמתי להאריך את כהונתו של נציב שבעיניי היה נציב לא טוב, ויש לי רשימה ארוכה של הוכחות למה שוהם היה נציב לא טוב, אבל אני אמרתי: עדיף נציב שאני לא שלם עם מינויו ובחירתו על פני זה שלאזרחי ישראל לא תהיה כתובת, ואני הסכמתי לזה והעברתי חוק בלב כבד, כי אני ידעתי שהוא לא יעשה את עבודתו בצורה טובה, אם ימצאו מועמד, אני לא צריך את החוק עכשיו. אבל אנחנו לא יכולים לעמוד אל מול הציבור במדינת ישראל ולהגיד שבגלל המריבות הפוליטיות המטופשות - - כן,

- - לא יהיה להם למי להתלונן כאשר שופט פוגע בזכויותיהם הדיוניות. ולא רק שופט, ובזה אסיים - - - תודה רבה. רק את ה-20 שניות שלקחו לי. לא רק שופט, הנציב הזה אמור לבדוק גם תלונות על בתי הדין הרבניים, גם על בתי הדין השרעיים, ואין כרגע כתובת לאזרחי ישראל, ומי שלוקח את אזרחי ישראל בני ערובה למאבקים הפוליטיים שלו, יראה הציבור וישפוט. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אני אזמין את כבוד השר חבר הכנסת ושר המשפטים יריב לוין להציג את עמדת הממשלה ביחד על הצעת החוק.

חיילי צה"ל המתוקים שלנו, אין כמוכם. אין כמוכם בעולם. חברי הכנסת, המליאה רוצה לשמוע את השר. בבקשה לשמור על השקט. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לספר לכם, חברות וחברי הכנסת, על - - - סליחה, אפשר לקבל שקט במליאה? סליחה. אדוני היו"ר - - - סליחה, זה מכל הכיוונים, מכל הצדדים. אני רוצה שקט מוחלט, זה הכול. כבוד השר, בבקשה. אני רוצה לספר לכם, חברות וחברי הכנסת, על הפעם האחרונה שבה הוגש דוח נציב תלונות הציבור על שופטים, דוח שמוגש לנשיא בית המשפט העליון ולשר המשפטים. אנחנו התכנסנו בלשכתו של ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון,

הנציב הגיש לנו את הדוח. בתום הטקס הקצר הזה, התפרסמה הודעה,

המיקרופון לדעתי חלש מאוד,

הרעש גדול מדי. ייתכן, מזכירות הכנסת, כבוד השר אומר שהמיקרופון חלש מדי. בתום הטקס הזה, פרסמה הנהלת בתי המשפט הודעה, לכאורה טכנית, על כך שהוגש הדוח על ידי הנציב, ולהודעה הזו צורפה תמונה. אדוני, אני לא מסוגל.

אני מבקש שקט במליאה, לא יכולים לדבר, לקרוא לסדר על שיחות סרק. אני מבקש, רבותיי נא לא לנהל שיחות בקול רם. אני מבקש, סדרני הכנסת, נא לראות שיש שקט באולם. תודה רבה. ואז פורסמה על ידי הנהלת בתי המשפט הודעה שאליה צורפה תמונה, והתמונה הייתה כזאת: רואים בה שלושה אנשים, את ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, את נציב תלונות הציבור על שופטים ואותי. אני עומד ומעיין בדוח, ואילו ממלא מקום הנשיא יחד עם הנציב מחובקים זה בזרועות זה כחברים טובים שמצאו האחד את השני לאחר תקופה ארוכה. נדמה לי שהתמונה הזו, אדוני היושב-ראש, ממחישה יותר מהכול את האבסורד שאנחנו נמצאים בו, שבו מי שאמורים לקיים ביקורת ופיקוח הם חברים אישיים של המבוקרים

והרבה פעמים אנשים שישבו לשכה לידם בבית המשפט העליון אך לפני זמן לא רב. באופן הזה, איך יכול להיות אמון של הציבור בפיקוח מהסוג הזה, שלא לדבר על השאלה איך בכלל יכול להיות באמת פיקוח אמיתי? בהחלט יכול להיות שיהיה איזשהו שופט של בית המשפט העליון שיהיה כל כך נטול פניות, שיצליח במצב הבלתי-אפשרי הזה לקיים ביקורת ובקרה אמיתיים, אבל כאשר חוקקו את החוק בכנסת, נקבע במפורש שמי שיהיה הנציב יכול להיות לא רק שופט של בית המשפט העליון, ואפילו לא רק שופט בכלל, אלא יכול להיות גם מישהו אחר. אלא מה קרה? מאחר שהחוק נתן זכות וטו לנשיא בית המשפט העליון על מינויו של הנציב, כל הנציבים שמונו, הפלא ופלא, היו כולם שופטי עליון לשעבר, במסגרת השיטה של חבר מסדר לחבר איזה ג'וב טוב אחרי הפרישה, אבל גם מתוך הרצון הזה לשמר את השליטה על הביקורת על עצמם. אני פניתי לממלא מקום נשיא בית המשפט העליון והצעתי לו: בוא נמנה מבקר שאיננו מכיר את השופטים, שאין לו יחסים אישיים איתם, שלא בא מתוך העולם הזה. למה? הסברתי למה לפני רגע. אמר לי ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון: אין סיבה לחרוג מהנוהג הקיים למנות שופט עליון. חברי הכנסת מהקואליציה. חברי הכנסת. חברת הכנסת שטרית. אנחנו רוצים לשמוע את השר.

אני רוצה מבקר שמבקר, לא מבקר שמתחבק עם המבוקר. זה הוויכוח. עכשיו, אני אגיד יותר מזה. בשעת המלחמה יש ויכוחים שנכון לדחות, ואני הייתי זה שהציע, כאשר פרצה המלחמה, לאפשר הארכה של כהונת המבקר הקיים למרות כל הבעייתיות שיש בה,

שאנחנו נוכל לדון בעניין הזה שלא בעת המלחמה. אתם יודעים מי התנגד? אתם. אתם. אמרתם לי: לא מסכימים. רק חצי שנה. התעקשתם לנהל את הוויכוח והדיון הזה עכשיו, תוך כדי המלחמה. ואז אתם באים ואומרים: מה פתאום אתם מביאים את זה עכשיו ולמה אתם מביאים את זה עכשיו. זה בא עכשיו בגללכם, לפי הדרישה שלכם. לפי הפשרה על מועד הארכה שנעשתה בחוק שהעברנו פה על פי מה שאתם הכתבתם. אז אל תגידו לי עכשיו למה זה בא ולמה צריך את זה. אנחנו נמצאים, אדוני היושב-ראש, במצב שבעצם אומרים לי כך: או תסכים עוד פעם למינוי של שופט עליון, או לא יהיה נציב ולא תהיה ביקורת בכלל. השר, זה לא נכון.

חבר הכנסת קריב, אני רוצה לתת לשר לסיים את דבריו. יש מתנגד שיגיד את ההתנגדות. זה לא נכון - - - אה, מוכנים. אז אני מוכן לדון גם עכשיו, עד שהחוק יעבור בקריאה שלישית. אני אומר לך שזה כן נכון. בשביל זה יש ועדה. וזו העמדה. אני בא ואומר, אני עומד על כך שיתמנה אדם שיוכל לקיים ביקורת פתוחה, אמיתית, ללא פניות, ללא קשר אישי למבוקרים, ללא מחויבות אליהם, אגב, בדיוק כמו שהחוק מאפשר כבר היום. אבל המצב שבו כתוצאה מההתעקשות הזאת באים ובעצם אומרים לי: או תיכנע לתכתיב שלנו או שלא תהיה ביקורת בכלל כי לא יהיה אפשר למנות נציב, אני לא מוכן לקבל את המצב הזה, ואני חושב שבצדק חבר הכנסת רוטמן לא מוכן לקבל אותו, ולכן בצדק הוא מציע את הצעת החוק הזו. אומר, אדוני, עוד דבר אחד. אני חושב, וזה לא סוד יש לנו כל מיני מחלוקות, בעוד סוגיות: מינוי נשיא בית משפט עליון - - סליחה, אפשר לקבל שקט באולם? סליחה. - - בחירת שופטים לבית המשפט העליון. יש לנו מחלוקות, יריעת מחלוקת לא קטנה. אני, מרגע שכינסתי את הוועדה בעת מלחמה, עמדתי על כך שמינויים יתבצעו אך ורק בהסכמה רחבה. התוצאה - - חברת הכנסת גוטליב, אני יכול לבקש שקט? אם יש למישהו משהו להגיד, יכול לבוא להגיד את זה למזכיר בשקט. - - - הטמפרטורה של המזגן. בשקט אפשר לדבר עם מזכירות הכנסת על זה. לא צריך לצעוק. אפשר לדבר עם המזכירות.

אני לא מסוגל להתחרות עם חברת הכנסת גוטליב.

סליחה, חברת הכנסת גוטליב, סליחה. מדברים - - די. אני באתי ואמרתי: אנחנו נבצע מינויים בהסכמה רחבה בעת הזו. אמרו לי: לא ילך. אמרתי: ועוד איך ילך. הצלחנו למנות עד היום 162 שופטים בחצי שנה בהסכמה כללית. זה הישג שלא היה כמוהו. מעולם בתולדות המדינה לא מונו 162 שופטים בשנה אחת, ואנחנו נמצאים, בקושי השלמנו עכשיו חצי שנה. אתה מעכב את זה. נשארו מחלוקות, חבר הכנסת להב הרצנו, וגם במחלוקות האלה אפשר להגיע להסכמות. אבל תראה מה עושים, באים ואומרים ככה: במינוי נציב אנחנו נטיל וטו, ואם אתה לא תסכים, אז נשאיר אותך בלי ביקורת. אבל במינוי נשיא לעליון בית המשפט העליון ישתלט על הוועדה, יבטל את הסמכות שלי כשר לנהל אותה, והוא יכפה את מינוי הנשיא בשיטת החבר מביא חבר הרגילה. בן ערובה. חבר הכנסת להב הרצנו, אני אומר לך, אם יש הסכמה כללית שעושים הכול בהסכמה - - אין הסכמה על זה. אין הסכמה על זה. תקשיב רגע. לי יש סבלנות, אני מוכן לחכות גם עם זה בהנחה שעושים הכול בהסכמה, אבל אם רוצים הסכמה פה אבל שם מנסים לכפות עליי ולקחת את הסמכות ובאמצעות צווים שערורייתיים, חסרי תקדים, בניגוד עניינים מוחלט, להשתלט לגמרי על הוועדה לבחירת שופטים, לזה אני לא מסכים, ואף אחד לא יסכים.

לכן אני מציע לכנסת לאשר את הצעת החוק, כדי שאנחנו נוכל להבטיח את זה שתהיה ביקורת הוגנת, ישרה, ראויה, ללא משוא פנים, ואולי הייתי אומר ברוח הימים האלה, היא דרושה בעיקר למי שיש בידיהם כוח כמעט בלתי מוגבל ולמי שיש בידיהם כוח לקבוע גורלות של אנשים ולשלול את חירותם, ושם צריכה להיות הביקורת הכי בלתי תלויה, הכי נשכנית ואמיצה, ולא ביקורת מחבקת של חבר מביא חבר וחבר כאילו מבקר את החבר. ולכן אני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת - - אולי - - שנייה,

חבר הכנסת. אין עכשיו קריאות. - - ולאפשר לנו, נציב שירות המדינה,

חבר הכנסת שטרן, אני אזכיר לך, נבחר כל השנים, כל השנים, על פי החוק שנקבע פה בכנסת באותה צורה. אני כבר אומר לך, אם תרצה להגיש הצעת חוק שמינוי תפקידים בכירים בשירות הציבורי ייעשו בדרך שבה כשמתחלפת הממשלה תהיה גם תחלופה שלהם, אני בעד לשקול את העניין הזה. זאת לא הצעה כל כך רעה. לא הצעה כל כך רעה.

אז אם זה לא מה שאתה מציע, הגיע מצב, כמו שיועצת משפטית נבחרה בקדנציה הקודמת כי כך יצא לוח הזמנים, עכשיו צריך לבחור נציב, מה לעשות?

לכן אני חושב שההצעה הזו, שמבטיחה בחירה של נציב בהסכמה רחבה כאן, בבית הזה, היא הצעה נכונה, צודקת, תחלץ אותנו מהמצב הזה שאין בו נציב, ומה שבעיניי הכי חשוב, תבטיח ביקורת אמיתית במקום שהיא כל כך נחוצה. תודה רבה.

חברת הכנסת בן ארי, את רוצה להתנגד לחוק, בבקשה, חברת הכנסת בן ארי.

מירב, תהיי עניינית. מאוד עניינית. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לשאול אותך ואת שמחה: מה קורה? נגמרה המלחמה? נגמרה המלחמה? חזרנו ל-6 באוקטובר? כל היום אתם באים ונואמים: ביחד ננצח, אחדות. מה זה החוק הזה?

זה סחיטה באיומים. במקום שתשב עם פוגלמן, תסגרו ביניכם נציב, אתה מביא את זה לפה. עכשיו בא אליי שמחה ובמתק שפתיים שלו: אבל בכל זאת, הסכמה רחבה, חברי האופוזיציה יבחרו. מירב, את יכולה

לא רוצה לקחת חלק בזה. אתה חושב שאתה תעלה לפה ותגיד לי במילים היפות: תראו, תראו, אני אביא לכם שגם אתם תבחרו. לא רוצה. לא רוצה את ההפיכה המשטרית שלך. לא רוצה את השיח של 6 באוקטובר. במקום שתתעסקו אך ורק במשפחות החטופים - - - - - - תקשיב לי,

אני ישבתי פה עשר דקות ושמעתי את הבלה-בלה-בלה שלך, כמו שבצלאל עונה.

ואני אומרת לבצלאל: תקפו היום חיילי מג"ב, תקפו היום לוחמי אש בגבעת אסף. אמרתי לו: תעלה לפה ותגנה.

זרקו לפיד על ברק.

אני מגנה אלימות משני הצדדים. זה כמו אלימות בקפלן. לא, לא. כשזורקים בקבוקי תבערה על לוחמי מג"ב, זה לא, כששורפים כבאית של לוחמי אש, זה לא. ואף אחד מכם לא מסוגל לבוא לפה ולהגיד: ככה לא פועלים, ולגנות. במקום זה, עם המתק שפתיים שלו, הוא עולה לפה: זה הסכמה

אני רוצה חברי אופוזיציה וקואליציה. האויבים זה בתי המשפט. אתה עושה כאן, תקשיב לי, איפה אתה? שמחה, אני ישבתי עשר דקות והקשבתי, שלוש דקות תקשיב. אני פה, אני מקשיב לכל מילה. לא, אתה לא.

עסוק בלפטפט. את עושה לי מבחן? לא, אני רוצה שתקשיב. אמרת שיש לי מתק שפתיים וגם עשית חיקוי שלי. אני אומרת לך תמיד.

זו עוד אבן בהפיכה המשטרית - - מירב. - - ואם

לא יעבור, שמחה.

עזוב - - - אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, במשך כמה

נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, נגד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, בעד עודד פורר,

יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, נגד מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת שעוד לא הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח זאב אלקין, נגד משה ארבל, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, נגד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן,

אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח משה סולומון, בעד אופיר סופר, בעד איימן עודה, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אליהו רביבו, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת במליאה שעוד לא הצביעו ורוצים להצביע? (קורא בשמות חברי הכנסת) גדי איזנקוט, נגד ואליד אלהואשלה, נגד יש חברי כנסת שרוצים להצביע ועוד לא הצביעו? תמה ההצבעה. מזכיר הכנסת, נא לסכם את ההצבעה.

51 נגד. חברי הכנסת, אני קובע כי הצעת חוק נציבות תלונות הציבור על שופטים (תיקון,

התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק והמשפט לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תיקון, מעצרים מינהליים בגין חברות בארגון טרור), התשפ"ד 2024. של חבר הכנסת שמחה רוטמן. אני מזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן לנמק את ההצעה. מה זה, יום שמחה רוטמן? מה עכשיו? מה זה? סימון, יש לי תחושה - - אני לא מבין את זה. - - יש לי תחושה - - - סימון, סימון, תיזהר. אני אגיד לך שלוש, אני אגיד לך שלוש. אני חושב שהוא לוקח לכם את המכסות. אל תהיו כאלה שמחים. דוידסון, הפעם שיחקת אותה. חיים שכאלה, חיים שכאלה. עשר דקות לרשותך. וולדיגר, וולדיגר מספיק זמן פה כדי להבין מה קורה. חזרה ההפיכה המשטרית, שיטת הסלמי. שמחה, לא התגעגענו אליך. לא התגעגענו

כן, רק הבוקר. אפילו עוד לא שמעת מה החוק.

אני מכיר את - - - עדיין לא הצגתי אותו וכבר אתה מפריע. הצעת החוק מבקשת להגן על אזרחי מדינת ישראל, ובניגוד להררי הפייק, הררי הפייק שיוצאים מהאגף - - - אלה - - - מכוניות - - - שנייה, אני לא יכול להגיד אגף ימין כי זה לא אגף ימין, אבל הם מימיני - - השמאלנים. - - אבל בשמאל שלכם. איך אתה מגדיר את אלה שתקפו היום לוחמי צה"ל, מג"בניקים? - - - לא, אבל זה הם, הם. הימין, זה הימין. הימין הקיצוני.

הימין הקיצוני. - - - הקיצוני שיושב פה. אני חייב לומר, אני פעם חיפשתי תרגום למילה "ממלכתי", חיפשתי תרגום. האמת היא שלדעתי גם הכנסת לא ממש הצליחה למצוא תרגום, והמפלגה המחנה הממלכתי, אין תרגום למילה ממלכתי לשפה האנגלית. תהיתי לעצמי למה אין תרגום למילה ממלכתי, והסתבר לי שדווקא יש מילה מתאימה, ככה גיליתי היום, כי אלו שקוראים לעצמם ממלכתיים הם למעשה פשיסטים, וזה תרגום טוב. למה הם פשיסטים? כי הם באים לפה לריב איתי, אדוני היושב-ראש, על הצעת חוק שמנסה לצמצם את הכוח שבידיים של המדינה לקחת אזרח ולהכניס אותו למעצר מינהלי, בלי ראיות, בלי הליך תקין. ואני, מהימין, אומר: זה לא טוב, ובאים האנשים הממלכתיים, מהמרכז ומהשמאל, ואומרים: כן, אנחנו רוצים שיהיה למדינה הרבה כוח להכניס אנשים למעצר מינהלי, אנחנו רוצים שזה לא יהיה מוגבל, אנחנו רוצים שתהיה החלטה של גורם בשב"כ שפלוני מסוכן לביטחון המדינה או לביטחון הציבור, והבן אדם ייכנס למעצר מינהלי, זה מה שאנחנו רוצים. זו המדינה שהם רוצים. אז למה אתה לא מבטל את המעצרים המינהליים?

אדוני היושב-ראש, הפשיזם הזה - - - אז למה אתה לא מבטל? אני אענה לך, מרב. מרב, שאלה מצוינת, ואני אענה לך. לטובת אלה שלא שמעו, מרב שאלה שאלה מצוינת: מדוע אתה לא מבטל בכלל את המעצרים המינהליים? והתשובה היא מאוד פשוטה, אדוני היושב-ראש, מאוד מאוד פשוטה: כל

בעולם מתמודדת עם קבוצות שוליים קיצוניות,

גם עם קבוצות שוליים קיצוניות וגזעניות.

מי אצלנו?

מתמודדים. מתמודדים. - - - שנייה. יש איום אחד שקיים על מדינת ישראל שהוא איום ייחודי,

והאיום הזה הוא הטרור של אנשים שקמים עלינו לכלותנו. חווינו את זה ב-7 באוקטובר, חווינו את זה לצערי היום בפיגוע בכרמיאל. - - - אפשר בבקשה לא להפריע לי, אדוני היושב-ראש?

אני לא רוצה לקרוא לסדר, אבל אני אתחיל לקרוא לסדר. חווינו את זה ואנחנו לצערי חווים את הטרור שבא להשמיד את מדינת ישראל ולהרוג את אזרחיה מאז קום המדינה, ועוד לפני קום המדינה. ובגלל התרחיש המאוד-ייחודי הזה, והחובה החוקתית שקיימת על מדינת ישראל שנקבעה בחוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי להגן על חיי אזרחיה, מחויבות בסיסית שקיימת לכל מדינה בעולם, אבל במדינת ישראל המחויבות הבסיסית הזאת עומדת בסכנה יום-יומית, מה שלא קיים באף מדינה דמוקרטית אחרת בעולם, נתנו לכוחות הביטחון שלנו כלי ייחודי להתמודד עם אתגר ייחודי. מה עשו איתו כוחות הביטחון, במקרים שאנחנו יודעים? ואחת הבעיות הקשות של הכלי הזה, שאת רוב המקרים אנחנו לא יודעים, ואין פיקוח פרלמנטרי, והם עושים מה שהם רוצים, ובמקרים מסוימים אנחנו גם יודעים שהם עושים שימוש שגוי ושימוש פסול. אנחנו יודעים את זה. הם משתמשים בכלי הזה של המעצרים המינהליים שאנחנו נתנו להם למטרה ממוקדת, מלחמה בטרור, לזה נתנו להם את הכלי, הם משתמשים בזה כדי לטפל בבעיות אחרות, בין שמדובר בקבוצות שוליים גזעניות,

צריך לטפל בזה, אבל צריך לטפל בזה בכלים משטרתיים, כמו שכל מדינה דמוקרטית מתמודדת. הכלי הזה של מעצרים מינהליים צריך להיות ממוקד באיום הטרור שעומד בפני מדינת ישראל. גם הטרור היהודי. למה?

למה? יש לי שאלה אליך, חבר הכנסת מאיר כהן.

אתה אומר עלינו גזענים?

יש לי שאלה אליך, חבר הכנסת מאיר כהן. מי גזען פה? מי גזען פה? אין טרור יהודי?

טרור יהודי? יש לי יש לי שאלה אליך, חבר הכנסת מאיר כהן.

מה היה הבוקר? למה אתה לא עונה מה היה הבוקר? יש לי שאלה אליך, חבר הכנסת מאיר כהן. כן, בבקשה.

והדילמה הזאת נמצאת לפתחנו גם בוועדת חוקה,

אנחנו צריכים למקד את הכלי הזה, והלוואי הלוואי שנגיע לדרך של לצמצם את השימוש בו כמעט לאפס.

אם היה מתקבל מידע מודיעיני, צריך לעצור אותם או לא? אדוני היושב-ראש. פגיעה בחיילי צה"ל. אני חייב לומר שזה ממש קשה. זה גם לא מן העניין.

זה אפילו לא מן העניין. ממש קשה. ולכן, אדוני היושב-ראש - - מה לא מן העניין?

- - אנחנו חזינו לפני דקות ספורות באופוזיציה שתקפה אותנו על זה שאנחנו לא רוצים - - אתה לא יכול להגיד את זה. - - להעביר חוקים בהסכמה רחבה על חוק שדורש ומחייב הסכמה רחבה, והם התנגדו. - - - זמן מלחמה - - - עכשיו אנחנו נחזה בכל אבירי זכויות האדם מתנגדים לחוק שמקדם זכויות אדם. מה שנקרא, זה מאוד מחובר, אדוני חבר הכנסת סימון דוידסון - - מה קרה הבוקר כשתקפו חיילי צה"ל - - - - - חבר הכנסת סימון דוידסון,

החוק טוב - - תשאל אותו מה קרה היום בבוקר עם חיילי צה"ל. לזה אין תשובה. - - החוק מקדם את

גם ככה הוא לא מדבר על העיקר. בוא ננסה להבין. ואז אני גיליתי, אדוני היושב-ראש, שהארגון שכל כך דרש להרתיע ולהפחיד אותי ואת חבריי שתומכים בהצעת החוק הזו, הוא כל כך דרש לעשות את זה, כי אם ישחררו, אם ישחררו, חס ושלום, אנשים מהמעצר המינהלי, אז תהיה פגיעה בביטחון מדינת ישראל, גיליתי שבגלל מצוקת מקום בבתי הכלא, שחררו את ד"ר מנגלה המודרני. מי אחראי למצוקת המקום?

עם גרגר של מלח, את האזהרות שלהם על פגיעה בביטחון המדינה, כי אם בשביל קצת יותר מקום בבתי הכלא אפשר לשחרר את ד"ר מנגלה, שניהל את בית החולים כמצודת טרור, אז שלא יטיפו לי על ביטחון המדינה. אתם שחררתם אותו. אתם שחררתם אותו. על איזה צד החוק הזה מגן? על איזה צד? על צד פשיסטי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לחוק הזה יש מתנגד, אה, סליחה, כבוד השר. אני מזמין את שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין להציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק. חברי הכנסת שרוצים לצעוק קריאות ביניים, אני בעד דיון פתוח, אני בעד קריאות ביניים. אבל אני משתדל שני דברים: א. שנהיה אחד-אחד, ב. שיהיה פחות או יותר במסגרת העניין. זה הכול. לא, רק במסגרת העניין. פחות או יותר. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן עוסקת באמת בסוגיה חשובה, והיא נושא השימוש בסמכויות שעת חירום לעניין מעצרים מינהליים. צריך לומר, הכלי הזה הוא כלי קשה, כלי שתמיד עדיף להימנע ממנו ככל הניתן, אבל הוא בוודאי קשה באופן מיוחד כאשר נעשה בו - - - אדוני השר,

אמרתי לך דברים מאוד ברורים. אני חושב שזה כלי קשה, זה כלי שככלל, ככל שאפשר - - - הסנדק שלך השתמש במילים יותר קשות. אני לא מגיע לדרגתו.

אבל זה - - - לא, לא. ממש לא. איך אומרים, יש אילנות שהם גבוהים מהישג ידי. אבל אני חוזר ואומר, ואני אומר את זה באמת, חבר הכנסת כסיף, אני חושב שהכלי הזה הוא כלי לא פשוט. אני עוד זוכר ויכוח שהיה לי כחבר הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין עם אביחי מנדלבליט, עוד בימיו בצבא, סביב הסוגיה הזו והשימוש במעצרים המינהליים. אבל בוודאי שהדבר הזה הוא בעייתי במיוחד כאשר הוא נעשה כלפי אזרחים ישראלים. ולכן אני חושב שההצעה של חבר הכנסת רוטמן, שבהחלט יכול להיות שצריך לדייק אותה ולתקן בה דברים, ואולי למתן אותה בהרבה מובנים, אני חושב שעצם הדיון שהיא פותחת - - - כמו שמיתנתם את עילת הסבירות. הינה, הינה, זו דוגמה קלאסית. קריאות ביניים, העיקר כן לעניין, לא לעניין, מן העניין - - - זה לעניין. תן לו לדבר. קריאות הביניים האלה זה הפרת סדר, אז אני מבקש - - - אז תפעיל מכת"זית.

לא, זה הפרת סדר.

- - - וואו.

אני חושב שהיא בהחלט תיאלץ את כל המערכות להתכנס לאיזשהו דיון ענייני ולבחון את הדברים לעומק, דבר שאגב, אני ניסיתי כאשר עיכבתי את החוק בוועדת שרים לחקיקה וביקשתי שיתקיים שיח מסודר על הדבר הזה. התרשמתי, אני חייב לומר, שאין נכונות ופתיחות אמיתית במערכות האמונות על הנושא הזה לבדוק את הדברים בצורה רצינית ועניינית לעומק, ולכן חשבתי שלפחות העברת החוק בקריאה הטרומית אולי תגרום לאיזשהו שיח יותר רציני בעניין הזה. אני חושב שהפתרון שמציעה חבר הכנסת רוטמן, של הצורך בשימוש בכלי הזה רק כנגד מי שמוגדרים כחברים בארגון טרור, עם כל התהליך שנלווה לעניין הזה, הוא אפשרות. הוא לא בהכרח הדרך היחידה והמדויקת ביותר לעשות את זה, לא בהכרח שם דווקא עובר קו ההבחנה האבסולוטי, אבל אני חושב שזה בהחלט דבר שראוי לבחון אותו, ראוי להתעמק בו. אני אומר שוב,

נכון היה יותר לעשות את זה טרם הקריאה הטרומית, בהנחה שהמערכות השונות היו מוכנות להתכנס לדיון ולשיח אמיתי על הדבר הזה. מאחר שזה לא קרה, אני מקווה שזה יקרה אחרי הקריאה הטרומית. בוועדת שרים לחקיקה קבענו בהחלטה שלנו שנתמוך בהצעה בקריאה הטרומית, אבל בכפוף לכך שחבר הכנסת רוטמן כמובן מתחייב לכך שהחוק לא יקודם מעבר לקריאה הטרומית, ויוחזר לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה על מנת שבאמת נראה שהיה שיח והצליחו להגיע לאיזושהי תוצאה יותר טובה.

טוב, אני לא אחראי לגובה המיקרופון. אולי תתקרב קצת. ולכן אני ביקשתי, וזה התנאי שהציבה ועדת שרים לחקיקה, שהחוק יחזור לדיון בוועדה לפני הקריאה הראשונה. אני מקווה שעד אז יימצאו הבנות שאולי אפילו ייתרו את המשך החקיקה.

אנחנו בוודאי נידרש לעניין בדרך כזאת שבאמת נמצא נקודת איזון נכונה ומתאימה, כי מציאות של מעצרים מינהליים המוניים או במספרים גדולים, בטח ובטח כשמדובר באזרחים, היא לפחות דבר שצריך לבדוק אותו לעומק לפני שמשלימים וממשיכים איתו כאילו דבר לא קרה.

תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב ביקש להתנגד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי השרים,

אני מבקש להשתתף בצער המשפחה של קורבן הפיגוע בכרמיאל, ששמו טרם פורסם, ואיחולי החלמה לפצוע. יש תפאורה הולמת לחוק של יושב-ראש ועדת החוקה ב-24 השעות האחרונות. התפאורה מורכבת מהאמירה של השר עבריין והגזען לביטחון לאומי, שאמר אתמול בבית משפט שהוא תלה את התמונה של ברוך גולדשטיין בביתו כדי שלא יעשו לו רצח אופי. שמעתם? והתפאורה נוספת הגיעה הבוקר מהתמונות מהמאחז של גבעת הראל, תמונות של מתנחלים קיצוניים שרוגמים באבנים חיילים, לוחמי אש ושוטרים, גורמים נזק כבד לרכבים הממוגני-ירי שלהם ומתנהגים בהם כאילו הם האויב. ומדוע זו תפאורה הולמת? מכיוון שהצעת החוק הזו משקפת את המנהג הנפסד של הימין הלאומני בישראל לנצל שפה של זכויות אדם ושפה ליברלית ושפה דמוקרטית על מנת לקדם את המשנה הגזענית שלהם. מעצרים מינהליים הם כלי מאוד מאוד מטריד בדמוקרטיה, ובאמת, החוק שמסדיר את סמכות ההוראה על מעצרים מנהליים משנת 1979 הוא חוק חסר שצריך לתקן אותו. אבל מה שמציע לנו כאן יושב-ראש ועדת החוקה של כנסת ישראל הוא לא תיקון של חוק המעצרים המינהליים, אלא הוא להשאיר את המעצרים המינהליים בעבור פלסטינים ולהעניק חסינות מפני מעצרים מינהליים לטרוריסטים יהודים. זו משמעות החוק. כיצד ניתן לקבל חוק שאומר שיש פרוצדורה אחת לאזרחים ישראלים, כאשר לתושבים פלסטינים שחיים באותו תא שטח ישנה פרוצדורה אחרת? אם מה שהיה מעניין באמת את חבר הכנסת שמחה רוטמן זה זכויות אדם וערכים דמוקרטיים, הוא לא היה מסייג את הצעת החוק שלו רק לאזרחים ישראלים.

אין הבדל? אבל שמחה רוטמן וחבריו לא מעוניינים בדמוקרטיה,

הם מבקשים שנקבע בחוק את האפליה ואת ההבחנה הגזענית ואת הרצון להגן על זכויות אדם של יהודים ושל ישראלים, כאשר ליבם גס בזכויות אדם של תושבים שנמצאים תחת שלטונה של מדינת ישראל. בקיצור, חברנו, עמיתנו שמחה רוטמן, לך ותעבוד על מישהו אחר - - תודה רבה. - - כשאתה מדבר בשם הדמוקרטיה - - חבר הכנסת קריב,

אתה רוצה להשיב? חבר הכנסת שמחה רוטמן מעוניין להשיב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני אענה בקצרה, למרות שעם כל כמות הפעמים שחבר הכנסת קריב אמר שמחה רוטמן, אני יכול רק על הודעה אישית לתפוס עד 24:00. אני חושב שמה שראינו עכשיו זה המופת של הדיון הלא-ענייני שמתקיים בכנסת. החוק הוא זכויות אדם, החוק הוא דמוקרטיה, אבל שמחה רוטמן הוא לא דמוקרטיה, אז אנחנו נגד. פעם אחת תהיו ענייניים.

פעם אחת תדאגו לזכויות אזרח ואדם.

פעם אחת תבואו לדיון ענייני בנושא שבו מדינת ישראל היא היחידה בעולם המערבי שעושה מעצרים מינהליים. אבל לא, מה פתאום. אנחנו נגד בגלל זהות המציע.

תקשיבו, אני רק מודיע כאן ועכשיו: חבר הכנסת מיקי לוי, כמשל, אם אתה רוצה להחליף אותי כחותם וזה מה שיעזור לראש המפלגה שלך, שהכול אצלו ענייני ולא פרסונלי, לקדם את החוק, אני מוותר על הקרדיט. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה שמית. אני מבקש לקרוא בשמות חברי הכנסת. חברי הכנסת, אני מבקש לשמור על שקט.

אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, נגד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, נגד משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, נגד ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד ירון לוי, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, נגד צביקה פוגל, בעד עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת אבקש לחזור על שמות חברי הכנסת שעדיין לא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד חילי טרופר, אינו נוכח מרב מיכאלי, נגד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אליהו רביבו, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת פנינה תמנו, נגד האם יש מישהו מחברי הכנסת שעדיין לא הצביע?

עודה, נגד אבקש למנות את קולות חברי הכנסת, בבקשה. 54 בעד,

אני קובע כי הצעת חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תיקון, מעצרים מינהליים בגין חברות בארגון טרור), התשפ"ד 2024, של חבר

אושרה בקריאה הטרומית ותעבור לוועדת החוץ והביטחון לצורך הכנתה לקריאה הראשונה. חוקה. לוועדת החוקה.

יושב ראש ממשלה שעושה הכול רק בשביל להישאר בשלטון, לא הייתה הבנייה וההשקעה שגידלה את חמאס מלהיות ארגון טרור קטן, להיות אימפריה מטורפת - - אתם הכנסתם אותם לפה. - - עם עיר תחתית משוגעת,

עם יכולות שלא שיערנו שיהיו להם. משום שלא היה ראש ממשלה שהיה מעביר להם מזוודות דולרים בתור פרוטקשן רק כדי שהוא יוכל להמשיך למוטט אותם ולשבת בשלטון, לא היו לנו חטופות וחטופים שנמקים בעזה והממשלה מעיזה לא לעשות את מה שצריך כדי להחזיר אותם, רק כדי שראש הממשלה הזה יוכל להישאר בשלטון, לא היינו במשבר אסטרטגי חסר תקדים עמוק, מבחינה ביטחונית, מבחינה מדינית, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, לא היו לנו עשרות אלפי מפונות ומפונים שכבר תשעה חודשים מחוץ לבית, בלי שום אופק לחזור אליו, לא היו לנו אישומים בבתי הדין הבין-לאומיים, סנקציות בין-לאומיות שנובעות מהחלטות שכולן פוליטיות, כדי שראש ממשלה בשם נתניהו יוכל להישאר בשלטון, לא הייתה לנו הפיכה משטרית דיקטטורית שמאיימת לחסל את הדמוקרטיה הישראלית ולפגוע בכל אחד ואחת, חוץ מאשר אלה שמקורבים למי ששומר על הכיסא שלו ודואג להישאר בשלטון, לא היה ניסיון לחסל את בית המשפט העליון כדי להימלט ממשפט וכדי להמשיך לשלם ולשמן את השותפים הקואליציוניים וכדי להגדיל את האי-שוויון ולפגוע בדמוקרטיה. לא הייתה לנו ממשלת החורבן וההרס המחרידה הזאת, ממשלת 7 באוקטובר המושחתת, הפחדנית והכושלת ביותר, שאיבדה את הצפון שלנו לחלוטין, שמדשדשת בעזה, שפוגעת באזרחיות והאזרחים שלה בכל דרך ובכל גזרה, לא הייתה לנו איראן סף-גרעינית, שבניגוד לכל האזהרות שהוא כל כך אוהב להשמיע בשביל להישאר בשלטון, כל פעולה שעשה נתניהו קירבה את איראן לגרעין במקום להרחיק אותה ממנו, לא היה לנו הנאום הגזעני המתועב של: הערבים נעים בכמויות לקלפיות, כשעמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים כי שלטון הימין בסכנה. שלטון הימין, משמע, השלטון שלי, נתניהו, לא היה לנו חוק הלאום הגזעני, שזה אותו דבר אבל בחקיקה. חוק שהוא חוק של הפיכה משטרית. חוק שמנציח בחוק את האי-שוויון במדינת ישראל לערבים,

לנשים בכלל, לא היה לנו המשבר הפוליטי המטורף של ארבע מערכות בחירות, לא היה בן גביר והכהניזם שהשתלט על הכנסת, כי אין בן גביר בלי נתניהו. כי נתניהו מוכן לגדל כל עשב שוטה שיחזיק אותו בשלטון, לטפח אותו, לגדל אותו, להגדיל אותו ולתת לו כוח בלתי מתקבל על הדעת ולהפוך אותו לשר לביטחון לאומני, לא היו חקירות נתניהו, שלפי כתב האישום בחלק ניכר מהן מדובר דברים שנעשו כדי להישאר עוד ועוד ועוד בשלטון, אולי לא היו לנו אפילו בחירות ב-2013, משום שראש ממשלה שזאת הייתה הקדנציה השנייה שלו לא היה ממהר לפרק את הממשלה וללכת לבחירות, כי הוא היה יודע שהוא לא יכול לשחק משחקים, להרכיב ולפרק לנוחותו, כי הוא לא יוכל להרכיב עוד ממשלה. הוא צריך לנצל את הזמן שלו כראש ממשלה לעבוד לטובת המדינה שלו. כוח הוא דבר משחית, חברות וחברים. כוח מוחלט משחית באופן מוחלט, כמו שחווים על בשרן ובשרם 120 חטופות וחטופים שנמקות ונמקים בעזה, ולא נעשים הצעדים שצריך לעשות כדי להחזיר אותם למדינה שלהם, למשפחות שלהם, ולשמור על החיים שלהם. 120 חטופות וחטופים בעזה בעוד נתניהו עדיין בשלטון. כוח הוא דבר משחית. צריך להגביל אותו. דמוקרטיה צריכה להגביל את הכוח. במקום זה, נתניהו עושה הכול כדי להישאר עוד ועוד בשלטון, והכול כדי לרדד את הדמוקרטיה ולהבטיח שהוא יוכל להישאר בשלטון. הגבלת כהונה הייתה דרושה כבר הרבה שנים, היום היא ממש ממש אוויר לנשימה למדינת ישראל. תודה רבה. שר המשפטים יריב לוין ישיב על הצעת החוק.

אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, השרים, טוב, חברת הכנסת מיכאלי, שוב אנחנו נפגשים בסדרה הארוכה והבלתי-נגמרת של חוקים שתכליתם - - - שוב,

שוב אנחנו נפגשים בסדרה הארוכה של הצעות החוק שלך, שתכליתן, פעם מכיוון כזה ופעם מכיוון אחר, להביא למצב שמשהכרעת הבוחר לא נושאת חן בעיני מי שיושבים באופוזיציה, נשנה את החוקים ונדאג שהבוחר לא יוכל לבחור במי שהוא רוצה לבחור בו,

בראש הממשלה בנימין נתניהו. פעם זה רצון למנות ממלא מקום, הצעת חוק למינוי ממלא מקום, מתוך תקווה שאחר כך אפשר יהיה להגיד שראש הממשלה נבצר, וממילא יש לו ממלא מקום, אז הוא יכול להיות במקומו. ועכשיו פטנט חדש, בואו נגביל את הכהונה לשתי תקופות כהונה רצופות, בידיעה שראש הממשלה נתניהו מכהן כבר יותר משתי תקופות כהונה רצופות, ובדרך הזאת נצליח ליצור מצב שנסלק אותו מהיכולת להתמודד בשיטה הזאת. ואפילו אם מישהו יאמר: טוב, נעשה החרגה, את יודעת איך זה, מעבירים חוק, מגיעים לקריאה שנייה ושלישית, ואז אפילו במליאה, באיזו הסתייגות קטנה, מחילים את זה גם על ראש ממשלה שמכהן היום, ובזה בתרגיל פרלמנטרי מפואר מצליחים למנוע מהציבור את הדבר הבסיסי במדינה דמוקרטית: הזכות לבחור במי שהוא מבקש שיתמנה לראש ממשלה.

אני חייב לומר, העיקרון של הגבלת כהונה של ראש מדינה הוא לא דבר מופרך, אני מסכים. אבל צריך לומר שהוא בדרך כלל נהוג במשטרים נשיאותיים, ולא במשטרים פרלמנטריים. במקום שבו הדמוקרטיה היא דמוקרטיה פרלמנטרית, כמו כאן, שמי שנבחר לראש הממשלה הוא לא מי שנבחר באופן אישי, אלא מתמודד בבחירות במסגרת מפלגתית וצריך לקבל רוב פרלמנטרי כאן, ואגב, יכול להיות גם מוחלף במהלך כהונתו ברוב פרלמנטרי, במצב הזה, הדבר הזה באמת לא מקובל ולא דבר רגיל ולא ההסדר הנוהג בעולם. אם יש רעיון שאומר: בואו נעביר לשיטה יותר דומה לשיטה הנשיאותית על כל מרכיביה, יכול להיות שזה דבר שצריך לבדוק אותו. אבל אני חושב שלגזור רק את האלמנט הזה, בעיניי, לא דבר נכון. אני כן רוצה לומר - - - - - - המהפכה המשטרית שלכם. קודם כול, אני לא חושב שהייתה מהפכה. הייתה רפורמה. אני דווקא הצגתי רפורמה מקיפה מאוד, לא דבר נקודתי. אבל אני שמח על ההערה של חבר הכנסת קריב, שחושב שהייתי צריך להרבות ולהוסיף תיקונים, יש בזה משהו. אני לא חולק עליך בעניין הזה. אבל בוא נתחיל מזה, אחר כך נתקדם.

אם אני חוזר לדברים של חברת הכנסת מיכאלי, צריך לומר שהיא, לפחות הפעם, בצורה מאוד ישירה וישרה לא ניסתה לעטוף את החוק בכל מיני אמירות עקרוניות, אלא בעצם דיברה רק על אדם אחד, על ראש הממשלה בנימין נתניהו. רק על הרצון לראות אותו מוזז מתפקיד ראש הממשלה חרף רצון הציבור שבחר בו, וכל האמצעים והניסיונות כשרים, מתיקים שלא רק שאין להם בסיס משפטי אמיתי, אלא שגם נעשה שימוש פסול בהדלפות, בעדי מדינה ודרך גיוסם ודברים אחרים כדי לבנות אותם, ועד חקיקות שתכליתן להביא למצב שימנעו דה-פקטו מראש הממשלה הנבחר לכהן. אני חושב שדין כל הדברים האלה הוא אמירה אחת מאוד פשוטה. מי שקובע בדמוקרטיה מי יהיה ראש הממשלה זו לא היועצת המשפטית לממשלה, זה לא בית המשפט העליון, זה לא קומץ אנשים כזה או אחר, זה אך ורק העם. ומי שרוצה לקחת מהעם את הזכות שלו ואת הסמכות הכל-כך בסיסית הזאת, רוצה אולי לעשות דבר שבעיניו הוא נכון פרסונלית, אבל הוא בוודאי לא דמוקרטי, הוא בוודאי לא צודק, ואני חייב לומר, חברת הכנסת מיכאלי, גם לא יביא אותנו לשום מקום טוב. בדמוקרטיה צריך לשכנע את הציבור, לא לכפות על הציבור החלטות במקום שבו העם חושב דבר אחד ויש מיעוט שרוצה לכפות את דעתו ולעשות את זה בדרך אחרת.

נכון גם לגבי ביטול חוקים, לגבי ביטול חוקי-יסוד, לגבי מינויים.

חבר הכנסת מאיר כהן,

אני אגיד לך, אני אגיד לך. תפקיד, גם פה הרי התבלבלו היוצרות. אתה צריך מערכת גם של ביקורת, כמו שדיברנו קודם, וגם של אכיפת חוק וגם של העמדה לדין וגם רשות שופטת עצמאית לחלוטין, בוודאי, שתדאג לכך שמי שפעל שלא כדין ועשה שימוש לרעה בסמכויותיו יועמד לדין, שאזרח שנפגע תהיה לו כתובת לפנות אליה. כל הדברים האלה חייבים להיות וצריכים להיות. אבל פה התבלבלו היוצרות. אין המשמעות של העניין שהתפקיד של האנשים הממונים האלה הוא לבדוק ולהגיד אם בעיניהם הדבר הוא סביר או לא סביר, טוב יותר או פחות טוב, ואז להגיד: ההחלטה של העם וההחלטה של נבחרי העם לא מוצאת חן בעינינו, אז אנחנו ננצל את הכוח שנתנו לנו כדי לשמור על מה שדיברנו עליו קודם, לפני דקה, כדי לעשות דבר אחר לגמרי, לקחת את השקפות העולם הפרטיות שלנו ולכפות אותן דרך הכוח הזה על כלל הציבור. וזה דבר פסול מהיסוד. זה כל ההבדל.

שמושכלות היסוד האלה היו ברורות לאורך כל השנים, רק שמאז אותה מהפכה חוקתית של אהרן ברק אנחנו נמצאים במדרון מטורף, שאגב, הגיע לשיאו. ואתה היית שר בממשלה, אתה מכיר היטב את עבודת הממשלה. במצב שבו באותו יום אתה מקבל שתי חוות דעת מהייעוץ המשפטי לממשלה, באחת הם רוצים לתקן את הליך בחירת נציב שירות המדינה תוך כדי תהליך הבחירה שלו, ובשנייה הם כותבים שאי-אפשר לתקן את הליך בחירת נציב תלונות הציבור על שופטים כי אנחנו נמצאים תוך כדי לתהליך הבחירה,

אז מה? זה שומרי סף או זו פוליטיקה בגרוש? זו הבעיה. ולכן אני אומר לך, חבר הכנסת מאיר כהן, אני מאמין בדמוקרטיה. כשם שאתם כבר הייתם בשלטון ואתה היית חבר, כמדומני, בשתי ממשלות, יש סיכוי מצוין שתהיה חבר בממשלה גם בהמשך. אפשר לשמור על השקט?

הרי אתה יודע, בסוף, היום מפעילים את הכוח הזה באופן פסול כנגד צד אחד, ומחר גם את המדיניות שלך מישהו לא יאהב ויחליט שהוא מנהל את המשרד במקומך. אני חושב שזה לא יכול להיות, וזה לא גורע כהוא זה מהתפקיד החשוב שיש לאנשים האלה.

אני אגיד יותר מזה, לכן גם אכיפה בררנית היא מסוכנת, משום שאני נותן להם את הכוח, ואני כשר המשפטים בשום פנים ואופן לא יכול להתערב ואסור שאתערב באופן שבו משתמשים בסמכויות אכיפת החוק. אבל דבר אחד חייב להיות, שמי שיש לו את הסמכויות הכל-כך עוצמתיות האלה ינהג בהן בצורה הכי שוויונית, ישאיר את הדעות הפרטיות שלו בבית. זה חייב להיות, אחרת אנחנו במקום איום ונורא. אני באמת חושב שבעניין הזה, המאבקים שאני מנהל הם מאבקים של כולנו. כי אף אחד לא יודע מי ישב מחר בתפקיד הזה ומי ישב מחר בתפקיד שלי וימצא את עצמו במצב שאני נמצא בו.

אגב, אני גם שמח היום על קידום נוסף של הצעת החוק שנוגעת למתן חנינה ליוצאי אתיופיה, שננהגה כלפיהם אכיפה בררנית מקוממת. אני חושב שזה עניין של כולנו לטפל בדברים האלה. תודה רבה. חברת הכנסת, בבקשה, שלוש דקות. זה מה שנקרא "הפוסל במומו פוסל". עולה יריב לוין, שר המשפטים, ומאשים אותי שבשביל להחליף ראש ממשלה אני מנסה לשנות את החוקים. לא, זה מה שאתם עושים. - - - אתם משנים את החוקים בשביל שהוא יוכל להישאר ראש ממשלה, כדי שאתם תוכלו להישאר בשלטון. כל המהומות האלה של ההפיכה המשטרית לא קרו כאן כשהיו ראשי ממשלה אחרים מהליכוד. הם משלו יפה מאוד בלי כל השינויים החוקיים המושחתים האלה. אבל בואו נדבר על עוד כמה סיסמאות שחוקות. לקחת מהעם את הזכות, נתניהו ראש ממשלה כמה וכמה פעמים, למרות שהוא לא קיבל את רוב הקולות בעם, אלא רק בגלל שהוא עשה עסקאות מושחתות שבהן הוא הבטיח לכל מיני שותפים כל מיני דברים שנוגדים את האינטרס הישראלי - - לא, בנט קיבל.

- - והוא משמן אותם לתת לו את השלטון. משום שכמו שאמרת, צריך לשכנע את הציבור.

זה בדיוק מה שכתוב בכתב האישום, שבשביל לשכנע את הציבור הוא עשה דברים שלפי כתב האישום הם, איך אמרת? בניגוד לדין, בניגוד להתנהלות הראויה, והוא צריך לתת על זה את הדין. אבל בשביל לא לתת על זה את הדין ולהישאר בשלטון הוא משחית את המערכת עוד ועוד ועוד ועוד. אז כן, אדוני שר המשפטים יריב לוין, כל מה שאתה אומר, בדיוק זה. ותהיה הגון ותגיד שבחמש הפעמים הקודמות שהצגתי את הצעת החוק הזאת דיברתי על כל העקרונות, אבל אחד לאחד קרו כל הדברים שהזהרתי מהם.

אחד לאחד, השחתה אחרי השחתה אחרי השחתה, כדי שנתניהו יישאר ראש ממשלה בשלטון.

אני אף פעם לא הסתרתי את זה שאני אופוזיציה לנתניהו. אני היחידה פה מכל הספסלים האלה שלא הסכימה מעולם לשבת איתו, בשום קונסטלציה, ולא משנה מה. ועוד לפני החקירות, עוד לפני כתבי האישום. בגלל מדיניות, בגלל שקרנות, בגלל הסתה, בגלל חלקו בהסתה לרצח רבין. אני לא מסתירה את זה שאני חושבת שנתניהו הוא אסון לישראל, אבל ספציפית, נתניהו בשלטון כל כך הרבה שנים, האסון מגיע לממדים הקולוסליים של 7 באוקטובר, של ההפיכה המשטרית ולשבר הנורא שאנחנו נמצאות ונמצאים בו. לצערי, באופן הכואב ביותר, זה מה שהיה צריך להוכיח, ולכן את זה צריך למנוע בהמשך. איך אתם קוראים לעצמכם הדמוקרטים? תודה רבה, נעבור להצבעה. אני מבקש מכל חברי הכנסת לשבת במקומותיהם, נעבור להצבעה מייד. אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הממשלה אני מבקש לא לצעוק, זה ממש מפריע. אני מבקש לא לצעוק. תודה. אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) אלמוג כהן, די,

של חברת הכנסת מרב מיכאלי. ההצעה

לוועדה את הצעת חוק-יסוד:

49 בעד, 51 מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות), של חברת הכנסת מרב מיכאלי, לא אושרה ותוסר מסדר-היום. חבר הכנסת אוהד טל, אתה נרשם בעד בפרוטוקול. אנחנו מייד בודקים למה זה לא נקלט. נגד, נגד, כמובן.

בעד הנגד, בעד הקואליציה. ההצעה הבאה היא הצעת חוק החברות (תיקון, מכסות ייצוג לנשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות), התשפ"ג 2024, של חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי לנמק את ההצעה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום 271 ימים למלחמה, ו-120 חטופות וחטופים עדיין בידי חמאס. כל חבר כנסת בבית הזה מחויב לפעול להשבתם, בלי חופשות, בלי פגרות, ללא דיחוי. בכל יום שעובר זמנם הולך ואוזל. אנחנו במציאות בלתי אפשרית, אסור לאפשר להנהגה לנרמל את התופת שהחטופים שרויים בה ולקבל בשוויון נפש את מניין הימים, את מניין המתים. ההנהגה שלנו חסרה בנשים, הקבינט הביטחוני שלנו חסר בנשים, ניהול נושא החטופים חסר בנשים, במשרדי הממשלה אין מנכ"ליות, ניהול העקורים חסר בנשים, ועוד ועוד ועוד ועוד. היעדר נשים מעיב על החיים של כולנו, התוצאות קשות, בושה לנו. לא עוד, בואו נתחיל לפעול. אני מבקשת להציג בפניכם היום תיקון לחוק החברות שעוסק במכסת ייצוג לנשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות. הצעת החוק שמובאת בפניכם לא קשורה לימין או לשמאל, לא קשורה לעמדות פוליטיות, לא קשורה לשיוך מגזרי. זו הצעת חוק שלשמחתי הרבה חתומים עליה רבע מחברי הכנסת, מהקואליציה ומהאופוזיציה, מרוב סיעות הבית ומכל המגזרים. זו הצעת חוק טובה, שבאה לתקן מצב של חוסר איזון משמעותי שקיים היום. במדינות שבהן כבר נחקקו חוקים דומים התוצאות מדברות בעד עצמן. והבונוס: אין כאן סוגיה תקציבית, זו לא הצעת חוק שתעלה כסף למדינה. ייצוג שווה לנשים במוקדי קבלת ההחלטות, סביב אותם שולחנות שבהם מתקבלות ההכרעות שמשפיעות על חיי כולנו, הוא אחד הנושאים המרכזיים שאני מובילה מזה שנים. חשיבות הנושא התחדדה אצלי בעיקר כשנבחרתי לראש רשות, לפני 13 שנים, והפכתי לאחת מתוך מספר קטן מאוד של נשים, 6% בלבד, בתפקיד ראש רשות. לצערי, משנת 2018, במקום עלייה בייצוג נשים בעמדות מפתח, ישנה ירידה משמעותית: מ-8% נשים בקרב המנכ"ליות במשק ירדנו ל-3% בלבד, בתפקיד יו"ר דירקטוריון ירד הייצוג הנשי מ-15% ל-5.6% בלבד. כדאי לדעת כמה עובדות על ייצוג מגדרי בדירקטוריונים לפני שמצביעים בעד החוק: רק אחת מכל ארבעה דירקטורים בעולם היא אישה, רק באחד מתוך 20 דירקטוריונים מכהנת אישה כיושבת-ראש, אחוז אפסי של מנכ"ליות מכהנות בחברות הנסחרות בבורסה בישראל, שיעור המנכ"ליות במשק הישראלי בכלל הוא נמוך מאוד, כ-20% בלבד. זה לא הגיוני. בחברות ממשלתיות קיימת חקיקה המחייבת לתת ביטוי שווה לייצוגם של בני שני המינים, כלומר ייצוג שווה לנשים. ואכן, בחברות ממשלתיות שיעור הנשים בדירקטוריונים עומד כיום על 43%. זה לא מושלם, אבל די קרוב. לעומת זאת, בחברות הציבוריות, שעליהן לא חלה החקיקה הקיימת, שיעור הנשים נמוך משמעותית, כ-25% בלבד. בחברות פרטיות, שם אין פיקוח כלל, הייצוג הנשי נמוך עוד יותר, סביב 10% בלבד. למרות שבשנים האחרונות קמו כמה יוזמות להגדלת הייצוג הנשי בדירקטוריונים במודל וולונטרי, למשל פורום 35+, יוזמות מצוינות וחשובות, במבחן התוצאה הן לא מספיקות, ונדרשת גם חקיקה מחייבת, כפי שהוכח בחברות הממשלתיות. בעשור האחרון אימצו חלק ממדינות האיחוד האירופי חקיקה הקובעת מכסות ייצוג לנשים בדירקטוריונים של חברות. באיחוד האירופי התוצאות מדברות בעד עצמן: מאז יישום החקיקה במדינות הללו ניכרת עלייה משמעותית בייצוג שווה של נשים בדירקטוריונים.

אין מנוס מהבנה שכדי להביא שינוי גם בישראל נדרשת חקיקה מחייבת. זה תפקיד הבית הזה, זה התפקיד של כולנו. אתמול ערכתי כנס רב-משתתפים בכנסת, כנס תחת הכותרת "כיסא משלך". הכנס עסק בנושא ייצוג חסר של נשים והדגיש את חשיבות הצעת החוק המובאת היום. אז לצד העובדות העגומות, למה חשוב שיהיה ייצוג שווה לנשים? ייצוג שווה הוא נושא שמשפיע על החברה כולה, על גברים ונשים כאחד. זו ממש לא בעיה רק של נשים. ייצוג שווה הוא לא רק הוגן, כי אי-אפשר להצדיק הדרה או תת-ייצוג של 51% מהאוכלוסייה. ייצוג הולם וגיוון מגדרי הוא הדבר הנכון ביותר גם מבחינה עסקית וגם מבחינה כלכלית. נשים בדירקטוריון מביאות קול אחר, הן אחראיות ומעמיקות, נוטלות פחות סיכונים מיותרים, ובפועל, החברות שבהן הן מכהנות נהנות מההכנסות ורווחים גבוהים יותר ומביצועים טובים יותר. זה מגובה במחקרים ובתוצאות עסקיות מובהקות. מחקרים של בנקי ההשקעות Goldman Sachs, Credit Suisse,

PWC ואוניברסיטאות מובילות מראים כי ייצוג נשי בדירקטוריון, ובמיוחד שלוש נשים ומעלה, נמצא בקורלציה ועלייה של 300% במחיר המניה לאחר ההנפקה, עלייה של 40% ברווחים, עלייה של 45% במחיר המניה על פני חמש שנים ועלייה ביעילות תפקוד הדירקטוריון. חברת הייעוץ McKinsey הראתה כי בחברות עם הנהגה מגוונת מגדרית הרווחים וביצועי המניה גבוהים בעד 50% מאשר בחברות שאין להן הנהגה כזו. ייצוג מגוון בדירקטוריונים טוב לכלכלה וטוב לעסקים. לקראת הכנס שהתקיים אתמול ערכתי סקר שהזמנתי ממכון המחקר מאגר מוחות, בקרב נשים שכבר חברות בדירקטוריונים. מהסקר עלה כי 80% מאמינות שהן נאלצו לעבוד קשה יותר מעמיתיהן הגברים כדי להשתלב בדירקטוריון, ו-98% 98% מאמינות שיש לפעול באופן יזום לשיפור המצב הקיים. החקיקה שמובאת היום קובעת ייצוג הולם העולה הדרגתית בהתאם לגודלו של הדירקטוריון ועד לכדי ייצוג שווה של נשים בתום עשר שנים מתחולת החוק, כך שיתאפשר לחברות להתכונן מבעוד מועד למהלך. ההצעה קובעת מנגנוני פיקוח ודיווח על מנת לוודא יישום מלא ואפקטיבי של דבר החוק, כצעד משלים לעצם הטלת חובת הייצוג השווה. השבוע ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לדחות את הדיון בהצעת חוק זו בשלושה חודשים, בעצם, למעשה, לזמן הפגרה.

מסמוס של הצעת החוק, דחיקה שלה הצידה, עוד דוגמה של הדרת נשים על ידי ממשלת ישראל. - - - הדרת נשים על ידי ממשלת ישראל. אין שום סיבה לחכות עוד שלושה חודשים. זוהי הצעת חוק טובה, מתבקשת מאליה. זו הצעת חוק לא פוליטית. זאת הצעת חוק שלא דורשת תקציב. זאת הצעת חוק שאין סיבה אמיתית להתנגד לה. אז למרות החלטת ועדת השרים, אני מעלה את הצעת החוק להצבעה במליאה, ואני מקווה שאתם, חברי הכנסת מכל המגזרים, מכל הסיעות, מכל המגדרים, מכל הקשת הפוליטית, תצביעו בעדה. 51% מאוכלוסיית המדינה נושאות עיניים אל הבית הזה,

אני מזמין את שר המשפטים יריב לוין להשיב.

אני אומר, אני בטוח שהיא תשמח לשבת איתך ולתאר לך הרבה מאוד פעולות שהיא עושה. אבל - - - מה, לא נערכת להשיב? חבר הכנסת

אני מניח שהמספר הוא בערך אפס. ולכן, אם באים לעשות סדר בעניין הזה, אז לא שולחים איזו הצעת חוק ואז דורשים מחר בבוקר תוך שבוע לאשר אותה ולרוץ קדימה בהתעלם מהכול, אלא באים ואומרים: אוקיי, רוצים דיון אמיתי, בוא נשב, נבדוק באמת את המצב.

הקשבתי לנאום שלך, לא שמעתי נתונים מדויקים שבהם היית באה ואומרת לי: בדקתי, יש כך וכך יוצאי אתיופיה, כך וכך בעלי מוגבלויות, כך וכך בני מיעוטים וכך וכך מהציבור החרדי, ורק נשים,

ואז הייתי אומר: חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי צודקת. אבל אני מניח שאלה לא הנתונים וזה לא המצב. אגב, כמה יש יוצאי חבר המדינות? אתה צודק. גם יוצאי חבר המדינות. אני מסכים. אני איתך לגמרי, חבר הכנסת בליאק.

אני חושב שצריך להסתכל על הדבר הזה במכלול ולתת מענה לכל הקבוצות כולן, ולא רק לקבוצה אחת מסוימת. זה דבר אחד. אבל אני אגיד גם עוד דבר. חברת הכנסת צרפתי הרכבי, הלוואי שהיינו במקום שכבר פתרנו את הבעיה בעולם הציבורי ועכשיו אנחנו באים לעשות רגולציה לעולם הפרטי. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד בעייתי ומסוכן לעשות רגולציה כזאת על חברות ציבוריות ולהתערב בצורה הזאת בשוק הפרטי, טוב, אם המציעה לא מקשיבה לתשובה, אז מה הטעם בתשובה? אני חושב שזה דבר מאוד מאוד בעייתי ומסוכן לעשות רגולציה כזאת על חברות ציבוריות, כאשר את מציעה כלל הרבה יותר מחמיר ממה שיש היום בחברות ממשלתיות למשל.

יש דרישה כזאת כמו שאת מציעה בחברות ממשלתיות? אין. אז איזה היגיון יש, סליחה, אם באים ורוצים באמת לעשות עבודה רצינית ולא רק לשים איזו הצעת חוק שברור שאי-אפשר לקבל אותה בצורה שהיא הוגשה ואחר כך לבוא ולהגיד "הממשלה כביכול לא רוצה לקדם נשים"? אם רוצים לעשות עבודה רצינית, צריך קודם כול לבוא ולהגיד: בואו נבחן את המצב בחברות הממשלתיות, נראה מה אומר החוק, נראה מה קרה ביישום של החוק, נראה איזה עוד קבוצות מקבלות שם ייצוג, ואז נלך באופן מתון, ולכל היותר, אם בכלל, נאמץ מה שיש בחברות בממשלתיות ונחיל אותו כאן. אז יש אולי איזה היגיון, איזה היגיון מסדר, בכל ההצעה הזאת. לכן, חברת הכנסת הרכבי, הנושא הוא חשוב, הוא טוב, אני יכול להגיד לך שלי הייתה הזכות, כשהייתי שר התיירות, לחולל מהפכה נשית בהנהלת המשרד ולמנות מספר חסר תקדים של סמנכ"ליות במשרד שהייתי אמון עליו. כשהייתי יושב-ראש הכנסת זכיתי לכך שיש שתי סגניות מזכיר כנסת שנבחרו בתקופתי, גם זה באופן חסר תקדים, יועצת משפטית לכנסת נבחרה כאשר הייתי יושב-ראש כנסת. אני יכול להמשיך ולתת דוגמאות אין-ספור. הנושא חשוב, אבל אם רוצים באמת לטפל בו, בואו נטפל בו ברצינות - - הנושא

- - ולא בהצעה שהיא לא נכונה, לא צודקת כלפי ציבורים עצומים אחרים שזקוקים לסיוע, ובעיניי היא גם לא נכונה במובן הזה שהיא מטילה על השוק הפרטי את מה שאנחנו לא מחילים אפילו על המגזר הממשלתי, דבר שהוא בוודאי בבחינת אבסורד.

תודה רבה. את רוצה להשיב? חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני השר, לא ברור לי כל כך מה הממשלה עושה לייצוג שווה של נשים. כמה מנכ"ליות יש במשרדי ממשלה? כמה חקיקות אתם עושים בעניין? אני גם לא ראיתי הצעות חוק ממשלתיות לאפליה מתקנת,

אני שומעת ולא מאמינה. יש כאן דמגוגיה.

להקים את האתיופים על הנשים? את הערבים על הנשים? את המוגבלים על הנשים? מה זה קשור? אישה היא בן אדם, והיא צריכה להיות בייצוג שווה בכל החברות, גם הממשלתיות, גם הציבוריות,

גם הפרטיות. אתה אומר: אני דוחה, אני רוצה דיון מעמיק. הרי זה בדיוק הרעיון של הצבעה טרומית. אתה מעביר הצעה טרומית, ואחר כך אתה דן בוועדות. אם זה נראה לך חשוב, אם זה נראה לך במקום, תצביעו בעד, זו הצבעה טרומית, ונלך לוועדות ונדון. תעשה את כל הסטטיסטיקות, תבדוק כמה. אני גם לא מאמינה, אתה משווה נשים וגברים לקבוצות מיעוט אחרות? זה באמת בלתי מתקבל על הדעת. הצעת החוק הזאת לא חדשה. היא לא נולדה לפני יומיים. הצעות דומות כבר יש על השולחן שנים,

אז הגיע הזמן לעשות מעשה.

האם אתה ביקשת, כשהייתה הצעת חוק של צגה מלקו למחוק את האישום הפלילי של יוצאי אתיופיה, מחקר השוואתי - - כן,

- - לעבירות פליליות של יוצאי כורדיסטן?

אתה הצבעת בעד הצעה כזאת כי היה בסיס להאמין. - - - אז אני אומרת, דיון רציני קורה בוועדות. אין שום סיבה לא לאשר את הצעת החוק הזאת בהצבעה טרומית. זו תחילת הדרך. אז בואו נדבר. אבל אתה לא יכול בדמגוגיה להגיד שנשים הן קבוצות מיעוט, שנשים הן קבוצות מודרות, שנשים הן כמו קבוצות - - - - - - לא אמרתי.

אתה אמרת שנשים הן כמו אתיופים, ערבים, חבר המדינות - - הוא לא אמר את זה.

אני קוראת לכם להצביע בעד הצעת החוק הטובה הזאת. הוא לא אמר את זה. השר לא אמר שאנחנו קבוצת מיעוט. לא - - - השר לא אמר שאנחנו קבוצת מיעוט.

לא מדובר על מינוי נשים לא ראויות, רק נשים ראויות, ואנחנו יודעים שהן טובות. אבל השר לא אמר שאנחנו קבוצת מיעוט.

הוא לא אמר, מטי. אמרתי - - - הוא אמר שהוא רוצה לעשות מחקר השוואתי - - נכון. - - בין נשים לערבים למוגבלים.

זה מה שהוא אמר: תראי לי מחקר השוואתי עם קבוצות אחרות. זה לא אותו דבר. נשים וגברים זה לא אותו דבר.

אז אני קוראת לכם להצביע בעד. אין שום סיבה לא לאשר את הצעת החוק הזאת בקריאה טרומית, ואחר כך נדון בוועדות בצורה רצינית.

אנחנו נעבור להצבעה. אני מבקש מחברי הכנסת לשבת במקומותיהם. אנחנו נצביע על הצעת חוק החברות (תיקון, מכסות ייצוג לנשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות), התשפ"ג 2023. הצבעה.

להעביר לוועדה את הצעת חוק החברות (תיקון, מכסות ייצוג לנשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות), התשפ"ג 2023, לא נתקבלה.

אני קובע כי הצעת חוק החברות (תיקון, מכסות ייצוג לנשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות),

של חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי וקבוצת חברי הכנסת לא אושרה

טרומית ותוסר מסדר-היום.

חבל,

זה חוק שצריך היה לדון בו. חברת הכנסת טלי גוטליב, יש לי הודעה חשובה, אני מבקש לא

כול, משתתף בצער המשפחה של הבחור שנהרג היום בכרמיאל, ושולח רפואה שלמה לפצוע קשה ומקווה שאנחנו נזכור כולנו שגם אם מדובר בערבי ישראלי זה חריג. אני גר בגליל, אנחנו בתשעה חודשי מלחמה, הסתה מבחוץ ומבפנים, וערביי ישראל, ככלל, שומרים על חיים משותפים ועל השקט. ואם יש פושע, רוצח, כמו שהיה היום בכרמיאל,

שזה היה סופו, ושנזכור כולנו לא לשפוך את המים עם התינוק. אדוני היושב בראש, ההצעה הזאת של ערך השוויון, אני אגיד לך משהו, אני לא רואה פה את יושב-ראש הקואליציה, אבל אני יודע כמה שרים וכמה חברי כנסת היו אצל משפחות שכולות דרוזיות, בדואיות, מוסלמיות ואמרו להן: אנחנו נתקן את זה.

אתה חבר קואליציה, יושבים פה שלושה שרים, תשאל אותם אם הם עשו משהו בשביל לתקן את העוול הזה. מעבירים לנו פה כל יום חוקים, כמו שקודם העלה פה רוטמן, אנחנו לא מבינים מה פתאום עכשיו כאילו מחזירים לנו את 6 באוקטובר, אבל לא חוק אחד למה שהם הבטיחו ומבטיחים למשפחות הדרוזיות ולמשפחות הבדואיות כל יום. אני לא צריך את ההבטחות שלהם. אני פוגש אותם. יש פה אנשים מסביב לשולחן הממשלה, בודדים, שפעם שירתו יחד איתם, פעם הזדהו איתם ואמרו להם: אנחנו איתכם בגלל שאתם באמת יחד איתנו. אבל זה נמוג. יש להם זמן כל יום לכל מיני מניפולציות כאילו לא היה 6 באוקטובר, כאילו אנחנו לא זוכרים מי הייתה הממשלה ב-6 באוקטובר, כאילו אנחנו לא יודעים מה היה ב-6 באוקטובר, כאילו אני לא ישבתי כאן כשעברה עילת הסבירות והתפללתי שהטלפון שמקבל ראש הממשלה, והוא מדבר ואומר: אוקיי, בואו נמתין, בגלל שברור לאן הולכים. אבל אני לא באתי עכשיו להזכיר. אני באתי להציע לראש הממשלה, כיוון שאני יודע מה היה קורה אם היה שואל באמת, לבנות גשר. תראה, אדוני ראש הממשלה, אנחנו עוברים בכביש 1, שמותר לעבור שם כשבונים חוליות של גשרים. שם בונים את הגשר חוליות-חוליות, וכשחסרה חוליה אז היא חסרה לכל האורך. אני הצעתי לך, ראש הממשלה, גם בוועדת חוץ וביטחון בדיון סגור, אבל כיוון שזה אני הצעתי אני יכול להגיד, אני מאמין שיחד ננצח, אבל לצערי הרב, ה"יחד" היום הוא כמו מה שכתוב בגמרא, "תרי עברי דנהרא": יש צד אחד, ההתנהלות של הממשלה, ומהעבר השני של הנהר, היחד, שאני גם מקבל אותו כשהוא "יחד ננצח". אבל אני מציע לראש הממשלה, אם הוא לא יכול לבנות את כל הגשר בבת אחת, בוא במקום לרוחב נבנה לאורך, כדי שלפחות חלקנו יוכל לעבור ליחד. מה זה נקרא לעבור ליחד? הרי אפשר להשלים את כל הגשר, נשים את החוק הזה, נוסיף את השוויון כדי שאחינו הדרוזים,

המשרתים והנופלים לא ירגישו אפליה כמו שהם מרגישים, אתם יודעים את זה, נגיד שלא מתעסקים עכשיו שנתיים במהפכה המשפטית, השר לוין, נגיד שנסכים יחד על תאריך בחירות, ועל פניו אולי היה אפשר, נגיד שננהל את זה באחדות אמיתית. אבל כל הדברים האלה שאני מציע עכשיו, ואני יכול להציע עוד, הם לפחות יאפשרו מעבר, גם אם הם לא יהיו כל הגשר כולו. אני אומר את זה על חוק השוויון, ואני רוצה להגיד משהו: אני גם שמעתי את ראש הממשלה יותר מפעם אחת מדבר, ואנחנו יודעים את זה, לא צריך להיות חבר ועדת חוץ וביטחון בשביל לדעת שיש פה התלכדות הזירות, נדמה לי שהוא סופר שבע זירות. אבל האמת היא, אני אומר את זה במיוחד לשרים שיושבים כאן, אתם יודעים,

לזירה של החות'ים ולזירה של חיזבאללה ולזירה של חמאס אפשר להוסיף בהתנהלות שלכם גם את הזירה הפנימית, שאם לא כן הרי היה עולה פה לפני כמה דקות השר קרעי ומציע לנו חוק שהוא חושב שאנחנו מטומטמים, שכל המטרה שלו, והוא התבייש להתייחס, זה איך לא לעצור את אלה שהבוקר שרפו, זרקו אבנים על רכבים של מערכת הביטחון, שמה שהם עושים שם, הם מגינים עליהם

גם עלינו, אבל קודם כול עליהם, שיושבים שם. והכול היה פה בהצגה הזאת, חוץ מלהגיד: אנחנו לא רוצים שתעצרו במעצר מינהלי, אתם לא רוצים לקרוא להם מתנחלים, אני מקבל את זה, לא נקרא להם מתנחלים, אתם רוצים לקרוא לזה נוער הגבעות? תקרא לזה נוער הגבעות. - - - לא דיברתי עליך, דיברתי על רוטמן, סליחה. אבל - - - - - - קרעי, אל תפריע לי בבקשה. אבל מה שאני אומר, באמת, תמצאו דבר אחד שאיתו אנחנו נוכל ללכת. חוק הלאום, ואני מציע את זה ליושב-ראש הקואליציה: אם אתם לא מגישים הצעות חוק של הוספת השוויון, אתם לא מגישים הצעות חוק שמאחדות באמת, תנו חופש הצבעה. קשה לכם? פעם אחת תנו חופש הצבעה. הרי אתם יודעים מה יקרה אם יהיה פה עכשיו חופש הצבעה לטובת תיקון חוק הלאום. אנחנו יודעים מה יהיה,

אתה גם יודע מה יהיה. יתקנו אותו, ישאירו את מדינת ישראל עם "בית לאומי לעם היהודי" דרך אגב, מהחברים הדרוזים שלי והבדואים שמשרתים ונופלים לא שמעתי אחד שמתנגד לזה, אבל לא צריך להיות חוק שמשפיל אותם ואת השפה שלהם ואומר להם: תזכרו, אתם טובים בשביל להילחם איתנו, בשביל למות איתנו, אבל אתם באמת ממש לא טובים כדי שנגיד שהמדינה הזאת היא שלכם כמו שלנו. מה תגיד להרצל?

קרעי, אתה מזמן לא הבנת את זה. אתה מזמן לא הבנת. אני אגיד לך משהו,

בוא, כיוון שאתה מתערב אז בוא אני אגיד לך משהו, תשמע משהו. קראת בפרשת השבוע על המרגלים, נכון? אתה יודע מה היה עם המרגלים? עשרה הוציאו דיבת הארץ, שניים אמרו: עלה נעלה כי יוכל,

אתה יודע מה אני יכול להגיד לך? הרוב לא תמיד צודק, גם אם הוא נהנה רגע מאיזשהו רוב - - - נכון. הינה, אתה רואה? ואתה יודע מה הטענות? הרי לכאורה משה רבנו פעל לפי הרוב, אבל הוא לא נכנס לארץ. אבל מה הטענות? שלפעמים יש דברים שהם מעל הרוב. שגם אם יש לך רוב, יש דברים שהם מעל הרוב. תדע את זה. - - - אצלנו קוראים לזה מגילת העצמאות, שהזכרת אותה, אפשר לקרוא לזה גם חוקה. - - - אתה שמעת מה אני אומר. אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר: תראה, תשמעו,

אני אגיד לכם את האמת: אני מאמין בחינוך, שאנשים חושבים באותן דיסציפלינות. יש שרים בממשלה הזאת שחודשים ושנים חינכו אותם להיות נגד כוחות הביטחון. הם פעלו נגד כוחות הביטחון. עכשיו פתאום ואומרים להם: רגע, אתם חברי קבינט. אז הם ממשיכים להשתלח ברמטכ"ל, בראש השב"כ, בכוחות הביטחון, בגלל שככה הם התרגלו מאז שהם ילדים. אבל מה הבעיה? אין מבוגר אחראי. אין ראש ממשלה שיגיד להם: עד כאן, זה האנשים הכי טובים שיש לנו. ואני רוצה להגיד לך, נדמה לי שאתה יודע את זה, אין לנו אנשים יותר טובים מראשי גופי הביטחון.

הם עשו טעויות קשות, אבל הם לא לקחו שום דבר לכיס שלהם, הם לא עשו שום דבר לטובתם האישית. אין לנו אנשים יותר טובים מהם. - - - וכשאתה שומע שרים בקבינט - - תודה רבה. - - שמשתלחים בהם, זה דבר אחד. כשראש הממשלה שותק, לא מפטר אותם, לא משעה אותם, זה הרבה הרבה יותר גרוע.

כיוון שזה החוק, אני קורא לעמיתיי חברי הכנסת - - תבטל את חוק הלאום, בטח - - - - - לראות איך אנחנו מתקנים הכי מהר את חוק הלאום, ואם אתם לא מאמינים, אז חברי יושב-ראש הקואליציה אופיר, תן בבקשה לפחות חופש הצבעה, ואתם תראו את התוצאות.

תודה רבה. להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון, הוספת מחויבות לשוויון זכויות), של חבר הכנסת אלון שוסטר. אני מזמין את חבר הכנסת אלון שוסטר לנמק את ההצעה. - - - של שוויון - - - טלי, השעה 17:00, את יכולה לנוח בין 17:00 ל-19:00. תנוחי, מגיע לך. - - - חברת הכנסת טלי גוטליב, את יודעת, אני קיבלתי את מה שאת אומרת, אני אצביע איתך,

בסדר? שכנעת אותי. מטרת החוק הזה היא להבהיר, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שמדינת היהודים מעניקה את תחושת הבית המובנת מאליה לאזרחיה הלא-יהודים, לעשות כאן את מה שהתכוונו בכוונת מכוון, את מה שחוזה המדינה חזה, חשב, אמר וכתב, ואבותינו, אבות התנועות השונות מרבית התנועות, שמרכיבות את הבית הפוליטי הזה, חשבו שכך ראוי שתיראה בפועל מדינת היהודים. חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, אינו כולל, לצערי, את המחויבות של המדינה לשוויון זכויות לכל אזרחיה. מחויבות זאת מקבלת ביטוי מפורש ומפורט בהכרזת העצמאות, ועל פיה מדינת ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון,

חינוך ותרבות". כדי להשלים את החקיקה הראויה, חוק הלאום הוא ראוי, אלא שהוא חסר במה שלא קיים בו, כדי להשלים את החקיקה בהתאם לאמור בהכרזה על הקמת המדינה ועל פי רוחה של מגילת העצמאות, מוצע לתקן את חוק-היסוד ולהוסיף לו את ההצהרה הנכללת בהצעת חוק-יסוד זו. עכשיו אני רוצה לספר לכם, חברות וחברי הכנסת, את הסיפור האישי המשפחתי שלי. הוגשו כנגד חוק הלאום 14 או 15 עתירות, אחת מהן עתירה משפחתית, משפחה שלי. לא מהצד של שוסטר, של אבא, מהצד של טרקטינסקי. זה לא מהחבר'ה שסבלו מהנאצים בגרמניה, אלא הצד שסבל מהפוגרומים באוקראינה בתחילת המאה הקודמת. הם עברו לאחר מכן לארגנטינה, כעבור כמה שנים. ובכן, כ-40 בני משפחת טרקטינסקי, של אימא שלי, של סבתא וסבא, נכדים ונינים, עתרו כנגד חוק הלאום, בתביעה להוסיף לו את הרכיב שעליו אנחנו מדברים. אני רוצה להקריא לכם חלקים קצרצרים מתוך העתירה המשפחתית הזו. אלעזר, אתה עוד עולה לשלוש דקות.

אני אסכם. אם ככה, אציין שהסבא והסבתא שלי לא עלו כדי לחיות כאן כפי שחיו הם עצמם בחוץ לארץ. וכדי שהרכיב הזה, שמופיע במגילת כינון המדינה האהובה שלנו, יופיע באופן מאוזן בחוק-יסוד:

מדינת הלאום של העם היהודי, אני שב ומצטרף לבקשתו של חברי חבר הכנסת שטרן להצביע ברוחב לב, כפי שהמצפון הלאומי הפטריוטי שלכם אומר לכם, וכפי שחוזה המדינה היה מצפה מכם כאן ועכשיו.

תודה רבה. ישיב במשולב חבר הכנסת שר המשפטים יריב לוין.

דקות לרשותך. צריך לתת לה העלאה, היא עושה לך את העבודה. גם יריב צריך להגיד לה תודה. בצורה מנומסת. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כמצוותו של חבר הכנסת רון כץ, אני אומר תודה רבה לעליזה בראשי, מגיעות לה הרבה תודות. לה ולכל הצוותים, אתם יודעים מה? לא רק של סיעת הליכוד וסיעות הקואליציה, אלא של כלל הסיעות. אני חושב שעושים פה עבודה מדהימה כל השנים, כל אחד בסיעתו, והם ראויים להערכה, כולם. אני חושב שלא תמיד זה משתקף החוצה לציבור, אבל מי שנמצא כאן יודע עד כמה התרומה שלהם היא חשובה ומשמעותית. יש משהו שיש עליו הסכמה. כן, נו, הגעתי לזמנים טובים. ברוח הזו אני רוצה להצטרף אליכם.

אני תכף אגיד.

אתם בסוף לא תבינו איך הצעות החוק האלה הגיעו. תראו, אני כבר נדרשתי לסוגיה הזו בהצעת חוק שהגיש חבר הכנסת קריב, וחשבתי שהדברים שאמרתי פה זכו לאיזשהו קשב ואולי גם הוטמעו, אבל אני רואה שאם שני חברי כנסת כל כך רציניים ומנוסים כמו חבר הכנסת שטרן וחבר הכנסת שוסטר בכל זאת באו עם הצעת החוק הזו, כנראה שיש צורך לחזור על הדברים עוד פעם ולומר כאן: רבותיי, תגידו, אתם באמת מתכוונים להצעת החוק הזאת? באמת? אני לא מבין את זה. אני חשבתי, אדוני ראש האופוזיציה, שחוקי-יסוד, מה פתאום בכנסת? זה בכלל של בית המשפט העליון. ואתם רוצים לפגוע בבית המשפט העליון? אתם?

לקחת סמכויות? אתם? חזרת ל-6 באוקטובר?

בדיוק, אתה רואה? אני הסקתי את המסקנות. אני אגן על בית המשפט העליון. אני לא אאפשר את זה. כאילו לא היה פה - - - לא יקום ולא יהיה. ממתי החוצפה הזאת, שהכנסת תחליט על חוקי-היסוד? אתם שומעים מה אתם מציעים? אתה יודע שאתה מדבר כמו ב-6 באוקטובר?

איפה נשמע דבר כזה? ישבת כאן לפני 6 באוקטובר, אתה לא מבין מה קרה פה? אתה לא מבין מה קרה פה? מי אנחנו בכלל? סליחה, חבר הכנסת. חבר הכנסת שטרן. כשאתם דיברתם השר לא הפריע לכם. אתה לא מבין את החלק שלך? תרגיע. תרגיע. - - - זה הכבוד שלך? זה הכבוד למשפחות השכולות הדרוזיות? חבר הכנסת שטרן, אני שמעתי אותך בשקט. חבר הכנסת שטרן. חבר הכנסת גלעד קריב. חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה ראשונה. - - - תתבייש לך. חבר הכנסת שטרן. כאילו לא קרה כלום, אחרי תשעה חודשים. אותן מילים מלפני 7 באוקטובר. איזה ביזיון. חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה שנייה.

בכל הכבוד, בכל הכבוד, אני חשבתי לתומי

אני חשבתי לתומי,

באמת,

זה כל כך לא מכובד. הוא

כאן, בעת הזו לא נכון לעשות את זה, כמו שבעת הזו נכון לעשות מינויים בוועדה לבחירת שופטים רק בהסכמה כללית, וכך עשיתי עד היום, ובהצלחה גדולה מאוד, עד ששוב בא בית המשפט ורוצה לכפות עמדה של צד אחד. אז מי אחראי פה? מי נוהג כאן כבוד בכולם? ואני מציע, חבר הכנסת מאיר כהן,

בואו ניזהר בשימוש, לא בשכול ולא בדברים אחרים, זה באמת לא במקום. כי נדמה לי שאני מוכיח פה שבוע אחרי שבוע מי נוהג כבוד ולא מביא חוקים שינויים לחוקי-יסוד, ומי גם בעת הזו ממשיך - - מה זה קשור לחוקי-יסוד? - - עם אותו דבר ועם אותה דרך. מה הביא היום רוטמן? מה הביא רוטמן? עכשיו אני אסביר לך

מה מיוחד שהוא חוק-יסוד? תגיד אתה, נתת לו פתק - - - חבר הכנסת אלעזר שטרן. לא הבנתי, חוק-היסוד, זה לא שינוי מהבסיס - - - נתת לו פתק,

הבנתי, הבנתי, הבנתי. אתה יודע שאנחנו מבינים קצת. עכשיו אני אגיד לך באופן אמיתי, חבר הכנסת שטרן, ואת זה אני לא אומר בציניות, אני אומר בכאב מאוד גדול. אני חושב שבחברה דמוקרטית,

משטר דמוקרטי מבוסס על עיקרון של איזונים ובלמים. והוא מבוסס, אגב, לאורך כל השנים במדינת ישראל, מדינת ישראל התקיימה כדמוקרטיה לעילא ולעילא, במציאות שבה הכנסת היה לה את מעמדה, והממשלה היה לה את מעמדה ולרשות השופטת ולבית המשפט היה את מעמדם. ואז התחיל תהליך של כרסום, שאנחנו מכירים אותו. עכשיו אני שואל אותך, חבר הכנסת שטרן, אני באמת אומר לך, וזה נכון לכל רוחב הגזרה. אם אנחנו רוצים לוותר על ההליך הדמוקרטי כאן ולהעביר את הסמכויות למקום אחר, בוא נגיד את זה, בוא נחסוך אולי, תביא הצעה במקום ההצעה הזאת, הצעה שתקבע שכל הצעת חוק שנדונה פה צריכה לעבור קודם אישור שם, כדי שנדע שאנחנו לא משחיתים את זמננו לריק באין-ספור דיונים וחקיקות שאחר כך נפסלים על ידי קומץ אנשים. בוא נגיד את האמת על השולחן, לא נעשה הצגות פה, לא נשחק בכאילו, ובעיקר אני אומר לך, חבר הכנסת שטרן, בוא נדחה את הדיון בנושאים השנויים במחלוקת למועד אחר. אבל יש דבר אחד שלא נסכים לו, שבו לכם מותר ולנו אסור. זה לא מקובל ולא יכול להיות.

תודה רבה. אתה רוצה להשיב?

אז תבקש. אני מבקש. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. השר לוין, תכננתי להתרגש, אני אגיד לך את האמת, אבל לקחתי לי את זה. עלית פה, ועוד פעם בהופעה שלפחות הטרילה באופן תיאטרלי, ציני, כאילו באמת אנחנו ב-5 או ב-6 באוקטובר ולא קרה כלום. ואתה, אם תבדוק על מה דיברת פה על המהפכה המשפטית. אני אומר לך,

כל אחד אמר לי, תעלה ותגיד כמה דרוזים, כמה בדואים, כמה מוסלמים נהרגו. אמרתי: אני מבקש פה לא לעשות את החשבון הזה ולא להשתמש. אבל אני פונה דווקא בגלל זה, דווקא בגלל שאני לא עושה את החשבון, ומה אתה מעוור את עיני העם על חוק-יסוד. אתה יודע מה זה חוק-יסוד? הרי חלק מהבעיות של המהפכה שלכם זה שתשימו פתק על חוק ותקראו לו חוק-יסוד, גם אם הוא שניים לאחד.

זאת האמת, ואת זה צריך להגיד.

בהמשך לדברים של חברי שוסטר,

אני רוצה להגיד לך משהו.

אימא שלי באה מאושוויץ, מ-21C לאגר, בירקנאו.

לאלפי דרוזים ובדואים, אבל גם ליהודים וגם לילדים שלי, אמרתי שבבית שלי חינכו אותנו מסביב לשני עמודי יסוד: האחד, לעולם תוודאו שלעם היהודי יש מדינה יהודית שיודעת להגן על עצמה, אם אתם רוצים never again.

מאיפה אימא שלי הביאה את זה? 21C לאגר, אושוויץ-בירקנאו. והדבר השני, העמוד השני, לעולם, אבל לעולם, אל תעשו הבדלים בין בני אדם, לא לפי דת, לא לפי צבע, לא לפי גזע, לא לפי העדפה מינית. מאיפה אימא שלי הביאה את זה? בדיוק מאותו מקום - - חוץ מביבי. - - מ-21C לאגר. ואתם מנסים לקחת אותנו כאן - - חברי הכנסת,

- - ולשים לקח מעל לקח. ואנחנו, דווקא בגלל שאנחנו בעת מלחמה, דווקא בגלל שאנחנו נלחמים כתף אל כתף, אנחנו מעלים עכשיו את החשיבות הזאת של תיקון חוק הלאום. ומה זה קשור לבית המשפט העליון? אתה רוצה שאני אגיד לך? תשעה שופטים דנו בחוק הגיוס, חמישה מהם אתם מסמנים אותם כשמרנים ודתיים, חלק ככה חלק ככה. אני לא מסמן אותם - - - - - - לא, אני לא מסמן אותם. בשבילי שופט הוא שופט הוא שופט, ובית המשפט העליון, הלוואי שאתה תכבד אותו - - תודה רבה. - - כמו שאני מכבד אותו. אבל אתה יודע שגם חמשת השופטים הצטרפו לארבעה - - תודה רבה. - - כדי להסביר לכם - - - - - חבר הכנסת אלמוג כהן. - - כדי להסביר לכם מהו שוויון. תודה רבה. תודה. כולם ככה - - - אתם צבועים.

סליחה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה ראשונה. אנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון, הוספת ערך השוויון ברוח עקרונות הכרזת העצמאות(, של חברי הכנסת אלעזר שטרן ואלון שוסטר וקבוצת ח"כים, סליחה, של אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: ישראל,

אלעזר,

ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק-יסוד: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון, הוספת מחויבות לשוויון זכויות), לא נתקבלה. 31 בעד, 45

או יצרו שינויים ארגוניים שהפכו כדאיים כלכלית יותר עבורם, ללא העובדים שנקראו בצו 8 לשירות מילואים. לעניין זה מתווספת התחזית, כך זה היה בפברואר, שימו לב, שמשרתי המילואים צפויים להיקרא בעתיד הקרוב לתקופות שירות נוספות, שיקטעו שוב את הרציפות התפקודית של העסק. יוצא אפוא שבשיקולי עלות מול תועלת עבור מעסיקים מסוימים, תקופה של 30 ימים לא מהווה הרתעה דייה עבור המעסיק, והעובד המשרת במילואים מפוטר מייד עם תום תקופת ההגנה. מדובר בתופעה מדאיגה שהולכת וגוברת ומחלישה את משרתי המילואים ופוגעת בשוויון כלפיהם בשוק התעסוקה. נוסף על כך, משרתי המילואים ששבים לעבודה, לעיתים לאחר שירות מורכב ומתיש, נדרשים להסתגל חזרה ולהשלים את הפערים, דבר שמעמיד אותם בעמדת נחיתות. הצעת החוק הזו מבקשת להרחיב את ההגנה על עובדים המשרתים במילואים ולקבוע כי תקופת ההגנה תוארך ל-90 ימים לאחר תום שירות המילואים. הארכה זו תסייע לשמור על יציבות עבורם, ותאפשר להם לצאת לשירות מילואים נוסף בידיעה שיש להם טווח ודאות שמקום העבודה לא ייפגע ואורך נשימה עבורם בשובם. יש לציין,

שמרבית המעסיקים נוהגים בהוגנות כלפי עובדיהם המשרתים במילואים ומוקירים את פועלם, וכן גם מעסיקים מתמודדים עם קשיים בהיעדרות עובדיהם, וביתר שאת בתקופת המלחמה. אולם בהתבוננות רחבה על האיזונים הנדרשים, יש צורך להבטיח עוגנים שישמרו על חוסנם הכלכלי של המשרתים. למדינה ולחברה יש אחריות מוסרית ולאומית למזער את הפגיעה במשרתי המילואים, שעוזבים בית,

ומשלמים מחירים אישיים לטובת ההגנה על ביטחוננו, ולאפשר להם את התנאים לשוב למשק ולחייהם על הצד הטוב ביותר. שבועות בודדים אחרי שאנחנו הגשנו את הצעת החוק הוציא שר העבודה צו שמאריך את ההגנה מ-30 ל-60 יום עד לסוף 2024. הצעת החוק הזו, חברות וחברי הכנסת, מקבעת את ההיגיון הזה של הצו לכל מצב חירום עתידי ומגדילה את ההגנה. הצעת החוק שהוגשה לוועדת השרים, ואני מבקש שתשימו לב לנתון הבא: הצעת החוק הזו היא על דעת שר העבודה, שהתייעצנו איתו. משרד הביטחון לא התנגד, הוא ביקש שבועיים הארכה. שבועיים הארכה, זה אומר שהוא ביקש זמן קצר,

להתייעצות ולתיאום עם צה"ל. לעומת זאת, משרד האוצר, אדוני היושב-ראש, התנגד לחוק, ובעקבות זאת נדחה החוק בשלושה חודשים. זה מוסר מסר של התנגדות. חברי הכנסת, עליכם להחליט אם הנושא הוא חופש ההחלטה של המעסיקים או חובתנו לתת רשת ביטחון רחבה למילואימניקים. האוצר חושב שעדיף לוותר על מרכיב חשוב בתחושת הסולידריות הלאומית, לוותר על הביטחון התעסוקתי של המשרתים בקודש. האוצר מעדיף את עיקרון האי-התערבות בשוק העבודה, בשעה שקומץ המשרתים בקודש נחלצים לטובת המעסיקים, חברי הכנסת וכל עם ישראל. האוצר מציע להמשיך עם צווים מתחדשים על פי המצב, ואני שואל: באיזה עולם משרת מילואים למעלה מ-60 יום לא צריך להיות זכאי להגנה המינימלית? באיזו מדינה חפצת חיים עקרון החוסן הלאומי לא גובר בשעת חירום על עקרון ההתערבות בשוק העבודה? צריך להוסיף גם את אשתו. ואשתו, זה נכון. הדבר הזה הוא גם נכון. בן זוג או בת זוג של משרת המילואים. החוק אינו כרוך בתקציב, אלא בהיגיון צרוף ובלב חם. אני מבקש, חברות וחברי הכנסת, לקבל את המשרתים באהבה, באחריות, לתת להם את רשת הביטחון ולקבל את הצעת החוק הזאת בקריאה הטרומית, להעביר אותה להמשך תיאום, כפי שראוי, לקראת קריאה ראשונה. תודה רבה.

ישיב שר החינוך יואב קיש, בבקשה.

כנסת נכבדה, הצעת חוק חיילים משוחררים (תיקון, הרחבת תקופת הגנה מפני פיטורים למשרתי מילואים). אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת שוסטר,

וטור פז מציעים לתקן את חוק החיילים המשוחררים (חזרה לעבודה), כך שתקופת ההגנה מפני פיטורי משרתי מילואים השבים לעבודה לאחר שירות תוארך מתקופה של 30 יום לתקופה בת 90 יום לאחר תום שירות המילואים. סעיף 41א לחוק החיילים המשוחררים, שעוסק בזכויות עובד המשרת במילואים, נועד להגן על זכויותיהם של עובדים שגויסו לצבא, מתוך תפיסה כי אין לאפשר מצב שבו אלה שנתנו מזמנם ומרצם ישלמו מחיר על שירותם הצבאי ושפרנסתם תיפגע בעקבות שירותם הצבאי והיעדרותם ממקומות העבודה. הסעיף קובע שהעובד לא יפוטר, ולא ייפגעו היקף משרתו והכנסתו במשך 30 יום מסיום תקופת המילואים, אלא בהיתר של ועדת התעסוקה של משרד הביטחון. אני רוצה לציין שבהתאם להסכם קיבוצי וצו שנקבעו לפני כמה חודשים הוארכה תקופת ההגנה ל-60 ימים. מערכת הביטחון תומכת בהרחבת זכויותיהם של משרתי המילואים ופועלת בנושא זה ללא לאות, כך יעידו כל חברי הבית על הרבה מאוד מהלכים שנעשו וחקיקה לטובת הדבר זה, במיוחד מאז אירועי 7 באוקטובר ופרוץ מלחמת חרבות ברזל, שבה גם ראינו הרבה מאוד לוחמים ואחרים שמשרתים ימים רבים במילואים, מחרפים את נפשם, שהשקיעו את מלוא מרצם וזמנם בהגנה על אזרחי מדינת ישראל והבטחת ביטחון המדינה. יחד עם זאת, קיימות סוגיות הדורשות בירור ועבודת מטה בהתייחס להצעה. כך לדוגמה יש להביא בחשבון תוספות משאבים לטובת ועדות תעסוקה ולבחון כיצד הן יושפעו מההצעה. בנוסף, יש לבחון את השפעת ההצעה על תמריצי מעסיקים להעסיק מלכתחילה את משרתי המילואים ולייצר אפקט מצנן בהעסקת משרתי המילואים אם תינתן הגנה ארוכה בת 90 ימים מפיטורים. הנושא עלה לוועדת שרים לחקיקה, והממשלה ביקשה דחייה בדיון למשך שלושה חודשים לטובת השלמת עבודת המטה. קודם כול, אני רוצה לומר שבהיעדר ההסכמה, אנחנו ניאלץ להצביע נגד, וזה על מנת להשלים את עבודת המטה.

מכיוון שאני חושב שהצעה זו ראויה להידון בצורה רצינית, יושב-ראש הקואליציה, אני הייתי רוצה לבחון עם המציע אם יש אפשרות לערוך את ההצבעה במועד אחר ולתת למשרדים אפשרות להיערך להשלמת עבודת המטה, ולא להגיע למצב שבגלל הנושא של אי-בשלות אנחנו הולכים להצבעה שיכולה להיות מיותרת. למה זה לא - - - השאלה מה זה אומר. מה שזה אומר, אני אומר,

כי כולנו רוצים בסוף, בוא נעשה רגע יותר מזה. היום - - - - - - - אנחנו כבר לא מדברים על 30, אנחנו מדברים על 60 יום. זאת אומרת, כבר הארכנו מ-30 ל-60 יום. יש חשש שככל שאתה מאריך, אתה בסוף בא לתקן ואתה מקלקל, כי זה מונע ממעסיקים בסוף להעסיק משרתי מילואים. - - - אז אנחנו רוצים לראות ולבחון - - - 50 יום בשנה, זה לא מונע. אנחנו רוצים לראות אם ניתן לייצר פה מתווה שיהיה יותר יעיל ויותר נכון למשרתי המילואים. אני חושב שראוי לדחות את ההצבעה הזו לפחות - - - - - - לא רוצה - - - יתערב לי בעבודה. אופיר, אולי דחייה בשבועיים?

מאוד מקווה, חכה, הם בינתיים מדברים. יש לך זמן וגם יש הנחיה של היועמ"שית לפני שבוע לתת את האפשרות לסגור, כי היה פה איזה ויכוח במליאה - - - - - - מה ההנחיה? שבועיים? - - - עם מי? - - - הסיכום, חבר הכנסת שוסטר, אופיר, יש לי בעיה אחת, אני לא שר הביטחון. לא רק ביטחון,

עשינו את זה - - - אין בעיה. אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. אני לא יכול להתחייב על פקידי משרד האוצר או על פקידי משרד הביטחון. אני יכול להתחייב לעשות את המאמץ המרבי לתאם את הפגישה. בסדר, אני גם אהיה. אז גם אתה, בדיוק. אבל בסוף זה לא בסמכות. אם זה היה במשרד החינוך, הייתי יכול להתחייב. בסדר. אתה מבין? ואני לא ראש הממשלה, שיכול, אז הצבעה בעוד שבועיים, זה הסיכום? אז דחייה של שבועיים בהצבעה. דחייה של שבועיים בהצבעה. המציע, איפה המציע? שוסטר. חבר הכנסת אלון שוסטר. שוסטר, שבועיים דחייה בהצבעה. כן.

אני קודם עליתי וסיפרתי על אלון סקאג'יו, השם ייקום דמו, שהייתי

אני רוצה לדבר גם על יאיר אביטן, השם ייקום דמו, שהייתי בניחום אצל משפחתו ברעננה. אני דווקא פה אספר על מה שאמרה לי המשפחה. המשפחה ביקשה בצורה מאוד ברורה להעביר מסר, לחזק את עם ישראל, שעם ישראל יהיה מאוחד, לעשות דברים טובים למען אחדות העם, והבנה ברורה שאנחנו חייבים לנצח את המלחמה הזו, והדרך לנצח היא לעשות את זה ביחד. אז אופיר, יש דחייה של שבועיים?

לא, לא שבועיים. במועד אחר, נכון? הצבעה תהיה במועד אחר. ההצבעה עוד שבועיים, ואנחנו נתאם. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון, סיוע משפטי לתובע בהליך אזרחי), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. אני מזמין את חברת הכנסת פנינה תמנו שטה להציג את

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תחילה אני חייבת לומר משפט.

באמת, אני חייבת לומר שזה ביזיון שכל פעם צריך לדחות את החוק הזה. מה אנחנו מבקשים? מבקשים שתגנו על המילואימניקים, שמחרפים נפשם, נמצאים כבר שמונה חודשים בעזה וביתר הגזרות. פשוט לומר להם שכשהם יחזרו הביתה הם לא יפוטרו. תמצאו את הפתרונות, תתחילו למשול, הרי אתם רוצים למשול. - - - תתחילו למשול. באמת, מה המסר שהממשלה הזאת מעבירה למילואימניקים ולמילואימניקיות? אני רוצה לגשת להצעת החוק הזאת. תחילה, הצעת חוק הסיוע המשפטי, בכל מה שקשור בחוק איסור אפליה במוצרים ושירותים ציבוריים, נועדה בעיקר להחזיר את הכבוד למדינה, נועדה בעיקר להפוך אותנו לחברה הרבה יותר מתוקנת. ותשאלו אותי מדוע, אני אומר לכם שבכל מה שקשור לתיקים של אפליה וגזענות, לצערי הפיצויים עדיין פיצויים נמוכים. אנחנו מדברים על 50,000 שקל ללא הוכחת נזק.

קחו מי שנפגע מגזענות, שהיא לצערי תופעה בזויה וקשה, שהיא לא נעלמה מהעולם, והיא פוגשת לא מעט אנשים, כולל סקר שנעשה במגזר הציבורי, ש-40% מקבוצות המיעוט חוו ביום-יום אפליה וגזענות. אני באה ואומרת, גזענות היא לא עסק של אדם פרטי. אנשים לא יכולים להתמודד עם גזענות לבד, אם המדינה רואה שהתופעה הזאת, יש בה ממדים מאוד מאוד גדולים. הקמנו את החטיבה למאבק באפליה וגזענות במשרד המשפטים, היה דוח פלמור, והרבה מאוד צעדים נעשו ועדיין התופעה הזאת קיימת, בועטת, ובצער, גם פוגעת ופוצעת את נפשם של אזרחים רבים ואזרחיות. אז המדינה צריכה לבוא ולומר מפורשות: אנחנו ניכנס לנעלי אדם, אזרח שנפגע מגזענות גם במגזר הציבורי, או בכל שירות אחר שמגיע לכל אדם או אישה. ולכן החוק הזה,

הוא בא לחדש את הוראת השעה שכבר הייתה קיימת, הוראת שעה שאני אספר לכם איך היא נולדה. בשנת 2016, כמדומני, ילדה יוצאת אתיופיה עלתה לאוטובוס של ההסעה של בית הספר, הנהג קרא לה קופה ועוד מיני דברים, ליד החברות שלה, ילדה קטנה בכיתה ג'. המשפחה פנתה אליי. אותה משפחה לא דוברת עברית, משפחה של עולים שידה אינה משגת, והם לא יכלו להרשות לעצמם לקחת עורך דין ב-50,000, 60,000 שקל, ללכת לבית משפט, שזה גם ככה, עם כל תעצומות הנפש שצריך לדבר הזה, גם ילדה בכיתה ג',

בתי המשפט בממוצע נותנים 20,000 שקלים.

מה תיקנו חכמים, אם בסופו של דבר הממוצע הוא 20,000 שקלים ושילמת לעורך דין 50,000 שקל? שלא לדבר על זה שרוב האוכלוסיות שנפגעות, ידן אינה משגת. לכן ניגשתי לסיוע המשפטי בזמנו והם הרימו את הכפפה. והם אמרו: תיקים כאלה הם תיקים עקרוניים, מדינת ישראל צריכה באופן עקרוני להיכנס לנעלי, לא להיכנס לנעליים, אבל לעמוד לצד אותם נפגעים ולנהל את התיקים האלה בבתי המשפט, כמסר מאוד ברור, גם לשופטים ולכולם ולחברה, שאנחנו לא נאפשר פגיעה באנשים רק בשל צבע עורם או בשל כל דבר אחר שמתייג אותם, כי לכל אדם יש את הזכות ולכל אישה יש את הזכות לשוויון. ההוראה הזאת פקעה לפני שנה בערך, ואני רוצה לדון לכף זכות ולא לכף חובה. כנראה שעם המלחמה ועוד עיסוקים כאלה ואחרים ההוראה הזאת נפלה בין הכיסאות, אבל מה קרה? הרבה מאוד אנשים מוותרים על הזכות שלהם להרגיש שווים במדינת ישראל, או לבקש סעד ממי שפגע. ועל כן הגשתי את הצעת החוק הזאת, שקיבלה את התמיכה בממשלה, וכמובן בהתניה שמחכים באמת להצעת החוק הממשלתית. אני מבקשת מחברי הבית הזה וחברות הבית הזה להצביע בעד החוק הזה, ובהמשך אנחנו נביא גם חוק להכפלת הפיצויים בגין אפליה מ-50,000 ללא הוכחת נזק ל-100,000 ללא הוכחת נזק. כי מי שלא חווה גזענות מימיו לא מבין בכלל באיזו התמודדות מדובר, אינו מבין באיזו התמודדות מדובר. אז לכל הפחות, אני אומרת, לדעת לעמוד לצד אנשים שלא מעט פעמים נותנים להם להרגיש לא שווים, למרות שהם שווים לכל דבר ועניין. תודה רבה.

שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה.

אדוני היושב-ראש.

חברות וחברי הכנסת, חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים נועד לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובאספקת מוצרים ושירותים. בשנת 2018 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הסיוע המשפטי, הקובע כי סיוע משפטי בתביעות לפי החוק יינתן על ידי הסיוע המשפטי ללא בדיקת זכאות כלכלית. התיקון נקבע כהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים על מנת לבחון את הצלחת החוק במיצוי זכויותיהם של האוכלוסיות הזקוקות להגנה ולסיוע המשפטי במקרים האלה. מהנתונים שנאספו בתקופת תוקפה של הוראת השעה התברר שישנה תועלת חברתית בביטול התנאי הכלכלי בנוגע לתביעות לפי חוק איסור הפליה, כלומר מסתבר שמאז הותקן התיקון לחוק גדל באופן משמעותי מספרן של התביעות, ואני חושב שהדבר הזה הוא בהחלט חיובי כי הוא אפשר לאנשים שבאופן רגיל היה להם חסם כלכלי מלהגיש תביעות והם גם ככה שייכים לאוכלוסיות מוחלשות שנפגעו, פתח בפניהם בעצם את דלתות בית המשפט. אני חושב שנוכח הדברים האלה יש בהחלט הצדקה להצעה הזו של חברת הכנסת תמנו, ואני בהחלט מברך אותה על ההצעה לבוא ולתקן את הדברים כך שאנחנו נדאג שהוראת השעה הזו תהפוך להוראה קבועה ובאמת תתקיים. לכן הממשלה תומכת בהצעת החוק. יש בעניין הזה גם חקיקה ממשלתית, שנמצאת בשלבי קידום, ולכן ההתניה כרגע היא שההצעה הזו תמוזג עם הצעת חוק ממשלתית בנושא הזה ותקודם כמובן בהסכמה של משרד המשפטים, ואני בהחלט חושב שאם אנחנו נראה שהדברים לא מתקדמים בקצב מספיק מהיר, יכול להיות שבסוף נסתמך על ההצעה ונשלים את החקיקה בדרך הזו. בכל אופן, כרגע כהצהרת כוונות אני בהחלט חושב שנכון לתמוך בחוק הזה, ואני מציע לכנסת לאשר את ההצעה בקריאה הטרומית בכפוף להתניות כפי שהזכרתי קודם.

אם כן, הממשלה תומכת. אנחנו נעבור להצבעה, ברשותכם. אנו מצביעים בקריאה טרומית על הצעת חוק הסיוע המשפטי. ההצעה להעביר את הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון,

משפטי לתובע בהליך אזרחי), התשפ"ג 2023, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 30 בעד, אפס מתנגדים. חבר הכנסת מתן כהנא בעד. יש עוד מישהו? חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. אם כן, אני קובע כי הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון, סיוע משפטי לתובע בהליך אזרחי), התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת חוקה להכנתה לקריאה ראשונה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון, סיוע משפטי לנפגעי עבירות), התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בבקשה, גברתי, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני מגישה את הצעת החוק הזו,

הצעת חוק תיקון, סיוע משפטי לנפגעי עבירות, ואני מאוד שמחה שחברת הכנסת פנינה תמנו גם העבירה עכשיו הצעת חוק לתיקון שהיא בעניין של הסיוע המשפטי. ההצעה שלי באה בעצם לתת תמיכה וסיוע משפטי, ליווי וסיוע משפטי, לנפגעות תקיפה מינית. הנושא הזה, כמו שכולם יודעים, הוא נושא חשוב לי מאז שנכנסתי לכנסת בענייני חקיקה, אבל הוא נושא שטיפלתי בו מעל 30 שנה, כאשר הקמתי את מרכז הסיוע הראשון לנפגעות תקיפה מינית ואלימות באוכלוסייה הערבית, וליוויתי עשרות ומאות ואלפי נשים שפנו לעמותה. חלק גדול מהצעות החוק שלי באות כדי לענות על מצוקה ועל צרכים של הנשים, הצעירים והצעירות נפגעי תקיפה מינית, ואני שמחה שאני מביאה את הצעת החוק הזו, וזו לא פעם ראשונה שאני מביאה אותה. כשהנחתי אותה וכשהעליתי אותה במליאה בכנסת ה-24 היא גם קיבלה את תמיכת הממשלה אז, והותנתה בזה שהיא תתמזג אחר כך עם כל הרפורמה בסיוע המשפטי שאז משרד המשפטים הכין והביא אותה לכנסת. ואכן חיכיתי בסבלנות, העברתי אותה בקריאה טרומית, וחיכיתי למשרד המשפטים. אם כולם זוכרים טוב מאוד, ביום האחרון של הכנסת ה-24 היה לחץ בעניין אילו חוקים יעברו, והיא עברה, והצעת הסיוע המשפטי של משרד המשפטים אז הועברה מהר מאוד, ולצערי הרב, נשמט מהידיים שלנו לעשות את המיזוג של הצעת החוק שלי עם הצעת החוק הממשלתית אז, ולכן אני מביאה אותה שוב. על מה מדובר? מדובר על הצעה שבאה קודם כול להרחיב את הסיוע המשפטי לנפגעות עוד עבירות שנמצאות ולא היו מקבלות סיוע משפטי, אבל היא מדברת גם על זה שהתחלת הסיוע המשפטי תתחיל בשלב מאוד מוקדם, בשלב החקירה, ולא רק אחרי הגשת כתב אישום או בהליך המשפטי. כי כולנו יודעים, ודוח ברלינר מדבר על זה בצורה מאוד טובה, כמה קשה לנפגעות לעבור את תהליך החקירה, שהוא תהליך מאוד קשה. חלק מהנשים רואות בו חדירה מאוד מאוד קשה לחיים הפרטים שלהן, לפרטים מאוד אישיים. כאשר יושבים אישה או קטין או גבר שעברו תקיפה מינית וצריכים לעבור על פרטי הפרטים של אותה תקיפה, של אותה עבירה, ולענות על כל השאלות בשלב החקירה, כולנו יודעים שיש חוק שמנסה להבטיח את זכויות נפגעי העבירה בתהליך החקירה, הרבה מאלה שמתלוננים ומגיעים לשלבים של תלונה וחקירה, זאת פעם ראשונה בחיים שלהם שהם נפגשים עם מערכות האכיפה ומערכות החקירה המשטרתיות, וקשה להם עם התהליך הזה. ואנחנו באים פה להגיד שהסיוע המשפטי ילווה אותם, וייתן להם את כל המידע הדרוש, ויבטיח שיהיו להם מלוא הזכויות שלהם כנפגעי עבירה. הצעת החוק הזו מדברת על כלל נפגעי עבירות מין כאלה, גם על נשים, גם על גברים, גם על צעירים, גם על צעירות, גם על יהודים,

על אשכנזים ועל מזרחים ועל כל, כי לצערנו הרב העבירות האלה קורות נגד כלל האוכלוסייה, ואין צד אחד שהוא נהנה מזה. אחד מהחידושים גם כן בהצעת החוק, שהיא מדברת על מתן סיוע משפטי בלי לקשור את זה למצב הכלכלי. אני רואה בזה הצהרה מאוד ברורה שהמדינה מבינה קודם כול, או מכירה בפגיעה הקשה שמשפיעה על חיי הנפגע או הנפגעת לאורך כל החיים, אבל גם מכירה באחריות שלה להגן על הנפגעים והנפגעות, ולוקחת אחריות על העובדה שלא נעשה עד היום כל מה שצריך לעשות כדי להגן על האזרחים והאזרחיות מסוג עבירות כאלה. אני מאוד שמחה שוועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק הזו, והיא תתמזג עם ההצעה היותר-מורחבת של משרד המשפטים. לצערי הרב, לפני שבועיים היה צריך להעלות אותה להצבעה ולא נכחתי באולם באותה השנייה, כאשר הכריזו על הצעת החוק הזו. עכשיו אנחנו מביאים, אני מביאה אותה שוב, מתוך אמונה שההצעה הזו היא לא הצעה שצריכה להישפט לפי עמדות פוליטיות, אלא להפך, לפי עמדות מוסריות, כן לתמוך בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. אני מצפה שבאמת החלטת ועדת השרים, ואני מודה להם על התמיכה שהם נתנו, תישאר בעינה, והיא תביא להעברת החוק הזה, הצעת החוק הזו, בקריאה טרומית. תודה רבה, גברתי. השר יריב לוין, בבקשה. אני מזכיר לכל יושבי הבית הזה שהאישה שדיברה עכשיו חושבת שמי שרצח את החייל היום בצוהריים הוא גיבור.

ככה היא קוראת לרוצח הזה, גיבור. מה זה? גם אנשי יש עתיד, תזכרו את זה. היא חושבת שהמחבל הוא גיבור. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חוק הסיוע המשפטי - - - אנחנו בחקיקה,

חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב 1972, והתקנות מכוחו קובעים באילו עניינים ובאיזה היקף יינתן סיוע משפטי למי שידו אינה משגת, בכפוף למבחן של סיכוי משפטי.

בתוספת לחוק נקבעו מספר עניינים שבהם יינתן סיוע משפטי בהיקף שנקבע בתוספת ללא בחינת הזכאות הכלכלית או מבחן הסיכוי המשפטי או שניהם יחד. הצעת החוק של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן נועדה להרחיב את מתן הסיוע המשפטי מטעם המדינה לנפגעי עבירות מין גם להליכים נוספים הנובעים מעבירות ללא תלות במבחן הזכאות הכלכלית וגם לשלב מוקדם יותר בהליך הפלילי, ואף זאת ללא מבחני הזכאות. בנוסף, מוצע להרחיב את הסיוע לעבירות נוספות על אלה שמוענק בהן סיוע היום. בבסיס ההצעה עומדת ההכרה בפגיעה שחווים נפגעי העבירה בעבירות מין, ובחשיבות לסייע להם לעמוד על זכויותיהם בהליכים השונים הנובעים מהפגיעה. כפי שציינה חברת הכנסת המציעה, בעניין הזה קיימת הצעת חוק ממשלתית, שעברה כבר קריאה ראשונה בכנסת הקודמת ולבקשת הממשלה הזו הוחל עליה דין רציפות. הצעת החוק הממשלתית,

כפי שצוין כאן קודם, היא רחבה ומקיפה יותר מבחינת המענים הניתנים בה. כפי שדווחתי, גם התקיים בעניינה אתמול דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, לקראת הכנתה לקריאה השנייה והשלישית, ואני מקווה שהתהליך הזה יסתיים כמה שיותר מהר. ההצעה הממשלתית היא חלק משורת צעדים ותיקוני חקיקה שנועדו לסייע לנפגעי עבירות מין מתוך ההבנה כי תקיפה מינית היא פגיעה קשה, ייחודית וטראומתית. נפגעות ונפגעי העבירה מתקשים בחשיפה הכרוכה בניהול הליכים משפטיים, ולכן לא אחת הם גם מתקשים להתלונן או לשמור על קשר רציף עם רשויות האכיפה. ולכן מתן סיוע משפטי במקרים האלה נועד לפחות להקל עליהם במיצוי זכויותיהם על פי הדין, כמובן במיצוי זכויותיהם בתוך עולם המשפט. אני יכול לציין שהדבר הזה מצטרף, כמו שאמרתי קודם, לשורת מהלכים שאנחנו עושים. בראשם, לאחר הרבה הרבה שנים של ניסיונות שלא הצליחו, ההעברה בממשלה של ההחלטה החשובה על הקמת נציבות לטיפול בנפגעי עבירה, שאנחנו שוקדים בימים אלה על הקמה שלה לאחר שהיא אושרה. לפיכך, כמובן ככל שההצעה הפרטית הזאת תקודם ותאושר כאן היום, היא תוצמד להצעה הממשלתית, שנמצאת כאמור בשלב מתקדם לקראת סיום הליכי החקיקה בכנסת.

תודה רבה, אדוני. ביקש להתנגד רון כץ. חבריא, רק עד שרון יגיע, יכולים להתנגד להצעת חוק, ביקשו שניים ואני מאשר אחד בגלל הלו"ז הצפוף. אנחנו נהיה כאן עד חצות.

לא בסדר, מאיר. לא בסדר.

אני לפני זה, סליחה

לפני זה ישב כאן משה רוט, והיו ארבעה. אני אשב שם גם מתישהו.

לפני שאתם מצביעים, זה גיבור.

יש, רון כץ. תראו, מיקי.

רגע, רגע, רגע. רון כץ הסיר. חנוך, לא לא לא. אם רון כץ הסיר, חנוך, תעלה. חנוך, אתה לא צריך לזעום על החלטות מהסוג הזה. אני אומרת לך, יש החלטה של ועדת שרים.

אם יש לי שניים אני אתן לאחד תמיד. זה לא משהו דרמטי. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, סליחה, אבל זה לא עובד ככה. סליחה, אבל זה לא עובד ככה. מי שתומך ואומר שהחמאס הוא חלק מהעם שלו, מי שקורא למחבלים שהידים, אנחנו לא יכולים לתמוך אם פתאום הוא הביא חוק בסדר. לא, אנחנו לא יפי נפש, אנחנו מהעם שלנו. ומי שרוצח פה ובנו, אנחנו לא נעזור לו בכלום, זה לא עובד ככה. אם אתם אזרחים של המדינה, עד הסוף: דגל, תצביעו נגד עבירות טרור. זה לא עובד ככה, לא עובד ככה. שום חוק שלכם לא צריך להעביר, שום חוק של המפלגה שלכם לא צריך להעביר.

אז למה נתתם לה תמיכה בוועדת שרים? בוועדת שרים - - - אני נתתי תמיכה?

למה? זאת המפלגה שלך.

לא ועדת שרים, הם יכולים להחליט מה שהם רוצים. החוק הזה לא יעבור.

שב בשקט. אל תיתן - - - קודם כול תטפל בוועדת - - - יא חצוף. אני מבקש מכולם לשבת, עוברים להצבעה.

מי בעד ומי נגד? תנועת יש עתיד, תתביישו. אלמוג. אתה נותן תמיכה בוועדת שרים, ואתה מתלונן?

אז ועדת שרים שיתביישו,

הצבעה. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הסיוע

אני מבקש שקט.

רבותיי, להזכיר לכם שזאת הייתה החלטה של ועדת השרים בתמיכת הממשלה. אם כך, אנחנו עוברים, זהו, מספיק. צועק עלינו. ועדת השרים שלך העבירה את החוק. אתה שיכור.

העברתם את החוק. זהו, מספיק. נאור, נאור. 35 בעד, חמישה מתנגדים,

- - - זה לא עבר. לא הבנתי את האירוע הזה. טוב, ועדת שרים מעכשיו זאת המלצה.

היא נותנת תמיכה, מעבירים.

אבל אני עולה לכאן כדי להציג את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, זכאות לדמי לידה עבור משרתות מילואים). כמו שאתם יודעים, מאז 7 באוקטובר תרומתן של נשים נתגלתה בכל חזית, בכל מערכה, נשים גיבורות בכל מערכות הביטחון,

גיבורות בכל מה שקשור בהצלה, ובוודאי בצה"ל, כשאנחנו רואים אותן לוחמות, תומכות לחימה. פנינה, סליחה. אני מבקש מכל חברי הכנסת. מי שמציג את הצעת החוק צריך לצעוק בכדי שאתם תשמעו אותו.

חבר הכנסת דוד ביטן.

אני חושבת שאולי תשמרו קצת על שקט, קצת כבוד למילואימניקיות. חבר הכנסת דוד ביטן.

דוד, שבו, בבקשה, ותפסיקו להפריע.

אתה מפריע.

בבקשה. אני אתן לך עוד זמן, תתחילי מחדש. תודה. אדוני היושב-ראש, אני לא צריכה הרבה זמן, מהסיבה הפשוטה. דמיינו לכם שאישה שהייתה בחופשת מחלה,

לא משנה,

מחליטה להתגייס למאמץ הלאומי ומתגייסת למילואים כשקוראים לה בצו 8. רבות מהן לוחמות, תומכות לחימה, חלקן בסייבר, מודיעין, ובכל התחומים. אותן נשים, אם הן הרות והן יוצאות אחרי חצי שנה ללידה, הן לא זכאיות לחישוב דמי לידה. את כל התקופה שהיו במילואים רואים כאילו מדובר בתקופה שהן היו מובטלות. הדבר הזה הוא אבסורדי, ברור לכולנו, והתיקון הזה הוא נדרש, ברור לכולנו, וזה בזכות זה שנשים, אין, אי-אפשר לדבר ככה, אדוני היושב-ראש. אי-אפשר, לי זה מפריע. אני ביקשתי שקט, והם עומדים בזה, אז את תצטרכי להתאמץ.

אז להתאמץ? נאור. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. תרצו לדבר, תעברו לפרסה. תמשיכי. אז אני אתחיל עוד פעם. אני אומר כזה דבר. החוק הזה הוא תיקון נדרש. לא יכול להיות מצב שנשים ישרתו בצה"ל במילואים בצו 8, ובסופו של דבר הזכויות הבסיסיות שלהן תיפגענה. אישה שעושה מילואים, היא בהיריון תוך כדי מילואים ויוצאת לחופשת לידה, לא יכול להיות שלא ייתנו לה דמי לידה ולא ייחשבו את התקופה שהיא במילואים לצורך דמי הלידה. אישה שנמצאת במילואים, זה כמו עבודה לצורך העניין, ואפילו יותר. אז אם אנחנו מצדיעים למילואימניקים, בוודאי שנצדיע למילואימניקיות. ואם את עושה את זה כשאת בהריון, אדרבה, היינו צריכים להעריך אף יותר ולומר: לא נפקיר את הזכויות שלך, ואת תצאי ללדת בנחת אחרי ששירת את המדינה בצורה כל כך טובה.

התיקון הזה הוא נדרש, ואני רוצה להודות גם לוועדת שרים ולשר המשפטים, שבסופו של דבר ראה עין בעין איתי, שזה תיקון שהוא נדרש. אותו דבר שר העבודה, הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון, שהבינו שלא יכול להיות מצב שנשים בסופו של דבר ישלמו גם מכיסן. זאת אומרת, הן יכלו לחזור לעבודה. זו הזדמנות בשבילי, אדוני היושב-ראש, גם להודות לשדולת הנשים, שיחד איתם אני קידמתי את החוק בעקבות הקו החם שיש להם, ואליו הם מקבלים הרבה מאוד פניות, ותתפלאו, גם פניות מחיילות. אז גם זה דבר שהוא חשוב, החיבור הזה של נשים בצבא אל קווים אזרחיים, וככה מביאים את זה לכנסת ישראל וביחד מוצאים פתרונות. תודה לשדולת הנשים, כאמור, ותודה לכל מי שהייתה לו יד בנושא הזה.

תודה רבה.

בוא, בבקשה. השר קרעי, תענה. - - - אנחנו לא בחפש את המטמון.

אנחנו נגיד לו מה צריך לעשות. הינה, הוא חזר, השר. בבקשה, אדוני. מה קורה לכם? הינה, הינה. בבקשה, אדוני השר. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

לפני שאקריא את התשובה אני רק רוצה לומר שהממשלה תומכת בקידום ההצעה ובהעברתה בקריאה טרומית, בכפוף לכך שהליכי החקיקה יהיו בהסכמה ובתיאום עם גורמי המקצוע בביטוח הלאומי. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, זה בסדר? פנינה. - - - לפני שאני מקריא את התשובה במלואה אני אומר שהממשלה תומכת בקידום ההצעה והעברתה בקריאה טרומית, ובתנאי שהמשך הליכי החקיקה יהיו בהסכמה ובתיאום עם גורמי המקצוע בביטוח לאומי.

אוקיי. אז אני לא אאריך. כן חשוב לומר שבסך הכול החוק הזה נוגע לדמי לידה למבוטחים אשר הפסיקו עבודתם בהיריון או בלידה, והחלפת שכר העבודה או הכנסה כעובד עצמאי, ויש את נושא המועד הקובע לעניין קביעת הזכאות לדמי לידה. בלא מועד קובע אין היולדת זכאית לדמי לידה מכיוון שהיא לא הפסיקה את עבודתה בעודה בהיריון. הצעת החוק הנ"ל באה לתקן את סעיף 48 כך שהיום הקובע יכול להיקבע אף בתקופת המילואים ולא רק בתקופת הפסקת העבודה. אני מצטרף לכל מה שאמרה חברת הכנסת תמנו שטה בנוגע לחשיבות הגדולה של המגזר הנשי במאמץ המלחמתי, בעשייה ובתרומה המשמעותית של הנשים לצה"ל ולכוחות הביטחון בכללותם. אכן, היו מספר מקרים בחרבות ברזל של נשים שטרם יצאו למילואים לא צברו מספיק תקופת אכשרה, והיה חשש שעקב שירות המילואים הן לא תוכלנה לחזור למעגל העבודה טרם הלידה, ולפיכך יכולות להיפגע זכויותיהן לדמי לידה. ההצעה הזאת נותנת מענה, והיא ראויה וחשובה. בימים אלה, שגיבורי הברזל, משרתי ומשרתות המילואים, מחרפים את נפשם בשדה הקרב למען ביטחונה של ישראל והשבת החטופים ארצה, זה הזמן של כולנו להמשיך לחוקק חוקים ולגבש את ההטבות וההקלות עבורם. כהנהגה אנחנו משתפים ידיים ופועלים למען האזרחים בשעתם הקשה. שיתוף פעולה בין אופוזיציה לקואליציה לטובת המאמץ המלחמתי הוא הכרחי לניצחון שכולנו מייחלים לו. אמירה זו של שיתוף פעולה למען משרתות המילואים, שיוצאת היום מהבית הזה, היא חשובה מאוד. כולנו חזית אחת חזקה ומאוחדת. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. ביקש להתנגד להצעת החוק נאור שירי, בבקשה. מה אתה מתנגד? תכף תשמע. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מתנגד להצעת החוק הזו, כי ועדת שרים לענייני חקיקה, משמע עמדת הממשלה, היא תמכה. בא לנו אלמוג כהן, יחד עם חנוך מלביציקי, צורחים עלינו שאנחנו מצביעים בעד ועדת החקיקה, ובכוונה. אני דיברתי אליך?

לא הפניתי אליך. לא, אמרת - - - חנוך, זהו, אל תתווכח איתו. תן לו לדבר. יש לו שלוש דקות.

בסדר. חנוך, לא צעקת עליי, אלמוג כהן צעק עליי. אתה צודק.

אלמוג, קריאה ראשונה. תצרח. תצרח. תכף אני אראה לך כמה אפסים. כל מי שתמך הוא אפס, ממשלת ישראל, מר אלמוג כהן, תמכה בחוק הזה, יא הזוי.

כל מי שתמך.

ואתה חלק מהקואליציה הזאת, ואתה תמשיך לצווח פה, היא תמכה בחוק הזה. אתם תומכים בחוק הזה. מה אתה צועק? יריב לוין תמך בחוק.

תודה. בדיוק כמו שאתם צווחים כמו איזה לא יודע מה, ככה אתם בקורלציה מלאה והפוכה לכמות האפסים שאתם. לא ייכנס סיוע הומניטרי לעזה, לא מפסיקים להכניס. בגלל זה השארתם את כסיף? בגלל זה השארתם את כסיף.

ניכנס לרפיח ונביא, ארבעה חודשים. קח - - - לא, אני לא צריך. עזבי, זה לא משנה. לא נשחרר אסירים משחררים אסירים. נביא את הניצחון המוחלט,

דרדל'ה, פקקטה,

באים וצורחים. AP, תעשה לי טובה, אל תבוא לי עכשיו בזווית. מה זה קורלציה מלאה? איזה מספר זה קורלציה מלאה?

אתה עם ממשלה של אפסים. על מי אתה צועק? ומראה לנו תמונות של חייל? אתה צריך להתבייש. מה הצבעת? מה הצבעת?

הראשונים שהעבירו את החוק זה אתם, כי כמה שאתה מדבר וצורח פה, האפס עומד בראשות המפלגה שלך. הוא זה שהעביר את החוק. הרי יכולת להגיש ערר.

איזה מספר זה? בור ועם הארץ. איך קיבלת יושב-ראש דירקטוריון של חברה ציבורית בלי תואר ראשון,

אם לא השחיתות - - - בלי תואר ראשון.

תעשה לי טובה, אל תדבר איתי בכלל.

אתה בור. אין לך מושג מהחיים.

ככה חיסלתם את החמאס,

אתם מחסלים את החמאס, ומעבירים לו 30 מיליון דולר כל חודש.

תודה רבה. תודה רבה. אפס מי שהצביע על החוק הזה, ואפס מי שהציל את כסיף. ואפס מי שהכניס את התנועה האסלאמית. אז גם אתם הרבה פעמים אפס.

אלמוג. אני רוצה להגיב לו. לא, לא, לא, אלמוג. למה? הוא

אני אומר: גם ועדת השרים שאישרה את החקיקה הזאת צריכה להתבייש בעצמה. אבל גם אתם צריכים להתבייש בעצמכם. מי שחרר את מנהל שיפא, אלמוג? אלמוג, אתה יכול להמשיך לצעוק, אבל אתה אשם בזה. מי שחרר את מנהל שיפא? מי שחרר את רב-המרצחים? זו בושה וחרפה, ביום שבו

מירב, מירב, קריאה ראשונה, יקירתי.

אנחנו רוצים להמשיך. די, אנחנו רוצים להמשיך. יש לכם וטו.

אחרי פרץ הרגשות המרנין, הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. אולי זה ירגיע.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 22 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה. עוד אודיעכם כי בהתאם לסעיף 96

אלמוג, אלמוג, מספיק. אל תגזים, אלמוג. די, שתוק.

תצא. תצא כבר,

זו לא דרכה של החברה הערבית, שבחרה בדרך של שלום, של פיוס, של סובלנות. לא רק אני, גם ראשי הרשויות היום באזור, כל אחד לחוד וגם כולם ביחד, ביקרו בעיר כרמיאל, נפגשו עם ראש העירייה והביעו את העמדה בשם כל ראשי הרשויות בחברה הערבית. כמובן אני מייצג כאן גם את ההנהגה הפוליטית הארצית של החברה הערבית. אין ספק, רבותיי, שהאירוע הזה משליך את עצמו על מרקם היחסים בין האזרחים בתוך מדינת ישראל. אבל אנחנו גם חייבים לזכור את המחויבות האזרחית והערכית של אזרחי מדינת ישראל הערבים לאורך החודשים מאז 7 באוקטובר. את עמדתנו ועמדת כל האזרחים ב-7 באוקטובר, ובהמשך, בצל המלחמה הקשה. בכל זאת הוכחנו כולנו, גם החברה היהודית, אחריות אזרחית, ושהמרקם בין יהודים לערבים הוא לאין שיעור חזק ממה שנביאי הזעם ניסו לבשר לנו גם לפני 7 באוקטובר וגם אחרי 7 באוקטובר. אנחנו נמשיך בדרך הזאת. נציג חזון של שלום, של ביטחון, של שותפות, של סובלות, נדחה כל ניסיון לגרור את החברה כולה לאלימות מכל סוג שהוא ועל כל רקע שהוא.

הייתי צריך להעלות היום את ההצעה להקמת ועדה פרלמנטרית,

שאנחנו רואים שאנחנו נמצאים בתוך מחדל, ומעבר לזה, בהתנהלות הממשלה בנושא של ההתמודדות עם הפשיעה והאלימות ספציפית בחברה הערבית. אנחנו רואים את הכישלון של המשרד לביטחון לאומי והשר עצמו בכל חזית שהוא מטפל בה, לא רק בהקשר של החברה הערבית אלא גם בהקשר הכללי. לכן אני חושב שלכנסת ישראל היום יש הזדמנות להביע עמדה ערכית, לא רק פוליטית, ערכית, אל מול הכישלון גם הערכי וגם הממלכתי שהפגינה ממשלת ישראל בשנתיים האחרונות. מאז 1 בינואר 2023 אנחנו רואים שהנושא הזה ירד מסדר-היום של הממשלה כולה ושל המשרד לביטחון לאומי. אנחנו כל שבוע מסתכלים אם יש יוזמה, דיון בישיבות הממשלה, ואנחנו לא רואים שיש התעניינות. אפילו אותה ועדה שהקים בנימין נתניהו ובהיותו ראש ממשלה גם ישב בראש הוועדה, הוא לא מכנס אותה, לא נוקט צעדים, לא לוקח אחריות לאור הכישלון של השר לביטחון לאומי.

מן הראוי שכנסת ישראל היום, ללא הבדל של ימין ושמאל, של אופוזיציה וקואליציה, תעמוד ותפגין ממלכתיות ותביע סולידריות עם החברה הערבית, שסובלת מהמדיניות הזאת. הממשלה הפקירה אותנו לטובת ארגוני הפשע. היום אפילו בערבית אמרתי: (אומר בערבית ומתרגם:) צבאות הפשע שמכים בתוך החברה הערבית. אני רוצה לשתף אתכם רק בשני מקרים. אתמול נרצחה אישה בת 42, אם לשלושה ילדים. אישה שעובדת בניקיון בתוך הבתים כדי להביא פרנסה לילדים שלה. אחד מהם, או אחת מהם, יש לה מוגבלויות. היא נרצחה בדם קר. לא שמענו קול אחד של אחד מחברי הממשלה שהביע גינוי או קרא לפעול למגר את התופעה הזאת. רציתי להקריא לכם גם, חברים, קטע מדברי האוניברסיטה העברית אתמול. אתמול עמדו אבא ואימא מטמרה, ח'יר דיאב, וקיבלו את תעודת סיום הלימודים בחשבונאות של אחמד ח'יר דיאב. הבחור הזה סיים השנה את הלימודים שלו, התחתן לפני חודש והשכבנו אותו לפני שבוע. הם כתבו ככה: אחמד ח'יר דיאב מטמרה נלקח מאיתנו בטרם עת. אחמד היה איש ישר וצנוע, חייכן ומלא שאיפות. דמות מרכזית בקהילתו, תמיד נכון לעזור ולתרום לאחרים. הוא השלים את לימודיו כרואה חשבון באוניברסיטה העברית בירושלים והיה מלא בשאיפות לעתיד. חייו נקטעו בגלל אלימות חסרת רחמים לאחר שסירב לפרוטקשן, אך זכרו ומורשתו ימשיכו להביא דוגמה לכולנו. יהיה זכרו ברוך. ההורים קיבלו אתמול בטקס חלוקת התעודות את התעודה שלו במקומו. חברים, זאת המציאות בחברה הערבית. ארגוני הפשע משתלטים לנו על החיים, משתלטים גם על חלק מהרשויות המקומיות. אני רוצה להזכיר: אם אתם זוכרים, לפני שבועיים עמדתי כאן בדיון של 40 חתימות אל מול ראש הממשלה והעליתי את הנושא של ג'דיידה-אל-מכר. שם ראש הרשות נשאר לבד ולא מצליח להפעיל את חברות איסוף הפסולת בגלל איומים של שני ארגוני פשע שמתחרים על הנושא הזה. כמה וכמה פעמים דיברתי עם שר הפנים, שהוא אמור להיות הגב של ראשי הרשויות. אני שואל את עצמי, הרשות המקומית היא לא חלק מהממשלה, היא לא חלק ממוסדות המדינה?

שנבחר כדי לשרת את האזרחים, הוא לא ראוי לגיבוי ותמיכה מממשלת ישראל? אנחנו עברנו את המציאות שבה אפשר להתמודד עם הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית. אנחנו יכולים להתמודד עם אלימות חברתית ועם פשיעה חברתית, נקרא לה, לפני שבוע עשינו סולחה וסיימנו סכסוך עקוב מדם בין שתי משפחות בטמרה. אתמול הייתי בנגב גם לטפל בסוגיה דומה. לפני כן עשינו הודנה. אנחנו מנסים, אנחנו משתדלים. אנחנו כל הזמן מנסים לתפקד בחברה הערבית, להביא פתרונות מההיבט המסורתי או החברתי. אבל מול ארגוני פשע מי יכול לעמוד? מי יכול לעמוד מול ארגוני פשע? רק כוח של המדינה, ואפילו לא משטרה, כדי שאפשר יהיה להתמודד עם הצבא הזה, צבאות של פושעים שמשתלטים על החיים. מה זה פרוטקשן? זה מס נוסף. הם קובעים מציאות חדשה. כל הזמן אני מנסה לדבר לא רק אל ליבם, גם אל הממלכתיות של האנשים. מה חושבת לעצמה ממשלת ישראל? כל הזמן אני זוכר שכשהיינו בממשלה הקודמת, דיברתם על משילות, שהממשלה והמדינה איבדו את המשילות, איבדו את ההרתעה, איבדו את הריבונות. איפה אתם היום? אתם גאים שארגוני פשע משתלטים על החיים של האזרחים?

אני צריך לפנות עכשיו לנציגי מדינות עולם ולהתלונן בפני האו"ם? ולכן אני חושב שמן הראוי שכנסת ישראל היום תבחר, או תחליט החלטה ערכית בהקשר הזה. קיוויתי שבתחילת הקדנציה נמשיך להפעיל את הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות, אבל לצערי הקואליציה לא הסכימה להקים ועדה כזאת, ואמרו: יש ועדה לביטחון לאומי. נתנו לה הזדמנות, שנה, שנתיים, הוועדה הזאת לא מתפקדת בשם הכנסת. עברו עשר שניות, הכול בסדר. ולכן, אני חושב שמן הראוי היום, אני פונה לחברי הקואליציה, לחברי הממשלה, להחליט על ועדת חקירה ממלכתית או להקים ועדה מיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות. ואני מזכיר, אדוני היושב-ראש: אנחנו הקמנו את הוועדה הזאת כאשר יריב לוין, שר המשפטים, היה יו"ר הכנסת, והוחלט פה אחד להקים את הוועדה הזאת.

למה היום אי-אפשר לעשות את זה? תודה רבה. תודה לך.

יואב קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אתייחס עניינית לנושא, למרות שבתשובה שקיבלתי, גם ממשרד הבט"פ, יש ביקורת קשה בעניין - - - סיבכו אותך עם התשובה. לא, לא סיבכו.

למשל, שרק לפני שבוע עברה פה הצעת חוק חשובה שמאפשרת למשטרה חיפוש בלי צו של מצלמות שמתעדות עבירות חמורות או נשק, והייתה התנגדות. השר קיש, אתה לא חייב לקרוא את כל השטויות והשקרים שבן גביר נתן לך כדי להצדיק את - - - אל תשפיל את עצמך, אתה שר מכובד. אני יכול להתייחס, אני יכול להתייחס להרבה דברים שכתובים פה - - - מה, אתה תוכי שמקריא את השטויות של השר - - - חבר הכנסת קריב. חבר הכנסת קריב, אתה דווקא גורם לי יותר להיכנס לנושא שאמרתי שאני רוצה לשים רגע בצד, והוא כולל,

התייחסות לעמותת סיוע 48'. אתה רוצה שנתייחס לזה? מה הקשר? 100 אזרחים נרצחו.

חבר הכנסת קריב, אני בטוח שגם אתה - - - קריב, קריב, גלעד. די. חבר הכנסת גלעד קריב, שמענו. - - - שתוק, כהניסט - - - שמענו אותך, די, בן גביר העבריין. חבר הכנסת קריב, בצעקות שלך אתה עושה בדיוק ההפך, או שאולי זה מה שרצית,

הוא לא איתנו, אתה אומר. די, אתה אדם רציני. תמשיך. אדוני השר, תקריא את התשובה. אז אני הולך להתייחס לדברים הרלוונטיים כי הנושא של הפשיעה במגזר הערבי - - - הוא לא עושה כלום, אני אחסוך לך.

הפשיעה במגזר הערבי זו מכת מדינה שאנחנו פועלים נגדה כולנו, גם בממשלה הקודמת - - - תקריא את התשובה. אני אקריא, אתם תהיו בשקט. הקול שלי כבר כואב - - - חבריא, תנו לו לדבר. אנחנו חוסכים לו. היו ניסיונות, גם הממשלה הקודמת ניסתה לטפל, גם הממשלה שלפניה.

הנושא של הפשיעה במגזר הערבי, הפשע המאורגן, זו מכת מדינה והממשלה והממשלות בשנים האחרונות משקיעות בכך הרבה מאוד מאמצים. אני רוצה לדבר על מה שאנחנו עשינו בממשלה הנוכחית.

הרבה חוקים חדשים שהועברו - - - שום דבר לא השפיע בשטח.

הרבה חוקים חדשים שהועברו על מנת להילחם בפשיעה: חוק הפרוטקשן, חוק המאבק בכלי הנשק, חוק חיפוש סמוי בלי צו, חוק עין הנץ. לא שווה

הכוונה להוביל גם בקרוב צווי הגבלה מינהליים לארגוני פשיעה,

ניתנו תוספות תקציב חסרות תקדים של מעל 10 מיליארד שקלים, למשטרת ישראל, וזאת מאז כניסתה של הממשלה. אפס תוצאות. לאחר שנים ארוכות שבהן אנחנו רואים פרישה מהמשטרה, לראשונה גל העזיבות נעצר ואנחנו במגמה חיובית של פלוס 1,500 שוטרים.

אני רוצה להתייחס רגע לגיוסים בחברה הערבית בפרט. הוא לא עונה לשאילתות.

הפשיעה משתוללת, והתשובות שהוא נותן לא רלוונטיות. שנה וחצי אני עולה פה בכנסת, מדבר אל הממשלה: תעשו את מה שצריך לעשות. נמנעים לעשות כי פשוט לא יודעים לעשות,

זה לא מעניין. תודה, יואב, שמענו את ההערה שלך. תאפשרו לשר להמשיך, בבקשה. זה לא מעניין אותו. בשנת 2022 גויסו במגזר הערבי כ-225 שוטרים. בשנה הנוכחית אנחנו בקצב של פי שניים.

כך אנחנו מנצחים, זה לא קורה ביום אחד, לאורך זמן, את הפשיעה. הוקמו מפלגים מיוחדים לטיפול בפשיעה, כמו המפלגים לפרוטקשן ועוד. עוד קצת נתונים: מבצע מסלול ירוק, במסגרת המבצע, קיים שת"פ בין משטרת ישראל לכלל רשויות האכיפה, לרבות משרד המשפטים, רשות המיסים, רשות האכיפה על הבנייה, שב"ס ועוד. מאז תחילת מבצע מסלול ירוק בחודש אפריל 2023, בוצעו על ידי כוחות משטרת ישראל ומג"ב כ-3,600 מעצרים, 3,000 חיפושים, נתפסו 375 כלי רכב, ובהם רכבי יוקרה, לטובת חילוט עתידי. במסגרת המבצע הוגשו 129 כתבי אישום כנגד יעדי מסלול ירוק, מתוכם נעצרו 119 יעדים עם תום ההליכים הפליליים נגדם.

הוגשו 62 כתבי אישום כנגד חברי ארגון פשיעה במגזר - - - לא שומעים,

אם את לא רוצה להקשיב, איך תשמעי? לא שומעים, באמת אני לא שומעת. - - - תגידי לו שישתיק את המליאה. אני מבינה שזה פדיחה - - - תגידי לחבר שלך לסיעה - - - לא, תדבר בקול. - - - ביזה אותך - - - בושה וחרפה.

הוגשו 62 כתבי אישום כנגד חברי ארגוני פשיעה במגזר.

ארבעה ראשי ארגוני פשיעה מהמגזר הערבי מצויים במעצר עד תום ההליכים. מתחילת השנה סוכלו על ידי משטרת ישראל 46 אירועי רצח וירי מתוכננים. היה מודיעין איכותי ומדויק והייתה חתירה למגע של הכוחות הפועלים בשטח. גם זו עלייה של 50% משנה קודמת.

מאז תחילת שנת 2024 נרשמו 1,501 אירועים שבהם נתפסו על ידי כוחות המשטרה כלי נשק ואמצעי לחימה שהוחזקו בניגוד לחוק, עלייה של 25%. - - - אם הייתי רוצה להיכנס לאישי, לא נכנסתי, אז אני מבקש מכם לא לנצל את זה. תמשיך. עד עכשיו 115 הרוגים, נרצחים. למה אתה לא נותן כבוד לזה, אפילו? עלייה של 25%. 115 נרצחים. היעד המרכזי של משטרת ישראל הינו לחימה בפשיעה במגזר הערבי, ומכוונים לטובת משימה זו כוחות ומשאבים רבים.

אני חושב שהמינוי החדש של נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי מוביל ביד רמה שינוי של 180 מעלות בשב"ס מול המחבלים ומול ראשי ארגוני הפשיעה, ואנחנו עושים שינוי. ווליד, אמרתי בתחילת דבריי, מדובר במכת מדינה. הפשיעה המאורגנת במגזר הערבי זה אסון שמטופל בכובד ראש בממשלה הזאת ובממשלות שלפניה, ונתתי דוגמה לעשייה של הממשלה הנוכחית.

אין צורך, מעבר לפעילות הקיימת בוועדה לביטחון לאומי בראשות חבר צביקה פוגל, לא רואים צורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. תודה רבה, אדוני. שבו, אנחנו רוצים להצביע. לפני זה, הצעתה של חברת הכנסת פנינה תמנו שטה תעבור לוועדת העבודה והרווחה להכנה לקריאה ראשונה. ואנחנו עוברים להצבעה. מי בעד ומי נגד? ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת לא נתקבלה. 42 בעד, 47 נגד, הצעה לסדר-היום נדחתה. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום הבאה: הריבית על יתרה שלילית בחשבונות עו"ש ממשיכה לטפס, הבנקים מחמירים את התנאים. ההצעה היא של חברי הכנסת ינון אזולאי, ולדימיר בליאק,

יאסר חוג'יראת ואחמד טיבי. בבקשה, ינון אזולאי. שלוש דקות לרשותם של הדוברים. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, רק להזכיר לכם, חבריי חברי הכנסת, זו הצעה לסדר-היום. בדרך כלל, לא רגילים להיות פה. כנראה שאתם טעיתם. אתם יכולים לצאת. - - - לא. זה בסדר גמור. אני רק אומר שלא תטעו. טוב, חבריי חברי הכנסת, דווקא בזמן מלחמה, דווקא בזמן שבעם ישראל האזרחים זקוקים לפעמים לעוד איזה אוויר לנשימה כלכלי, דווקא בזמן הזה בוחרים להם הבנקים,

הבנקים כרגיל, אותם אלה שעושקים את הציבור כל השנה, גם בתקופה הזאת לעשוק את הציבור. רק לאחרונה, בשבוע האחרון, פורסם בגלובס על הריבית שהבנקים לוקחים על המינוס.

לא מספיקה להם הריבית שהם לוקחים על הלוואות שלנו, הם גם לוקחים על המינוס. עכשיו, אין בעיה, תיקחו על המינוס, אבל הם ניצלו את הזמן הזה להעלות את הריבית על המינוס. איך זה הולך? לכל בנקאי יש את המקסימום בדרגה ראשונה,

בדרגה שלישית. זה יכול להגיע עד כ-19% בריבית בדרגה שלישית. כל מינוס מחולק לשלושה. ולאחרונה אנחנו רואים שהם העלו, כל הבנקים. שום בנק לא יגיד לך: אני לא. כל אחד העלה ברמה שלו. כל אחד העלה. אולי לא הגיעו למקסימלי, ל-19% או ל-19.5%, אבל כן, הגיעו. קחו בחשבון, אדם שיש לו ריבית ויש לו מינוס של 10,000 שקל, 10,000 שקל, זה יכול להגיע בשנה, אם לוקחים לו 19%, ל-1,900. אבל נגיד שאתה מחלק את זה. אבל לקחת בתקופה כזאת, בהתחלה באו הבנקים ואמרו: אנחנו עם האזרחים.

בא בנק ישראל - - - הם הצביעו על רווחים גבוהים מאוד דווקא בשנה הזאת. נכון. 21 מיליארד שקל רק מעליית הריבית.

ובואו ניזכר: בנק ישראל בהתחלה בא לוועדת הכספים,

ואמר: אנחנו הורינו,

דחינו להם את המשכנתאות, הורדנו פה,

המלחמה נגמרה, האזרחים חזרו לעבודה, התושבים חזרו לבתים שלהם? אבל את מי זה מעניין? כמה אנשים עוד מארחים את המשפחות שלהם וכמה עוד הוצאות יש, וסופגים? אבל הם, לא אכפת להם. כשהריבית עלתה, כמה זמן לקח להם עד שהעלו על הפיקדונות שלנו, כמה זמן? למה, זה מעניין אותם בכלל? הבנקים, כמה שיותר לעשוק את הציבור, ואנחנו צריכים להילחם בהם, ואנחנו נילחם בהם ביחד. גם היום העברנו עוד הצעת חוק בוועדת הכספים לקריאה שנייה ושלישית, חיסכון לכל ילד. נכון, שם עדיין לא הוצאנו את הבנקים. אבל הורדנו, הורדנו משמעותית מהכוח שלהם. לכן ההצעה הזאת חשובה לא כהצעה לסדר-היום אלא כדי להעלות על סדר-יומה של מדינת ישראל, של כנסת ישראל, את הסיפור של הבנקים. שלא תטעו, ציבור יקר, הבנקים לא אוהבים אתכם. הם אוהבים את הכסף שלכם. יש לכם כסף, יכניסו אתכם בשתי ידיים, ואפילו תשבו אצל מנהל הבנק והוא ייתן לכם גם כוס קפה, ברגע שתיכנסו למינוס, לחריגה, אפילו הדלת שלו תהיה נעולה בפניכם, כי הם לא רוצים אתכם, הם לא אוהבים אתכם, רק את הכסף שלכם. הגיע הזמן לעשות בזה שינוי משמעותי, ואני קורא לנגיד בנק ישראל: תעזור לנו לעשות את זה, ואל תגיד לנו על כל דבר לא.

תבוא, תשמע אותנו בוועדת הכספים פה בכנסת. תראה, אנחנו מייצגים ציבור שנפגע. בוא איתנו, ביחד נעשה מהלכים למען עם ישראל. תודה רבה. ההצעה לסדר-היום ראויה מאוד, טוב שדנים בה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. ולד. הוא לא פה. לא פה.

חבר הכנסת משה רוט,

בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. תקפידו על שלוש דקות. יש סדר-יום ארוך. שלום וברכה.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, כנסת נכבדה,

אני חייב להודות לחבר הכנסת אזולאי, שיזם, וכרגיל הוא דואג, חברתי ברמ"ח איבריו ובשס"ה גידיו. שירבו כמותך בישראל, תודה. חברי הכנסת, מדברים הרבה על הנושא של הבנקים, על המצב של הבנקים, וקורה דבר מאוד מעניין. אין תחרות בבנקים. אם כבודו רוצה לפתוח בנק, לא פשוט לפתוח בנק בישראל. אין תחרות.

כי רוצים לחזק את הבנקים. מרוב שרוצים לחזק את הבנקים, שכחו בכלל את האזרחים. המספרים הרי מדהימים. אנחנו מדברים על רווחים של 18 מיליארד שקל, רווח, מדברים על ההכנסות של 44 מיליארד שקל מריבית. ואתם יודעים משהו מעניין? תשמעו את המספר הזה: אם יש למישהו כסף בבנק, בעובר ושב, הוא לא מקבל ריבית על זה,

אתם יודעים כמה כסף כזה יש בבנקים, במצב כזה, שאנשים צריכים נזיל? 342 מיליארד שקל שהבנקים לא נותנים עליהם,

כלום, כלום לא נותנים, שום ריבית. לוקחים על זה עמלות. על הכסף הזה ועל הפעילות בבנק הזה לוקחים עמלות. עמלות, כן. זאת אומרת, מצד אחד הם לא משלמים ריבית על הכסף, אבל על המינוס הם לוקחים ריבית,

אנחנו נותנים לזה הכשר, נותנים אישור לבנקים לעשות כזה דבר, ועוד כדי לחזק את הבנקים. מה הכוונה לחזק? אנשים מעטים, לתת להם כאלה רווחים של מיליארדי שקלים שבאים מכסף של אנשים שמתקשים לגמור את החודש? לא ייתכן כזה דבר. אנחנו חייבים להפסיק את זה. אני רוצה להצטרף למה שאתה אמרת, חבר הכנסת אזולאי. להביא את זה לוועדת כספים, ואחת מהשתיים: או לפתוח תחרות אמיתית לבנקים או להגביל אותם ביכולת הזאת לקחת סכומים מעל ומעבר למה שהם צריכים לקבל וממה שהם אמורים לקבל, גם בעמלות וגם בריביות.

תודה, אדוני. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, לא נמצא.

בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, זה נושא חשוב, זה נושא שמעניין את האזרח מול המצוקה הגוברת. למרות הצמצום הזמני בהוצאות הציבור בשל התמשכות המלחמה, נראה כי הסיכוי לשיפור משמעותי במצבם של מאות אלפי לקוחות הבנקים הנמצאים במינוס בחשבונות שלהם הולך ומתרחק. מאות אלפים נמצאים במינוס. והמינוס הזה הולך וגדל.

לאור המשך הריבית הגבוהה של בנק ישראל וצעדים שמבצעים הבנקים להחמרת התנאים על המינוס. על פי פרסום בגלובס, בנק דיסקונט הוא הבנק האחרון שעדכן כלפי מעלה את הריבית המקסימלית שהוא גובה על חלק ממדרגות המינוס של לקוחותיו.

עבור אחד הלקוחות עלתה הריבית המקסימלית במדרגה הראשונה ב-0.5%, ל-12% ריבית פריים פלוס 6%; במדרגה השנייה העלייה הייתה של 2.5%. חבר הכנסת טיבי, תסביר את זה. הפער הזה הוא מדהים. חייבים לציין אותו.

למה הבאתי את הדוגמה של המקרה הבודד הזה? ינון הזכיר את זה יותר מאשר פעם אחת גם בוועדת הכספים. זה מקרה של פער אדיר. - - - ינון אזולאי. ינון אזולאי. ודווקא בשל המצוקה הזאת של מאות אלפים שנמצאים במינוס, יש כאן חוסר התחשבות, לעיתים אפילו התעמרות של הבנקים. מהלך דומה ביצע בנק לאומי בחודש אפריל עם עדכון כלפי מעלה של תוספת הסיכון המרבית הן במדרגה הראשונה והן בשנייה, וכך הריבית המקסימלית במדרגה הראשונה עומדת כעת על 14.4%, חבר הכנסת אזולאי.

העלאת הריביות על המינוס מהווה הכבדה נוספת על לקוחות רבים - - שוק אפור.

- - שכבר היום נמצאים במצב כלכלי קשה. נראה כי הבנקים ממשיכים לנצל את הריבית הגבוהה כדי להגדיל את ההכנסות של הבנקים על חשבון הלקוחות החלשים שלהם. אם למשל תגיד לי שהבנקים התחילו להעלות את הריבית על החסכונות, על הפיקדונות, זה לא ככה, זה הרבה פחות מאשר על החשבונות במינוס. הציבור נמצא במצוקה, האזרחים, מאות אלפים, אני חוזר, נמצאים במינוס והבנקים ממשיכים להקשות עליהם יותר ויותר. תודה, כבוד היושב-ראש. תודה רבה, אדוני. שר האוצר אמור לענות לסוגיה כזאת חשובה, אבל הוא לא נמצא כאן. מי השר שעונה? בבקשה, יואב. טוב, לפחות עכשיו לא יפריעו לך. אין הגבלת זמן, אתה יכול לעמוד כאן כמה שאתה רוצה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת שזו תשובה מבנק ישראל ולא משר האוצר. אני מודה שאני לא ממש - - - זה מה שקורה כששר האוצר עובד אצל בנק ישראל, הם גם עונים את התשובות. יכול להיות שדווקא פה, מבחינת הפיקוח על הבנקים, זה לא בהכרח.

אני לא יודע להגיד לך כמה באמת זה נכון. אבל המפקח על הבנקים ובנק ישראל הם גופים - - - עצמאיים. - - מה שנקרא עצמאיים לחלוטין. אבל צפוי שיעלה שר האוצר, כי הוא עונה לחברי כנסת על סוגיה חברתית כבדה, ויגיד מה הוא מתכוון לעשות.

אנחנו יודעים מה הבנק יענה. אבל אני לא אפריע לך, סליחה. תראה, אני מודה שהתשובה הזו, יש בה הרבה סיסמאות, אין בה הרבה תוכן. אמירה כמו: בנק ישראל פועל באופן אינטנסיבי במישורים שונים על מנת לחזק את יכולת המיקוח של הלקוח מול המערכת הפיננסית. נכון שעלה ב-22 באוקטובר דשבורד השוואת ריביות, וביולי 2023, עוד מידע השוואתי למוצרים פיננסיים נוספים. האמת היא שאנחנו בדואופול קשה במדינת ישראל שגם המפקח על הבנקים וגם בנק ישראל לא מצליחים להתמודד איתו. בסוף יש הרבה מאוד כשל שוק במקום הזה, והכנסת היא אולי הגורם היחידי שבאמת מסוגל לתת מענה לדבר הזה. וגם פה לא מעט פעמים קושרים לו את הידיים והרגליים, לצערי, כמו שנעשה בנושא של עמלת פירעון מוקדם, שאנחנו מכירים את ההיסטוריה הארוכה שלה, כמו שעדיין,

מעניין אותי, הנושא של העמלה על ערבות בנקאית כשיש פיקדון מנגד. האם העמלה הזו הופחתה? גם זו דוגמה להתנהגות שערורייתית. הרי יש כסף שיושב בפיקדון סגור מול ערבות בנקאית, והבנק מנצל את זה ועוד לוקח 0.5% על דבר הזוי, כשזה באפס סיכון. למה להיות חזיר במקום הזה? זה רק דוגמה. אני נותן דוגמאות. אני אומר שיש לנו דואופול חזק מאוד, שבעצם מייצר בסוף הרבה עלויות לאזרח. ואני אומר שהכנסת, תפקידה לעשות את הביקורת ולהיות מסוגלת גם בחקיקה וגם בדיונים כמו אלה, כמה שיותר לשנות. אני אומר עוד פעם, בתשובה של בנק ישראל יש עוד הערות על ההשוואה, גם בריביות על הלוואות צרכניות בכרטיסי אשראי ובריביות על המינוס. אני חושב שהדבר המרכזי שבאמת עשה שינוי זה היכולת לעבור חשבונות בנקים ובעצם להקל על המעבר בין בנק לבנק כדי לאפשר תחרות יותר משמעותית. הניסיונות של האוצר, שנים רבות, להוסיף עוד תחרות בעולם הבנקים, זה קשה מאוד. אנחנו לא מצליחים להגיע למצב שיש תחרות אפקטיבית, משמעותית, שיכולה לאיים על הדואופול. והמצב הזה הוא מצב משקי מורכב. לכן, כתשובה לחברי הכנסת, אני חושב שהנושא מאוד חשוב, והייתי מציע שימשיך להיות נדון בכנסת, לקדם ולבחון את הדברים שהכנסת יכולה לעשות באירוע הקשה במשק עם חוסר התחרות בענף הבנקאות.

תודה, אדוני. אם כך, אני מבין שאתם מקבלים את הצעתו של השר שזה ימשיך לדיון באחת הוועדות. על זה צריך לערוך הצבעה ואחרי זה להגיד באיזו ועדה אתם מבקשים. בכספים?

אנחנו עורכים הצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. 11 בעד, אפס מתנגדים.

ההצעה לסדר תעבור להמשך דיון בוועדת הכספים. ואליד, בבקשה להוסיף את ואליד. אנחנו עוברים להצעה הדחופה הבאה לסדר-היום, בנושא: היעדר מיגון הולם ופער מקלוט בשכונות ותיקות ביישובים עירוניים. את ההצעה הגישו חברי הכנסת אברהם בצלאל, עופר כסיף, מיכל שיר סגמן, אלון שוסטר, וולדיגר, מרב מיכאלי, אלמוג כהן וואליד אלהואשלה. ראשון המנמקים הוא חבר הכנסת אברהם בצלאל. אדוני, בבקשה.

אתה לא תספיק לבחינת הבגרות, אני רואה שאתה כל היום פה,

לכל דובר שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שר החינוך, חבריי חברי הכנסת, בשנה האחרונה רוחות מלחמה הפכו לחלק בלתי נפרד מחייהם של אזרחי ישראל. לצערנו הרב רוחות אלו הפכו למוחשיות כאשר אזרחי ישראל כולם נמצאים בטווח הטילים של אויבינו הרבים. רק היום כמה טילים הגיעו מלבנון, לצערנו הרב. אותם אויבים לא מפרידים בין חלקי האוכלוסייה, ואין עיר או יישוב הנמצאים מחוץ לתחום של הטילים האלו. העיר שדרות, אשר תושביה הגיבורים הפכו לעמוד האש מול רוצחי חמאס, ברוך השם, ממוגנת מבתי האב ועד מקווה טהרה. אך הנתונים הארציים שונים באופן קיצוני, כאשר למעלה מ-2.5 מיליון אזרחים בישראל מתגוררים בשכונות ותיקות, ללא מקלוט ראוי, אם בכלל. בתוך ההצעה לסדר-היום הראיתי דוגמאות מהעיר חיפה, שכונות ותיקות, בניין עם שישה דיירים, אין שם אפילו מפתח למקלט, לא יודעים מה קורה שם. אין צורך להרחיב בחשיבות הקריטית, בפרט בתקופה הזאת, של מקום התגוננות ראוי. פשוט הצלת חיים. לכן אבקש להעלות נושא דחוף זה בפני חבריי חברי הכנסת, ואני מבקש להעביר את הדיון הזה, אלא אם כן נקבל תשובה הולמת, אולי השר ייתן לזה תשובה: מה הרשויות עושות, מה הממשלה עושה, איך דואגים בכלל לדעת מה קורה איתנו מבחינת המיגון, במקומות שאין, במקומות שיש, האם מישהו מתארגן. הרי 7 באוקטובר נפל עלינו כשלא ידענו, אבל לגבי הצפון אנחנו נערכים כבר תשעה חודשים, אם וכאשר. אז גם המיגונים וגם המקומות האלו צריכים להיות בסדר העדיפויות, והשאלה היא מה נעשה בדבר הזה. תודה רבה.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח בסיפור הזוי, שממחיש את גודל האבסורד וההפקרה בנושא מיגון האזרחים. המקלט הציבורי הגדול ביותר בעיר תל אביב, 69,530 מ"ר שטחו, אינו שמיש וסגור לציבור.

כי הוא ממוקם במרתפי התחנה המרכזית החדשה, שהיא כבר לא כל כך חדשה, והמוזנחת, והפך למוקד של פשיעה. ומה אמורים לעשות תושבי שכונת נווה שאנן, רובם קשי-יום, שגרים בבניינים ישנים ומתפוררים ללא ממ"דים? עוד בחודש נובמבר פנו לעירייה ועדי שכונות מדרום ומזרח תל אביב, נווה שאנן, כפר שלם, ביצרון, כרם התימנים, לב יפו, בהובלת חברת המועצה מהאופוזיציה שולה קשת, ואני העליתי את פנייתם פה במליאה בפני שר הפנים, ודרשו להציב מיגוניות ניידות בשכונות. עברו כבר שמונה חודשים, סכנת המלחמה מרחפת מעל ראשינו, אבל הרשויות לא עשו דבר. התופעה הזאת של מצב ירוד של מקלטים דווקא בשכונות ותיקות, שבהן מתגוררת אוכלוסייה מוחלשת במבנים עם תשתיות רעועות, אינו ייחודי לתל אביב. ב-1992 עודכנו תקנות ההתגוננות האזרחית כך שבכל דירה חדשה ישנה חובה לבנות ממ"ד. בעקבות זאת, המדיניות הממשלתית בעשורים האחרונים הינה להסתמך על המרחבים המוגנים בתוך הדירות. לכן לא נבנים מקלטים ציבוריים חדשים, ורוב הקיימים אינם מתוחזקים בצורה נאותה. עוד בשנת 2011 העריך מרכז המחקר והמידע של הכנסת כי ביישובים עירוניים ישנן מעל 700,000 דירות שאינן ממוגנות, שבהן מתגוררים מעל שני מיליון תושבים. בשנת 2012 העריך המשרד להגנת העורף את פער המיגון בחיפה ב-30%, בתל אביב, ב-54% ובירושלים, ב-55%. בשנת 2020 מצא מבקר המדינה, ואני מצטט מהדוח שלו: "הממשלה התעוררה מאוחר". ואני אוסיף שהיא עדיין בתרדמת עמוקה. כך קרה שהשכונות הוותיקות הופקרו לחסדי קבלני השוק החופשי בתוכניות תמ"א, בלא שאף משרד ממשלתי לוקח אחריות על צמצום פער המיגון והמקלוט. את הפער הזה חובה למחוק כדי להגן על חיי אדם,

כמובן, הדרך הטובה ביותר להגן על חיי כולנו היא לא במיגון ולא במקלטים אלא בהסדר מדיני והסכמי שלום. לעת עתה בואו נתחיל לפחות במיגון הולם לכולם.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת. חבר הכנסת שוסטר? הנושא הוא פערי מיגון. שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני מחבר את נושא החשש מירי ארטילרי, קרי הצורך במיגון, לביסוס מרעידות אדמה. ועדת הפנים דנה לבקשתי, לפני חודשיים-שלושה, בנושא מדיניות המיגון. עסקתי בזה בתפקידי כסגן שר הביטחון. בקריית שמונה למשל הצלחנו להגיע לקונספט שעובד, של מעין קונסורציום כזה של משרד השיכון עם הנושא של התחדשות עירונית, תקציבים של מיגון שמשרד הביטחון עוסק בהם, וגופים אזרחיים. הייתי אומר ככה: האוצר התלהב מהרעיון ששמתי על השולחן, אבל התלהב יותר מדי. הרעיון שהבאתי במשרד הביטחון, ואני מציע לעקוב אחריו, זה שבתקציב המיגון שקיים במשרד הביטחון אנחנו נשלים את 2 הקילומטרים הראשונים הקרובים לגבול, כולל קריית שמונה, ולאחר מכן אנחנו נלך בדרך אחרת שלא נותנת בהכרח מימון מלא, מפני שיש כל כך הרבה צרכים ביישוב, כולל גם באזורים הצפוניים. חשבו על זה שתושבי קריית שמונה ייקחו חלק במיגון שלהם? לא, הפוך. אני אומר שלפי האוצר כרגע, הם היו רוצים לעצור. קריית שמונה זה הקילומטר השני. היום ממגנים רק את הראשון. בראשון יורים, לא מצליחים למגן. אז שיתחילו בשני. אז קודם כול, קריית שמונה בפנים. אני עוד ביקשתי להקדים את התיאום. ברור שקריית שמונה צריכה להיות בפנים. אבל אני אומר שלאחר מכן אנחנו לא נוכל לחכות, ואין את התקציבים המתאימים בשלב הזה כדי למגן באופן מלא, לממן באופן מלא.

מה שצריך לעשות זה לחשוב על סבסוד או ערבות מדינה להלוואות או שילוב בין הדברים, כמובן לאותם סקטורים שזקוקים, מצב סוציו-אקונומי מתאים,

בעלי צרכים מיוחדים וכו' באזורים, כמובן, שיותר מסוכנים. שם, בדרך הזאת להתקדם לכיוון של מיגון יותר מלא. העיקרון של שת"פ, של קונסורציום בין משרדי ביטחון עם גורמים עסקיים הוא הגיוני. יש אפשרות נוספת שיכולה להיבדק ברצינות: להתנות זכייה במכרזים באזורי ביקוש, למשל בנוסח של תמ"א 38. מקבלים זכויות, ואפשר להוסיף זכויות, ובתנאי שמפרישים חלק מהרווחים להתחדשות עירונית ולמיגון בפריפריה. כמובן שצריך להוסיף לזה רשות חזקה, כמו אולי רח"ל - - תודה. - - שתפקח על התהליך, כולל אחזקת מקלטים ציבוריים, ותמרוץ מתאים לתחזוקת המקלטים הפרטיים. אני מניח שדיון כזה הוא בוועדת הפנים. הוא היה בוועדת הפנים בהקשרים המתאימים, כי אחרת זה ועדת החוץ והביטחון, ואני מתקשה לראות איך הם ייכנסו שם לעומקים המתאימים. יש ועדת משנה שעושה את זה, אבל תחליטו אתם. תודה רבה, אדוני. אני רוצה להגיד שהתושבים של הערים והיישובים שחוטפים מאוד קשה, אין שום אפשרות שהם יחזרו ואנחנו עוד נשית עליהם, אפילו שקל אחד, בשביל למיגון שלהם. ורצוי שבכל דיון ידברו על כך שהממשלה, המדינה, תכניס יד לכיס, למרות צוק העיתים, ותממן את זה. חייבים. חייבים. לא תהיה שום הרמת גבה. תודה, אדוני. אבל הרעיון הוא מצוין. מיכל וולדיגר, לא נמצאת, מרב מיכאלי, לא נמצאת, אלמוג כהן, לא נמצא, ואליד אלהואשלה, לא נמצא. בבקשה, אדוני שר החינוך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מענה בשם שר הביטחון להצעה דחופה לסדר-היום בנושא: היעדר מיגון הולם ופער מקלוט בשכונות ותיקות ביישובים עירוניים. ההצעה הזו לא עוסקת בקו העימות צפון-דרום ובמלחמת חרבות ברזל, אלא, כפי שאתם רואים, יישובים עירוניים ושכונות ותיקות. בראשית הדברים אקדים ואומר כי צמצום פערי המיגון ברחבי המדינה הינו משימה חשובה, שהצלחתה תביא להצלת חיי אזרחים רבים. בשנים האחרונות קודמו תוכניות מיגון חשובות על ידי ממשלת ישראל, הן בגזרה הדרומית, בתוכנית מיגון מרחב העוטף ואשקלון, והן בגזרה הצפונית, בתוכנית מגן הצפון, בהיקף של מאות מיליוני שקלים. בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית משנת

האחריות להקמה ואחזקה של מיגון פרטי, כי אנחנו מדברים על שכונות ותיקות, כגון מקלט, ממ"ד או ממ"ק, לרבות מימונו, מוטלת על בעל הנכס או על הרשות המקומית, אם מדובר במוסדות ציבור. משרד הביטחון וצה"ל מהווים מנחה מקצועי ורגולטור לאומי לתחום המיגון, ומעורבותם העיקרית היא במסגרת תהליך קבלת ההיתר. כמובן, בהובלת פיקוד העורף יבוצע כל פרויקט למיגון לאומי, בכפוף להחלטות ממשלה, עם המשאבים הנדרשים. למעשה הנושא הוא נושא כאוב לאור המציאות העכשווית של מדינת ישראל, שבה אנחנו רואים את החשיבות של מיגון ומקלוט וכמה שקו העימות הולך וזוחל פנימה לתוך מרכז הארץ מכל הצדדים, גם מדרום וגם מצפון.

מכיוון שהבעיה, למרות כל הניסיונות שנעשו, עדיין בתוקף, אני בהחלט אתמוך בהחלטת החברים להעביר את זה לדיון בוועדה. תודה רבה, אדוני. אם כך, מציעים? להעביר לפנים. להעביר לפנים? שניכם? אוקיי, אנחנו נעבור להצבעה, בבקשה.

תשעה בעד, אפס מתנגדים. אם כן, ההצעה תעבור להמשך דיון בוועדת הפנים של הכנסת. אנחנו עוברים להצעה הבאה, ההצעה הדחופה הבאה: בטיחות ילדים בחודשי הקיץ: התמודדות עם הסכנות המאיימות על בטיחותם ובריאותם של הילדים במהלך חודשי הקיץ. את ההצעה הגישו חברי הכנסת יונתן מישרקי, יוסף עטאונה, אימאן ח'טיב יאסין, צגה מלקו, רון כץ ומשה סולומון. ראשון המנמקים, יונתן מישרקי. אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, אדוני, אם אני אחרוג בדקה אנא תאשר לי, כי זה נושא מאוד חשוב. חודשי הקיץ מביאים עימם סכנות חמורות המאיימות על בטיחותם ובריאותם של ילדינו היקרים. עם העלייה בטמפרטורות והיציאה לחופשה, עשינו את זה בשנה שעברה, דיברנו על זה בשנה שעברה אבל השנה יש חידוש, אנחנו רוצים להתמקד בו, ואני כבר אגיע לזה. עם העלייה בטמפרטורות והיציאה לחופשות, הילדים שלנו נחשפים לסכנות רבות ומגוונות. רק בתחילת השבוע נחשפנו לעוד מקרה טרגי של ילד שטבע למוות. לפי נתונים ארגון בטרם, מתחילת שנת 2024 טבעו למוות תשעה ילדים, בחמש השנים האחרונות נרשמו 90 מקרי מוות כתוצאה מטביעה. המספרים הללו מצמררים. כל מקרה הוא טרגדיה עצומה למשפחה ולחברה כולה. בנוסף לטביעות, האסונות העיקריים הנוספים שהינם גורם מוות בעיקר בתקופה זו הינם תאונות דרכים ושכחת ילדים ברכב. בשנת 2024 נהרגו בתאונות דרכים 27 ילדים, בחמש השנים האחרונות נהרגו בתאונות דרכים 286 ילדים, כאשר בחמש השנים האחרונות נהרגו 142 ילדים בחודשיים הללו של החופש הגדול. אסון נוסף שנדון כאן, במליאה, לפני כשנה, אני חושב שגם אז דיברתי על זה פה, הוא נושא של שכחת ילדים ברכב. נתונים של ארגון ידידים מצביעים על 1,188 ילדים שננעלו ברכב מתחילת שנת 2024, כאשר שלושה מהם נספו כתוצאה מהשכחה. זה איום ונורא, זה סבל בל יתואר לילד, ואחר כך במשך כל החיים להורים, ושברון הלב כתוצאה מכך הוא בלתי נתפס. זה בוודאי לא מגיע מהזנחה מכוונת או משהו מכוון חלילה, זה רגעים של חוסר תשומת לב, של עייפות, של שגרה יום-יומית שמובילה לאסון בלתי נתפס. אני לא רוצה לתאר מה עובר על ילד שנשכח ברכב בטמפרטורות חמות, אבל בשבוע שעבר נערך פה דיון בוועדה לזכויות הילד, והייתה אימא שבאה ושיתפה. קשה מאוד לחזור על התיאורים ועל רגשות האשמה שהיא חשה כתוצאה משכחת הילד שלה ברכב והאסון הנורא שפקד אותם. אנחנו נמצאים בתקופת השיא של עונת הקיץ, החופש הגדול בפתח והוא מביא עימו יציאה מהשגרה המוכרת, טיולים וכולי, והערנות שלנו כהורים נדרשת, היא לא נדרשת, היא הכרחית. בחודש יולי בשנה שעברה משרד התחבורה האריך את התקנות שמחייבות התקנת מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב, בכל רכב פרטי שמסיע ילדים עד גיל ארבע. התקנות פקעו בפברואר השנה ומאז לא הוארכו בשנית.

אני קורא מכאן, זה לא רק זה, כמובן שצריך הסברה וצריך עידוד וצריך שכל אחד ייקח על עצמו, ויש היום הרבה מכשירים שמוכרים אותם בכל מיני אתרים, מכשירים על צרור המפתחות, שנתפסים על הילד, כל מיני התראות כאלה ואחרות שמצפצפות ברגע ששוכחים.

אני קורא מכאן למשרד התחבורה, לשרת התחבורה, להביא להארכה מחודשת של התקנות, ובנוסף לעשות הסברה מסיבית בתקופה הזאת בכל כלי המדיה, כדי להימנע חלילה וחס מהכאב והאובדן הגדול הזה. תודה רבה, אדוני. נושא חשוב מאוד מאוד. יוסף עטאונה, אינו נמצא, חברת הכנסת ח'טיב יאסין, לא נמצאת, חברת הכנסת צגה מלקו, לא נמצאת. חבר הכנסת רון כץ, אדוני. צר לי שחברי כנסת חותמים על הצעות מהסוג הזה ולא מגיעים. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היו"ר. כנסת נכבדה, את ההצעה הזאת אני מגיש בפעם השנייה. בפעם הקודמת זה קרה בקיץ הקודם, וגם שם חשבתי שנכון להעלות את המודעות לסכנות שמביא איתו הקיץ. אני שמח שהצטרפו אליי חברים רבים, ביניהם יושב-ראש ועדת הבריאות חבר הכנסת יוני מישרקי, שאנחנו עושים גם את הדבר הזה יחד. אני חושב שאם יש נושאים שהם קואליציה ואופוזיציה ביחד זה ודאי הנושאים האלה. חלק חשוב ומשמעותי מהתפקיד שלנו הוא גם מניעה. וכאשר מדברים על מניעה צריך לדבר על הסכנות שבטביעה, על הסכנות של השארת ילדים ברכב ועל הסכנות הרבות שהקיץ מביא עימו. חלילה וחס, שלא נדע לעולם מה קורה לאותה משפחה שחווה טרגדיה כזו, ואנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים בשביל להיות עוד יותר זהירים, אם זה לשים איזו שהיא תזכורת בטלפון, את התיק מאחורה,

כל אחד והשיטות שלו, אבל כל אחד צריך לעשות את זה. צריכים לדבר על זה אחד עם השני. אתם מגיעים הביתה, אולי זה אחד הנאומים הכי חשובים שנשאתי בתקופה האחרונה, אתם מגיעים הביתה? דברו עם בן הזוג שלכם, מה קורה כשאתם שמים את הילד בגן, בקייטנה,

בכל מקום אחר. אתם מגיעים לבריכה, לים, שבע עיניים. זה קורה בשנייה, שנייה שלא שמים לב, והאסון הגדול ביותר שיכול לקרות למשפחה קורה, ואנחנו יכולים למנוע את זה. זה משהו שהוא באמת לא איזו שהיא גזירה, וזה אך ורק עניין של מודעות וזהירות. וזה מה שאני מבקש מכם היום, ואני גם מבקש מכם הפעם באופן חריג להעביר את זה הלאה. תשתפו את זה, תפיצו את זה. התקופה הכי מסוכנת, לפי כל הבדיקות, מתחילה עכשיו, ביציאה לחופש הגדול, ומסתיימת בחזרה לשגרה. אז אני מפציר בכם, תפיצו את זה הלאה, תהיו זהירים, שימו לב, תעשו כל מה שאפשר לעשות בשביל למנוע את האסון הנורא הזה. וברשותך,

אני אנצל את הזמן המועט שנותר לי לנאום הזה, ואני רוצה לדבר על המילואימניקים. על המילואימניקים שכולם בבית הזה שכחו. אף אחד היום, אנחנו במליאה 10, 12 שעות, אף אחד היום במילה לא הזכיר את המילואימניקים. אני רוצה רק להזכיר שהשבוע - - - - - - השר קיש,

תעזוב,

בפועל הם לא מקבלים כלום. אני רק רוצה להזכיר שהשבוע הם היו צריכים לקבל מענק,

כי לא מצאו מקור תקציבי. וחובה למצוא להם מקור תקציבי. - - - הסטודנטים. הסטודנטים שהם מילואימניקים. השר קיש, יש עדיין עשרות אלפי מילואימניקים שהם עצמאים, שאנחנו מטפלים בהם ברמה היום-יומית, שלא קיבלו מענקים מהמדינה מאוקטובר, מדצמבר, עדיין מחכים למענקים של המדינה. בינתיים קוראים להם בצו קריאה שלישית ורביעית. חודשים רבים של מילואים שהם משרתים את המדינה, והמדינה שכחה שהיא צריכה אותם בחזרה - - תודה רבה. - - זה החוזה בינינו לבין המילואימניקים. כל אחד שעולה לדוכן הזה צריך לנצל לפחות 30 שניות מכל נאום ולדבר על המילואימניקים, על מה שמגיע להם, ולהיות הקול שלהם. תודה רבה, אדוני. תודה, והלוואי שהיינו מדברים גם 30 שניות על החטופים, כל אחד. השר קיש, אדוני. שנייה, חבר הכנסת סולומון לא כאן, נכון? כן, בבקשה. אני כבר לא שם, אבל אני רוצה לציין שהשר קיש שלח לי משהו מאוד יפה, שאני אשמח להקריא אותו. לא, אני עכשיו אגיד אותו. בבקשה, אדוני. רון, כבוד היושב-ראש, נתחיל עם המילואימניקים. קודם כול, אני חושב שרק היום העברנו מספר הצעות חוק שתפקידן לעזור למילואימניקים וללוחמים. אפילו היושב-ראש פה, עברה הצעת חוק טרומית שלו בנושא לוחמים וחיזוק מעמדם באקדמיה, מה שנקרא אפליה מתקנת בקליטת מילואימניקים. אני רוצה רק להגיד לשאלתך, אתה צודק, היה אמור ב-1 לחודש להיכנס המענק, לא נכנס. הסיבה לכך היא, וזאת מבדיקה שעשיתי מול בני בן ארי,

קצין מילואים ראשי, שהכוונה הייתה לתת את זה בדחיפה ולא בבקשה, והמנגנון של הדחיפה לא עובד, ויש צורך למילואימניקים להיכנס ולציין, ורק אז הם יקבלו. הופצו מסרונים עם ההודעה שהבאתי לך לכל המילואימניקים, ואני חושב שהם פשוט צריכים לדעת שעכשיו, בניגוד למה שהייתה הכוונה, זה לא עניין תקציבי בכלל, פשוט צריך לבקש, למלא לינק עם טופס ואז מקבלים. זה אירוע לא טוב, מטופל איך שהסברתי לך. חבל שהגענו, שלא הצלחנו בדחיפה, אבל הכסף ישנו. זה אני רוצה לומר בצורה ודאית. - - - יש מילואימניקים עצמאים שעדין מחכים. בסדר, אז צריך לטפל. אז כל מקרה לגופו וצריך לטפל. כמובן שאנחנו מחויבים למילואימניקים ועושים כל מה שאפשר לעשות פה, בבית הזה, בשביל לעזור להם, להם ולמשפחותיהם. לגבי נושא בטיחות הילדים בחודשי הקיץ, זה כמובן נושא כבד ומשמעותי, והוא נוגע בלא מעט תחומים. אני מתייחס לנושא המענה של משרד החינוך, יש גם משרדים אחרים שצריכים להתייחס לנושא הזה, שרי הפנים, התחבורה והבטיחות בדרכים, בטיחות בחופי רחצה, שכחת ילדים ברכבים וכיוצא בזה. אנחנו מפיצים כל שנה חוזר לבתי הספר בנושא הסברה וחינוך לבטיחות מונעת לקראת חופשת הקיץ. ההנחיות מופנות לתלמידים ולהוריהם, מפרטים את ההנחיות לתלמידים בטרם צאתם לחופשת הקיץ, ומקנים דגשים למחנכים לקיום פעילות הסברה שתעסוק בסכנות האופייניות לחופשת הקיץ ובדרכים למניעתן. חשוב לציין כי הסברה המותאמת לגיל הילדים יכולה לשאת אופי של שיחה, אפילו של סדנה שמועברת על ידי התלמידים עצמם,

לפי שיקול דעתו של המורה המחנך. ההוראות המפורטות ניתנות לתלמידים לקראת צאתם לחופשה, והן בגדר המלצות להתנהגות ראויה בימים שבהם לא מתקיימים הלימודים. הן עוסקות בבטיחות בחוף הים, במקורות מים,

בטיחות בכלים חשמליים, חומרים רעילים, מתקנים מתנפחים, משחקים בחוץ, נסיעה ברכב וזהירות בדרכים. הן מתפרסמות בפורטלים של משרד החינוך. אנחנו במשרד החינוך גם רואים חשיבות רבה בלימודי השחייה כמיומנות מצילת חיים בבחינת "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". אנחנו עוסקים בזה לאורך כל השנה בפעילויות רבות לחינוך ילדים ונוער להתנהגות נכונה ובטוחה סביב בריכות ומניעת טביעה. פעילויות אלו כוללות לימודי שחייה, ריכוז הפעולות להתנהגות בבריכות ובים בשבוע הבטיחות הלאומי, תגבור לימודי שחייה במגזר החרדי ובמגזר הערבי ועוד. זה כמובן תלוי משאבים, ולאורך השנים אנחנו עושים מאמצים להגדיל משאבים אלו. אנחנו גם עוסקים בהסברה באמצעים מגוונים ושותפים לפרויקטים לאומיים של משרד הבריאות ולתוכנית הלאומית בנושא מניעת טביעות ילדים. יש את נושא הזהירות בדרכים. הילדים נמצאים יותר בכבישים, ולכן גם הסכנה הזו גוברת. לצערי, אנחנו כמעט כל קיץ משלמים מחירים של ילדים שנפגעים ונדרסים בתאונות דרכים. חשוב גם להורים, גם למבוגרים, ללוות, להשגיח ולתזכר, לפעמים הדברים האלה מצילים חיים. בנושא שכחת ילדים ברכב, מנחים גורמי המקצוע את צוותי החינוך והטיפול בגני הילדים ובמעונות היום כיצד למנוע מצבים של שכחת ילד ברכב. הנחיות אלו מפורסמות בפורטלים של משרד החינוך. אנחנו כמובן היום עדיין בתקופת בית הספר של הקיץ, עד 21 ביולי, שזה לכל הגנים וכיתות ג', ופעילות שתמשיך גם לגילים היותר-מבוגרים עד אוגוסט, כולל לילדי המפונים מהצפון ומהדרום. אני רוצה לפנות מפה, חבר הכנסת מישרקי, אני חושב שנושא התקנות, ראוי שמשרד התחבורה ישקול את חידוש התקנות בנושא - - - לא שישקול, שיחדש מיידית.

אני אומר עוד פעם, אני לא שר התחבורה, אבל אני אומר בוודאי לשקול. אני לא מכיר לעומק את הנושא, אבל הנושא בסמכות שרת התחבורה, ומן הראוי שהדבר הזה אכן ייבחן ויטופל. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. אני מציע למשרד החינוך, אדוני השר, אם יורשה לי, שיעלה מיידית בקמפיין לגבי הנושאים האלה, כולם בבית, קמפיין שירוץ בכל רשתות הטלוויזיה. זה חשוב ויש לזה אפקט.

אם כן, שני המציעים, חבר הכנסת מישרקי, לאן אתם רוצים להעביר את זה?

לוועדת הכלכלה. אנחנו נצטרך להצביע. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. ובכן, 13 בעד, אפס מתנגדים.

אנחנו מוסיפים גם את לימור סון הר מלך, חברת הכנסת.

ההצעה לסדר-היום תעבור להמשך דיון בוועדת הכלכלה.

אנחנו עוברים, חברי הכנסת, להודעה מסגנית מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הגנה על זכויות בדירת המשפחה של ילד שהורהו הומת בידי בן זוגו, התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט.

תודה רבה, גברתי. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת צביקה פוגל, יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת, לקריאה ראשונה. חבר הכנסת פוגל, אדוני, לרשותך, כמובן, עשר דקות. לקריאה ראשונה, עשר דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, כנסת נכבדה, אני מבקש לפתוח את דבריי בהבעת צער ולמסור תנחומים למשפחתו של אלכסנדר יקימינסקי מנהריה, שנפל היום בפיגוע בכרמיאל, ולפחות לפי המידע שיש בידי, הוא גם זה שחיסל את המחבל. כן, כך אומרים. אשרינו שיש לנו גם גיבורים כאלה. חבל שזה נגמר ככה. והחלמה לפצועים. והחלמה לפצוע, נכון, צודק. אני מתכבד, אדוני היושב-ראש, להציג בפני הכנסת את הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד 2024, לקריאה ראשונה. אל ההצעה שלי הצטרפו חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי כנסת נוספים. בשבוע שעבר עמדתי על דוכן זה, אדוני, והצגתי בפני חברי הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי שהאריכה את הוראת השעה בעניין העילות המאפשרות לשוטר לבצע חיפוש ללא צו שופט. היא מתווספת לחוק הפרוטקשן, לחוק האיירסופט ולחוק להחמרת הענישה בעבירות שב"חים, שגם הם מעורבים בפשיעה. אמרתי אז כי הוועדה לביטחון לאומי שבראשותי, פועלת מאז הקמתה להעניק למשטרת ישראל כמה שיותר כלים אפקטיביים למלחמה בפשיעה שתכליתם היא אחת: הגנה על הציבור מפני ארגוני הפשיעה. בשנים האחרונות, אדוני היושב-ראש, אנחנו עדים לעלייה מטורפת ולפעילות חסרת מעצורים של הפשיעה המאורגנת, בדגש על החברה הערבית, אבל לא רק. זו פשיעה שמובילה למלחמת כנופיות, חיסולים, ופעמים רבות גם לפגיעה בחפים מפשע. דוגמה לכך ראינו רק בחודש שעבר, כשבמהלך ניסיון חיסול של יעד מוכר למשטרה, כתוצאה מפיצוץ רכב נהרגה צעירה בת 20 וילדה בת שבע נפצעה קשה עת שהתה ברכב יחד עם היעד. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מתחילת השנה אנחנו עומדים כבר על יותר מ-100 נרצחים במגזר הערבי. חשוב להסביר, ואני מצטט: מדינת ישראל והחברה הערבית נמצאים במצב חירום. כמעט מדי יום נרצחים אזרחים ערבים, ואחוז הפענוח נמוך. כנגד גל הפשיעה בכלל ובחברה הערבית בפרט, יש לפעול במגוון רחב של פעילויות. אחד הנושאים הוא שינויי חקיקה הכרחיים אל מול תמונת מצב הפשיעה, האלימות מקרי הרצח וחוסר הביטחון של האזרחים. בתקופה זו יש לשנות את נקודת האיזון, ולאפשר לראשי רשויות אכיפת החוק לפעול בצורה משמעותית כנגד עבריינים. תופעת הפשיעה החמורה בחברה הערבית מחייבת התייחסות אחרת, גם משפטית, ואכן, נקודת האיזון השתנתה. את הדברים האלה, מכובדיי, אמר, אני מניח שהוא יודע, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אני מצטט את זה מכיוון שאני חושב שהוא גם עשה דברים טובים, אני מקווה שאני אעשה לא פחות ממנו, כשעמד בראש הצוות מטעם הממשלה למאבק בפשיעה בחברה הערבית. ביקרתי, אדוני היושב-ראש, בעשרות תחנות משטרה במהלך השנה האחרונה. דיברתי עם מפקדי תחנות, עם השוטרים ועם החוקרים בשטח. הכלים העומדים היום לרשות המשטרה לא מספיקים,

כדי להילחם בפשיעה המאורגנת. אנו מבקשים מהמשטרה להילחם עם אקדח קפצונים.

גם אם מדובר בצו הגבלה שיפוטי ולא במעצר מינהלי כמו שהייתי רוצה, מדובר בהצעת חוק שתוסיף, אדוני היושב-ראש, חומה לביטחון האישי של כל אחד מאיתנו, ומטרתה להגן על חיי אזרחים על ידי מניעה וסיכול של פגיעה בחיי אדם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בדיוני הוועדה במסגרת ההכנה לקריאה הראשונה, הציגה משטרת ישראל את הקשיים בהתמודדות באמצעות הדין הפלילי, עם מקרים שדורשים מניעה וסיכול של הרצח הבא. חשוב להבין,

כי בידי המשטרה יש מידע מודיעיני, ובכלל זה מידע מודיעיני קונקרטי, שמצביע על איומים לחיי אדם ולשלום הציבור מצד פעילים בארגוני הפשיעה, אך ברוב המקרים אין בידי המשטרה תשתית ראייתית מספקת להפעיל כלים מתחום המשפט הפלילי לשם מניעת עבירות פשיעה חמורה שיש בהן כדי לסכן חיי אדם. אתה מבין, אדוני היושב-ראש, יש מידע מודיעיני, יודעים שמשהו הולך לקרות, זה לא מספיק, מכיוון שאין רוגלות, או אין דברים אחרים שאפשר לבסס תשתית ראייתית, לא מאשרים לעצור את אותו בן אדם, והרצח יוצא לפועל, ולפעמים גם נפגעים חפים מפשע. זאת המהות האמיתית של הצעות החוק שלנו. הקושי לבסס תשתית ראייתית נובע, בין היתר, וחשוב לומר את זה, מהחשש של עדים לתת עדות במשטרה אם ברקע המעשה מעורב ארגון פשיעה, וזאת נוסף לחשדנות בסיסית כלפי המשטרה.

אני אומר לך את זה כמי שהיה ראש רשות ביישוב ערבי. ידענו מה הולך לקרות, ידענו שזה הולך לקרות, אבל אף אחד לא היה מוכן לקום ולהגיד: אני יודע שזה הוא עשה או אני יודע שזה הוא הולך לעשות. חבר הכנסת היה ממונה במקום מאוד מורכב, בטובא-זנגרייה.

גם כאשר יש בידי המשטרה מספר רב של ידיעות מודיעיניות, ברוב המקרים אין בהן,

כדי לבסס תשתית ראייתית להגשת כתבי אישום, והתוצאה של זה עשויה להוביל לאובדן חיי אדם.

במקרים רבים יש חשש מפני חשיפה של מקורות או של שיטות ואמצעים של המשטרה, שמקשה אף הוא על הפעלת הכלים הקיימים. לפיכך, אדוני, לפיכך, חבריי חברי הכנסת,

כהוראת שעה למשך שנתיים, להקנות לנשיא בית משפט המחוזי או לסגנו, זו לא איזו החלטה של איזה מישהו בשטח, סמכות להוצאת צווי הגבלה שיפוטיים שמוגשת על ידי ניצב במשטרה כלפי אדם הפועל במסגרת ארגון פשיעה או מטעמם, בין היתר בהתבסס על הערכת מסוכנות מודיעינית שתערוך ותציג משטרת ישראל. חשוב להדגיש כי ההסדר המוצע בהצעת החוק מתבסס על כלים מנהליים שקבועים בחקיקה וקיימים בחוק מניעת הטרדה מאיימת, חוק למניעת אלימות במשפחה והחוק להגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. כחלק מהמאבק בפשיעה הערבית, אדוני היושב-ראש, עברו בתקופה האחרונה כמה תיקוני חקיקה, כפי שציינתי בפתח דבריי. כמו כן עברו כמה תיקוני חקיקה נוספים שנמצאים בתהליכי חקיקה בוועדה שבראשותי, ובהם חוק הרחבת האמצעים למאבק בארגוני הפשיעה, כמו רוגלות, והחמרת תנאי השחרור בערובה של חשוד בעבירות חמורות. כל יובאו בקרוב לקריאה ראשונה, וכך גם הצעת חוק זו, שעל פי מומחים רבים, עשויה למנוע את הרצח הבא. אני קורא לכל חברי הכנסת, במיוחד לאלה שמצאו ומוצאים כל הזדמנות להתנגד לחוק ולחוקים דומים, אני קורא לכולנו להתעלות, להבין את גודל השעה, ולהצביע בעד הצעת החוק, כדי שנוכל להמשיך עוד במושב הזה ולאשר אותה גם בקריאה שניה ושלישית. ואם עד אז תוגש הצעת החוק הממשלתית, אני לא אאחוז בקרנות המזבח. אני מוצא לנכון להודות בהזדמנות הזאת לצוות הנהלת הוועדה בראשות לאה גופר ולצוות הייעוץ המשפטי בראשות עו"ד מירי פרנקל שור וגלעד נווה, שאפשרו את קיום התהליך לגיבוש הצעת חוק זו לקריאה ראשונה. תודה רבה אדוני. חבר הכנסת יבגני סובה, אחד המציעים, חמש דקות יהיו לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אני רוצה להצטרף, לשלוח תנחומיי למשפחת יקימינסקי מנהריה, אלכסנדר יקימינסקי, חייל בן 19 שנפל היום בפיגוע בכרמיאל, וכמובן לאחל החלמה מהירה לכל הפצועים, וגם לפצועים מהחיילים שלנו, שלצערי ממשיכים גם להיות נופלים וגם להיפצע במסגרת המאבק שלנו בטרור. אדוני היושב-ראש, בוודאי שאני מצטרף למה שנאמר בעניין החוק על ידי חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי. כבוד הוא לי להיות שותף להצעה הזאת. אני רוצה להגיד, חבריי ומי שהולך כנראה להצביע נגד ההצעה הזאת, אני דווקא שמעתי שישנם כאלה בקרב האופוזיציה, קודם כול אני רוצה להרגיע, להרגיע את חבריי מהאופוזיציה ולהגיד דבר פשוט: גם אני חרד לדמוקרטיה הישראלית ולשלטון החוק, לא פחות מכם, אבל מה שקורה בשנים האחרונות במדינת ישראל מבחינת הפשיעה המאורגנת זה קטסטרופה שמאיימת על קיומה של מדינת ישראל. ארגוני הפשיעה מעבר לגרורות, זה סרטן שמאיים על המדינה. ולכן, אם אנחנו היום לא ניכנס לטיפול מיידי בנושא של ארגוני הפשיעה, בעוד כמה שנים לא יהיה לנו על מה לדבר, אנחנו פשוט נאבד את המדינה. יש למעלה מ-200 מדינות בעולם. יש לא מעט דוגמאות של מדינות שנשלטות על ידי ארגוני פשיעה, למרות שבאנציקלופדיות אפשר לקרוא עליהן כמדינות דמוקרטיות.

יש מדינות שלצערי נשלטות באופן מלא על ידי ארגוני פשיעה, אם זה ברמת ניהול המדינה, אם זה ברמה מקומית, על ידי בחירות לרשויות המוניציפליות, ואפילו בבחירות לפרלמנט. אדוני היושב-ראש, אני שומע את כל הדבר הזה. זה מפריע לי.

לא פעם, רבותיי באולם הזה, שמענו מחברי הבית טענות קשות ממגזרים שונים.

שכמעט אין היום עסק, מסעדה או כל מקום אחר שלא משלם דמי פרוטקשן, אם זה בצפון, אם זה בדרום, שמענו שאין כמעט היום במדינת ישראל אתר בנייה שלא משלם דמי פרוטקשן. למי בדיוק הם משלמים דמי פרוטקשן, ליושב-ראש הוועד השכונתי? הם משלמים פרוטקשן לארגוני פשיעה, הם משלמים פרוטקשן כי הם רוצים להרוויח כסף ולשמור על העסקים שלהם. איפה כאן המדינה? תשאלו אתם. לצערי, המדינה היום חייבת כלים,

אם אתם מתעמקים בהצעת החוק הזאת ומסתכלים באיזו זהירות נעשים פה דברים ובאיזה כובד ראש נעשים פה דברים, אתם תבינו שהדבר הזה, הלוואי שיתבטל בעוד שנתיים, כאשר לא נצטרך את החוק הזה, אם באמת המאבק בארגוני פשיעה יהיה מאבק אפקטיבי שיקטין משמעותית את השפעתם של ארגונים על החיים של כולנו. אני מאוד מקווה שהצעדים שיתקבלו בקריאה שנייה וקריאה שלישית כאן, בבית הזה, אחרי שכמובן גם נשמע את כל הטענות של

וגם אני חלק מהאופוזיציה, ועדיין אחד מיוזמי החוק, אני משוכנע שהחוק הזה שיתקבל בשנייה-שלישית יהיה חוק טוב, אפקטיבי והכי חשוב, המערכת המשפטית של מדינת ישראל תוכל גם לפקח, כי כפי שאמר חבר הכנסת פוגל, ידידי חבר הכנסת פוגל, זו לא החלטה של שופט זוטר, ובטח זו לא החלטה קצין זוטר. מדובר בהחלטה ברמה של נשיא בית משפט מחוזי, ובהחלט הדבר הזה מאוד ראוי, ואין מצב פה להטיל ספק בהחלטות שנוגעות לטיפול טוב בארגוני הפשיעה. ולכן, רבותיי חברי הכנסת, אני מבקש מכם לתמוך בהצעת החוק הזאת, להניח בצד את כל החששות, ואני מזכיר לכם שהדבר בא כהוראת שעה לשנתיים, ואם לכנסת יהיו טענות קשות או עדויות קשות על שימוש חורג בכלים האלה שהחוק מעניק לרשויות החוק - - תודה.

- - אז בוודאי ובוודאי נוכל לחזור לכנסת ולהכניס את התיקונים הנדרשים.

תודה רבה, אדוני. אנחנו פותחים בדיון האישי, שלוש דקות לכל דובר.

הכנסת צבי סוכות, לא נמצא, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, לא נמצאת. חבר הכנסת חמד עמאר, ואחריו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני קודם כול רוצה להשתתף בצערה של המשפחה מנהריה שאיבדה את הבן שלה היום בפיגוע הרצחני בכרמיאל, לשלוח תנחומיי אליהם, ולאחל החלמה מהירה לפצוע. בנושא החוק, אני תומך בחוק, אני גם חתום על החוק, ואני חושב שכל אלה שמתנגדים, אנחנו לא מדברים על אזרח רגיל, אנחנו מדברים על עבריינים ועל ארגוני פשע, ואם אנחנו כאן ככנסת לא נילחם בתופעה, התופעה הזאת תשתלט. אני פעם אמרתי: יש את הרשות המחוקקת, יש את הרשות השופטת, יש את הרשות המבצעת ויש את ארגוני הפשע, שהם יותר חזקים מהארגונים האלה, מכולם ביחד. הם יותר חזקים. לכן אני גם אמרתי את זה כשהייתי שר ואמרתי את זה בישיבות ממשלה: אני תומך גם במעצרים מינהליים, ואמרתי את זה באופן ישיר ליועץ המשפטי לממשלה. עם ארגוני פשע צריך להילחם, ולהילחם בכל הכוח. רק בשבוע שעבר עליתי כאן ביום שלישי שעבר ודיברתי ואמרתי: 103 נרצחים במגזר הערבית.

היו 114 נרצחים, 11 נרצחים בתוך שבוע. אם נבוא ונגיד לכל הנרצחים האלה, לכל המשפחות שמאבדות את הילדים שלהן: תשמעו, אם המשטרה יכולה למנוע בחוק שאנחנו בכנסת מחוקקים ואנחנו מונעים את זה, אז אנחנו נכשלנו. לכן אני אמרתי גם ליושב-ראש ועדת הביטחון: תביא חוק למעצרים מינהליים, תביא את החוק הזה. למה אנחנו מפחדים? נגד מי אנחנו נפעיל את החוק הזה? נגד אנשים שרוצחים, עבריינים, אנשים שמנסים להשתלט. אנחנו אומרים היום: אין משילות במדינת ישראל, באמת אין משילות. כשאתה מפחד להסתובב בתוך המדינה, זה אומר שאין משילות. והיום הרבה אזרחים במדינת ישראל מפחדים להסתובב, מפחדים לצאת מהבית שלהם. אבא לא הולך לישון בלי שהבן שלו חוזר, אפילו אם הוא יוצא לקנות משהו קטן בקיוסק בחוץ. אנחנו רוצים להגיע למצב כזה במדינת ישראל? לכן אני מציע לכל חברי הכנסת שמתנגדים לחוק להבין נגד מי אנחנו מפעילים את החוק הזה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, החוק שמונח לפנינו, אולי את הכותרת שלו אנחנו צריכים, את התוכן, בחלקו, ממש לא. אין צורך להסביר מדוע המאבק בארגוני פשיעה הוא חשוב, הנתונים ברורים, אבל יש הבדל בין דברים שעושה הכנסת, ותפקידה לחוקק, לסייע או לבקר על המערכות, לבין הביצועים. בלי החוקים האלה אפשר להגיע לביצועים בסדרי גודל יותר טובים, וזה לא סיפור של הבית הזה כמחוקקים, זה סיפור של אופרציה. האופרציה של ממשלת ישראל היא כישלון טוטלי, כי אנחנו במצב של 130% עלייה בתיקי הרצח ב-2023, ו-2024 לא מסתמנת כטובה יותר. וזה לא רק במקרי הרצח, וזה לא עוזר וגם לא יעזור כשמייצרים דברי חקיקה עם אופרציה לא מנוהלת, והאופרציה לא מנוהלת, אני מדבר על זה לא פעם ולא פעמיים. אבל אחרי שאמרתי את ההקדמה הזאת, יש פה דבר חקיקה שהונח בכנסת, ואני אומר שהוא לא מתאים למציאות, כי מעבר לכותרות ולמילים הגבוהות והנכונות, יש דברים בחוק הזה שהמשמעות שלהם היא קשה ביותר, במנותק מהמציאות של חיינו, שפותחת אפשרות לסמכות מינהלית לגוף בלי פיקוח ובקרה. אז אני יודע, יגידו שהכול בפני בית המשפט המחוזי, אבל אני חוזר אחורה בזמן, כי החוק הזה מפנה לחוק המאבק בארגוני פשיעה שחוקק בשנת 2003, ומי שקובע מה הוא ארגון פשיעה איננו השופט, הוא ראש אגף חקירות במשטרת ישראל, ואלה שני דברים שונים בין לבוא לשופט ולהגיד לו: בוא תגדיר לי מה הוא ארגון פשיעה, שזה לא המצב בחוק הזה, לבין משטרת ישראל כגוף ביצועי שמקבלת את ההחלטה. האמינו לי, אני בא משם. עסקתי בזה. אתה מדבר על הגדרת הארגון? על הגדרת הארגון, והגדרתי ארגונים, אבל יש הבדל אם אתה מגדיר ארגונים ופועל על פי החוק הפלילי הרגיל, או מגדיר ארגונים ויש לך את האפשרות לבחור בין הסמכויות המינהליות לבין הסמכות החוקית לפי חוק סדר הדין הפלילי או כל החוק הפלילי. ואני אומר לכם תמיד, גם כשהייתי בתפקיד, לא עכשיו כחבר כנסת,

בזווית שבה אני נמצא, רציתי שאני אעשה עבודה טובה יותר, רציתי שתהיה עליי עין. לא אהבתי שאומרים לי מה לעשות, גם לא אמרו לי, אבל כן שיפקחו על העבודה שלי. ובחוק הזה אין הפיקוח הזה, וזאת הסכנה, לא עכשיו, לא מחר, היא יכולה להיות. ואנחנו צריכים לחשוב במנותק מהמציאות של הרגע, מה המשמעות ואיפה הבלמים והאיזונים. ועל רקע הדברים האלה גם אמרתי בוועדה, ואני אומר גם פה,

כי אני יודע וכולם יודעים שיש תזכיר חוק ממשלתי שהוא בעבודה. היתרון של תזכיר חוק ממשלתי הוא לא שממשלה כזאת או אחרת היא חכמה

אלא שהוא עובר איזושהי מסננת ארוכה מאוד של הרבה מאוד גורמים, כי גם אני בדיוני הוועדה זרקתי כמה דברים, חלקם יותר נכונים, חלקם פחות נכונים, אבל היו מהבטן, מידע אישי, הם לא היו מתהליך סדור. לכן אני חושב שהחוק הזה הוא לא בשל,

גם לקריאה ראשונה. ואחרי שאמרתי את זה, למרות העובדה שהוא לא בשל ולא אפוי, אני לא אתנגד לו. אני לא אצביע עליו. אני פונה ליושרה, לשכל הישר של כל חברי הכנסת שנמצאים פה, לא לעשות שטויות בשל ההתלהבות, הפחד והחשש ולעשות חוק שיצא רע תחת ידינו, אלא להמתין כולנו לתזכיר הממשלתי, לדיון עומק, כי יש פה דבר חשוב יותר מלהגיד: הינה,

צריך לראות מה המשמעות שלו.

תודה רבה. אני מבקש להקפיד על שלוש דקות. אחמד טיבי, אדוני,

מכובדי היושב-ראש, 111 הרוגים ונרצחים בחברה הערבית. עד שאני אסיים את הנאום, אני לא יודע אם המספר הזה - - - אל תסתכן - - - כן. בדיוק. לא, אני לא בטוח שזה יישאר. אני מקווה שכך יהיה. אני רוצה להגיד מה עשינו מתחילת הקדנציה, איך נתנו יד לכל החוקים שהוצעו כאן: אנחנו הצבענו בתחילת הקדנציה, חבר הכנסת פוגל, עבור הצעת חוק שלך לטיפול בפשיעה, אנחנו הצבענו בעד חוק של אלמוג כהן, אנחנו הצבענו בעד הצעת חוק של קרויזר, אנחנו הצבענו בעד חוק של מלביצקי.

הצבענו, כי החוקים האלה אמרו שהם לטיפול ומיגור הפשיעה. מאז, הפשיעה רק גואה. החוקים האלה וחוקי הממשלה לא שינו את המציאות העגומה, את הרצח הנורא. רצח רודף רצח. אני הייתי בניחום אבלים בטמרה אצל משפחת ד'יאב, אצל האבא ח'יר, שאיבד את היקר לו מכול, את אחמד, רואה החשבון. אתמול ראינו תמונה שההורים שלו קיבלו בטקס הסיום של הבוגרים רואי החשבון, את התעודה שלו. הבחור המצטיין הזה, מטמרה. איזו תמונה קורעת לב.

כל מי, מה זה ח'יר? ח'יר זה טוב. במקרה הזה זה בדיוק השם, אחמד ח'יר. הוא היה תחת איום של פרוטקשן, והמשטרה יודעת מי. ידעו מי, ובכל זאת אלה שבאו לגבות פרוטקשן ולא קיבלו כי הוא אמר לא, הוא ומשפחתו, התוצאה הייתה שהם רצחו אותו. כך קרה במקרים רבים אחרים. גם חבר הכנסת טלב אבו עראר, שירו לתוך הבית שלו, חבר הכנסת לשעבר, ראש רשות, והמשטרה יודעת, ידעה מראש על האיומים, ומי מאיימים. עכשיו היה מעצר. אבל למה זה קורה? למה אין מניעה? מספר הפענוחים בחצי השנה הראשונה הוא 10.2% בלבד. יושב-ראש ועדת ביטחון פנים, זה שיעור? משטרת ישראל יכולה. אתה יודע למה אני אומר שהיא יכולה, והיא מקצועית? כי בנתניה הצליחה. בנהריה הצליחה. באזור תל אביב הצליחה.

בזה אני מסיים, כשנפגשנו עם ראש הממשלה נתניהו בנושא הזה של הפשיעה הוא אמר: כפי שהצליחה המשטרה למגר את המשטרה בנתניה, אנחנו נצליח למגר אותה בחברה הערבית.

תודה רבה, אדוני. ואליד אלהואשלה, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא מופתע מהתנהלות הממשלה היום בעניין החקירה הפרלמנטרית שהגשנו. איך זה יכול להיות? יושב-ראש הקואליציה מבקש מהחברים שלו לא להצביע על הנושא הזה, על הקמת ועדת חקירה שתבדוק את המחדלים של הממשלה הזאת, כאשר אנחנו מדברים על עלייה במספר הנרצחים 130%. אז מי יטפל בפשיעה? והשר, לא מעניין אותו מה שקורה בחברה הערבית. לא רוצה לשמוע. ראינו אותו לפני שבועיים כאשר היה מקרה ירי באשקלון, הוא מייד נסע לאשקלון. אתמול ירי בלוד, נרצח ועוד נרצחת בג'ת. לא שמענו מילה אחת מהשר. בדרך כלל שר מגיע על מנת לשרת את כלל האזרחים, אבל אנחנו מרגישים מופקרים. 2 מיליון אזרחים ערבים, הם לא באים בחשבון. מי אמור לתת תשובות לאנשים? מי אמור לשמור על האזרחים? איך ראש הממשלה מרשה לשר הזה לתפקד בצורה כזאת? השר מתפקד בצורה מאוד גרועה. ככה לא מנהלים את המשרד לביטחון לאומי. אני מציע לשר שילמד מיושב-ראש הוועדה איך רוצים, מקדמים חוקים על מנת לסייע. אבל זה לא מספיק.

אנחנו רוצים מיגון, רוצים הגנה, רוצים שמירה. המשפחות מופקרות, האזרחים מופקרים. ממשלה שאמורה לשרת את כלל האזרחים לא רוצה לשמור על האזרחים הערבים, בואו נגיד את זה בצורה ברורה. יכול להיות שכאשר יש רצח בחברה הערבית, נהיה שמח אצל השר בן גביר. לא מתאים. לא מתאים לראש הממשלה ולא מתאים בכלל לממשלה הזאת. לא מתאים לאנושות. מעל 2,000 נרצחים בתקופת הכהונה של ראש הממשלה נתניהו. צריך להפיק לקחים ולעשות סדר מחדש.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת כסיף. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מבקש בהקשר של הצעת החוק הזאת, לא אחזור על הדברים שנאמרו קודם מפי חבריי, אני מסכים. אבל אני מבקש לנצל את ההזדמנות לברך את נשות טמרה האמיצות שיצאו הערב למחאה אזרחית נגד הפשיעה והרציחות בחברה הערבית באמירה נחרצת: החיים שלנו הם קו אדום. לפי כשלושה שבועות נורה תושב העיר אחמד ד'יאב, ולאחרונה נפטר. רצח אכזרי של צעיר שנקטף בדמי ימיו, שהתרחש במשרד רואי החשבון שבו עבד על רקע סחיטת דמי חסות. באוניברסיטה העברית, שם השלים את לימודיו, במקום להגיע לטקס הבוגרים, שני הוריו השכולים והאבלים הגיעו עם תמונתו. מישהו יכול לדמיין שרואה חשבון יהודי היה נרצח במשרדו על ידי ארגון פשע, והארץ לא הייתה רועשת? אלא שהמשטרה, במקום לחזק את היוזמה המבורכת של נשות טמרה, של ציבור שמתעורר ודורש צדק, במקום לתת להן כוח מול ארגוני הפשיעה, המשטרה בחרה להטיל טרור דווקא עליהן. בימים האחרונים המארגנות סבלו מהפחדות ואיומים שהגיעו מהמשטרה, קשיים עם האישור לקיום ההפגנה, אני חוזר: הפגנה נגד רצח ופשע, ניסיון לצנזר את תוכני השלטים, אגב, בניגוד להוראת בית המשפט. כך זה כשיש ממשלה קנאית וכאשר את המשטרה מנהל שר גזען, לאומן חשוך ואלים שאין לו כל תשובה לכישלון הקולוסלי, הכישלון המכוון בשמירה על הביטחון האישי בחברה הערבית. זו לא טעות, זו מדיניות. מדיניות הפקרה מכוונת שמטרתה לפורר את החברה הערבית מבפנים, להחלישה ולפלגה. נשות טמרה הגיבורות מראות לנו את הדרך: לא לפירור החברה, כן לאחדותה ולסולידריות. לא להשתקה, כן להשמעת קול המאבק. לא לרדיפה פוליטית, כן למחאה אזרחית. ואלמלא קואליציית הדמים הייתה מביאה לכאן מבול של הצעות חוק ממשלתיות, ולפעמים פרטיות שלמעשה הן ממשלתיות, מטורפות, פאשיסטיות וחשוכות, הייתי עכשיו מן הסתם יחד איתן בטמרה במחאה. כל הכבוד לנשות טמרה, כל הכבוד לחברה הערבית, שלא מרכינה את ראשה לנוכח האלימות הממסדית וארגוני הפשע, וכל הבוז לממשלת הדמים, לקואליציית הכהנאים ולחוקיה הגזעניים.

תודה רבה. מנסור עבאס,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שתי נקודות. נקודה אחת, חברי הקואליציה או אחדים מהם מצפים מאיתנו אוטומטית לתמוך בכל חוק שהם מביאים בהקשר של פשיעה ואלימות. לא מצפים. פשוט הצבעתם על הכול נגד. לא, לא, לא נכון. לא נכון. - - - למה אתם כל כך מקילים ראש בשקרים? למה? מנסור, לא יודעת. אני מקילה ראש בשקרים?

ולכן, זכותנו לבחון אם החוקים האלה ראויים

- - או חוקים כושלים. מקילה ראש בשקרים. ולכן, בהקשר הזה - - את זה תשאל את אימאן ח'טיב יאסין.

- - אתם לא יכולים לבוא בטענות - - טלי.

- - במיוחד כשמי שקבע את הכלל הזה, שאנחנו מצביעים בצורה לא עניינית ותמיד מצביעים נגד חוקי הקואליציה, זה אתם, כשהייתם בשנה שעברה באופוזיציה. אז אין לכם את הזכות לבוא ולדרוש מאיתנו להצביע עניינית. ובכל זאת גם אנחנו, גם כל חברי האופוזיציה היום, הקואליציה לשעבר, אני רואה שהם מצביעים בצורה עניינית בהתאם להשקפתם ואם הם משתכנעים שזה ראוי או לא ראוי. ולכן אני חושב שזה - - זה חוק של אין ברירה. - - גם לא הוגן וגם לא נכון, ומספיק להשתמש בשקרים. אבל אדוני היושב-ראש, יש משהו מעניין שהשר יואב קיש ציין כאן, והוא למעשה הודעה שהם נכשלו. כאשר הוא אומר, אנחנו צריכים מספיק זמן, עכשיו, כמה זה מספיק זמן? אנחנו כבר שנתיים או שנה וחצי בתוך הקדנציה הזאת של הממשלה. בממשלה הקודמת לא אמרו, תנו לנו זמן. התחילו לפעול בחודש הראשון. ישב כאן סגן השר יואב סגלוביץ', שלא ישב במשרד, הוא כל הזמן היה מפגין נוכחות בכל היישובים, מחבר בין המשטרה לבין הרשויות. אתם יודעים מה, הוא היה גם עונה לאזרחים לטלפונים, לא לחברי הכנסת. כל אזרח שרצה להתקשר אליו, מצא אצלו מענה, בנוסף לאופרציה האחרת שהוא הפעיל ביחד עם המשרד לביטחון לאומי וביחד עם שאר הרשויות. הרשות לפיתוח הנגב.

ולכן, לבוא ולהגיד היום, תנו לנו עוד זמן, אלו חיי אנשים. ולכן, תודו שלמרות שקיבלתם מספיק זמן, לא הצלחתם - - תודה רבה. - - להשיג מה שהשיגה הממשלה הקודמת בהקשר הזה. תודה רבה, אדוני.

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, לא נמצאת, עידן רול, לא נמצא, דן אילוז, לא נמצא, שרון ניר, לא נמצאת, עאידה תומא סלימאן, לא נמצאת, מרים וולדיגר, גברתי, מוותרת, יוסף עטאונה, יוסף נמצא פה?

ווליד טאהא, חבר הכנסת, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, לפני זמן קצר עלה שר החינוך יואב קיש כדי לענות ולהגיב להצעה שהגשנו להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת הפשיעה בחברה הערבית. ולמרבה הצער, לא ציפיתי משר החינוך להתנהל ככה, הוא התחיל להקריא את דברי ההבל ודברי האיוולת שעוזריו של השר לביזיון לאומי כתבו לו כתגובה על הבקשה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. חמש דקות. אז משר החינוך מצופה לשדר מסרים של חינוך, של דרך ארץ, של שלטון חוק, ולא לענות כדי להגן על דברים או לשנן ולהקריא דברים שכתבו עוזריו של השר לביזיון לאומי, שהינו חלק מהבעיה, והוא לא חלק מהפתרון. חבר הכנסת פוגל, אתה מכיר את התפיסה שלנו טוב מאוד. אני דיברתי אצלך בוועדה יותר מפעם אחת, ואני אומר לך גם עכשיו, אנחנו בעד חוקים שימנעו לחלוטין

- - כל אפשרות של פרוטקשן, כי פרוטקשן הוא פשע.

פרוטקשן הוא דבר איום ונורא. אף אזרח, לא יהודי, לא ערבי, לא משנה מה הזהות שלו, אסור שייכנע למישהו וישלם לו פרוטקשן. אבל פוגל, אנחנו גם צריכים משטרה שיודעת לעשות זאת מבלי לרמוס זכויות של חפים מפשע, מי שאתה קורא להם בלשון שלך "בלתי מעורבים"; בלתי מעורבים, חבר הכנסת פוגל, יכולים להיות בני משפחה, אישה, ילדים, שכנים, עוברי אורח, כל אדם שאיננו חלק בפשיעה הזאת, בפשע זה, הוא חף מפשע, הוא בלתי מעורב.

צריכים להיות בטוחים וסמוכים שיש לנו את המשטרה שיודעת להבחין, יודעת לעשות זאת. אבל ברוח המפקד של השר לביזיון לאומי אני לא בטוח שזה יקרה.

אני חושש שסמכויות יתר ינוצלו לרעה, לאור התמונות שאנחנו רואים מהמשטרה בכל מקום כולל בתל אביב, כולל בכל מקום.

אז אנחנו לא נגד - - תמשיכו להתפלל.

- - ואגב, גם לא נצביע נגד. אבל אנחנו מקווים שחפים מפשע לא ישלמו על חוק מסוג זה.

תודה רבה, אדוני, תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, ניסים ואטורי, מירב כהן, לא נמצאת, עודד פורר, לא נמצא, גלעד קריב, עליזה,

כן, חשבתי שאת מדברת איתי, אבל בסדר. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, אדוני השר, ערב טוב. לפני שאתייחס לעניין,

אני מבקש להזכיר מעל הדוכן שתי ידיעות תקשורתיות מהשעה האחרונה: האחת, הודעה של צה"ל שלפיה מתפרעים ישראלים רעולי פנים יידו היום אבנים ובקבוקי תבערה לעבר רכבים צבאיים לרבות רכב של סגן אלוף במינהל האזרחי. גם של כיבוי.

כן, ליד המאחז. יש שם אנרכיסטים שמאלנים, הייתה

והידיעה השנייה, אדוני, מאתר וואלה, דיווח נוסף על כך שישנם מסמכים המעידים שקטר ניסתה להעביר פעמיים, לא פעם אחת, סכומי כסף גדולים מאוד לראש הממשלה ולמפלגת הליכוד. אין הוכחה שהכספים הגיעו, אבל יש הוכחה שנעשה ניסיון. כן, הליכוד צריך

הידיעות הללו תצטרכנה להיבדק.

ועכשיו לגוף החוק: אדוני יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת פוגל, אתה יודע את עמדתי, שיש צורך להעניק למשטרה כלים נוספים באמצעות חקיקה על מנת להתמודד עם התופעה הקשה של ארגוני הפשע. על בסיס התפיסה הזו, בדומה לחבר הכנסת סגלוביץ' וחברי כנסת נוספים גם אני לא אצביע נגד החוק. אבל חשוב לי להבהיר כאן שלושה טעמים מדוע אני מוצא את הצעת החוק הזו בעייתית. הטעם הראשון הוא העובדה שהחוק הזה מגיע במסגרת הצעת חוק פרטית. זה בסדר גמור שהצעה מסוג זה תאושר בקריאה טרומית כהצעת חוק פרטית, אבל כשמתקדמים במעשה החקיקה, מן הראוי היה שבנושא כל כך קריטי וכל כך רגיש תהיה הצעת חוק ממשלתית. אדוני הוא יושב-ראש ועדה קואליציונית, הוא חבר קואליציה, ויו"ר המפלגה שלו הוא השר האחראי על התחום. אז יש לתהות מדוע, מה האינטרס של הקואליציה והממשלה לא להביא הצעות חוק ממשלתיות? הטעם השני הוא שההצעה הזו אינה מידתית, אדוני. זו הוראת שעה, דהיינו ברור שצריך לבדוק את הפעלת הכלים, אבל הלכתם הכי רחוק שאפשר. דוגמה אחת, לא צריך להוכיח מעבר לספק סביר שהאדם חבר בארגון פשע. זאת אומרת אתם מדברים על חוק שנועד לטפל בארגוני פשע, אבל אתם בעצם מאפשרים מצב שהחוק הזה יופעל כנגד אדם שיש רק יסוד לחשוב. דבר שני, אתם מעניקים לבית המשפט סמכות בלתי מוגבלת להחליט על כל צעד - - תודה. - - סעיף 11, בלתי מתקבל על הדעת. והדבר השלישי והאחרון, עוד עשר שניות, ברשותך,

כפי שכבר הזכיר חבר הכנסת מנסור עבאס, עם כל הכבוד לחוק, בסוף את ארגוני הפשע מכריעים ברחובות - - תודה. - - וכאשר אין עוד ניידות משטרה בג'דיידה-מכר, וכאשר לא מפנים זבל ביישובים ערביים כי אף אחד לא ניגש למכרז לפינוי זבל מחשש מארגוני הפשע - - תודה רבה. - - מה יועילו החוקים האלה? יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת פוגל, אתם נכשלים בהבטחת הנוכחות של משטרת ישראל ברחובות היישובים הערביים.

חבר הכנסת מיקי לוי, לא

חברת הכנסת מרב מיכאלי, לא נמצאת, אלעזר שטרן, לא נמצא, אלון שוסטר, לא נמצא, רון כץ, אינו בנמצא, אושר שקלים, לא נמצא,

איימן עודה, לא נמצא, צגה מלקו, לא נמצאת, נאור שירי, לא נמצא, משה טור פז, לא נמצא. טלי גוטליב, נמצאת. בבקשה. שלום שלום. תרגיל לחוקרים מתחילים, קבלו: נגיד והשב"כ אומר אמת, בסדר? הוא אומר, יש בעיית צפיפות בכלא. בוא נקבל, בוא נעשה הנחת עבודה. איזה מזל שאלי יוסי, יוסי אלי, כתב בערוץ 13, פרסם היום את כלא נפחא, דיבר עם הסוהרים ואמר שיש מקום ואין בעיה של תפוסה, ויש חדרים ריקים ותאים ריקים. אבל בואו נעשה רגע תרגיל לשוטרים מתחילים. בואו נתחיל. יש לנו שרשרת ראיות שקל להגיע אליה אחורה. יש לי מסמך שחתום עליו תא"ל מאיר חן. אם אני ראש ממשלה ומוציאים את דיבתי רעה, שאנחנו משחררים מחבלים, אני קוראת אליי את מאיר חן. אפשר לדבר איתך רגע, מאיר חן? בוא רגע, תבוא שנייה, אתה חתום פה, נכון? אמרת שקיבלת מידע מודיעיני. ממי קיבלת את המידע המודיעיני? תביא לי את השם שלו. יש דוח, יש תיק אסיר. אני מגיעה לדוח שקיבל מאיר חן. אני קוראת לאותו אחד שקיבל את הדוח,

שואלת אותו: מי אמר לך? שיביא לי מישהו מעליו.

יש לנו שרשרת ראיות ברורה. יגיע מי שמעליו, יגיע מי שמעליו, יגיע מי שמעליו, זו פונקציה אחת. כדי להוציא אדם מהכלא, אתם יודעים כמה אנשים, כדי להוציא אדם מהכלא?

ראינו היום בשידור של אלי יוסי,

מקווה שאני לא טועה בשם שלו, שהוא נמצא עם אסירים נוספים.

יודעים עליו הכול, גם יודעים שהוא מסוכן, כי הסוהרים מספרים שבתא שלו כל הזמן נמצאו כל מיני חלקים שהם מראות שבורות וכו', שאפשר להפוך אותם לכלי נשק. אבל בואו נעשה שרשרת ראיות נוספת. אנחנו נעבור אחד, אחד,

אה-הו, אנחנו נגיע לראש השב"כ, לא פחות ולא יותר, ואנחנו נגיע למחליט על השחרורים של המחבלים, כי בעודנו כאן ובעודי עושה לכם את התרגיל בשקל לחוקרים מתחילים, מספרים לנו בשב"ס שאין בעיית תפוסה בכלא נפחא, שהוא הכלא של מחבלים. לא רק זה, מראיינים שם את המחבלים, רואים את התא דה-לקס של אותו מחבל, ואני שואלת את עצמי, זה מדהים, זה כמו שיגידו לנו משהו,

על ההורים שלנו, אנחנו לא נרצה לשמוע, אנחנו נרצה ונעדיף את השקר. עם ישראל מעדיף את השקר, עם ישראל לא רוצה לקבל שראש השב"כ שיקר. עדיף להם לקרוא לי בשמות מאשר להבין שמישהו משקר אותנו בצורה איומה. אבל פה אני פונה אליך, אדוני ראש הממשלה: תביא לי את תא"ל מאיר חן, תן לי רק לשאול אותו כמה שאלות בסיסיות. אתה ראש הממשלה, תוך שנייה אתה מקבל את התיק של האסיר. מאיר חן, ממי הוא קיבל? כמו תורה, משה קיבל תורה מסיני, העביר ליהושע, ויהושע לזקנים,

ככה זה שרשרת ראיות, ואנחנו נגיע לזה ברגע. אני לא מצליחה להבין מי בעם ישראל חפץ כל כך בשקר האיום הזה. אם אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם השקר הזה, אנחנו לא נצליח לעולם להתמודד עם חקירה אמיתית של 7 באוקטובר. כי אם אנחנו מאתרגים את הצמרת, עומד פה שטרן ועוד חבר כנסת ועוד חבר כנסת, שאומר, בן גביר, מה אתם רוצים מבן גביר? בנה עוד תאי כליאה, אומרים לכם את זה סוהרים, מראים לכם את הצילומים, אבל יש לכם שעיר לעזאזל, בואו נאשים אותו. חבר'ה, יש פה שב"כ ששחרר ארכי-מחבל, ובעודי פה, היום שוחררו עשרות מחבלי נוח'בות.

אז אם אתם רוצים שקר, אהלן וסהלן, אם אתם רוצים אינטליגנציה, בינונית ולא מעבר, תעשו את התרגיל הזה, תגיעו לחקר האמת. בסוף האמת לא רק שצריכה להתגלות, רק בזכות האמת תהיה לנו פה איזושהי זכות קיום. תודה רבה, טלי.

תודה שזה נחמד, התרגיל. נכון, אדוני היושב-ראש?

אני מודה שהשלוש דקות עברו מהר. אה, אוקיי. איימן ח'טיב, בבקשה, שלוש דקות, וחותמת, מירב בן ארי.

סליחה, סליחה. אימאן, בבקשה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, על הצעת החוק הזאת אפשר להגיד שהיא מתאימה לפתגם בערבית שאומר: (אומרת בערבית: אנחנו שומעים רעש אבל לא רואים קמח.)

לצערי הרב, אנחנו רק שומעים את האבן הזאת, (אומרת בערבית: הרחיים - -) רחיים.

שאמורה להביא לנו בסופו של דבר - - ולא רואים את הקמח.

אבל אנחנו לא רואים את הקמח ואפילו לא מריחים, לא את הקמח ולא את הצבע שלו. הצעות חוק מעין זאת, שמגיעות, אחר כך מאשימים אותנו שאנחנו לא מצביעים, למרות שהצבענו על כמה וכמה בעד, אבל אנחנו ממשיכים לא לקבל להיפרד מעוד אנשים יקרים שהם בתחילת דרכם בחיים. הרוב המוחץ שלהם צעירים. אז עד מתי? האמת היא שאם לא הייתי צריכה להיות פה עכשיו,

בהפגנה בטמרה עם נשות טמרה, (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: תנועת הנשים בטמרה, אשר החליטה לצאת כדי להשמיע קול זעקה בתקווה שתגיע אל האוזן החירשת, גם אם היא של הרוצחים מתוך החברה שלנו, וגם אם היא של הממשלה, שלא מייחסת כל חשיבות לחיים שלנו. מכאן אני אומרת לנשות העם שלנו ולחברה הערבית כולה:

חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, החוק הזה הוא חוק שיש לו מטרה טובה. זה הנושא שלו, ולכן אנחנו לא נתנגד אליו, אבל אנחנו לא נתמוך בו, כי החוק הזה מלא בעיות ואתה יודע את זה. החוק הזה חייב דיון רציני ומעמיק, שמצד אחד ייתן פתרון למלחמה בארגוני הפשיעה, אבל מצד שני, גם צריך להבין שיש כאן עוד הרבה הרבה דברים. הייתי בדיונים אצלך, ואתה יודע שיש התנגדויות שצריך לפצח. המטרה היא טובה, הדרך חייבת להיות מסודרת וראויה כדי שתהיה כאן תמיכה. אין ספק שבסוף, תשמע, אתה באמת מחוקק השבוע אמרת לי לא להגיד "מחוקק את עצמי לדעת" מחוקק, אתה מחוקק בלי סוף. אבל יש בעיה בשטח, יש בעיה. משהו לא עובד, לא בחברה הערבית ולא בחברה היהודית.

עוד פעם, אני חושבת שבתוך הוועדה אתה עושה עבודה. העניין הוא שכדי לנצח וכדי להילחם בפשיעה חייבים את משרדי הממשלה הנוספים, וחייבים התגייסות של הרבה כוחות כדי להילחם בפשיעה. לא יכול להיות שאפילו בגנבות רכב, הדוגמה הפשוטה, יש 42% עלייה. אז משהו לא עובד.

אני לא יודעת מה צריך לעשות, אני לא יודעת איזה כלים יש, אבל הרי כל המטרה שלך כיו"ר ועדה היא להילחם בפשיעה בחברה הערבית ובחברה היהודית. ואם משהו לא עובד, אולי צריך לבדוק מחדש למה זה לא יורד לשטח. למה הפשיעה בחברה הערבית, אנחנו על 114 נרצחים, בממשלה שלנו היו 109 בשנה, וכאן בחצי שנה יש 114. ובחברה היהודית, הכפלה של מספר הנרצחים. נתתי את גנבות הרכב כדוגמה, אבל אין תחום שאתה לא נוגע בו שאין בו בעיה. אני חושבת, אני לא יודעת מה צריך לעשות, אני רק באתי והצפתי את הנתונים, שמשהו צריך להשתנות בחשיבה של הממשלה הזו. הממשלה כולה כושלת במלחמה בפשיעה. ואם לא ידעו לשבת, כמו במשמרת שלנו, ששת המשרדים, שזה גם משרד המשפטים וגם משרד הפנים, נתנו את ג'דיידה-מכר כדוגמה, שלושה חודשים 24,000 תושבים חיים בזבל, כי אי-אפשר אפילו להוציא למכרז של פינוי זבל, של פינוי אשפה. אי-אפשר להסתובב בתוך היישוב הזה. עכשיו, אם זה יהיה רק משטרה, זה לא יעבוד, כי חייב להיות כאן שכמה משרדים, אני ממליצה על אותם שישה, ישלבו ידיים ויחליטו מה הם רוצים לעשות, כי במציאות הכאוטית הזאת אי-אפשר להמשיך לחיות כאזרח נורמלי. דיבר היום מנסור על ועדת חקירה ובצדק, התשובה של השר קיש שנשלח לפה, היא באמת על סף גיחוך, אבסורד. ואתה יודע מה? אני אגיד לך עוד משהו, אבל אתה לא יכול להגיב, אז אני אגיד לך רק, נגמר הזמן, בסוף אם יש מלחמה כזו או עושים משהו, שיבוא לפה השר הממונה ויסביר מה הוא עושה. אבל מה שהיה כאן היום הוא פשוט התעלמות לחלוטין וטמינת ראש בחול, אין לי מילה אחרת לזה. אבל כמו שאמרתי,

כי המטרה היא חשובה, אבל על הדרך נראה לי שכדאי לחשוב מחדש.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת צביקה פוגל, אתה רוצה לסכם לפני ההצבעה?

בכל מקרה אולי תסכם? אפשר לעבור. אנחנו נעבור להצבעה, כן?

מה שאתם תחליטו. אפשר לעבור להצבעה? אפשר לעבור להצבעה. אוקיי. אם כך, נעבור להצבעה בקריאה הראשונה על הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת צביקה פוגל, יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד 2024, לוועדה לביטחון לאומי נתקבלה.

אני קובע כי הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני פשיעה, התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה, ותחזור לוועדה לביטחון לאומי לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. רבותיי, אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום: החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בעניין תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה, לא

וגם בנוגע לחלקם מתקיים הליך חקירה פלילי. הלחימה הנמשכת, החקירה המורכבת והעצומה בהיקפה של אירועי הטבח, הכוללת גם השגת מידע טקטי שנוגע ללחימה עצמה, מציבות בפני גופי החקירה אתגרים חסרי תקדים. פרקי הזמן הן להארכות המעצר הן למניעת פגישה עם עורך דין בחוק המעצרים אינם מותאמים לצרכים, למורכבות ולאתגרים החריגים שנוצרו בעקבות מעצר המחבלים הללו, זאת בשים לב לחקירה רחבת היקף ומורכבת של אירועי הטרור ובשים לב לצורכי ההגנה על ביטחון המדינה וחיי אדם. נוכח האמור, עלה צורך דחוף ומיידי בהתקנת תקנות שעת חירום, שמטרתן להאריך את התקופות המרביות שניתן - - - סליחה, חבר'ה, מה קורה שם? חבר הכנסת עמאר, עד פה אני שומע את הוויכוח שלכם בערבית. תנו לשר להציג את החוק.

את התקופות המרביות שבהן ניתן להאריך את מעצרם של העצורים כהגדרתם בתקנות, וכן את התקופה המרבית האפשרית למניעת פגישה של עצורים אלה עם עורכי דין. נוכח האמור, הותקנו שני סטים של תקנות שעת חירום לשלושה חודשים. נוכח הצורך הביטחוני והחקירתי בהמשך ההסדרים הללו, קידמה הממשלה חקיקה להארכת תוקפן של התקנות תוך כדי התאמתן, וכך שבה והאריכה את תוקף התקנות תוך כדי התאמתן, בהתאם לצרכים חקירתיים וביטחוניים עדכניים. שני החוקים הללו היו בתוקף עד לתאריך י"ב בסיוון, 18 ביוני 2024. נוכח הצרכים הביטחוניים והחקירתיים שעדיין קיימים, ובכלל זה מעצרים חדשים המבוצעים אף בימים אלו במהלך התמרון הקרקעי שעדיין נמשך, המחייבים המשך הסדרים כאמור, ביום כ"ו באייר התשפ"ד, 3 ביוני 2024, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק להארכת תוקף התקנות לפרק זמן נוסף של שישה חודשים, עד ליום י"ז בכסלו התשפ"ה, 18 בדצמבר 2024, זאת בהתאם לצורכי גופי האכיפה. ביום י"ב בסיוון התשפ"ד, 18 ביוני 2024, הכנסת החליטה להאריך בשלב זה את תוקפן של תקנות שעת החירום בחודש בלבד, עד ליום י"ב בתמוז התשפ"ד, 18 ביולי 2024. נוכח הארכת תוקפן של תקנות שעת החירום בחודש בלבד,

וההכרח הביטחוני והחקירתי בהמשך קיומם של ההסדרים החוקיים הנ"ל, עולה צורך בהארכה נוספת של תקנות שעת החירום במסגרת הארכת תוקף שני החוקים.

שתי הצעות החוק מבקשות לתקן את סעיף 1 שבהן, ולהאריך את תוקף התקנות עד י"ז בכסלו תשפ"ה, 18 בדצמבר 2024. תודה. תודה רבה לשר עמיחי שיקלי. כעת נעבור לדיון אישי. אני אקרא בשמות של חברי הכנסת, מי שנמצא באולם וירצה לדבר, בוודאי שהוא מוזמן. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח,

לימור סון הר מלך,

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת. חבר הכנסת חמד עמאר, אתה רוצה לדבר?

דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עליתי לפני איזה חצי שעה ודיברתי על מעצרים מינהליים. תאמינו לי, קיבלתי יותר מעשרה טלפונים, שאנשים תומכים במעצרים מינהליים. פחות מחצי שעה, יותר מעשרה טלפונים. אנשים מתקשרים ואומרים לי: אנחנו תומכים במעצרים מינהליים. הדבר הכי טוב לעשות היום זה המעצרים המינהליים ולהשתלט על כל ארגוני הפשיעה ועל הפשיעה. הוא רוצה לעשות את זה לערבים בלבד.

לעשות את זה לכל ארגוני הפשע ולכל הפושעים. - - - אסור לנו, אסור לנו לחזור צעד אחד אחורה. צריך להתקדם בנושא הזה ובכל הכוח ולהביא להשתלטות על כל מה שקורה בפשיעה היום, כי מה שקורה זה דבר בלתי נתפס ואנחנו לא יכולים להמשיך ככה. אני חושב שהיום, מדינה שלא יכולה לתת ביטחון אישי לאזרחיה וביטחון, אין לה זכות קיום.

אין לה זכות קיום, למדינה שלא תיתן ביטחון אישי לאזרחיה. אזרח בתוך המדינה לא יכול להסתובב ואזרח בתוך המדינה מפחד ולא יכול לדבר, ואזרח בתוך המדינה יכול לשלם דמי חסות כשהמדינה המדינה חזקה ואמורה לתת את כל הגיבוי לאותם אזרחים. מה שקורה היום, אני אומר לכם, כמעט כל עסק במדינת ישראל משלם דמי חסות. אל תחשבו שרק במגזר הערבי משלמים דמי חסות. גם לא במגזר הערבי משלמים דמי חסות, גם בדרום, גם בצפון וגם במרכז. ואנשים משלמים כי אנשים מפחדים, כי אנשים לא רוצים שיפגעו בהם ובמשפחה שלהם. אבל אותם אזרחים, אם ידעו שיש מדינה חזקה שעומדת מאחוריהם וכל מי שיתקרב אליהם יחטוף ויחטוף חזק, ויכול להיכנס לבית סוהר, וכיול להיכנס לבית סוהר גם במעצר מינהלי, אז אותו אזרח גם לא יפחד ללכת להתלונן למשטרה. כי היום אנשים מפחדים ללכת למשטרה ולהתלונן, כי אם הוא יתלונן הוא יחטוף והוא ייפגע. לכן חשוב מאוד שבית המחוקקים במדינת ישראל ייקח את הנושא הזה ויוביל אותו. אם הממשלה לא יודעת לעשות את זה, אנחנו כמחוקקים נעשה את זה ונוביל את החקיקה שתביא להשתלטות על כל ארגוני הפשע ולהורדת הפשיעה במדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת חמד עמאר. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי,

חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר,

חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, שלוש דקות, אדוני. מכובדי היושב-ראש, חבר הכנסת חמד עמאר, מי שמקשיב לדברים שלך יכול להבין שכאילו אתה שם את האזרח הערבי בין שתי חלופות: האחת, לקבל דיקטטורה כפי שמציעים בקואליציה הנוכחית.

שנייה, שנייה. אני לא מדבר אליך. חמד, שנייה. לא הזכרתי לא ערבים - - - חמד, אני לא מדבר אליך, תקשיב. אני מדבר על ארגוני פשע, לא על - - - או שמקבלים דיקטטורה נוסח הממשלה הגרועה ביותר בתולדות המדינה, שמפקירה את האזרחים לארגוני הפשיעה, או שאתם נהרגים על ידי ארגוני הפשיעה. זאת חלופה לא מקובלת, חמד. אנחנו רוצים לשמור על הזכויות שלנו, על החירויות שלנו, על החיים שלנו, וגם רוצים שהממשלה תילחם בארגוני הפשיעה, למגר אותם, לפרק אותם, למנוע פרוטקשן. למה בכל העולם, בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם, זה מתקיים כזכות לאזרח, ורק אצלנו אני צריך לוותר על החירויות והזכויות שלי?

למה אני צריך לקבל חוקים דרקוניים ואנטי-דמוקרטיים בעליל כדי לשמור על החיים שלי? החוק הזה הוא מאותה קטגוריה של לוותר על זכויות בסיסיות של אנשים שנמצאים בכלא ולא מן הנמנע שהם סתם בכלא, יכולים להתברר כחפים מכל דבר. עובדה שדיברו על מעל 7,000 אסירים מעל המכסה שבתי הכלא במדינה יכולים להכיל. אז מה אתם רוצים? גם אלפים מעל המכסה, גם ללא השגחה, גם ללא עורך דין. אולי תכריזו על דיקטטורה וזהו? אולי נכריז על מדינה דיקטטורית וסיימנו? אז לא, אנחנו רוצים גם דמוקרטיה ואנחנו רוצים שיילחמו בפשיעה. כל חלופה אחרת איננה מקובלת עלינו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת ווליד טאהא. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן,

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח. ווליד, חבר הכנסת טאהא, סלח לי, אני חושב שעשית ערבוב פה בין הצעת החוק להצעה של חבר הכנסת חמד למעצרים מינהליים, כי החוק לא מדבר על מעצרים מינהליים, אז האמוציות שלך נראה לי קצת מעבר לחוק. אתה יכול להמשיך לדבר איתו, אבל תן לי לקרוא בשמות של חברי הכנסת. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח,

אינו נוכח, חבר הכנסת אושר שקלים, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון,

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח. חבר הכנסת מנסור עבאס, ביקשת לדבר בסוף. אתה אחרון הדוברים, ונעבור להצבעה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אחים ואחיות בני החברה הערבית שלנו, בני ובנות החברה הערבית שלנו, היום הנחנו על שולחן הכנסת הצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בעניין האלימות והפשיעה, ובעיקר בעניין

אני אוסיף לך גם זמן על זה.

אני פניתי לאזרחים הערבים ואמרתי: מה הלקח מהאירוע שהיה לנו היום בכנסת? אמרתי שהממשלה נכשלה והפקירה אותנו ואת ביטחוננו. ולצערנו, היום פנינו לכנסת ישראל ודרשנו סעד מכנסת ישראל, וכנסת ישראל נכשלה כישלון ערכי בלתת הגנה בסיסית לאזרחיה הערבים. ולכן המסקנה המתבקשת, שנפעל לפרק את הממשלה הזאת, לפזר את הכנסת ולחזור ולהשתתף בבחירות במלוא העוצמה, כדי ליצור שינוי פוליטי שיביא ממשלה אחרת, שתשרת את האזרחים הערבים ואת כל אזרחי המדינה. הממשלה הזאת, לא רק שהפקירה את האזרחים הערבים, היא גם הפקירה את האזרחים היהודים ב-7 באוקטובר והפקירה את החטופים אחרי 7 באוקטובר. תודה רבה לחבר הכנסת מנסור עבאס.

אדוני השר, אתה רוצה לסכם, לפני שנעבור להצבעה? השר שקלי. לא צריך. לא צריך. השר מכיר את התנהלות הכנסת, אז שאלתי וקיבלתי תשובה.

נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

אני רגילה - - - לא צריך להיכנס ללחץ, אני אוסיף אותך להצבעה, הכול בסדר. היא הצביעה פעמיים.

רבותיי, אפשר פחות התרגשות, הכול בסדר. 14 בסדר, שבעה נגד, ואני מוסיף את הצבעתה של, לפרוטוקול - - - - - - הבנתי עכשיו את המהומה, אז לפרוטוקול, אני מוסיף לפרוטוקול, כי חברת הכנסת טלי גוטליב בטעות הצביעה מעמדתו של - - חנוך מלביצקי. - - חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אבל זה לא משנה את התוצאה, ולכן התוצאה היא בעד,

שבעה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות לשעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

אני מצביעה - - - כן, מה רצית להגיד? הצבעתי כדי שתוסיף גם אותי. אני מוסיף, הקראתי, ועכשיו אני אוסיף גם את ההצבעה שלך לפרוטוקול. בעד או נגד? בעד. בבקשה להוסיף לפרוטוקול את הצבעתה של חברת הכנסת יסמין פרידמן, בעד הצעת החוק. תודה רבה. אם כן, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024, לקריאה ראשונה. אני מזמין שוב את השר עמיחי שיקלי להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני השר, עשר דקות לרשותך.

הצעת החוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024. כאמור, כפי שנאמר קודם לכן, בעקבות מתקפת הטרור ואירועי חרבות ברזל, יש מעל 150 מחבלים אשר בנוגע לרובם מתקיים הליך חקירה פלילי בחשד לעבירות ביטחון. לאלה נוספו מחבלים רבים שנתפסו במהלך התמרון הקרקעי, אשר בנוגע לחלקם מתקיים הליך חקירה פלילית. בתוך הלחימה המתמשכת, החקירה המורכבת והעצומה בהיקפה של אירוע הטבח, שכוללת גם השגת מידע טקטי הנוגע ללחימה עצמה, מציבה בפני גופי החקירה אתגרים חסרי תקדים. פרקי הזמן בחוק המעצרים, הן להארכות המעצר והן למניעת פגישה עם עורך דין, אינם מותאמים לצרכים, למורכבות ולאתגרים החריגים שנוצרו בעקבות מעצרם של המחבלים הללו. לנוכח האמור, עלה צורך דחוף ומיידי בהתקנת תקנות שעת חירום שמטרתן להאריך את התקופות המרביות שניתן להאריך את מעצרם של המחבלים, כהגדרתם בתקנות, וכן את התקופה המרבית האפשרית למניעת פגישה של עצורים אלה עורכי דין בהתאם לצרכים החקירתיים והביטחוניים העדכניים. שני החוקים הללו היו בתוקף עד לתאריך י"ב בסיוון התשפ"ד, 18 ביוני 2024. נוכח הצרכים הביטחוניים והחקירתיים שעדיין קיימים, ובכלל זאת מעצרים חדשים המבוצעים אף בימים אלו במהלך התמרון הקרקעי, אנו דורשים הארכה נוספת של תקנות שעת החירום, במסגרת הארכת תוקף שני החוקים.

שתי הצעות החוק הנ"ל מבקשות לתקן את סעיף 1 שבהן ולהאריך את התוקף של התקנות עד ליום י"ז כסלו התשפ"ה, 18 בדצמבר 2024. תודה. תודה רבה לשר שיקלי. כעת נעבור לדיון אישי. אני שוב אקרא בשמות חברי הכנסת: חבר הכנסת דן אילוז,

חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חברת הכנסת לימור סון הר מלך, מוותרת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, מוותר, חבר הכנסת אחמד טיבי, מוותר, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, מוותר, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מוותרת, חברת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת,

אינו נוכח,

אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חברת הכנסת מרים וולדיגר, את רוצה?

מישהו אולי רוצה לדבר? אתה רוצה לדבר? אני פשוט אחסוך את הקראת השמות. אם כך, אף אחד מהנוכחים באולם לא רוצה לדבר בדיון האישי? מצוין. טוב, אז קיבלתם גם אישור ממנהלת סיעת הליכוד.

השר אתה רוצה לסכם לפני ההצבעה או שנעבור להצבעה?

אם כך, נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024, לוועדת חוקה חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 17, שבעה מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 3),

אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה)

התשפ"ד 2024, שמקורה בהצעת חוק פרטית שיזם חבר הכנסת אופיר כץ. לפני כשנתיים נחקק בכנסת תיקון

קשב מצידו של בית המשפט לאמירה הערכית של המחוקק, אפילו כשהחוק עוד לא נכנס לתוקף. אני חושב שזה דבר ראוי מאוד, שבנושא ענישה יקשיבו יותר לרוח הנושבת מבין כותלי בית זה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות אך הוגשו בקשות רשות דיבור. אני מבקש מחבריי לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שהכינה הוועדה. ובטרם סיום, אומר תודה רבה גם כמובן לחברי הכנסת, לחבר הכנסת המציע, לחברי הכנסת המציעים בעבר ולצוות המשפטי של הוועדה, להנהלת הוועדה ולכל העוסקים במלאכה, שדאגו לכך שאנחנו נספיק להביא את הצעת החוק הזאת בזמן יחסית מהיר וקצר כדי שהוראת השעה לא תפקע. תודה רבה לכולם, ואדוני היושב-ראש, תודה. תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. אכן להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור. אני לא אקרא עכשיו בכל השמות של חברי כנסת, אבל אופיר כץ, אתה ראשון הדוברים, אז אתה רשאי. חברת הכנסת מירב בן ארי, גם את רשומה בבקשה לרשות דיבור. אם תרצי לדבר, אז אני - - - זה הכלל - - - בזה צריך לשנות את התקנון. חמש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להקדיש את חמש הדקות שיש לי פה בשביל לספר לכם, חבריי חברי הכנסת, על קבוצת אנשים נפלאים, אנשים שנותנים אנחת רווחה, תקווה ועתיד לחברה הישראלית. לקבוצה הזו קוראים "מטה המאבק" מטה המאבק למען הילדים. אלו הורים שעברו קושי עצום, שילדיהם הקטנים, כל עולמם, עברו פגיעות קשות ומטלטלות. האנשים האלה לא נכנעו לכאב, הם קמו והחליטו שהם מונעים מהורים נוספים לעבור את האימה הזו. הם החליטו שהם נלחמים בשביל שילדי מדינת ישראל יוכלו ללכת למעון ולגן בביטחון מלא. הם נלחמים על צדק. הם נלחמים על הוגנות. הם נלחמים על המחר. הם פועלים בכל התחומים בנחישות וביסודיות מול גורמי אכיפת החוק, מול בתי המשפט, מול הפרקליטות, מול משרד החינוך, וכמובן מלווים הורים מסביב לשעון, בשעות-לא-שעות, רגשית ומקצועית. בראש הקבוצה הנהדרת הזו עומדת אלונה דניאל, שמילים לא יספיקו בשביל לתאר אותה. לב ענק עם נחישות ברזל. היא מלווה מאות הורים, מאות ואולי גם אלפים. היא מצילה לילדים של כולנו את החיים. בזכות מטה המאבק ובזכות אלונה, החוק הזה מונח מולכם לקריאה שנייה ושלישית. ההצעה הזו היא הארכה של החוק שהעברנו לפני שנתיים, הצעה שהאנשים האלה ואני נלחמנו עליה בשיניים במשך שנים עד שהעברנו אותה. הציבור בחוץ כנראה לא מבין כמה זה מורכב להעביר הצעת חוק אמיתית, קשה, כזאת שעושה שינוי. זו עבודה סיזיפית, מלחמת התשה בינך לבין כל העולם.

הם היו המנוע. הם לא נחו, לא עצרו, ונתנו לי את הכוח להיאבק. בחמש השנים האחרונות אני הפה שלהם. אני פה ואני נלחם ונאבק עבורם מול כל מה שצריך, כמה זמן שצריך וכמה מאמץ שזה דורש, כי הם לימדו אותי שכשכולם מנסים לשבור אותך, תקום על הרגליים ותקים חומת בטון. תודה לכם. זה שלכם ובשבילכם. ההצעה שמונחת מולכם מאריכה את הוראת השעה בארבע שנים וקובעת החמרת ענישה למתעללות בפעוטות. מרגע שהעברנו את החוק, כפי שאמר היושב-ראש רוטמן, בית המשפט אימץ את רוח המחוקק והחל להחמיר בעונשים, בשעה טובה ומוצלחת. הצעת החוק המקורית הוזכרה בעשרות פסקי דין, גם בפסקי דין של בית המשפט העליון. הצלחנו לייצר פה נורמה חדשה. לכן אנו ממשיכים ומאריכים את הוראת השעה כדי לקבע את הנורמה החשובה הזו. אני רוצה להודות ליו"ר הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן. תודה לך על שבאמת עשינו את זה מהר, במקצועיות, ביסודיות, ונקווה שיהיו כבר המסקנות של המשרד כדי שנוכל לעשות את זה בפעם הבאה כהוראת קבע, לשר המשפטים יריב לוין, על התמיכה, לצוות הייעוץ המשפטי של הוועדה, לעו"ד טליה ג'מאל, למנהל הוועדה אייל. אני מודה גם לשר המשפטים לשעבר גדעון סער, שהוא הראשון שבעצם אישר את עונשי המינימום בזמן שהמשרד התנגד בהוראת השעה שהייתה לשנתיים, שהייתה שותפה לה גם חברת הכנסת מירב בן ארי. ואחרונה חביבה, למי שבאמת הנושא הזה בוער בליבה והחלק שלה בחוק הזה הוא בדיוק כמו של מטה המאבק, שהם יושבים עליי על הדבר הזה, זה ממש דוחף אותי קדימה, אז תודה לראש המטה שלי נטע מולכו על כל העבודה הקשה שאת עושה. אני יודע כמה הנושא הזה הוא הנושא שהכי חשוב לך בעולם וכמה דואגת שאני אקדם אותו, אז תודה בשם הילדים. ההצעה הזו חשובה. היא הייתה בהליך ארוך ויסודי שאנחנו עושים במגוון חוקים שהעברתי פה, ואני עוד אעביר, למיגור תופעת ההתעללות בפעוטות. אבקש את תמיכתכם.

תודה רבה לחבר הכנסת אופיר כץ. חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. אני מאתר עוד חברי כנסת שנמצאים באולם ברשימה של בקשות דיבור. תודה, אדוני היושב-ראש. אני אדבר קצר. החוק הזה הוא חוק חשוב. הוא חוק שאנחנו מגלגלים אותו כבר מהכנסת הקודמת, והזכיר חבר הכנסת אופיר כץ את שר המשפטים לשעבר גדעון סער. תמיד הייתה התנגדות של משרד המשפטים לענישת מינימום, ופה הוא באמת דחף, ובזכותו החוק הזה הגיע. כן, רצינו שזה יהיה הוראת קבע, אבל כן קיבלנו אז את ההחלטה לחכות למסקנות. אני כן רוצה להגיד משהו שגם חבר הכנסת רוטמן אמר, על העניין של בתי המשפט.

בתי המשפט מצטטים את החוק, אבל הדבר הכי חשוב שבתי המשפט עושים הוא שהם מחמירים את הענישה. אני ביקרתי בנווה תרצה פעמיים. רואים שם תופעה שלא הייתה שנים, וגם הסוהרות בעצמן אומרות לי את זה, שיותר ויותר יותר גננות ובכלל אנשים שעוסקים בחסרי ישע מקבלים ענישה מחמירה ונמצאים בבתי הכלא. אני אומרת נווה תרצה, כי זה בעיקר נשים שקיבלו עונש חמור יותר. אז יש נטייה לפעמים פה להשתלח בבתי המשפט. בתי המשפט עושים כאן עבודה מצוינת, לקחו את החוק בשתי ידיים ואימצו את המסקנות, שבאמת החמרת ענישה היא כלי הרתעתי. באמת תודה, תודה לאופיר כץ, שמוביל את הנושא הזה מתחילת הדרך. מהיום שנפגשנו זה הנושא שהכי חשוב לו, תודה לאלונה, לאלונה דניאל. תמיד מצחיק, כי זה כמו שם של זמרת, אבל מעבר לזה, היא פשוט אישה שהקדישה את כל חייה ומקדישה את כל חייה למיגור האלימות כלפי ילדים, בעיקר בגיל הרך. צריך להגיד תודה רבה לשר המשפטים יריב לוין, לחבר שמחה רוטמן ולוועדת החוקה. והדבר הכי חשוב הוא שנהיה פה אנחנו כשהחוק הזה הופך להוראת קבע, כי זה מה שמגיע לחוק הזה להיות.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חברות הכנסת יסמין פרידמן ודבי ביטון, אתן מוותרות. אוקיי. אם כך, רבותיי, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיף 1 נתקבל. בעד, תשעה, אפס מתנגדים. ונעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה.

העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד 2024, התקבל. 12 בעד, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 143 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה שנייה ושלישית ותיכנס לספר החוקים. ואציין לפרוטוקול כי חברת הכנסת טלי גוטליב הצביעה ממקומו של חבר הכנסת חנוך מלביצקי בקריאה השנייה. זה לא משנה את התוצאה. כפי שאמרתי, 12 בעד, אפס מתנגדים. כי הזיזו אותי מקום ועוד לא התרגלתי. עכשיו את יודעת איפה המקום, אז בפעם הבאה אנחנו נימנע מתקלות. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 52), התשפ"ד 2024, לקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין, את יושב-ראש ועדת הכנסת אופיר כץ? אופיר, מי מציג את החוק? כן, בבקשה. להציג את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני מתכבד להציג בפניכם הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת, בקריאה השנייה והשלישית. לשלוש ועדות בכנסת יש סמכות להביא הצעה מטעם ועדה, ואחת מהן היא ועדת הכנסת, שמוסמכת לחוקק בנושאים הקשורים בכנסת. ההצעה שבפניכם מסדירה את המנגנון לפרישה של חבר הכנסת מסיעה.

שיחליפו את השלט. לפי סעיף 61 לחוק הכנסת כנוסחו היום, רשאי חבר הכנסת שוועדת הכנסת החליטה כי פרש מסיעתו, לערער על החלטת הוועדה לבית המשפט המחוזי בירושלים, שידון בערעור בשלושה. לאורך השנים ועדת הכנסת החליטה על פרישה מסיעה בניגוד לעמדתו של חבר הכנסת הפורש במקרים בודדים בלבד, ורק בחלקם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. לפיכך, שאלות סדרי הדיון במנגנון הערעור לא התעוררו עד לכנסת העשרים-וארבע. בכנסת העשרים-וארבע, לאחר שוועדת הכנסת החליטה כי חבר כנסת פרש מסיעתו, שיקלי, אתה מאזין?

אם אתה מכיר את המקרה, אני לא יודע, אולי. זה נראה כהיסטוריה פוליטית רחוקה מאוד. בכנסת העשרים-וארבע, לאחר שוועדת הכנסת החליטה כי חבר כנסת פרש מסיעתו, התברר כי אין כללים ברורים לדרך הגשת הערעור על החלטת ועדת הכנסת, ולמועדי הערעור. בעתירה שהוגשה בעניין הבהירה היועצת המשפטית לכנסת עו"ד שגית אפיק לבית המשפט העליון מה לדעתה הפרשנות הראויה לעניין זמני הגשת הערעור לעתיד לבוא, אך גם התחייבה להפנות את תשומת לב חברי הכנסת לצורך בתיקון החקיקה בעניין פרישה מסיעה של חבר הכנסת בכלל, ובפרט בעניין סדרי הדיון בערעור. לפיכך ובהתאם לבקשה ממני, קיימה ועדת הכנסת דיונים בהצעת החוק שלפניכם שמסדירה את סדרי הדיון וקובעת שלושה תיקונים למצב הקיים: ראשית, הגורם השיפוטי שיהיה מוסמך לדון בערעור הוא בית המשפט העליון ולא בית המשפט המחוזי, שכן הוא הערכאה המתאימה לכך בהתחשב בהליכים בעלי אופי ציבורי דומה להליכים המשפיעים על זכות לבחור ולהיבחר.

מוצע לקבוע כי זכות הערעור תינתן לחבר הכנסת שדבר פרישתו נדון בוועדה ולסיעתו, שהם הצדדים הרלוונטיים להליך הפרישה. התיקון השלישי עניינו קציבת זמנים לערעור. מצד אחד ישנה חשיבות לוודאות בשאלה אם חבר הכנסת אכן נחשב פורש מסיעתו. מצד שני נדרש הליך משפטי נאות ומסודר, אך יעיל ומהיר יחסית.

מוצע לקבוע כי הערעור יוגש בתוך 14 ימים מיום ההחלטה של ועדת הכנסת.

קבענו כי פסק הדין בערעור יינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 ימים מיום הגשת הערעור. ההצעה אושרה בוועדת הכנסת פה אחד ואין לה הסתייגויות.

אבקש מהכנסת לאשרה בקריאה השנייה והשלישית, ולסיום, להודות ליועצת המשפטית, שגית, על הליווי בהכנת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת אופיר כץ. להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור של סיעות העבודה וישראל ביתנו. מאחר שחברי הסיעות אינם נמצאים באולם, אנחנו נעבור להצבעה.

אבל גם אני מסיר את הבקשה לרשות דיבור, אני לא יכול גם לנהל את הישיבה וגם לדבר.

כן, כן, צודק. תיקון, לפרוטוקול: אני מתקן את עצמי.

נעבור כעת להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 52), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה.

בעד, תשעה, אפס מתנגדים. וכעת נעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 52), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. חוק הכנסת (תיקון מס' 52), התשפ"ד 2024, נתקבל. בעד, עשרה, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 52), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה שנייה ושלישית ותיכנס לספר החוקים. נעבור כעת לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הירושה (תיקון מס' 21), התשפ"ד 2024, לקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת שמחה רוטמן להציג את הצעת החוק.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא לפני הכנסת לקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק הירושה (תיקון מס' 21), התשפ"ד 2024, הצעת חוק שמבוססת על הצעת חוק פרטית של חברת הכנסת דבי ביטון ושלי, הצעת חוק שלמעשה גם הצעתי לראשונה בכנסת הקודמת. הצטרפו מציעים נוספים, גם בכנסת הנוכחית. סעיף 5(א)(1) לחוק הירושה, התשכ"ה 1965, קובע כי מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו, יהיה פסול מלרשת את מי שהוא גרם למותו. הוראה זו מבוססת על העיקרון המוסרי של הרצחת וגם ירשת. היא גם משקפת את המגמה הבסיסית של החוק שלפיה מצווה לקיים את רצון המוריש, מתוך ההנחה שאם המוריש היה יודע שיורשו המיועד יגרום במתכוון למותו הוא לא היה רוצה להוריש לו. יש מקרים שבהם אדם גרם במתכוון למותו של מוריש אך הוא לא הורשע בפלילים. למשל, המקרה הנפוץ יכול להיות רצח והתאבדות, או שבשל מצב נפשי הוא לא כשיר לעמוד לדין, בניגוד לסיטואציה שבה האירוע עצמו היה בשל מצב נפשי, ואז הוא מזוכה אבל הוא לא כשיר לעמוד לדין, או שהוא ברח מהארץ, או כל מיני סיטואציות שבהן אין מחלוקת או אין ספק שהוא גרם במתכוון או באדישות למותו של המוריש, אך לא מורשע. במקרים אלה, גם בהיעדר הרשעה פלילית מתקיימים העקרונות העומדים ביסוד ההסדר. לכן מוצע לבטל את הדרישה להרשעה פלילית כתנאי לתחולת ההסדר.

די יהיה בכך שבית המשפט יקבע בהליך אזרחי ועל פי כללי המשפט האזרחי כי אדם גרם במתכוון או באדישות למותו של המוריש, כדי שהוא יהיה פסול מלרשת אותו.

ההרחבה האמורה לא תחול על יורש שיוכיח ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי כי מתקיימות נסיבות של סייג לפליליות המעשה. למשל מקרה של הגנה עצמית או מקרים של אי-שפיות וכדומה. הוא לא צריך להראות את זה ברמה הפלילית אבל כן ברמה האזרחית, כאשר כבר הוכח קודם לכן שהוא גרם במתכוון או באדישות למותו של המוריש. ייתכנו מקרים חריגים שבהם חרף העובדה שאדם גרם במתכוון או באדישות למותו של המוריש, אפשר להניח שרצון המוריש היה כי מי שגרם למותו כן יירש אותו. יכולות להיות סיטואציות מאוד קשות שכאלה, וזה אפשרי. כדי לאפשר חריגה מכלל הפסלות במקרים מעין אלה, מוצע לתת לבית המשפט שיקול דעת שיאפשר לקבוע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, כי מי שגרם למותו של המוריש לא ייפסל מלרשת אותו או ייפסל רק חלקית מלרשת אותו, בהתחשב בנסיבות ההמתה או ההרשעה, אם שוכנע כי זה היה רצון המוריש.

המקרה שאולי יכול להיות הכי קיצוני: כאשר זה נכתב בצוואה במפורש או הובע רצון בדרך אחרת של האדם שלקח את הסיכון שבן משפחה יפגע בו, גם אם על רקע של סיטואציות נפשיות ואחרות. לנוכח התיקון שנעשה לעניין עבירות ההמתה בחוק העונשין (תיקון מס' 137), התשע"ט 2019, שבו נקבע בין היתר כי אשמתו של מי שגרם למותו של אדם באדישות זהה לזו של מי שגרם במתכוון, דהיינו רצח, מוצע לקבוע כי גם מי שגרם באדישות למותו של המוריש ולא רק במתכוון כקבוע היום, יהיה פסול מלרשת אותו.

כדי שניתן יהיה להקפיא את מצב הנכסים של המוריש עד להכרעת בית המשפט בשאלת גרימת מותו, מוצע להסמיך את בית המשפט להורות שיורש לא יהיה רשאי לבצע פעולה בנכסי העיזבון עד להחלטה האמורה.

הצעת החוק קובעת הסדרים הנוגעים לחליפים של אותם יורשים שנפסלו מלרשת,

לפי סעיף 15 לחוק, מי שנמצא פסול מלרשת, חלקו מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם, ועקרון החליפות הקבוע בסעיף 14 לחוק לא יחול בעניינו, כך שילדיו של יורשיו או יורשיו של מי שנפסל לרשת,

נראה כי ניסיון להתחקות אחר רצונו המשוער של מוריש, מוביל למסקנה שבמקרים מסוימים העובדה שיורש פסול מלרשת לא בהכרח אמורה להוביל לתוצאה שלפיה ילדיו לא יורשו במקומו.

מוצע לשנות את הכלל הגורף, ותחתיו לקבוע הסדר גמיש ומורכב יותר שמבחין בין שני מצבים, לפי טיב הקרבה. לגבי ילד של יורש שפסול מלרשת שהוא ילדו או צאצא ילדו של המוריש, מוצע לקבוע כי ברירת המחדל היא שהילדים יורשים את המוריש במקום אביהם, שנפסל לרשת. זאת אומרת לצורך העניין, העובדה שבן של אדם רצח אותו,

הנחת העבודה היא שהוא לא בהכרח רוצה לפסול את הנכדים. זה לא אוטומטי. כלומר בוודאי שהוא התכוון שהבן עצמו שרצח לא יירש אותו, זאת כן ההבנה הבסיסית, אלא אם כן יש טעמים מיוחדים, אבל זה לא בהכרח אומר שהוא התכוון לפסול את הנכדים.

במקרים שכאלו ברירת המחדל תהיה שהילדים כן יורשים, כלומר הנכדים של אדם כן יורשים אותו גם אם בנו רצח אותו,

אבל אפשר לקבוע אחרת,

למשל, כאשר היה נתק ארוך שנים או דברים כאלו, כשיוכח שלא היה בהכרח רצונו של המוריש. לגבי ילדיו של יורש שפסול לרשת שהוא קרובו של המוריש אך אינו ילדו או צאצא ילדו, מוצע לקבוע את ברירת המחדל ההפוכה, כלומר ילדים אלה לא יירשו את המוריש במקום אביהם שנפסל לרשת, מתוך הנחה כי ככלל, רצונו המשוער של המוריש הוא שהילדים לא יירשו במקום אביהם בסיטואציה שכזאת.

מתוך הכרה בקיומם של מקרים שבהם רצונו המשוער של המוריש יהיה שונה, מוצע להסמיך את בית המשפט לקבוע כי הילדים האמורים כן יירשו במקום אביהם, אם שוכנע כי זהו רצון המוריש. מקרה שכזה יכול להיות בדרך כלל בסיטואציה של בן זוג, יכולה להיות סיטואציה שבה בן הזוג הוא זה שרצח, ואתה לא היית רוצה שהילדים שלו יירשו על חשבון הילדים שלך. אבל יכולים להיות מקרים שבהם כאשר משק הבית חי במשותף במשך הרבה מאוד שנים, כן היית רוצה שהילד לא ייפסל. ולכן, בית המשפט, נתנו לו את הגמישות למקרים הללו. בדומה לתיקון שהוצע לעניין ירושה על פי דין, מוצע לשנות את ההסדר הקבוע בסעיפים 49 ו-50 גם ביחס לזוכה על פי צוואה שנמצא פסול מלרשת. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור. אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. אני אומר שקרה פה אירוע שבו נשארנו באי-הסכמה, והוגשה הסתייגות מטעמה של חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אני בטוח שהיא תציג אותה. ככל שיהיה צורך, אני אעלה להסביר לאחר מכן. אני חושב שמרבית הנקודות שהוצגו בהסתייגות של חברת הכנסת וולדיגר קיבלו את המענה המקסימלי שניתן במסגרת הצעת החוק, אבל כנראה שלא מספיק שכנענו בדיון בוועדה, ועל זה נישאר חלוקים.

זו בקשתנו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן.

להצעת החוק הוגשה הסתייגות של חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר. אז חברת הכנסת וולדיגר, אם את רוצה לנמק,

יש לך חמש דקות לנמק את ההסתייגות שלך. - - - אתן ברשות דיבור, גם יסמין. אם תרצו, תוכלו לעלות. חמש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, להצעת החוק הזו רלוונטיות בין היתר שלוש קבוצות.

אלה שהוגש נגדם כתב אישום על הריגה בכוונה או באדישות והם הורשעו, הם פסולים לרשת גם במצב הקיים היום, לפני התיקון, ובוודאי לאחריו, קבוצה שנייה, אלה שלא הוגש נגדם כתב אישום בכלל, לא משנה מה הסיבה. הצעת החוק רלוונטית ביותר. ניתן יהיה היום לפסול את זכאותם לרשת בהתאם לתיקון, וזה בסדר. הקבוצה השלישית, אלה שהוגש נגדם כתב אישום, אולם הם יצאו זכאים בשל אחת מהסיבות המנויות בסימן ה(1)(ב) לחוק העונשין. הצעת החוק רלוונטית גם אליהם, אבל אני מתנגדת לתיקון כפי שתוקן. במקרה הזה לא נכון להפוך את הנטל ולדרוש מאדם להוכיח שעילות ההגנה עומדות לו, לא לפני שהמבקש לפסול אותו היה חייב להוכיח ויהיה חייב להוכיח שאכן האדם הרג בכוונה או באדישות. ההסתייגות שלי דורשת אף יותר מכך, שניתן יהיה לשלול ממנו את הירושה רק מטעמים מיוחדים שיירשמו. אני רוצה לנמק את ההתנגדות שלי באמצעות זרקור

האוכלוסייה הכי מוחלשת, נרדפת, הכי לא נספרת שקיימת במדינת ישראל, אוכלוסיית קצה: מתמודדי הנפש, היא מחלה כרונית, אקוטית, שאין לה מענה. על אף חובתנו לתת לה כל מענה ושירות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי,

אנחנו עוסקים בנושא כאוב כל כך, שבו בני משפחה הורגים אחד את השני, יורש הורג את המוריש. כן, אירוע כל כך כואב שלא אוהבים לגעת בו.

שמחה וכל מי שהגיש את הצעת החוק הזו. אבל דבי, שמחה, כשכבר נוגעים בו, אסור להתעלם מאוכלוסיית הקצה הזו. איך נאמר לי בדיון האחרון שהייתי בו בוועדה? "מיכל, אל תיכנסי למקרים אזוטריים".

הם לא מקרים אזוטריים, הם מקרים שאני חיה ונושמת יום-יום. צריך להגן עליהם, על אותה אוכלוסייה. אי-אפשר להמשיך ולהתעלם מקיומם, לא לטפל בהם.

כשהמחלה מתגברת ומשתלטת על האדם ועוטפת את כולו, המחלה פוגעת באחרים, את האשמה זורקים על אותו אדם אומלל, חולה שלא מטופל. המחלה היא זו שהרגה, המערכת שלא מטפלת בו, היא זו שהרגה. זה קרה בבית שמש, בחדרה, בערד. ליוויתי את המשפחות הללו. האם לא מוותרת על בנה, מחזיקה אותו בביתה, כי אין לו מענה. בלעדיה הוא היה ברחוב. היא מרגישה, היא יודעת שעוד רגע תהיה פה התפרצות, והיא עלולה למות. אבל היא מבינה שזה הבן שלה והיא חייבת לדאוג לו. היא פונה לבית חולים, ואין מענה, היא פונה למד"א,

ואז תוך דקות או שעות,

לא מתמודד הרג את אימא שלו,

אלא מחלה ומערכת. אני רוצה להתכנס לעניין שבו אנחנו עוסקים עכשיו. עד היום רק מי שהורשע בהריגה בכוונה או באדישות פסול מלרשת. באה הצעת החוק וביקשה לתקן את העיוות, שכן ישנם אנשים שפשעו, אך אין די ראיות בכדי להרשיעם בפלילי, ולכן בכלל לא מוגש נגדם כתב אישום, בהחלט הצעה במקום. באה הצעת החוק ומאפשרת למבקש לנשל את אותם אנשים ברמת הוכחה אזרחית, כי אכן אדם הרג בכוונה או באדישות, ולכן לא זכאי לרשת. אחלה, יכולה לקבל. אבל מה לגבי אלו כמו שאמרתי לכם, שחוסים תחת העילה של הגנה שנקראת אי-שפיות הדעת, סעיף 34(ח) לחוק העונשין? על פי החוק ועל פי הנוהג, חייב אותו אדם נאשם להודות בכתב האישום כדי לזכות בטענת ההגנה. כלומר הוא צריך להגיד: "אני עשיתי את זה, אני מודה, אבל...". ואז מה שקורה הוא שפסק הדין של בית המשפט הפלילי קובע: האדם הרג בכוונה או באדישות, אבל הוא זכאי מחמת אי-שפיות זמנית.

ואז הולכת אחותו,

לבית המשפט לענייני משפחה, ומבקש לפסול אותו, את אותו אדם מסכן, שהוא לא מבין בכלל, איך הוא יכול להרוג בכוונה? הוא הרי לא מבין מה הוא עושה. הולך עם פסק הדין, שכבר קובע, הוא עצמו הודה. אז איך הוא יכול להגיד עכשיו "אני לא הרגתי"? הוא הודה. ואז בא החוק ומתקן, הוא מתקן, הוא אומר, אותו אדם, מתמודד נפש, שלא יודע לדאוג לעצמו, שנמצא ברחוב, הוא אפילו לא יודע שהגישו נגדו כתב תביעה, שהוא לא זכאי.

מצפים ממנו,

שילך לשכור עורך דין שיבוא ויוכיח שהוא לא שפוי. מחיאות כפיים, הוא אכן יעשה את זה. אני חושבת שיש כאן שוב ושוב התעללות באותה אוכלוסייה שבשבילה באתי לכנסת. כל מה שביקשתי הוא להחריג אותם, את אותם מתמודדי קצה, לא אלה שאולי ובערך, מתמודדי נפש - - לסיכום, מיכל. - - שהמשפחה כולה ביקשה עזרה, ואף אחד לא עוזר לה. עכשיו בואו נזרוק את אותו מתמודד לפח. גם הוא הרג את אותו אדם,

שמטפל בו ודואג לו, גם הוא לא מבין מה קורה לו, וגם ייקחו לו את הכסף שאיתו אולי איכשהו הוא יוכל לחיות. אז צר לי, אבל אני לא יכולה להסכים להצעת חוק שכזאת, על אף הדברים הטובים שבה. אם לא מתקנים את מה שאני מבקשת, אני מבקשת גם מחבריי לחזור בהם מהצעת החוק, לתקן את התיקון הכל-כך פשוט הזה, ואז בשמחה וברננה אני אצביע בעדו.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל וולדיגר. להצעת החוק הוגשו גם בקשות רשות דיבור של סיעות יש עתיד, ישראל ביתנו וחד"ש-תע"ל. חברת הכנסת דבי ביטון, את בין הרשומות לבקשת רשות דיבור, ובעצם את היחידה מטעם הסיעה שנמצאת. לרשותך חמש דקות, ולאחר מכן - - אני מציעה ראשית. את מציעה ראשית. זה לא מצוין אצלי. אני אוסיף, אם זה יעשה לך טוב - - כן. - - שאת מציעה ראשית של ההצעה הזאת. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, חבריי, לא אחזור על דבריו של חברי חבר הכנסת רוטמן, יושב-ראש ועדת חוקה, על חשיבות החוק, מאחר שהוא פירט. אני רק רוצה לשתף אתכם בחוויה אישית. אני עומדת פה ומאוד נרגשת, כי יהיה חוק גם שלי בספר החוקים. זה התחיל כשנבחרתי לכנסת. ב-15 בנובמבר נשבעתי, ב-6 בדצמבר הגיעו אלי הבנות של רחל אייזנשטדט. רחל נרצחה על ידי בן זוגה. הייתה לה צוואה, ובצוואה היא הורישה לו את הבית וכל מה שכרוך בזה. והבנות תהו, אלה היו נישואים שניים, איך יכול להיות שאחרי 17 שנים שהיא הייתה אשתו והצוואה הייתה ותיקה, סביר להניח שהיא לא הביאה בחשבון שהוא ירצח אותה, ואם היא הייתה יודעת שהוא ירצח אותה, היא גם לא הייתה מורישה לו, מן הסתם. לאחר השיחה שהייתה לי איתן, עם ח"כית חדשה, הולכת קצת לאיבוד, אחרי 14 שנים של עריכת דין, שבועיים בכנסת ישראל, למזלי לצידי הייתה לי עוזרת פרלמנטרית מצוינת, קורל רים. נפגשנו עם ארגון משפחות נרצחים ונרצחות, זו הזדמנות להודות ללרה, יושבת-ראש הארגון, יחד עם עו"ד רותי אלדר, ונחשפנו לעוד ועוד מקרים. ואני חייבת לציין שעמדתי משתהה ואמרתי: איך יכול להיות? פתאום האותיות "הרצחת וגם ירשת" הדהדו בקולי-קולות, וחשבתי לעצמי, איזו עוולה, איזה עוול לנשים שנרצחות או גברים, אני אומרת נשים כי זה המרכיב העיקרי,

הנפגעות העיקריות. ובעמל רב ובדיוק פעלנו והגשנו את הצעת החוק. זו הזדמנות להודות לחבר הכנסת ויושב-ראש ועדת החוקה רוטמן, שבאמת נרתם וקיים דיונים. אני רוצה לספר לכם שמאוד התרגשתי. היום בתה של רחל הייתה כאן, כי היא מאוד רצתה להאמין שהחוק הזה יעבור היום, ובגלל השעה המאוחרת הסתפקנו בלהיפגש בצוהריים, והיא אמרה לי את המשפט: דבי, עד שאני לא אראה שאתם מצביעים, אני לא אאמין. כבר עשר פעמים הנחתי אותו במשרד המשפטים, ולא היה חוק. ואגב, עד היום, כבר שלוש שנים מאז האירוע, עוד לא נתנו גזר דין, ועד היום הם נתקלים בביורוקרטיה המטורפת מול הרוצח. ולכן, כבוד היושב-ראש, חבריי, זו גם הזדמנות אולי להתייחס לרוויזיה שעלתה כאן. חברתי מיכל, דבריך נוגעים ללב, אבל עם זאת, החוק מסביר את שיקול הדעת, ומי שלא שפוי, בית משפט, לא נאמר כאן שבאופן אוטומטי הוא לא יירש, ולכן זה לא פייר, איך שהצגת את זה. - - - אבל בסדר. אני קוראת לכל חבריי, תצביעו למען משפחות הנרצחים והנרצחות. הם משוועים לחוק הזה, בואו נשחרר אותם - - - פגועי נפש, אף אחד לא משמיע את קולם. אף אחד - - - כל משפחות הנרצחים והנרצחות שהגיעו אליי, היום יושבים מול המסכים, בשעה כזאת, ורוצים להאמין שבית המחוקקים, הגיע הזמן שיגן עליהם.

את צודקת, אבל לא - - - של אחרים, לא - - - של מתמודדי נפש. ולכן אני מבקשת, בבקשה להצביע. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת דבי ביטון. חברת הכנסת וולדיגר, את בכל זאת רוצה להצביע על ההסתייגויות? חברת הכנסת בן ארי גם היא בין הרשומות לרשות דיבור, מוותרת. אז לפני שנעבור להצבעה, יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן יסכם את הדיון. אני מבין שהיא לא השתכנעה, חברת הכנסת וולדיגר.

אני מאוד מצר על כך, אבל אני מבין את המקום שממנו החשש מגיע. עשינו בדיקות רבות, כולל התייעצות ארוכה עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, ואני רוצה להודות מאוד בהזדמנות זו לנועה ולאלעזר - - - - - היא מייצגת את מתמודדי הנפש, לא היועצים של הוועדה. - - כולל התייעצות ארוכה, וגם באופן חריג, בגלל הרצון שלי לוודא שהצעת החוק אכן נותנת מענה לחשש שהעלתה חברת הכנסת וולדיגר, לחשש האמיתי שהיא העלתה, וכל מי שבדקתי איתו את הצעת החוק הזאת אומר שהחשש הזה קיבל את המענה - - - שקר וכזב. אני התייעצתי, והם אומרים שזה נותן מענה. אפשר לבוא ולהגיד שאת חושבת שלא, וזה בסדר. אני חושב שההצעה הזאת נותנת מענה לסיטואציה הכל-כך קשה ורגישה שחברת הכנסת וולדיגר מדברת עליה. - - - נתנו את המענה. הסיטואציה שבה אדם יורשע, חלילה וחס, יהיה פסק דין מזכה בעניינו והוא זוכה מחמת החריג של אי-שפיות, ובגלל זה, למרות שנקבע לגביו בפסק הדין שהוא גרם במתכוון או באדישות למותו של אדם אולם עומדת לו ההגנה של אי-שפיות, הסיטואציה הזאת קיבלה מענה בחקיקה. בסיטואציה שכזאת, ככל שמישהו יבוא וינסה להביא את פסק הדין הזה,

לבית משפט אזרחי, אז כמובן שמה שכתוב בכרעה, כולל הפרוטוקולים, כולל הראיות, כולל חוות הדעת הרפואית שהוגשה במסגרת ההליך הפלילי, הכול קביל לטובת ההליך האזרחי, והכול יוכל להראות שאכן מדובר באדם שהוא מתמודד נפש, ואלה יהיו המסמכים שיוצגו כראיות. הדבר הזה מקבל את המענה שלו גם בשביל אותם מקרים קשים שבאמת אדם, המשפחה שלו, המוריש שלו רצה להוריש לו והביא בחשבון את הסיטואציה. וזו סיטואציה שנדונה בהרחבה בוועדה, השקענו בה זמן רב בוועדה, סיטואציה שמישהו שבחר והוזהר שקרוב המשפחה שלו עלול לפגוע בו, חלילה וחס, והוא אמר: אני יודע, ולמרות זאת אני מוכן לקחת על עצמי את הסיכון, ואני אוהב את בן המשפחה הזה, ואני יודע שהוא עלול לפגוע בי ממעשים קשים מאוד שקרו בעבר. בסיטואציה הזאת נתנו שיקול דעת לבית המשפט לא לפסול אותו מהירושה במצב כזה, שכלל הפסילה לא יהיה אוטומטי, ואלה אותן נסיבות מיוחדות שבהן תהיה התחקות אחר הרצון של המוריש לתת לו בכל זאת הירושה. לסיטואציות הקשות, ועלו עוד הרבה סיטואציות קשות במסגרת דיוני הוועדה, נתנו בעיניי את המענה המיטבי והכי טוב, כך גם הגורמים שאיתם התייעצנו וכמובן גם הייעוץ המשפטי לוועדה. מאוד צר לי שלא הצלחנו לשכנע, אבל אני חושב שלחוק הזה, שאומנם הוגש, ודבי דיברה על הסיפורים האישיים שהיא נתקלה בהם - - - - - - - הוגש עוד בכנסת קודמת על ידי על בסיס סיפורים דומים,

של קואליציה ואופוזיציה, כי אני באמת חושב שחייבים לתת לאירוע הזה מענה, ועשינו את זה בדרך הכי טובה שיכולנו לעשות. אני מבקש לדחות את ההסתייגות ולאשר את החוק בקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. כפי ששאלתי, חברת הכנסת וולדיגר, את בכל זאת רוצה שנצביע על ההסתייגות? את לא מושכת את ההסתייגות?

אם כך, יש לנו כמה הצבעות. קודם כול נעבור להצבעה על הסתייגות 1, לסעיף 1. הצבעה. ההסתייגות לסעיף 1 לא נתקבלה.

אחת, 11 מתנגדים. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. כעת נעבור להצבעה על סעיפים 1 5, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה.

בעד, 11, מתנגד אחד. כרגע נעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת החוק כנוסח הוועדה. הצבעה. חוק

בעד, 11, מתנגד אחד. אני קובע כי הצעת חוק הירושה (תיקון מס' 21), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה שנייה ושלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024. אני מזמין את חבר הכנסת ארז מלול, שיציג את הצעת החוק בשמו של יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת יעקב אשר.

עשר דקות לרשותך. שתי דקות וסיימתי.

אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את ההצעה לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. ביום י"ח באדר א' התשפ"ד, 27 בפברואר 2024, התקיימו הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, לאחר שנדחו בכמה חודשים בשל מלחמת חרבות ברזל. יחד עם זאת, קבע שר הפנים בתוקף סמכותו כי הבחירות ב-11 רשויות מקומיות יידחו ליום י"ח בחשוון התשפ"ה, 19 בנובמבר 2024. משמעות הדחייה היא בין השאר כי הליך הגשת הרשימות והמועמדים ואישורן ייערך מחדש לקראת מועד הבחירות החדש. לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), מימון הבחירות יינתן לאחר הבחירות ועל פי תוצאות הבחירות. לעניין הבחירות שנדחו מאוקטובר 2023 והתקיימו בפברואר 2024, ניתן מענה בעניין הוצאות הבחירות שהוצאו לקראתן בחוק לדחיית הבחירות, ובהחלטת הוועדה הציבורית לפי סעיף 4א לחוק מימון בחירות על הגדלת יחידת המימון ב-17% לעניין בחירות אלה. אולם המצב החוקי כיום אינו נותן מענה מספק בנוגע להוצאות בחירות שהוצאו לקראת הבחירות במועדן המקורי או הנדחה, כשבסופו של דבר לא התקיימו גם במועד הנדחה.

כאשר בפועל יידרשו המועמדים לקיים שני מסעות בחירות נפרדים, אשר רק בעד אחד מהם הם יקבלו מימון לפי החוק הקיים. נוסף על כך, במצב הקיים אין מענה למועמדים שהתמודדו לקראת הבחירות במועדן המקורי או הנדחה, ויבחרו שלא להתמודד שוב לקראת הבחירות בנובמבר 2024. על כן, בהצעת חוק זו מוצע להוסיף לחוק דחיית הבחירות את סעיף 4א, ולקבוע בו כי רשימות או סיעות ברשויות מקומיות או מועמדים לראשות מועצות אזוריות, שהתמודדו בבחירות שמועדן נדחה לנובמבר 2024, יהיו זכאים לתשלום מאוצר המדינה בעד הוצאות בחירות שהוציאו, ושבסופו של דבר לא התקיימו במועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות. על פי המוצע, הפיצוי יהיה בסכום השווה להוצאות הבחירות שהוציאו המועמדים בפועל וכדין, ובלבד שהסכום לא יעלה על 75% מסכום המימון הכולל הקבוע לרשות המקומית.

מוצע כי אם עלה הסכום הכולל לתשלום לכלל המועמדים על 115% מסכום המימון, בכלל הרשויות המקומיות שבהן לא התקיימו הבחירות במועד הנדחה, יופחתו סכומי התשלום שיקבלו המועמדים בשיעור שווה. התשלום יותנה בהגשת בקשה תוך 30 ימים לשר הפנים והגשת דוח כספי למבקר המדינה. עם הגשת הבקשה, תשולם למועמדים מקדמה בשיעור של 75% מסכום הפיצוי הצפוי, ויתרת הסכום תשולם להם לאחר שמבקר המדינה יגיש את הדין וחשבון שלו לעניין הדוח הכספי שהוגש לו.

מוצע לאפשר למועמדים לקבל תרומה נוספת מאדם מסוים או בני ביתו, אף אם תרמו את התרומה המרבית לטובת הבחירות שלא התקיימו אז. הצעת חוק זו הוגשה בצירוף כמה הסתייגויות. אבקש כי הכנסת תדחה אותן, ותאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה.

תודה רבה לחבר הכנסת ארז מלול. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של סיעות יש עתיד והימין הממלכתי. סיעת יש עתיד מורידה את כל ההסתייגויות, וחברי הכנסת של הימין הממלכתי אינם נמצאים באולם. אם כך, נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת החוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה.

בעד, ארבעה, אפס מתנגדים. כעת נעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת החוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה.

בעד, ארבעה, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה שנייה ושלישית, ותיכנס לספר החוקים.

נעבור כעת לנושא הבא על סדר-היום הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (ייעול הליכי רישוי סביבתי) (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024. חבר הכנסת ארז מלול יציג את הצעת החוק בשמו - - - אדוני היושב-ראש - - - רגע,

לא יבינו למה אתה, ולא יושב-ראש הוועדה, בשמו של יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת יעקב אשר. זה כבוד גדול, דרך אגב. הוא שומע אותך. אדוני היושב ראש,

אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה לאישור תיקוני טעויות שנפלו בחוק, וזאת בהתאם לסעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948. חוק הגנת הסביבה (ייעול הליכי רישוי סביבתי) (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר ב' התשפ"ד, 3 באפריל 2024. מדובר בחוק רחב היקף ומורכב, הכולל פרטים טכניים רבים והוראות מפורטות וסבוכות. לאחר קבלת החוק בכנסת התגלו בחוק שהתקבל כמה טעויות טכניות, השמטות מקריות ושיבושי העתקה הטעונות תיקון, ומפורטות בהצעת ההחלטה המונחת בפניכם. היועצת המשפטית לכנסת פנתה לוועדת הפנים והגנת הסביבה בבקשה להביא לאישור המליאה הצעה לתיקון הטעויות האמורות. הוועדה קיבלה את הבקשה ומביאה עתה לאישור המליאה את תיקוני הטעויות האמורות. לפי סעיף 10א(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948, תחילתו של התיקון ביום תחילתו של החוק, כמפורט בסעיף 6 לחוק שהתקבל בכנסת. אבקש בשם הוועדה כי הכנסת תאשר את תיקון הטעויות בחוק הנזכר. תודה רבה לחבר הכנסת ארז מלול. מאחר שאף חבר כנסת שנמצא באולם לא הביע נכונות להירשם לדיון אישי, נעבור להצבעה על החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בעניין תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (ייעול הליכי רישוי סביבתי) (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024. הצבעה. החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (ייעול הליכי רישוי סביבתי) (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, נתקבלה. בעד, ארבעה, אפס מתנגדים. אני קובע

החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תיקון טעות

חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני ב' בתמוז התשפ"ד,

בשעה 16:00.